א' בכסלו התשפ"ה, 2 בדצמבר 2024. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק

וכעת נעבור לנושא הראשון שעל סדר-היום: הצעות להביע אי-אמון בממשלה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת רם בן ברק לנמק את ההצעה מטעם סיעת יש עתיד, בבקשה.

למדינה אוטוקרטית דיקטטורית. איך אני יודע את זה? פשוט מאוד, לראות את טירוף החקיקה של קואליציית נתניהו-בן גביר: אי-מינוי נשיא ושופטים לבית המשפט העליון, החלשת הרשות השופטת על מנת שיהיו שופטים מטעם. הכנת תשתית לפיטורי היועצת המשפטית לממשלה, כי אם יש יועצת שנאמנה לחוק ולדמוקרטיה, שלא נותנת לממשלה לפעול באופן עברייני, אז פשוט נפטר אותה, ועד אז ניכנס למשבר חוקתי. שרים לא מקיימים את החלטות היועצת המשפטית, שהיא ורק היא הפרשנית של החוק, ומגייסים עורכי דין מטעם שיעזרו להם לעבור על החוק. נפטר את ראש השב"כ, ולמה? לא בגלל הכישלון שלו ב-7 באוקטובר, על זה אין חולק, גם רונן בעצמו לקח אחריות על המחדל, מה שביבי והממשלה לא עשו עד היום, אלא בגלל שלא היה מוכן לתת חוות דעת שיש סכנה ביטחונית במתן עדותו של ראש הממשלה בשבוע הבא בבית המשפט. העדות, אוי העדות, כמה צמרמורת, פחד ובעתה יש לביבי בלהגיד את האמת. ביבי יתנקם, יכתוש וימחק את מערכת המשפט, כי איך היא מעיזה, בשיא חוצפתה, להגיש כתב אישום נגד שמש העמים.

ואם צריך לרמוס את הדמוקרטיה בדרך, נרמוס ונכתוש במסווה של קונספירציות דיפ-סטייט מונפצות, שמיובאות ממיאמי לישראל. הדחת יועצים משפטיים במשרדי הממשלה בתוך 90 יום,

כי יועצת משפטית אחת עומדת בפרץ, ולא מוכנה לאשר הוצאות בלתי מוגבלות ומושחתות באחוזה הפרטית של ראש הממשלה. ועל זה לא רק היא תשלם, אלא כל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, כדי שהבאים בתור שיתמנו, ידעו מה צופן העתיד למי שלא מאשר את הדרישות של השלטון, גם אם הן לא חוקיות. הגשת חוק הסדרים נוסף על מנת לעקוף את עמדת היועצת המשפטית לכנסת. מינוי נציב מדינה חלש על ידי נתניהו, נציב שירות מדינה שאמור להיות שומר הסף של המינויים בשירות הציבורי ימונה על ידי ראש הממשלה בצורה פוליטית, שתאפשר עוד ועוד ג'ובים למקורבים ולמלחכי פנכה. נציב תלונות הציבור על השופטים, גם כאן נשנה את ההליך, כך שהכוח יעבור לפוליטיקאים. החלשת לשכת עורכי הדין, נשלוט בתקציב של גוף מקצועי, כי הוא לא מוכן לשתף פעולה עם ההפיכה המשטרית של מחרבי הדמוקרטיה. על כך ייענשו כל עורכי הדין בישראל, גם אלה שהצביעו לממשלת נתניהו. ההפיכה המשטרית, למשטרה מטעם, רוח המפקד,

נושבת מהר מאוד למטה. מעצרים, אלימות כנגד מפגינים ומשפחות חטופים, מינויים שנויים במחלוקת, משטרה פוליטית שמשרתת רק את השלטון היא כבר סכנה מוחשית. לא כל השוטרים שם, אבל זה בדרך. חוק לאי-הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, הצעת חוק שתעשה הכול, אבל הכול, על מנת שביבי לא יעמוד לדין הציבור וישלם על חלקו הענק, ואולי היחיד, בכישלון הקולוסאלי ביותר שהיה במדינה מאז הקמתה.

אם אתה לא אשם כמו שאתה אומר בכל מקום, ממה אתה בדיוק מפחד? תן לאמת להתגלות, שגם אנחנו נדע כמה צדיק אתה. הגנה על דובר ראש הממשלה, מזה שהוא לא הועסק בלשכת ראש הממשלה, עכשיו אנחנו נעביר חוק מיוחד על מנת שישתוק ולא יעז לזמר על הבוס. מה מסתבר? שהבוס ידע, הבוס הנחה, הבוס מבסוט. הרחבת החסינות לחברי הכנסת בחקירה פלילית וכתב אישום, על ראש הגנב בוער הכובע, ועכשיו גם הכיסא. קואליציה שרוצה להפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים. חוק השתמטות וסבסוד מעונות לאברכים שמשתמטים מגיוס, בוא נעמיס עוד על המילואימניקים והמילואימניקיות, שקורסים תחת נטל ימי המילואים כבר בסבב השלישי והרביעי. עסקים קורסים, משפחות נהרסות, אבל את מי מפנקים? את המשתמטים. את אלה קוברים, ולאלה משלמים. חוק סגירת התאגיד, למה לממן ערוץ תקשורת ציבורי שמכוון לאמת? במסווה של ליברליזם ושוק חופשי, מפריטים את התאגיד. זה תירוץ. ביבי חולה על תקשורת ומפחד מתקשורת. לא סתם פעל בין נוני לישראל היום, לא סתם הוא מנסה לחסל את ערוץ 13. ברגע שבעלי הון ישלטו בתקשורת, הוא כבר ידע לחנוק אותם רגולטורית ויעשה כרצונו. כבר ראינו בשבוע שעבר ריאיון מוזמן מעלי אקספרס, אחרת לא מתראיינים ולא נותנים דין וחשבון לציבור. אותו כנ"ל לגבי גלי צה"ל והפסקת ההתקשרות של הממשלה עם עיתון הארץ. כל אלו מגמות ברורות להחלשת התקשורת והדמוקרטיה. הפיכה משטרית לא חייבת להיעשות מלמטה למעלה כמו שאנחנו עדים לכך לאחרונה באזורנו. הפיכה משטרית יכולה להיעשות גם מהשלטון כנגד האזרחים. שלטון שרוצה לעצמו כוח בלתי מוגבל בכל תחומי החיים שלנו צריך להדליק אצלנו נורה אדומה. ממשלה לא רוצה לעצמה כוח רק בשביל שיהיה, היא רוצה כוח בלתי מוגבל כדי להשתמש בו נגדנו, האזרחים. הם מתכוננים לשנות את הבחירות. כבר עכשיו הולכים למנוע, דה פקטו, מ-20% מאזרחי המדינה להצביע. אם ועדת הבחירות, הפוליטית בהגדרתה, שנשלטת על ידי הקואליציה, מחליטה לפי דעתה הבלעדית, ללא בקרה שיפוטית, כי מועמד לכנסת הוא תומך טרור אז הוא לא יוכל להתמודד, אני בעד, אבל שזה יהיה גם ליהודים. אז בכנסת הזאת יש יותר יהודים שהורשעו בתמיכה בטרור מאשר ערבים, והם צריכים להיות מסולקים מהכנסת, ויפה שעה אחת קודם. חבריי חברי הכנסת, לפי בליץ החקיקה והמרוץ לפגיעה בדמוקרטיה, נראה שהמלחמה הסתיימה. אם אפשר לפטר שר ביטחון ופועלים לפיטורי הרמטכ"ל וראש השב"כ, אז אין סיבה לא ללכת לבחירות ולבקש את אמון הציבור מחדש. בכל מדינה מתוקנת, ב-8 באוקטובר ראש הממשלה שאחראי למחדל נוראי שכזה היה לוקח את המטוס הראשון לכל יעד שהיה מוכן להטיס אותו ועף מפה, ולא מראה את הפרצוף שלו יותר במדינה. זה לא קורה אצל ביבי, הוא מועמד מיוחד במינו. הוא לא ראוי לנהל את המדינה הזאת. ממשלה שלא ראויה לחייליה ובטח לא לקורבנותיה, ממשלה שמפקירה את 101 החטופות והחטופים שלה על מזבח ההתיישבות בעזה, אינה ראויה לאמון של שום אדם, גם לא של אלה התומכים ברעיון האימים להתנחל בעזה ולבנון, כי החטופים קודמים לכול. אדוני היושב-ראש, אני קורא לחברי הכנסת מהקואליציה, למתי המעט שנשאר להם עמוד שדרה ערכי ומוסרי, לתמוך בהצעת האי-אמון ולהצביע בעד ממשלה בראשותו של ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, ממשלה שתשקם את כל מה שביבי הרס, ויש הרבה עבודה.

תודה רבה. וכעת אני מזמין את חברת הכנסת נעמה לזימי לנמק את ההצעה מטעם סיעות העבודה, המחנה הממלכתי וישראל ביתנו. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, זאת ממשלה שהורסת כל חלקה טובה. אבל אני רוצה רגע שנדבר על טרור פסיכולוגי. טרור פסיכולוגי הוא מכבש לחצים שמופעל כדי למנוע פרסום של אות חיים ראשון מעידן אלכסנדר, חייל שנחטף. טרור פסיכולוגי הוא דף מסרים שקורא להתעלם מבקשת משפחתו של עידן להקרנת הסרטון שיזכיר לנו שיש אזרחים ישראלים חטופים בעזה. טרור פסיכולוגי הוא ראש ממשלה שטוען כי הוא רוצה להחזיר חטופים, בעודו מפעיל מכונת רעל על כל מי שטוען ומוכיח אחרת. זה ראש ממשלה סחיט וחלש, שבשם הצורך לשרוד פוליטית מאפשר לפלג הקיצוני אצלו לסחוט אותו ולמנוע עסקה להשבת החטופים, כי הם רוצים חזון משיחי סהרורי להתנחלות בעזה. טרור פסיכולוגי זה להדליף חומרים מסווגים לעיתונות זרה גם במחיר סיכון חיילינו והחטופים בשבי. טרור פסיכולוגי זה להמציא את ספין פילדלפי רק כדי שהממשלה לא תיפול, גם במחיר הצלת האחים והאחיות שלנו, והמחיר הגיע, שישה נרצחו בחסות הספין והפילדלפי. טרור פסיכולוגי הוא מכונת רעל שלמה כנגד כל אדני האומה הזאת והחובות של הממשלה כלפי אזרחיה, מכונה שמופעלת ללא רחמים כנגד מערכת הביטחון ומפקדיה, שומרי הסף, דורשי החובה בשוויון בנטל, תובעי הזכות לחיים בביטחון וכבוד, התקשורת החופשית, מערכת המשפט, חושפי השחיתויות, משפחות שכולות, משפחות חטופים. אין טאבו שלא מחקתם. טרור פסיכולוגי זו דוקטרינת ההלם שבחסות המלחמה דוהרת להפיכה משטרית. זו ממשלה שדאגה להשתיק כל ביקורת מתחילת המלחמה דרך שימוש ציני בגבורת הלוחמים, בעודה חומסת ורודפת אחר ביצור כוחה ומחסלת את הזכויות וההגנות שלנו. טרור פסיכולוגי זה מילוי כל האוויר בספינים, רעשי רקע, פרשיות, סקנדלים, בלוני ניסוי, כדי שלא נוכל לעסוק באופן מסודר במה שאתם מעוללים למדינה. אנשים קורסים כלכלית בזמן שאתם רודפים אחר השררה וביצור הכוח שלכם, בלי חמלה, בלי בושה. מבחינתכם, כל עוד זה הצליח לחמוק מסדר-היום, לא משנה מי נפגע בדרך. ונפגעו, כל כך הרבה נפגעו. טרור אמיתי אנחנו כבר יודעים, חווינו. 7 באוקטובר, המחדל והאסון שקרה אצלכם, מתקפת החמאס, אלו שביבי דאג לממן כל השנים, הביאה עלינו מכת טרור שלא דמיינו. ארגון הטרור הזה עודנו מחזיק באזרחי המדינה בשבי. אבל אל מול הטרור האמיתי יש את ממשלת הטרור הפסיכולוגי, זו שמנסה דרך מכונת הרעל שלה להכשיר כל דבר, הפקרת חטופים, מריחת מלחמה, ביזה תקציבית, חוק השתמטות, הפיכה משטרית. אין מחילה למה שעוללתם לנו ולמדינה. ואני רוצה לומר לממשלה הצינית ביותר שידענו: איך אתם לא מתביישים לעסוק כאן רק בחוקי השררה וההפיכה המשטרית מאז שחזרנו מפגרה?

כבוד השר לשום דבר דודי אמסלם, איך אתם לא מתביישים? המדינה מפורקת, הציבור נאנק תחת יוקר המחיה, אבל אתכם זה לא מעניין. שום דבר חברתי וערכי, רק כוח, נכון, דודי אמסלם? רק ג'ובים לחברות הממשלתיות. במקום להשקיע בשיקום אזרחי בצפון, לא הכנסתם שקל לתקציב 2025, אבל כן עסקתם פה בחוק הרבנים המושחת. במקום להכיר ביתומי צה"ל, קבוצה שלצער כולנו הפכה לגדולה הרבה יותר בעקבות המלחמה, דחיתם ומסמסתם כל דיון בנושא. אבל חוק החסינות של טלי גוטליב, זה שיהפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים, אנסים ופדופילים, זה בסדר. במקום לחוקק פה חוק גיוס שוויוני, ש-7 באוקטובר היה צריך להעיר אליו את כולנו, אתם עובדים לילות כימים כדי להכשיר חקיקת השתמטות בדרכים ישירות ועקיפות, עושים הכול כדי להכביד את הנטל על הלוחמים בסדיר ובמילואים. במקום לעשות הכול כדי למנוע עוד 7

על הכוונת של הממשלה, להקים ועדת חקירה פוליטית, ולחוקק חוק שימנע הקמת ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר. במקום לטפל בעליות המחירים בסופרים אתם מתעסקים בסגירת תאגיד השידור הציבורי וחיסול התקשורת החופשית בישראל. במקום למנוע את קריסת הביטוח הסיעודי אתם עוסקים בסבסוד מעונות לאברכים על חשבון הציבור המשרת. ולציבור, שבאמת מגיע לנו יותר מזה, במקום הזה אמורים לעסוק בנו, אני מסתכלת עליכם, בכם אמורים לעסוק כל הזמן. הצד פה של הקואליציה עסוק בעצמו, בחיזוק הכוח שלו, ושכח מהי פניית ציבור. מגיעה לנו ממשלה שתעסוק בהצלת החטופים, וחיים, ולא בדיכוי המאבק של משפחותיהם. עכשיו אני רוצה לסיים בשיח שחזר אלינו, השיח על ישראל הראשונה והשנייה. אני רוצה להגיד, כאשה מרוקאית מסורתית ממגדל העמק: ישראל הראשונה היא ישראל של המקורבים, מלחכי הפנכה, אנשי הבייס והרמזורים, עסקני המגזר, חברי המרכז, תומכי ביבי בעיניים עצומות, אוזניים אטומות ופה סגור, אלו אומרי האמן לכל טרלול, מפיצי תיאוריות הקונספירציה ומכונת הרעל, חמוריו של המשיח מבחירה ומודעות, ישראל של ה"שמור לי ואשמור לך", בלי מוסר וערכים, רק עם כוח, כסף וכבוד. ישראל השנייה, לעומת זאת, היא משפחות החטופים והחטופות, היא תושבי הנגב שהופקרו לפני האסון ואחריו, תושבי הגליל והצפון, שנשכחו מכול, גם לאחר שנה שלמה. ישראל השנייה היא גם משרתי המילואים, חיילי הסדיר, המעמד הבינוני, שמשלם בדמי הבראה על הביזה, המעמד הנמוך, שעולה לו המע"מ והנסיעות בתחבורה ציבורית. הציבור הכללי, שישלם יותר מס בריאות ומס ביטוח לאומי, ישראל השנייה היא הילדה שיקצצו לה בתנועות הנוער, היא הילד שמנעו ממנו לימודי ליבה, היא הצעיר שלא עומד בתשלומים ולא יוכל לסיים תואר, היא הצעירה עם התינוק שצריכה לבחור בין הבטחת הכנסה להשכלה, היא אלו שאתם, הממשלה, שכחתם. ישראל השנייה היא ישראל של השכונות שנשכחו מאחור, אלו שאין להם ממ"דים, ותוכניות המיגון שלהם נתקעו במגירה, אנשי טורי הרכבת, דודי אמסלם, אנשי הדיור הציבורי שהופקרו, מי ששוויון ההזדמנויות הוא לו חלום שכבר התייאש מלחלום. לישראל השנייה מגיעה הנהגה שלא תשתמש בה אלא תראה אותה, תאהב אותה, תעסוק בה, תעדיף אותה על פני אינטרסים ונהנתנות, תרצה להעניק לה מזור, על פני טיסות מפנקות על חשבון הציבור בזמן מלחמה. ישראל השנייה צריכה לשוב ולהאמין במדינה והנהגה שתראה אותה. ביום שזה יקרה, היא תנצח. המושחתים הציניים שניצלו אותה יעופו, ואנשים טובים ייכנסו ויבנו פה את ישראל של כולנו. אמן, אמן. התקווה תנצח. אני מתכבד כעת להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם להשיב במשולב על שתי ההצעות להביע אי-אמון בממשלה. בבקשה, אדוני השר. תענה גם לי? אענה גם לך, אחמד. לא אשאיר אותך בלי תשובה. כשהנושאים דומים אנחנו מאחדים, אבל כשהם שונים - - - אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא, לחברת הכנסת לזימי אני לא מתכוון לענות. כי אני ישראל השנייה? אני בדרך כלל עונה לאנשים שאני קצת מעריך ולא לאנשים שמגבבים, צורחים ומדברים שטויות.

אז אני אתן לה להמשיך לצרוח. באמת, לא אתה - - - חברת הכנסת לזימי, תודה. תעודת כבוד. חברת הכנסת לזימי, שמענו אותך בפעם ראשונה. השר לא הפריע לך בכל דברייך.

לא הפרענו לך, אבל את, כדרכך בקודש, כאילו את פה 30 שנה ויודעת את כל הכללים. באת לפני איזה שנה וחצי ואת מקרקרת פה יותר מאשר כל השנים שהייתי בכנסת. ככה אנחנו המרוקאיות,

זה לא הבסטה שלך פה בכנסת. הבנת? אמר האיש והגרעינים בכנסת. תפסיקי לצרוח פה ולהפריע איך שאת רוצה. חברת הכנסת לזימי, את בקריאה ראשונה.

לא רוצה להוציא בשלב זה.

אז תפסיקי להפריע. חברת הכנסת לזימי, קריאה שנייה.

אז לכן, אני יודע שאת יש לך הקלאסיקה, הכול בסדר. רק אנחנו לא עונים לך בגלל שאני חושב שאת לא ראויה לתשובה באופן כללי, בגלל שאת בן אדם רדוד שנמצא בגובה האספלט. עכשיו אענה לך, רם בן ברק.

אתה סיימת בזה שאתה מבקש להביע אי-אמון בממשלה, ואתה מציע לנו להצביע עבור יאיר לפיד כראש הממשלה, לאחר שמנית כל מיני, עוד מעט נתייחס לזה. אני מאמין שאתה עצמך לא מאמין בזה. אין כמעט אזרח במדינת ישראל שחושב שיאיר לפיד זה הבן אדם שיכול להיות ראש ממשלה. גם לא אתה, לדעתי. לכן מילא תגיד: אני,

יאיר לפיד, זה בדיחה. אתה יודע את זה. אז לכן נתפסתי רק לסיומת שלך, כך שהבנתי שאתה באמת לא מתכוון לזה. עכשיו בוא תראה. בכלל, ככלל, כל קואליציה תלויה, אחד בשני. זה שמה של קואליציה. אתה אמרת את זה כאילו לגנאי. קואליציה המשמעות שלה, מפלגות מסוימות שיושבות וביחד מרכיבות את הממשלה. ובדרך כלל כשאחד מהגורמים יוצא, הממשלה - - כולל - - - רק שנייה. - - הממשלה נופלת. אני רק רוצה להזכיר לך: הממשלה שהייתה לפני שנתיים,

מי שהחזיק אתכם זה מנסור עבאס.

בוודאי. ואללה, גם לזה אתה מתכחש. אני מבין שהיו לכם איזה 68, 70 פלוס מנסור עבאס. אני זוכר מה קרה כאן בחוק הקנביס. אני זוכר שמנסור עבאס, כבר העברתם, מנסור עבאס פה תוך כדי, מה שנקרא באופן ישיר, אמר: החוק לא מקובל עלינו. באותו רגע הכול הלך. אתם העברתם לו בווידיאו קונפרנס כמעט את כל התקציב בממשלה ודיוני הממשלה. אתם חיללתם - - - אז למה לא ביטלתם את התקציב? שנייה, תן לי. אתם חיללתם, לחליל של מנסור עבאס.

אני אסביר לך. ולכן,

אנחנו סברנו - - - גם עם מנסור עבאס עשינו מבצעים בעזה. תן לי, נו. לא הפרעתי לך. לכן אני רוצה לומר לך, א. קואליציה באמת תלויה, אחד בשני. רק אמרתי, אתם הייתם תלויים במנסור עבאס ובתנועה האסלאמית,

ולכן קודם כול טלו קורה מבין עיניכם. טלו קורה מבין עיניכם.

זו הממשלה, לטעמי היחידה מאז קום המדינה - - - חבר הכנסת בן ברק, אתה דיברת ללא הפרעות. הוא משיב לך. הוא מדבר איתי.

הוא משיב, הוא משיב לך. הרי אתה טינפת פה - - - לא פניתי אליו,

הרי אתה טינפת פה - - - זה לא הזמנה לפינג פונג, אדוני.

עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. נציב שירות המדינה, אני רוצה להסביר לך את הוורט,

נציב שירות המדינה, דרך אגב, מונה מאז קום המדינה ועד היום באותו הליך. ניסו היועמ"שית וגיל לימון להשתלט על המשרה, דרך אגב, להשתלט בכוח על המשרה באופן לא חוקי. מי שמנהל את המדינה הלכה למעשה זה לא הממשלה. אתה יודע את זה.

היום הבן אדם הכי חזק במדינה כל נושא, מחליט בכל נושא, בכל נושא. בכל נושא - - - וגם היה בוגד.

עוד לא, אני לא יודע על מי אתה מדבר. רק אני אומר, זה הגב' מיארה - - - - - חבר הכנסת בן ברק, אני מבקש לאפשר לשר להשיב בלי הפרעות. אני ממש רוצה שתוציא אותי. זה קל, אבל אני לא רוצה להגיע לשם.

זה מחולל את כל מה שקורה פה במדינה. עכשיו, בוא אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש, לאחר דין ודברים, מה שקרה זה שהיועמ"שית, חבר הכנסת דנינו, כבר הסכימה להליך. הג'ינג'י כמובן עתר, עובד אצלם, זה חלק מהאורגן הזה. אחד מרים את הקרן, אחד נוגח, ומה החליט בית המשפט? חכו, אנחנו ניתן תשובה. לא בוער לו. דרך אגב, נציב שירות המדינה מסיים עוד כמה ימים. אתה יודע למה הוא אמר את זה, לדעתי? בגלל שהוא רוצה שהוועדה לבחירת שופטים תתכנס ותבחר אותו. זה עסקן כזה קטן שדואג לעצמו, אבל על הדרך מה זה מעניין אותו לעצור את המדינה? אז אני מציע לממשלה לא למנות שום נציב שירות המדינה. הוא רוצה בלגן, יהיה בלגן. אתם חושבים שכך אתם, אתם רוצים לנהל את המדינה? בבקשה. אז לא יהיה נציב שירות המדינה. אתה לא מאיים עלינו, מר עמית. יש מדינה לנהל, נציב שירות המדינה מסיים בעוד כמה ימים, צריך למנות נציב שירות המדינה. אם יש לך זמן עוד כמה חודשים, אז אתה טועה.

אנחנו לא שם. אתה משחק באמת כאילו מדובר באיזה משחק ילדים. וזאת היא הסיבה המרכזית, אם אתה רוצה לדעת איך מתנהלת המערכת. דרך אגב, אני מבין ממך שאתה בעד. אתה אמרת שעוד מעט אנחנו לא נותנים ל-20% מהציבור הישראלי להצביע.

הייתה הצעה שתומך טרור לא יהיה חבר כנסת. אני מבין שמר בן ברק, יש לו בעיה עם הנושא. דרך אגב, אתה מוזמן לא להצביע בהצעת החוק, אבל אני רוצה להזכיר לך שכמעט אף ערבי לא נפסל לכנסת. גם היום - - - דרך אגב, בג"ץ לא פוסל ערבים. גם היום תומך טרור לא יכול להיות בכנסת. בג"ץ לא פוסל ערבים. שלא תתבלבל. - - - על בושה בכנסת - - - על מה אתה מדבר? גם היום יש לך חוצפה לומר, כן, על תומך טרור להיות כאן. חבר הכנסת רם בן ברק, קריאה ראשונה. - - - לבחור להיות כאן - - - אתה בקריאה ראשונה.

בג"ץ לא פוסל ערבים. אני לא הבנתי? חבר הכנסת בן ברק. בג"ץ לא פוסל ערבים. בג"ץ פוסל רק יהודים.

דרך אגב, כשבשארה היה חבר הכנסת הייתה עתירה נגדו. נתנו לו

דרך אגב, ראש הממשלה צדק בטענה: אם כטב"ם הגיע לביתו אין שום סיבה שלא יגיע למשרדו, אבל כנראה שיש אנשים שלא אכפת להם כל כך מזה. לא מוטרדים יתר על המידה. אתה לא סומך על צה"ל, על השב"כ, חיל האוויר?

לא מוטרדים יתר על המידה. איך הוא יושב במשרד שלו - - - אני מזמין אותך לקבוע איתו.

עם ראש הממשלה.

אני מציע שלא ניכנס כאן לסידורי האבטחה. אבל לא משנה, באופן מעשי היה ניסיון התנקשות בראש הממשלה. ואתה מזלזל? וראש השב"כ מזלזל? צריך לבקש מראש השב"כ חוות דעת? למה, ראש השב"כ, מה יקרה?

אתה חושב שהוא לא יכול להעיד מסיבה ביטחונית?

עכשיו, מה חשבת? תגיד, אולי הוא לא יכול לשבת במשרד מסיבה ביטחונית? הרי אם היו עושים את זה לבנט לא הייתה לך בעיה. יש לכם בעיה עם הבן אדם. ופה אנחנו מדברים, כשביטחון מדינת ישראל בא לידי ביטוי, זה בתפקיד ראש ממשלת ישראל. ולכן השנאה שלכם מעוורת אתכם ולא אכפת לכם מה יקרה. אתם מערבבים בין התפקיד לבין הבן אדם.

- - - ולכן, לא אכפת לכם,

חבר הכנסת בן ברק, אתה דיברת באריכות, אף אחד לא הפריע לך, אף אחד לא עצר אותך. אני מבקש ממך, תאפשר לשר להשיב. אתה כבר בקריאה השנייה, אני באמת לא רוצה להוציא.

לכן אני מסביר לך. אתה מעלה את זה כאן כאיזה טיעון, כאילו ראש הממשלה,

אם הוא מבקש ומתריע על ביטחונו האישי, אז אתה צריך להגיד: בוודאי ובוודאי. מה השאלה פה בכלל? אם ראש האופוזיציה מרגיש מאוים וחושב שהוא צריך, אני בעמדה שצריך באמת באמת לתת לו את כל מה שצריך. אבל אתה טוען שראש השב"כ,

אנחנו רוצים לפטר אותו בגלל שהוא לא הוציא חוות דעת. אני מציע לך: שאל אותו למה הוא לא הוציא את חוות הדעת. זה נשמע לי יותר הגיוני מאשר שתתלונן. תשאל אותו מדוע הוא נמנע מזה.

אתה חושב שלא שומרים טוב על ראש הממשלה שלנו,

אתה חושב שהצבא - - - אני חושב שאם כטב"ם הגיע לביתו של ראש הממשלה - - כשהוא לא היה בבית. - - יש בעיה של מערכת הביטחון, בוודאי.

היו אנשים שהגיעו עם פצצות תאורה לתוך הזה, ושרפו גם את הבודקה, יש בעיה לשב"כ. ואם יש אנשים שהגיעו לפתח שלו, יש בעיה לראש השב"כ,

דרך אגב, כשמישהו רק פירק מהאוטו של רבין, ישר עצרו אותו. אתה עבדת בגוף ביטחוני, אתה מבין. מה הוא אומר?

השב"כ צריך לתת אבטחה לראש הממשלה ולבני ביתו.

חברת הכנסת לזימי, את כבר בקריאה שנייה.

ואם אנחנו רואים דברים מהסוג הזה, ראש השב"כ - - - רם בן ברק (יש עתיד): אבל מישהו הגיע לרכבו?

חבר הכנסת בן ברק, קריאה שלישית, נא לצאת. גם לרכבו הגיעו, דרך אגב.

אני ראיתי.

גם לרכבו וגם לרכבים של שרים.

הוא שמור היטב, וטוב שכך, טוב שכך. זה מה שאתם רוצים כל הזמן. באמת לא מעניין אתכם ביטחונו של ראש הממשלה.

אדוני היושב-ראש, בוא נעבור למשהו אחר. ברשותך, אתמול ישבתי עם כמה חברים בערב, פגשתי אותם. היו שם שני חיילים משוחררים, יש לי את השם הפרטי וגם את המספר האישי, אני יכול להקריא, אין שום בעיה, חבר הכנסת איזנקוט. דרך אגב, לוחמים, אחד רובאי 08 ואחד בחיל האוויר. הם אמרו לי: תקשיב, דודי, השתחררנו מצה"ל, באנו ללשכת הגיוס לאחר מכן להיות מוצבים במילואים, אמרו לנו: יש לכם פטור לכל החיים, אנחנו לא צריכים אתכם. אני יכול לתת לך את השמות. אני הייתי בשוק. דרך אגב, היו עשרות אלפים כאלה. כשאתם בניתם צבא קטן וחכם, הרי בסוף ה-conveyor belt מוציא בכל שנה הרבה מאוד חיילים. אבל אם הצבא צריך להיות קטן, מה נעשה איתם? שלח, קח פטור, וככה מערכת מתנהלת 15 שנה. מה פתאום עכשיו עשיתם? מה קרה עכשיו? אני שומע את הרמטכ"ל במלחמה ואת כולם, כל זה מתגלגל על הראש של החרדים. אתם יודעים למה יש לנו צבא קטן? לא גייסנו את החרדים. אני אומר, אדוני, חבר הכנסת איזנקוט, היום יש בחוץ כמעט 50,000,

70,000 לוחמי צה"ל שהוכשרו, בוודאי עד גיל 30, 32. הצבא השקיע בהם עשרות מיליארדים לאורך השנים. קודם כול, כשלצבא חסרים חיילים, נא לקרוא להם למילואים, לעשות להם הכשרה קטנה. ואתה תתפלא, אתה יכול להקים שלוש-ארבע אוגדות ככה. בוודאי בכל מה שקשור לכוח האדם. דרך אגב, זה לא סותר את הסיפור של החרדים,

אבל מה עשיתם, בגאונות עצומה? במקום שאתם תבואו ותענו על הפשלה שעשיתם, אנשי הצבא, שהם ניהלו את הצבא, אף אחד לא ניהל את הצבא, אתם קבעתם מה השעה, מה מזג האוויר, מה לקנות מה לא לקנות, כמה צריך,

אתם דאגתם רק לתקציב, והתקציב הלך ועלה, הלך ועלה. גנץ כשר הביטחון עשה כאן מאבק על הפנסיות של הצבא, לא שאני לא בעד, אני רק אומר באופן כללי. ולכן, פתאום לא ידעתם מה לענות. נתקענו, אדוני היושב-ראש, בלי מספיק חיילים. אז מה אמרנו? את מי נאשים? את עצמנו? יש חרדים שלא התגייסו. אדוני הרמטכ"ל לשעבר, אתם לא רציתם מעולם לגייס חרדים. לא עניין אתכם, לא רציתם. אתם שחררתם לוחמים שהשקעתם בהם, אמרתי, מאות אלפי שקלים אם לא מיליוני שקלים,

זה מטנקיסטים, הרי סגרתם אוגדות שלמות של טנקים, מה עשיתם עם הטנקיסטים? שלחתם אותם הביתה. סגרתם אוגדות שלמות, ואחרי זה, בסוף, כשהסתבר שהצבא קטן על המדינה, פתאום אמרתם: רק שנייה, זה לא, זה החרדים אשמים.

מי שלח כסף לחמאס? חברת הכנסת פרקש הכהן. מי שלח כסף לחמאס?

זה נתונים. אני שמעתי את ראש אכ"א - - - חברת הכנסת פרקש הכהן. זה לא - - - ועדת חקירה ממלכתית? השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם: דרך אגב, אני אמרתי את זה היום. לא צריך ועדת חקירה ממלכתית, פתרתם את הבעיה. חברת הכנסת שרון ניר. יש עשרות אלפי משתמטים מצה"ל.

דרך אגב, בתקופתי אין דבר כזה חייל שלא שירת בצה"ל.

איך אמרנו, על אלונקה הוא יוצא מצה"ל.

הוא יצא מהנחת עבודה

וככה בעצם אנחנו רוצים שילוב של כל החברה הישראלית. עכשיו, אדוני היושב-ראש, שמענו אתמול את הגאון הגדול בוגי יעלון טוען שצה"ל עושה טרנספר ומבצע פשעי מלחמה. צודק. צבטתי את עצמי להאמין. טיהור אתני.

טיהור אתני זה פשעי מלחמה,

חבר הכנסת כהן. אתם יודעים, אני צובט את עצמי, איך בן אדם ששירת בצה"ל כל חייו כמעט, היה רמטכ"ל, דרך אגב, לא האריכו לו בגלל שהוא היה נגד הגירוש. הוא היה נגד פינוי ההתיישבות בעזה. והבן אדם הזה, תראה לאן הגיע, לאיזה מחוזות. באמת גם חז"ל כבר אמרו, גם אוויל מחריש לחכם ייחשב. אבל אני טוען שמה שהוא עשה זה דבר חמור. הוא לא מדבר לציבור הישראלי. אנחנו מכירים אותו, זה לא האירוע. כל העולם שומע אותו ומצטט אותו בגלל שהוא מחפש איזה יהודי שזורק איזושהי שטות. אבל הוא גם בר-סמכא, היה רמטכ"ל לכאורה, זה לא איזה עובר אורח. כל העולם מצטט אותו, ובוודאי שהוא תורם לחלק מהאנטישמיות בעולם. לכן אני חושב שאם הייתה מדינת סדר כאן ויועמ"שית נורמלית היו עוצרים אותו היום עם 20 אנשים רעולי פנים בלילה, ב-04:00, ומובילים אותו לחדרי השב"כ. והוא היה צריך להיות נמק בכלא הרבה מאוד שנים בגלל שזאת באמת פגיעה בביטחון מדינת ישראל פר-אקסלנס. זה לא קשור, דרך אגב, לזכות הביטוי. זה לא קשור, לא כל דבר מותר לומר. אבל אני חושב שיש אנשים פה במדינה שמגזימים מאוד. ואמרתי, זה לא חונה במסגרת זכויות הביטוי במדינה דמוקרטית. לכן אני מבקש מהיועמ"שית או מהמשטרה,

הוא אזרח. אני חושב שצריך לקרוא לו לחקירה, לעצור אותו ולחקור אותו על פגיעה בביטחון המדינה. בוודאי על הגברת האנטישמיות בעולם, פגיעה בחיילי צה"ל. בכל חיילי צה"ל. דרך אגב, מי נלחם שם? חיילי צה"ל. הוא עכשיו התחיל לתרץ. אני התכוונתי להנהגה, חבר הכנסת איזנקוט. אבל בסוף,

אם הוא לא קיבל הוראה שמבחינתו, מבחינתנו, בעצם דגל שחור מתנוסס עליה, הוא לא צריך לקיים אותה. הוא האשים את כל חיילי צה"ל כאילו אנחנו בקבינט אומרים לכל חייל מה לעשות. זה האיש הזה שאני כבר לא יודע איך לכנות אותו. שים לב מה השנאה עושה. כבר אמרו חז"ל: השנאה והתאווה והכבוד מוציאים אדם מן העולם. זה הבן אדם. לכן אני חושב שזה לא יכול לחנות יותר ברמת הדיבורים. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעצור את הבן אדם הזה, להעמיד אותו לדין, כפי שמגיע לאנשים שפוגעים בביטחון מדינת ישראל. אני רוצה לספר לך, להזכיר לך, עוד לפני המלחמה, אני שומע את ראש המוסד תמיר פרדו, אני קורא, שאומר: ישראל מנהלת משטר אפרטהייד ביהודה ושומרון. זה אותו אחד, דרך אגב, אותם אנשים, אותה מנגינה, שפוגעים במדינת ישראל. ואחרי זה אנחנו צריכים להלין על האג? הרי מה קרה? היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה מר איסמן, זה שבעצם הואשם בהטרדות מיניות, הוא שקל לחקור את מי? את אייל גולן ואת קובי פרץ, על מה? שהם שרו "יישרף לכם הכפר". כאן בן אדם, אדוני חבר הכנסת איזנקוט, כאן בן אדם פוגע בביטחון מדינת ישראל. אני אגיד לך למה הוא רצה לעצור, לחקור אותם. בגלל שככה אצלנו יש התבטלות בפני הגויים. הם רוצים להתייפייף בהאג, לכן לא היה אכפת לו לעצור שני אנשים. עוד מעט נגיע לפלדשטיין. לא מעניין אותם. את בוגי יעלון, חס ושלום. פרדו, בשר מבשרנו. בשר מבשרנו. דרך אגב, זה יותר גרוע מפיגוע שעושה מחבל, בגלל שזה פיגוע במדינה, זה פיגוע בצה"ל, זה פיגוע ביהודים בעולם. לא שמעתי את דובר צה"ל עולה, לא שמעתי את הרמטכ"ל אומר מילה. מילה. אתה יודע, זה מוציא אותי מדעתי. בסוף המדינה היא מעל הכול.

אלה האנשים שצריכים להיות מוקעים מהחברה, ובוודאי לא להסתובב ולא לבוא לאולפנים.

להיות מועמדים, לשבת בבתי הסוהר. יהיו שניים,

ויותר אף אחד לא יעשה פיגוע כזה למדינת ישראל. אבל הם מתחרים אחד בשני מי מכפיש יותר את המדינה ואת צה"ל. ועוד הם באים באצטלה של דרגות על הכתפיים שלהם,

חברת הכנסת לזימי. ועוד אלה אנשים ששירתו בצה"ל והתפרנסו. כל הקריירה שלהם נבנתה בצה"ל. זאת החוצפה ועזות המצח של המערכת המשפטית. אני לא מתייחס אליו. איך אומרים חז"ל: לאו עכברא גנב אלא חורא גנב. כשהוא רואה חור, העכבר הזה נכנס לתוך החור. לכן אני אומר לך, זה חלק מכל הסיפור של מיארה. תסתכל על כל התמונה. מר פלדשטיין, אלי פלדשטיין ועוד מ', אין לנו מושג מי זה עד היום. במדינת ישראל נעלם בן אדם ב-04:00, בבוקר. 15 אנשי ימ"מ, מה שנקרא שב"כ, שלחו לו איזה חוליית טקילה, כולם עם כיסוי פנים, להוציא איש, חייל, מבית מלון. משהו לא יאומן כי יסופר. וללכת אל פלדשטיין הביתה, אותו סיפור. דרך אגב, אפילו את המחבלים בנוח'בה לא מוציאים ככה. כשהייתי בעזה עשינו מעצרים, ומעולם לא באנו לא רעולי פנים ולא כלום. פתחנו את הדלת, לקחנו את הבן אדם. מחבלים. ככה עושים לאנשים? יהודים במילואים, קצינים בצה"ל,

אני אמרתי אז, ואני אומר גם היום: פרשייה חמורה,

אני אומר גם ליועצת המשפטית לממשלה: תזכרי, יבוא יום ויעמידו אותך לדין, ואת תיכנסי עוד לבית סוהר להערכתי, על כל הפשעים שאת לא מונעת היום. זה לא lineman, את לא שופט קו. כשאת לא פועלת, את בעצם עושה את העבירה. את. וגם איתך בסוף נבוא חשבון בסיפור המשפטי. יבוא לפה בן אדם הגון - - - של נעליך. יבוא בן אדם הגון - - - - - תגיד לי,

חברי הכנסת, עד כאן. - - לא מופעל כמוך, לא מריונטה כמוך, ותאמיני לי, יבוא יועץ משפטי, איש הגון וישר ויהודי בליבו, ויעמיד אותך על כל הפשעים שאת בעצם לא מנעת. מבזק הממשלה - - - חבר הכנסת בליאק. ותזכרי את זה,

זה לא עכשיו אתם מהאו"ם, מקסימום תלכו הביתה.

אתם הרסתם מדינה שלמה במשך שנתיים, וזה לא יכול לעבור ככה לסדר-היום. אתם תצטרכו לתת את הדין בבוא העת. אל תדאג,

חבר הכנסת בליאק, קריאה ראשונה. שמעתי עליך, בליאק. לכן אני אומר

אתה רוצה שאני אתן פאוזה עכשיו, בסדר. לכן, אדוני היושב-ראש, אני רק אסכם את הסיפור הזה. הרי הוויכוח, הרי חזרנו חזרה לאותו פתק, וכו' וכו', שאין בו דבר וחצי דבר. דרך אגב, אני הופתעתי לשמוע שבבילד הוא בכלל לא פורסם. לא צולם בכלל הפתק. הייתה ידיעה, כמו כל מיני ידיעות. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת איזנקוט, רונן ברגמן, לפני הסיפור של הביפרים, הדליף ידיעה, אחת החמורות שהיו, שהולך לקרות משהו חמור מאוד, משהו טיפשי. אני בקבינט תהיתי, לא ידענו מה זה. ידענו שיש אירוע חמור, רציני, לא ידענו מה זה. תבין, שרי הקבינט. אבל ברגמן יודע. אני חושב שעל זה השב"כ היה צריך לבוא ולעצור את ברגמן. דרך אגב, אני שומע בטלוויזיה, וחבר הכנסת איזנקוט, אתה היית בקבינט בישיבה הזאת, על אותו אירוע, שהחלטנו אחרי שבוע או פחות מהמלחמה, ואחרי שבועיים אנחנו רואים את זה בערוץ 12. ירון אברהם מדווח. אני כמעט התעלפתי. אני אמרתי, אתה שמעת אותי עשרות פעמים אומר ליועמ"שית: אני מזועזע. אני מבקש חקירת פוליגרף.

מצידי שיביאו את ה-CIA - - - - - - שום דבר לא קרה. הגברת שומעת, רואה עבירות חמורות על ביטחון מדינת ישראל ולא מגיבה. זה לא קשור איזו ממשלה. ביטחון מדינת ישראל מונח פה על כף המאזניים, אנשים מסכנים את חייהם. לא מקורות מודיעיניים.

- - - אבל אתה לא שמעת פה מצפצף. אתה יודע שבקבינט, עוד כשהיינו בפנים, סטנוגרמות בחוץ - - - - - - אני מגיע לקבינט, ובדרך אני כבר שומע ברדיו מה יהיה. כל זה יוצא מתוך המקום הכי מסווג במדינת ישראל. ולכן אנחנו תבענו, דרך אגב, ביקשנו חקירת פוליגרף. ראש הממשלה ביקש את זה כמה פעמים, ואני בעמדה עד היום. אני חושב שמי שמדליף מהקבינט צריך להיות מועמד לדין, לא משנה מי הוא. אבל היועמ"שית יושבת שם, רואה שכולם עוברים באדום, ושום דבר לא מעניין אותה. אני אומר לך, אני חשבתי לעצמי למה היא עושה את זה. המסקנה שהגעתי אליה היא שכנראה היא המדליפה הראשית, אז היא מפחדת על עצמה, אחרת למה שבן אדם יראה - - - - - - חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי.

אמור לעשות את זה והוא לא עושה, אני שואל למה. הרי בסוף יש היגיון. לכן, אתה רואה, הכול הפוך.

ועוד רם בן ברק עולה לכאן, מאשים את הממשלה. הכול הפוך. הדיפ-סטייט שולט במדינה היום, בסדר-היום, במה עושים, לא עושים, את מי עוצרים, לא עוצרים. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. יש פה מחלוקת, אולי בין השב"כ לצה"ל, ולפחות העמדה שלי היא שמי שאחראי למידע במדינת ישראל, בעל המידע זה לא השב"כ. הוא משיג את המידע. זה לא הרמטכ"ל, זה ראש ממשלת ישראל. בסוף, ראש ממשלת ישראל והקבינט, הם אחראים למידע. ואם הם מחליטים לפרסם משהו, ככה צריך להיות. בוודאי לא צה"ל מחליט על דעתו מה הוא מעביר,

מה חשוב, מה לא חשוב. במשטר דמוקרטי ראש הממשלה והקבינט אחראים למידע, לא הרמטכ"ל ולא מי שהביא את המידע. זה התפקיד שלו להביא את המידע. ואני ראיתי בסיפור של הפתק הזה, אתה יודע שחשבנו בדיוק ככה, לאורך כל הדרך, שזה מה שיקרה. דרך אגב, אף אחד לא הופתע. בסוף הסתבר לי השבוע שהפתק לא צולם בבילד בכלל.

ועל זה עצרו אנשים, העלימו אותם במרתפי השב"כ 40 יום, כמעט 40 יום, אתה יודע מה, כמעט בלי לאכול, בלי מיטה. היועמ"שית, אתה זוכר, עשתה לנו תפריט אוכל למחבלי הנוח'בה. שרון ניר (ישראל ביתנו): מה קורה עם החטופים?

כל היום דאגה להם, מבוקר עד לילה. סיפרה לנו: יש האג. אבל יהודים, בוודאי מלשכת ראש הממשלה, שהולכים וקוטפים אותם ככה, כאילו נכנסו לאיזו בסטה בשוק, לקחו 20 איש והעלימו אותם, זה מראה לך לאן הגענו. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר. אז עכשיו הם עברו לבן גביר, כי לא בא להם עליו. יחפשו, זה אמר ככה, הוא אמר ככה. זה מה שאמרתי. הזאבים יוצאים ליער, טורפים אותנו כאוות עיניהם, ואין מישהו שישים להם גדר,

אני חושב שהיועמ"שית הזאת צריכה לעוף הביתה אתמול ושלשום. דרך אגב, אדוני היושב-ראש, ובזה אני מסיים. - - - אני ראיתי שחמישה שרים מהליכוד חתמו. אני מצפה שכל שר מהליכוד שלא רוצה לחתום על זה, שיצא מהממשלה, בגלל שכמעט כל הליכודניקים חושבים ככה, כל המחנה הלאומי. זה לא עסק פרטי שלכם. היועמ"שית הזאת מחבלת בממשלה באופן יזום כמעט בכל דבר ועניין. אתה לא שמעת - - - אתה מחבל במדינה. חברת הכנסת לזימי, קריאה שלישית.

בממשלה שלכם לא היה את המילה, לא שמעתם באוזן - - - - - (חברת הכנסת נעמה לזימי יוצאת מאולם המליאה.) - - מניעה משפטית,

רצתם אחרי זה רק לפתוח את המילון, להבין מה זה. אין לנו שבוע שאין לנו מניעה משפטית. הסכם עם לבנון, הסכם טריטוריאלי, לא עבר כנסת. כלום. היה צריך לעבור - - - אבל אצלנו, הכול זה מניעה משפטית. למנות נציב שירות המדינה, מניעה משפטית. אין סוגיה שהיא לא מניעה משפטית. לכן, אני חושב שהגברת הזאת צריכה ללכת משתי סיבות: 1. הנזק שהיא עשתה לדמוקרטיה הישראלית הוא בלתי נתפס, גם לביטחון מדינת ישראל. - - - היא. והדבר השני, היא מפריעה לממשלה דמוקרטית שנבחרה על ידי הציבור. ואני יודע שאתם לא מעריכים את אותו ציבור, אתם חושבים שהוא דרג ב' והוא לא כל כך, מה שנקרא אין לו את המשקל הנכון. עזבו, ליכודניקים, כן. והיא מפריעה לממשלה בכל דבר ועניין. קמה בבוקר,

קורעת את המכנסיים ורצה מהר כדי להפריע ולהפיל את הממשלה.

מה זה קורעת את המכנסיים? בריצה. קורעת את המכנסיים בריצה.

אני מתכבד להזמין כעת את חבר הכנסת אחמד טיבי לנמק את ההצעה מטעם סיעות חד"ש-תע"ל ורע"ם.

תודה, כבוד היושב-ראש. בשנה האחרונה היו השלכות רבות על כלל הציבור, ובפרט על הציבור הערבי. רף האלימות עולה ומשתולל, החברה הערבית סובלת פעמיים, שלוש או ארבע. באופן ישיר ועקיף סובלת וסופגת יותר, פחות משאבים, פחות תקציבים, פחות מקלטים, פחות ביטחון אישי, כשהיישובים הערביים לעיתים מקבלים יחס של שטחים פתוחים. ולכן מספר ההרוגים בקרב האזרחים הערבים בצפון הוא רוב. החברה הערבית, שבשגרה סובלת מעוני מתמשך, מייצוג יתר בקורבנות הפשיעה, תאונות הדרכים ותאונות העבודה. הטריאדה הנוראית הזאת, תאונות עבודה, תאונות דרכים וקורבנות הפשיעה, השנה סובלת ממכה כלכלית קשה, ולאור עליית שיעור האבטלה ויוקר המחיה מוצאת את עצמה במצוקה קשה. העלייה באירועי הירי, מקרי הרצח, הברחות הנשק, נרמול אלימות וארגוני פשיעה שמרגישים שהם הריבון מול משטרה כושלת, מרצון, ואחוזי הפענוח הנמוכים, בשנה האחרונה רק רבע ממקרי רצח נשים ערביות פוענח, כמעט 100% מרצח נשים יהודיות, ושאר הרוצחים מסתובבים חופשי. מבחינת הביטחון האישי של הציבור הערבי, במיוחד מול המדיניות הפושעת בטיפול בפשיעה, כלומר בהיעדר הטיפול בה ובאלימות שגברה מאז פרוץ המלחמה או בתקופתה, אין יומיים שעוברים בלי רצח.

סוף השבוע היה הנורא ביותר, שבעה מקרי רצח בסוף שבוע אחד. בשבוע אחד אישה נרצחה בדרום,

מנהל בית ספר,

בבאקה לפני שבועיים היו שבעה מקרי רצח. עכו, עראבה, אעבלין, כפר קרע, ערוער, אל-לד, רהט. אין כמעט מקום בטוח. את הממשלה זה לא מעניין. אין תוכנית, אין עבודה מסודרת ומוסדרת, ואין אפילו מראית עין של טיפול בנושא, כי דמו של הציבור הערבי מותר. ודווקא בשעה הקשה הזו, כשהיישובים הערביים הכי פגיעים וזקוקים לסיוע ותמיכה ממשלתית, מינה ראש הממשלה את האיש הכי לא מתאים לתפקיד, עבריין סדרתי, מורשע בתמיכה בארגון טרור, מונה לשר המשטרה, השר האחראי על ביטחון אישי ועל ביטחון לאומי. זה האיש. ולא פלא ששיעורי הפשיעה גם בקרב יהודים, אבל בעיקר בקרב הציבור הערבי, נוסקים מעלה. מי שעשה קריירה מאלימות ופרובוקציות, מי שרודף פרסום,

גם במחיר הדם שלנו ושלכם, גם במחיר הדם של המשפחות שלנו, הביטחון האישי שלנו, של כולנו,

שקיווה וניסה מהרגע הראשון להצית זירות נוספות, להצית מלחמת דת כוללת במסגד אל-אקצא, וכשל, השבוע מפרסם הנחיה לקצונה הבכירה: להיכנס ולפרוץ למסגדים, שוטרים שפורצים למסגדים, פעולה שהוא מצהיר ומקווה שתהדהד, הוא כתב, תחת הכותרת האבסורדית של שמירה על השקט. להפקיע את הרמקולים מהמסגדים.

במוצאי שבת יש את הצפירה של כניסת השבת, ויש את המשאיות של הברסלבים. אי פעם שמעתם ערבי ביפו או בחיפה או בלוד מלין על ה"רעש" (אומר בערבית: בסוגריים) של הצפירות האלה, שהן צפירות עם אוקטבות גבוהות?

מתוך כבוד לדת אחרת, מתוך כבוד לאמונה ולדתות,

מי שמינה פירומן לתפקיד אשם ונושא באחריות להשתוללות שלו ולהשלכות של ההשתוללות הזאת, ושלא יגיד אחר כך שלא ידע או שלא משכו בדש מעילו. מה מצפה נתניהו כשהוא ממנה אחד כמו בן גביר לשר המשטרה, וההשפעה שלו על השוטרים ועל האזרחים הטובים היא השפעה נוראית? זה מזכיר לי פתגם בערבית: (אומר בערבית: ) בלי לטפל בדבר העיקרי שצריך לטפל בו, והוא הביטחון האישי, דווקא בשעה הקשה הזאת, הממשלה מקצצת גם בתקציבים לשלטון המקומי, מצמצמת משאבים שנועדו לתמוך בהגברת הביטחון האישי, בצמצום הפערים האדירים בין החברה הערבית ליהודית. היום היה בג"ץ של השלטון המקומי הערבי, והעליון הוציא צו על תנאי נגד הממשלה, נגד שר האוצר. זו החלטה חשובה, ואני רוצה לציין לטובה את יושב-ראש ועדת הכספים, שהודיע שהוא לא מתכוון להביא לדיון ולהצביע על הבקשה של האוצר לקיצוץ הנורא של 200 מיליון שקל או 15% בכל מה שקשור בעיירות פיתוח. זו החלטה נכונה של יושב-ראש ועדת הכספים. במקום להימנע מקיצוצים ואף להגדיל את ההשקעה בתחומי החינוך והטיפול בפשיעה, בכדי לאפשר רווחה, סיוע וטיפול בפשיעה ואלימות, הממשלה בוחרת לקצץ בתקציבי הרשויות, שכבר קורסות מכובד הנטל. במקום להשקיע בצמצום הפערים העצומים בין החברה הערבית ליהודית, הממשלה מתעקשת לקצץ במשאבים ולהפקיר את התושבים הערבים למר גורלם. אומנם הפורמט נועד להצבעה על אי-אמון בממשלה ובקואליציה, אני מנצל את הבמה כדי לומר שבא לי להצביע אי-אמון גם באופוזיציה, כי תראה את ההצבעות: לעיתים בחוקים הנוראיים זה יותר מ-68, כי חלק מהאופוזיציה מצביע עם הקואליציה בחוקים האנטי-דמוקרטיים ביותר. ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים אופוזיציה, אם רוצים להפיל את הממשלה הנוראית הזאת. עכשיו דובר על החוק של דיכוי ההצבעה, של הקלה בפסילת רשומות ומועמדים ערבים. המטרה של החוק זה לדכא את שיעור ההצבעה של הציבור הערבי.

המחדל ב-7 באוקטובר הסקרים לא מחייכים לבנימין נתניהו, וסקר אחרי סקר אחרי סקר הוא לא מצליח להקים ממשלה. ולכן, מה הפתרון? יש מצביעים ערבים, אפשר לדכא את ההצבעה שלהם באמצעות פסילה של המועמדים שלהם, של הרשימות שלהם. זאת המטרה. זה חוק אנטי-דמוקרטי בעליל, וכל מי שטוען שזו דמוקרטיה,

ישראל היא לא דמוקרטיה ליברלית, מזמן, היא דמוקרטיה אלקטורלית, יש מבנה, יש פרלמנט, יש ממשלה, יש בית המשפט, אבל דמוקרטיה ליברלית היא לא. על זה אנחנו מסכימים. שנינו מסכימים על זה. אני לא יודע אם תסכים למה שאני אומר. לא.

עד עכשיו אני מסכים איתך. שמעתי אותך מדבר על בן גביר, על חקירות, על מסיבות עיתונאים שהוא עושה, על מעצר של בכיר מאוד מאוד מאוד בשב"ס. מה זה מאוד מאוד? מי זה בדרך כלל? אם זה מאוד מאוד מאוד, מי זה? זה מה שקראתי. אבל מי זה מאוד מאוד מאוד?

בכיר מאוד מאוד יש רק אחד. איך זה שעברו כמה שעות, אדוני היושב-ראש, ואף אחד מעוצמה יהודית או מהקואליציה לא חוקק חוק שאומר: פקידים שבן גביר מינה לא ייחקרו במשטרה? איך זה שלא חוקקתם חוק כזה?

) נראה לך סביר?

תודה רבה, אדוני. אני מזמין את השר דודי אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול יש לי איזה חוב קטן לחבר הכנסת רם בן ברק.

את מי פסל בג"ץ. הוא הלין על החוק הזה. רם בן ברק, קודם, כשהוא דיבר על האי-אמון, הוא אמר שאנחנו רוצים למנוע מ-20% מהאוכלוסייה, הוא דואג לאוכלוסייה הערבית. קודם כול, תזמין אותו בחג שלכם לחבר'ה, תודה לו. אבל בלי קשר, אמרתי לו שאני לא מכיר ערבי אחד שנפסל. יכול להיות שיש, אני לא מכיר. לכן הבאתם חוק, להקל על הפסילה.

אבל אני מכיר יהודים. הוא שאל אותי מי. אז עכשיו בדקתי. הייתה פסילה, אדוני היושב-ראש, גם של מיכאל בן ארי וגם של עופר כסיף. שניהם באו לבג"ץ, אותו בג"ץ שאנחנו מכירים, אותם אנשים, הם החליטו שבן ארי לא יכול להתמודד - - נכון, כי הוא גזען. - - ועופר כסיף בוודאי ובוודאי. אחד גזען - - - אחד גזען

אתה יודע, זה הכול בעיני המתבונן. לא, בעיני בית המשפט. אתה יודע, ברוך מרזל רצה להתמודד, כמדומני, וגם אותו פסלו. אתה רוצה אותו בכנסת? לא חשוב. אני לא רוצה לראות גם את כסיף בכנסת. אבל זה דוגמה כאילו - - - אין מה להשוות בכלל. אבל מה אני רוצה לומר? שבג"ץ, כשהוא מדבר, קודם כול, את מי פוסל בג"ץ? רק יהודים. דרך אגב, תבדוק אותי, בג"ץ תמיד ישפיל את המסורת היהודית, תמיד, איפה שאפשר, תמיד ישפיל ויפגע ביהודים, תמיד. מעולם לא בערבים, לא במסורת שלהם ולא ברגישות של הערבים, ולא של הנוצרים. בג"ץ הכשיר את כל ההתנהלות של ישראל בגדה. למה? בגלל שככה הוא מרשה, ככה הוא חושב שהוא נאור. בג"ץ אישר את בן גביר.

דקה, דקה. אם זה היה תלוי בבג"ץ, כולנו לא יכולים להיות פה, כל החצי הזה לא יכול להיות פה. אבל רק בג"ץ יהודי שיושב כאן, עלק יהודי, מכשירים ומאפשרים להכניס חמץ לבתי החולים בפסח. אני חושב שאם היו שואלים אותך, היית אומר שלא. אתה כערבי, מוסלמי, היית אומר: חבר'ה, אני רוצה לכבד את היהודים שבוע בשנה, שיכבדו אותנו, אנחנו מכבדים אותם. עכשיו אני בא לחוק המאזין. אני מסכים איתך, דרך אגב. חוק המואזין עלה פה בקדנציות נוספות ולא רצינו להעלות אותו. ואני מסכים איתך, אני חושב שהדתות צריכות לכבד אחת את השנייה, ואני נגד הדבר הזה. גם אז הייתי נגד וגם היום. ולכן אני אמרתי את זה, עליתי לדוכן הזה ואמרתי את זה. יש מה שנקרא טקסים דתיים, צריך לכבד אותם. דרך אגב, כשאני עובר ליד כנסייה,

אני מכבד את המקום, מכבד את המתפללים. ולכן, אני חושב שזה חוק שלא צריך לבוא לעולם. אין לו שום תועלת. ולכן, זה הסיפור. בגלל שאני חושב שכל דת צריכה לכבד את הדת השנייה. לכן אני גם - - - - - - נכון.

כשהיה חוק הגיוס, מנסור עבאס ישב פה, לא כיבד את זה, בגלל שהסיפור של הגיוס זה סיפור של לימוד התורה. והוא ישב כאן והוא הצביע איתם כדי לגייס את הבן של פרוש. חוץ מהבן שלו. שאלתי אותו: למה הבן שלך לא?

עד אז, אתה יודע את זה, גם ביניכם לבין המפלגות הדתיות, בנושא דת ומדינה תמיד הייתה הפרדה. ציפור הנפש.

ואני בעד להשאיר את זה שם. בוודאי ובוודאי. אני באופן אישי מכבד, באמת מכבד, לא רואה את זה כדבר, עכשיו לגבי הקיצוץ.

המלחמה הזאת עלתה 200 מיליארד שקל, להערכתי. הרי צריך להביא אותם מאיזשהו מקום? 5%. אני לא נכנס כרגע לאירוע. - - - לא 15%. אמרתי, אני לא נכנס, לא יודע. אני לא שר האוצר. אז לכן אני אומר, בסוף צריך להביא את זה מהגורן ומהיקב. יש שני דברים שבוודאי צריכים לעלות, או שלושה לפחות, תקציב הביטחון חייב לעלות חזק מאוד. זה וקטור שפועל הפוך. לא שאנחנו מקצצים בו, אנחנו מעלים. אני חושב שבתקציב הרווחה כמעט לא צריך לנגוע, עד כמה שהדבר אפשרי, בוודאי לא להרע את המצב, ובתקציב הבריאות. אז אם פה אתה מעלה, בממוצע זה 5% לכאורה,

במשרדים האחרים זה יהיה גם 10%. לכן אני אומר,

זאת הכוונה. אתה יודע, אין דבר כזה, פלאט זה בעצם ההחלטה הכי טיפשית. לכן אני אומר בגדול, אני מציע לכם לשבת עם שר האוצר ולנהל איתו דין ודברים ולהגיע להסכמות. וגם בזה,

אני בעמדתי,

אני אומר את זה גם פה וכל פעם אמרתי את זה, אצלי, אזרח מדינת ישראל הוא אזרח. לא מעניין אותי אם הוא ערבי, צ'רקסי, דרוזי או יהודי. מגיעות לו הזכויות מהמדינה כמו כל אזרח. אני באמת מאמין בזה באמונה שלמה. הוא אזרח המדינה. מה שמגיע לו בחינוך, צריך לקבל. כולם אותו דבר.

אני לא מצליח לקבל למה שמישהו צריך לקבל יותר ומישהו פחות. אני גם לא מאמין שזה קורה.

ולכן אני בעמדה שבוודאי ובוודאי האזרחים הערבים, כמו אזרחים יהודים, אותו דבר. בתקצוב, בוודאי של השוטף, בחיים, לא צריכה להיות שום אפליה. על זה לדעתי כמעט אין מחלוקת, אצלנו בוודאי.

תזכור, קודם כול אדם הוא אדם, צריך לכבד אותו, ואזרח הוא אזרח,

עזוב את המחלוקת שיש לנו עם חלק מהם לגבי הנושא הלאומי.

לכן אני בעמדה שאם תשבו עם שר האוצר, אני מעריך שתגיעו לעמק השווה. לגבי חוק של תומכי טרור, תראה, אני בטוח, גם אתה, אחמד, לא מעודד תמיכה בטרור.

אני לא מאמין שאתה תומך טרור - - - אף אחד מאלה לא הורשע בתמיכה בטרור. לא עניין של הורשע, לא הורשע. עזוב, זו לא שאלה של הורשע. אני לא אומר לך. אני יודע את מי הם מרשיעים ואת מי לא. אבל אני אומר בגדול, אני מניח שאזרחי מדינת ישראל ברובם הכללי, ובוודאי גם אזרחיה הערבים של מדינת ישראל, לא תומכי טרור. הם רוצים לחיות במדינת ישראל. הם יכולים להחליט, דרך אגב, לא לחיות במדינה. אבל אם הם החליטו שהם חיים במדינת ישראל, אני חושב שחלק הארי רוצה לחיות במדינה כמו כל אזרח. אבל בוודאי ובוודאי שאתה לא צריך להתנגד לחוק, כשיש אנשים שתומכים בטרור. ודרך אגב, רוב תומכי הטרור שנמצאים בקרב אזרחי מדינת ישראל, בסוף הם ערבים, ופחות יהודים, אז בוודאי בוודאי צריך למנוע מהם להגיע לכנסת. אין שום סיבה שהם יגיעו לכנסת, מי שתומך טרור. מי יחליט מי תומך טרור? יש בית משפט. החוק מבדיל בין ערבים ליהודים. מי שפגע בפלסטינים, החוק לא חל עליו - - - אני חושב, אם אתה שואל את עמדתי, מי שתומך בטרור אז הוא לא צריך להיות בכנסת, ובוודאי להיות מטופל על פי החוק, בין שערבי,

גם טרוריסטים יהודים? בוודאי. מה ההבדל? לא הבנתי. מי שתומך בטרור צריך להגיש נגדו כתבי

אני לא קראתי אותו, אבל קשה לי להאמין - - - נציג מהמפלגה שלך ענה,

שאין טרוריסטים יהודים.

אני שואל: האם כתוב בחוק - - - - - - חברים,

האם כתוב בחוק בפירוש: ערבי שתומך טרור לא יהיה בכנסת, יהודי שתומך בטרור יהיה בכנסת? שואל. אתם לא טיפשים עד כדי כך לנסח את זה כך. אז לכן, אתה שואל מה עמדתי? עמדתי: טרור זה טרור - - מעצרים מינהליים לא עוברים יהודים - - - - - אבל לצערי הרב, 99.9% מהטרור באמת בא מהאוכלוסייה הערבית. לא כולה. אלה שכבר מתעסקים בזה הם ברובם ערבים. זה הסיפור האמיתי.

בוודאי. אמרתי, רוב האוכלוסייה הערבית, אתה יודע, רוב האוכלוסייה הערבית, להערכתי, היא אוכלוסייה שרוצה לחיות בשלום - - מה עם המתנחלים?

- - אבל אלה שתומכים בטרור, בין שהם יהודים או ערבים, רובם ערבים. זה נתונים.

ויש כאלה שמבצעים טרור. יש גם. מי שבנוער הגבעות עובר על החוק, צריך לטפל בו, כמו כל אזרח ישראלי. אין שאלה כזאת. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אנחנו עוברים לדיון הסיעתי. חבר הכנסת יאיר לפיד, ואחריו, חבר הכנסת גדי איזנקוט. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום ראשון, אתמול, עבר בוועדת שרים לחקיקה החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, של הפרדה מגדרית באקדמיה. בחוק, לא בדיון, לא בהסכמה, בחוק. אני רוצה לשאול שאלה את הבית הזה: למה לא בכנסת? למה שלא תהיה הפרדה מגדרית בחוק פה בכנסת? יש פה אנשים חרדים, יש פה מפלגות. אני רוצה להזכיר, בכנסת ישראל יש שתי מפלגות שבהן אסור לנשים להיבחר. הם מרגישים מאוד לא נוח ליד נשים. אז למה שלא תהיה פה, במעבר, מחיצה קטנה, שיהיה פרגוד, שלא יצטרכו,

חברי הכנסת החרדים לפגוש נשים במקום העבודה שלהם? למה אנחנו מטילים עליהם את העול הזה? במדינת ישראל בין 3% ל-4% מהמרצים באוניברסיטאות הן נשים מזרחיות, מרצות מזרחיות. תחשבו איזה מאמץ זה לאישה כזאת לחצות את כל הכשלים וכל הקשיים בשביל להפוך למרצה באוניברסיטה, ועכשיו יגידו לה: לחדר הזה,

אסור לך להיכנס, כי לנשים אסור להיכנס, כי העבירו חוק בכנסת ישראל איפה לנשים מותר להיות ואיפה לנשים אסור להיות. כי הגענו למצב שהכנסת הזו אומרת: אני אחוקק חוקים שפוגעים בנשים כדי להקל על חרדים, כי לא אכפת לנו, כי זו המדינה שהם רוצים. אני כולי בעד חרדים באקדמיה, ואני גם בעד להקל עליהם ככל האפשר. בחקיקה? ולמה הם מעבירים את זה בחקיקה, למרות שהם יודעים שיש הסכמים? כי זו המדינה שהם רוצים כאן. הם לא מסתירים את זה. אלוהים שבשמיים, למה הציבור הליברלי ממשיך לא להאמין למה שנמצא למול עיניו? הם רוצים פה מדינת הלכה משיחית, חרדית, קיצונית, רדיקלית. והם מחוקקים חוק אחרי חוק, אחרי חוק, אחרי חוק. ואחרי שהם ירחיקו את הנשים, כמה זמן ייקח עד שהם ירחיקו גם את הגאים? ואחרי שהם ירחיקו את הנשים והגאים, הם ירחיקו את הערבים, כי אם מותר אז מותר, כי זו המדינה שהם רוצים פה וזו המדינה שתהיה פה, אלא אם כן כנסת ישראל פעם אחת תחזור לעשתונותיה ותעצור את זה. תודה לאדוני. חבר הכנסת גדי איזנקוט, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת שרון ניר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אתמול אושרה בוועדת שרים לחקיקה הצעת חוק על הענקת חסינות לאנשי ביטחון על העברת מידע מדיני רגיש לדרג מדיני. המשמעות, אם החוק הזה יעבור, שכל חייל שעובד באמ"ן, מוסד, שב"כ, רשאי להעביר, וכמו שאתם יודעים, יש אלפי אנשים. יש פה ניסיון לשרוף את העליונות המודיעינית שנבנתה בעמל רב לאורך שנים ארוכות. אני מקווה שיש פה מספיק אחראיים שידאגו שביום רביעי החוק המופקר הזה לא יעלה. פה אני פונה גם לשכל הישר וגם לעמוד השדרה, במידה שיש. שימשתי לפני 25 שנים כמזכיר צבאי לשני ראשי ממשלות. אחד היה מהליכוד, אחד היה מהעבודה, ואני מכיר את הדברים שם מלפני ומלפנים. לעוזר למודיעין של ראש הממשלה, וזה לקח מוועדת אגרנט, יש את ההרשאות הרחבות ביותר. יש גם חומר מודיעיני שהוא רואה וראש אמ"ן לא רואה. כל החומר נמצא במשרד ראש הממשלה. האמירה של ראש הממשלה בנאום המפורסם של תשע הדקות, שלא יעלה על הדעת שמסמך בסיווג סודי ביותר לא הועבר אליו, היא אמירה מופרכת, לא רצינית. כי יש ימים שמופקים מאות דוחות מודיעין בסיווג סודי ביותר ויש גם ימים של אלפים, בשב"כ, מוסד וצה"ל, מעבר לזה שראש הממשלה יכול לקבל החלטה היום בערב שכל הידיעות ברמת סודי ביותר מגיעות לשולחנו, הוא יצטרך להוסיף איזה ארבעה שולחנות במשרד. מה שאני רוצה לומר לאנשים שלא יושבים פה,

ואני מקווה שזה יגיע אליהם: העברת החוק תיצור אנדרלמוסיה ארגונית, העברת חומר לא מוסמך וזה יפגע במה שיש כיום כחובת התרעה אישית, שיש לכל חייל. דרך אגב, נעשים אלפי פוליגרפים בשנה כדי לשמור על הסוד. השאלה הראשונה של כל מי שמגיע לפוליגרף היא: האם העברת מידע מודיעיני לגורם לא מוסמך? לכן ברור לגמרי שתהיה פה פגיעה אנושה בקהילת המודיעין. השר דודי אמסלם העלה את העניין של צה"ל קטן וחכם. אז אני התלבטתי אם להבהיר את זה ולומר את זה פה על הבימה, כי יש פה גם מסר בעייתי: לפני תשע שנים הושיב ראש הממשלה, זה היה בנימין נתניהו, ועדה בראשות יוחנן לוקר. הוועדה הזאת ישבה על המדוכה שנה שלמה, ובתום העבודה המליצה לקצץ את השירות בצה"ל בשנה שלמה, במקום שלוש שנים, שנתיים שירות. זה עבר את ראש הממשלה וזה הגיע לדיונים. המזל אז שהיו שרי ליכוד הגונים עם עמוד שדרה. אני יכול לציין אותם, ויש משהו מאפיין, לכן התלבטתי אם לספר את זה. זה היה משה כחלון, בוגי יעלון, יובל שטייניץ ויואב גלנט. מה שמאפיין את כל הארבעה האמיצים האלה הוא שלא נשאר אף אחד מהם.

בעמידה איתנה, גרמו לזה שצה"ל לא יקוצץ בשנה עד שנת 2020. כל מי שלא מאמין, וזה נשמע לו מופרך, שיפתח גוגל. בשורה התחתונה, אני מקווה שהצעת החוק המופרכת הזאת תרד מסדר-היום של יום רביעי. אם היא תעלה בכל זאת, אני מקווה שיימצאו פה אנשים עם שכל ישר ועמוד שדרה שיגידו "עד כאן", כי זאת לא שרפת אסמים, זאת שרפת העליונות המודיעינית של מדינת ישראל ויצירת אנדרלמוסיה מוחלטת בקהילת המודיעין. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת שרון ניר, ואחריה, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא רוצה להיות נביאה אבל אני בהחלט עומדת בפתח ומתריעה. בעוד שמדינת ישראל מתמודדת במלחמה על עצם קיומנו, כאשר חיילים בסדיר ובמילואים נלחמים למעלה מ-400 יום, עשרות אלפי משפחות מפונות, משפחות החטופים עוברות סיוט מתמשך 423 ימים, הקואליציה החליטה ללחוץ על כפתור במנגנון השמדת ערך לדמוקרטיה במדינת ישראל. במקום ללכד את העם, לסייע לנפגעי המלחמה, ממשלת החורבן מקדמת בכל הכוח, על סטרואידים, חוקים שנויים במחלוקת שמטרתם לפגוע בכוונת מכוון במוסדות שלטון החוק ובמרקם הדמוקרטי במדינת ישראל. הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית ולא ממלכתית לחקר טבח 7 באוקטובר זה ניסיון מובהק להתנער מאחריות, לעוות את המציאות ולהפוך את השכול והכאב לכדור פוליטי. הצעת החוק להעניק חסינות לחברי כנסת, חסינות מוחלטת מהעמדה לדין בעת מילוי תפקידם, זאת יוזמה שמבקשת לנצל את כוחם של חברי הכנסת כדי להבטיח להם חסינות מוחלטת בפני החוק. היוזמות של שר התקשורת להשתלט על התקשורת לסגור את התאגיד תחת הכותרת של הפרטה וייעול, מה שנועד לנקמה פוליטית קודם כול ולפגיעה ישירה בתקשורת החופשית ולשלוט בנרטיב, במידע שמגיע לציבור. המהפכה המשטרית נמצאת בעיצומה והממשלה מקדמת אותה על סטרואידים, ניסיון לקדם הצעות חוק שמחזקות את כוחם של חברי הקואליציה, הצעות חוק שמאפשרות לשר המשפטים לפגוע במערכת המשפט. אני שואלת אתכם: לאן הגענו? המשמעות של כל המהלכים האלה ברורה: במקום לעסוק בנושאים הבוערים ביותר, בביטחון, בצפון, בחטופים, במילואימניקים, בתקומה בצפון ובדרום, הממשלה עוסקת בחקיקה מפלגת, שנויה במחלוקת, שעוסקת אך ורק בשלושת הכ"פים:

כסף וכבוד. כל מטרת הממשלה הזאת זה לחזק את כוחות השלטון, כמו שקרעי אמר, באופן בלתי מוגבל, ולפגוע בזכויות האזרחים. זוהי לא העת לטירוף הדעת ולניצול ציני של המחדל והסטת הקשב לחקיקה פוליטית שנועדה פשוט לכסות על הכישלון של הממשלה. אתם קואליציה, אני רואה שהם ברחו,

טוב שאתה נשארת להקשיב לי. אתם קואליציה חסרת גבולות ומעצורים. אתם יוצרים כאוס, אתם יוצרים שידוד מערכות במדינת ישראל. אתם מחרבים כל חלקה טובה, אדוני השר. הגיע הזמן לקחת אחריות ולתת תשובות לאזרחי ישראל. הגיע הזמן להפסיק את המשחקים הפוליטיים. תמנו כבר ועדת חקירה, קחו אחריות ותנו הסברים לציבור הישראלי.

תודה לך, גברתי. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. אחריו חבר הכנסת איימן עודה. כבוד יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, ראש הממשלה ביבי נתניהו מינה לפני שנתיים שר לביטחון לאומי, אבל הוא כנראה לא ידע שכדי למנות שר כזה הוא צריך גם ללמוד ולדעת איך להתנהג עם ילדים, צריך להיות גם בקי בפסיכולוגיה של ילדים או בהתנהגות של ילדים.

כשהוא כועס ורוצה פגישה עם ראש הממשלה, אז הוא הולך ועושה פרובוקציה. הוא יורד למסגד אל-אקצא כדי לעשות פרובוקציה כדי שראש הממשלה יזמן אותו. לפני יומיים, שוב. כנראה הוא רוצה לפגוש את ביבי נתניהו, אז הוא שם את הנושא של המואזין ואת המסגדים על הפרק ואומר שצריך להחרים את מערכות הכריזה במסגדים כי הם מרעישים, וזה עושה נזק ורעש בסביבה, וצריך להחרים אותם.

כי צריך לתת קנסות, כי בעצם זה מזיק, ויחד עם השרה סילמן הם רוצים להעניש,

גם את החברה הערבית על ידי זה שמנסים לעשות גם פרובוקציה בחברה הערבית. זו לא החרמת מערכות כריזה, זה לא הטלת קנסות גבוהים על המואזינים או על האנשים שעובדים במסגדים, זו לא מדיניות. זאת בעצם פרובוקציה שהשר מנסה כל הזמן לעשות כדי להוביל להתנגשות עם החברה הערבית. עם כל זאת, זה לא מצליח לו ולא יצליח לו. אני אומר כאן: (אומר בערבית:).

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת איימן עודה, ואחריו, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אחרונת הדוברים. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני רוצה לספר לשר בן גביר ולכל הגזענים על עירי המשותפת חיפה. בחיפה גרים ערבים ויהודים, נוצרים, מוסלמים ויהודים. מבחינתנו זה שעם כניסת שבת סוגרים את הרחובות, רחוב החלוץ ורחוב יל"ג, זה כל כך טבעי לעיר שלנו וכולנו מקבלים את זה. מאז שהיינו ילדים קטנים אנחנו יודעים שביום שבת אי-אפשר לעבור דרך רחוב יל"ג או רחוב החלוץ בגלל שזו שכונה של חרדים, ואנחנו צריכים לכבד. ביום כיפור זה טריוויאלי. בעירנו חיפה יום כיפור זה יום כיפור, כולנו מכבדים. בעירנו חיפה יש נוצרים, יש הרבה כנסיות. ביום ראשון קול הפעמון של הכנסיות מוסיף עוד יופי לעיר הרב-תרבותית שלנו. אותו דבר בדיוק (אומר בערבית:). בעברית: המואזין, זה המֻאַדִ'ן,

זה חלק אינטגרלי מהנוף של כולנו. אנחנו עיר רב-תרבותית. אנחנו רואים את היופי בפסיפס הזה של העיר שלנו. כך זה עכו, כך זה לוד, כך זה רמלה, כך זה יפו. קול המואזין היה לפני בן גביר והגזענים, והוא יישאר אחרי בן גביר ואחרי כל הגזענים. אנחנו בערים המעורבות נשב עם ראשי הערים. אנחנו נמצא נוסחה שתכבד את כל הדתות של כולם, ממש של כולם.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, יש כמעט 100,000 אזרחיות ואזרחי ישראל שמפונים מהבית שלהם כבר למעלה משנה, ולחלקם הגדול אין בכלל בית לחזור אליו,

הוא מופגז, השדות מופצצים. צריך המון המון כסף בשביל לשקם ולהחזיר אותם הביתה. אבל לקואליציה הזאת זה ממש לא דחוף. הם הקימו עכשיו מינהלת שעד שהיא תקום ועד שיהיו שם מספיק אנשים ועד שאפשר יהיה להגיש.

משום שבלאו הכי זה ייקח זמן, אז גם מה דחוף להעביר לזה כסף. בינתיים העבירו מאות מיליונים לבתי דין רבניים ולמשרד ההתנחלות. אתה יודע למה צריך להעביר מאות מיליונים למשרד ההתנחלות, אדוני היושב-ראש? משום שההתנחלות בעזה ממשמשת ובאה. אינך שומע את פעמי החמור של המשיח? ההתנחלות בעזה קורמת עור וגידים בעודנו יושבות ויושבים כאן. זה ממש לא מצחיק. יש כאלה שעובדות ועובדים בזה. עובדות, לצערי. מה זה עובדות, או הו עובדות בזה, ואין להם שום בעיה ללכת ולהתנחל בעזה על גופות החטופות והחטופים שלנו. על גופות החטופות והחטופים הם בונים את ההתיישבות בעזה. אין דבר נורא ואכזרי מזה. חברים, אני מבקש שקט. מדברים כאן על הדוכן.

אין דבר נורא ואכזרי מזה. על גופות החטופות והחטופים שלנו הם מתכננים את ההתנחלות בעזה. והם מדברים כאילו הם החלוצים, הם הולכים בעקבות החלוצות והחלוצים. אז לא, חברות וחברים, החלוצות והחלוצים שעשו התיישבות בנו את מדינת ישראל. ההתנחלויות הן אלה שמבטיחות את החרבתה. תודה רבה, גברתי. אם כן, אני מזמין את השר המקשר. אתה רוצה לסכם? לא. אז אנחנו עוברים להצבעה. אם כן, אני מבקש מכולם לשבת. אנו עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת יש עתיד. שמית. לא. לא לא. סליחה, התחלנו הצבעה. סליחה, התחלנו הצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אם אתם רוצים את ההצבעה הבאה, אנא תגיעו בזמן.

אז בבקשה, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת האי-אמון של יש עתיד. בבקשה, מי בעד ומי נגד? הצעת סיעת יש

40 בעד, אפס מתנגדים וכנ"ל נמנעים ונוכחים. אם כן, אני קובע שההצעה לא התקבלה מאחר שלא קיבלה את הרוב הדרוש. אנו עוברים להצבעה על הצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעות העבודה, המחנה הממלכתי וישראל ביתנו. מי בעד ומי נגד?

המחנה הממלכתי וישראל ביתנו להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. מה? הכול בסדר? חברים, זהו. 42 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע שההצעה לא התקבלה מאחר שלא קיבלה את הרוב הדרוש. אנו עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעות חד"ש-תע"ל ורע"מ. בבקשה. מי בעד ומי נגד? הצעת סיעת חד"ש-תע"ל ורע"מ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 37 בעד, אחמד טיבי, אפס נגד ואפס נמנעים. אני קובע שההצעה לא התקבלה מאחר שלא קיבלה את הרוב הדרוש.

חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 27),

2024, לקריאה הראשונה. אני מזמין את השר המקשר דודי, דוד אמסלם, בבקשה. אתה אמור להציג את הצעת חוק להפחתת הגירעון. לרשותך, אדוני, עשר דקות.

סימון, יש לך בעיה עם זה שאני עולה ומקריא? אני קיבלתי את זה אתמול, כשהיית בהפגנה ולא שמעת את הגברת קוראת לראש הממשלה בוגד וכו' וכו'. - - - לא הייתי. אני יודע שלא היית. אני בטוח שאם היית, היית עולה לבמה ומעיף אותה. הייתי מוציא לה את - - - אני בטוח בזה במאה אחוז. אבל שר האוצר עסוק עכשיו בענייני האוצר, ולכן הוא ביקש ממני להקריא. התקציב זה לא ענייני האוצר. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית חוקק בשנת 1992 כדי לאפשר לממשלה לבנות את תקציב המדינה תוך שמירה על אחריות פיסקלית. חוק זה קובע, בין היתר, את יעד הגירעון ואת מגבלת ההוצאה השנתית. לנוכח הצרכים הרבים שנולדו בעקבות המלחמה ומצב החירום, הן בהיבטי הלחימה והן בהיבטי סיוע ושיקום העורף, אשר חייבו הוצאות תקציביות משמעותיות, בוצעו מספר תיקונים למסגרות הפיסקליות לצורך הצבת יעדים זמניים מרחיבים יותר. בחודש נובמבר 2023 בוצע תיקון למסגרות הפיסיקליות לשנת 2023. בחודש ינואר 2024 הגישה הממשלה תוכנית מאזנת, שכללה את תיקון מגבלת הגירעון ומגבלת ההוצאה והגשת חוק תקציב נוסף לשנת התקציב 2024, אשר אושר בחודש מרץ. בשל הימשכות המצב המיוחד בעורף ולנוכח הגידול בהוצאות האזרחיות הנובעות מהתארכות הלחימה, בדגש על הצורך בהמשך פינוי וריענון אוכלוסיית קווי העימות, אישרה הכנסת את הצעת הממשלה לחוק תקציב נוסף, שני לשנת 2024, שהגדיל באופן חד-פעמי את ההוצאה המותרת בכ-3.4 מיליארד ש"ח.

בשל נסיבות חריגות ומשמעותיות שאין ביכולתה של מסגרת התקציב הקיימת לספוג, מציעה הממשלה הגדלה נוספת במסגרות הפיסקליות, ובפרט הגדלת יעד הגירעון לשנת 2024 ל-7.7% והגדלת מגבלת ההוצאה בסך של 32.2 מיליארד ש"ח. הנסיבות החריגות: 1. במהלך השנה התברר כי בשל העיתוי שבו התקבל הסיוע האמריקאי ואופן מימושו, חלק מהסכום לא יהיה זמין לשימוש השנה. על מנת לאפשר את המשך פעילותו של משרד הביטחון לפי התכנון מוצע להגדיל את מסגרת התקציב בסכום של 18 מיליארד שקלים חדשים כחלף לכספי הסיוע, שייפרסו על פני השנים הבאות. 2. בשל התמשכות הלחימה העצימה במלחמת חרבות ברזל, תוך גיוס מילואים משמעותי, ובתוך כך היציאה למבצע חיצי צפון בלבנון, מוצע להגדיל את ההוצאה ב-13.4 מיליארד ש"ח לצורך מימון ההוצאות הנגזרות מכך. 3. בשל התייקרות הריבית על החוב הממשלתי מוצע להגדיל את מסגרת ההוצאה בכ-1.8 מיליארד ש"ח. אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק ולהעביר אותה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו עוברים - - - לא, זו קריאה ראשונה.

שנייה-שלישית?

אנחנו עוברים לדיון האישי. אני מזמין את חבר הכנסת מנסור עבאס, מנסור עבאס נמצא כאן?

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, לא נמצא כאן, כאן חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. זו לא הרשימה. זו לא הרשימה, מתן כהנא. תביא לו את הרשימה.

רגע, אנחנו בודקים. כן, כן, עכשיו בסדר. כן, זה הגיע. חבר הכנסת מתן כהנא, שלוש דקות. אחריו, רם בן ברק.

אדוני היושב-ראש. בבקשה, אדוני. מתן, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, נגיד שלום לבני מכינת אדרת מעיינות,

שם בקהל. אני מקריא פה עכשיו משהו שחברתי למפלגה שירלי פינטו ביקשה שאקריא לקראת יום המודעות הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלויות, שיקרה מחר. לקראת היום הזה, אנו נדרשים להגיד בכנות ובאומץ על המציאות המורכבת והקשה של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות בישראל, שעומדת על כמיליון וחצי איש. המלחמה חשפה באופן קיצוני את הפגיעות והקשיים הייחודיים העומדים בפני אוכלוסייה זו. נתונים עגומים מלמדים כי שיעור האבטלה בקרב אנשים עם מוגבלויות עלה באופן דרמטי מ-28% לפני המלחמה, לכ-45% כיום. מדובר בירידה תלולה בתעסוקה, המשקפת את השבריריות והפגיעות של אוכלוסייה זו במציאות של חירום לאומי. מעבר לנתונים היבשים, מאחורי המספרים האלה עומדים סיפורים אישיים של מאבק, כבוד וחתירה מתמדת לשוויון הזדמנויות. אנשים עם מוגבלויות נאלצים להתמודד לא רק עם מוגבלותם אלא גם עם חסמים חברתיים, תפיסתיים ותשתיתיים. המלחמה החריפה את האתגרים הקיימים, מהגבלות בנגישות למרכזי פינוי, דרך קשיים בקבלת סיוע רפואי ותמיכתי ועד לתחושת בדידות וניתוק. רבים מהם מצאו עצמם מנותקים ממעגלי תמיכה חברתיים וכלכליים שהיו להם קודם לכן. אנו כחברה מחויבים לעשות יותר. עלינו לייצר מנגנוני תמיכה ייעודיים, לקדם תעסוקה שוויונית, להנגיש שירותים ולשבור סטיגמות. זה לא רק עניין של זכויות, אלא של כבוד אנושי בסיסי. אני קורא לממשלה ולכל מוסדות המדינה לראות בשילובם המלא של אנשים עם מוגבלויות משימה לאומית עליונה. עלינו להפוך את השוליים למרכז ולהבטיח שכל אזרח, ללא קשר ליכולותיו, יזכה למימוש מלא של הפוטנציאל האנושי הטמון בו. אני מזכיר שוב, הקראתי פה את הדברים שכתבה שירלי פינטו, חברתי למפלגה, לקראת יום המודעות הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלויות, שיתקיים מחר.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת מירב בן ארי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה מכאן לחזק את איל נוה. אני רוצה להתנצל שבשל שיקולים פוליטיים צרים ועל מנת למצוא חן בעיני הבייס הביביסטי, הבן גבירי והסמוטריצ'י, נשללה ממנו הזכות לשרת את מדינת ישראל כפי שעשה עד היום בנאמנות. ואני רוצה להודות לך על מה שעשית לפני 7 באוקטובר, ובמיוחד, ולא פחות, על מה שעשית אחרי, אתה ואחים לנשק, מאז 7 באוקטובר. הצלת את המדינה. בזמן שהממשלה קרסה ולא תפקדה, אתה וחבריך, גיבורים מכל הגוונים של הקשת הישראלית, רצתם דרומה, אחזתם בנשק ויחד עם רבים אחרים הצלחתם לעצור את הרוצחים. מייד אחר כך התחלתם לטפל במפונים. זו מנהיגות, זו פטריוטיות. לכן אני רוצה להודות לך באופן אישי, איל נוה, ולכל חברי אחים לנשק, שעושים ימים ולילות למען החברה בישראל. חזקו ואמצו ואל תמצמצו מול מכונת הרעל שמנסה להשמיץ אתכם. בעיניי ובעיני אזרחים רבים במדינת ישראל, רוב-רובו של העם, אתם גיבורים אמיתיים, ואנחנו מצדיעים לכם. תודה רבה לכם. תודה, אדוני. חברת הכנסת מירב בן ארי, ואחריה, חבר הכנסת יוסף עטאונה. מירב, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-בראש, כנסת נכבדה, ראשית אני רוצה לפתוח בדברי ניחומים לרונן ואורנה נאוטרה, ההורים של עומר, זיכרונו לברכה. שנה שלמה הם חיכו, ולצערי היום הודיעו להם, בעצם קבעו את מותו של עומר, קצין בשריון שהגיע לארץ כחייל בודד, התגייס לצה"ל וב-7 באוקטובר, כשהיה עם הטנק שלו בכוח מאוד מאוד מצומצם, השתלטו מחבלים על הטנק. לצערנו, עכשיו יודעים שהוא נהרג בקרב. לפני הכול אני שולחת את תנחומיי, אני מתנצלת בפני ההורים ואני קוראת מפה, שוב ושוב, לעשות הכול כדי להחזיר את 101 החטופים הביתה, את החיים לשיקום ואת המתים לקבורה. אי-אפשר להמשיך ככה עם המלחמה הזו, צריך להפסיק ולהשיב את החטופים הביתה. אני רוצה להגיד מילה על מה שקורה בכנסת בשבועיים האחרונים, בעיקר בכל מה שקשור לוועדה לביטחון פנים, או לאומי, איך שקוראים לה. חמד, אני רואה שאתה מסתכל. אתה חבר בוועדה, נכון? אתה יודע שכל השבוע לא נקבעו דיונים בוועדה לביטחון לאומי? אין דיונים. עכשיו אני שואלת אתכם, האם המצב של הפשיעה במצב טוב?

מה זה, יותר טוב מזה, נשתגע. אין קטסטרופה כמו הפשיעה במדינת ישראל. אין קטסטרופה כזאת, בחברה היהודית ובטח ובטח בחברה הערבית. אין יום בלי שאדם נפגע, אבל אין דיונים כל השבוע. בשבוע שעבר ציינו בכל העולם את יום האלימות נגד נשים. תמיד, תמיד היה דיון בוועדה לביטחון הפנים, או לאומי, איך שהוא קרא לה, ובוועדה לקידום מעמד האישה. הוועדה לקידום מעמד האישה כינסה כבר שלושה דיונים, וכל הכבוד לפנינה. אבל סליחה, מי המגיבים הראשונים כשהאישה מתקשרת למשטרה? הינה, עניתי, התשובה בשאלה. למי היא מתקשרת? היא מתקשרת לשוטרים. אין דיונים בוועדה לביטחון פנים על המשטרה, אין דיונים, כי אלימות נגד נשים לא מעניינת אותם. ושוב היום יושבות חברות הכנסת מהאופוזיציה, וחבר, סגלוביץ', כמובן, אין דיונים בלעדיך על אלימות נגד נשים, וזה לא נראה לי הגיוני. תגידו, יש כאן חבר'ה צעירים שצופים בי, ממכינה. רצח נשים זה לא פוליטי. אלימות נגד נשים זה לא פוליטי. כשמרביצים לה בבית, כשלוקחים לה את כרטיס האשראי, כשמתעללים בה מינית, כשאונסים אותה, לא שואלים אותה מה היא הצביעה.

אני מסיימת. אלימות נגד נשים, זה קשור לכל אזרח ואזרחית במדינה הזאת. לא יכול להיות שוועדה שלמה מתעלמת מאלימות נגד נשים, ולא יכול להיות שאף חברה, עזוב חבר, אין לי ציפיות מחבר, אף חברה בקואליציה לא טורחת להגיע לדיונים על אלימות נגד נשים.

רק שתדע, כשכבר הגיעה שרה לדיון, היא קמה ועזבה באמצע.

תודה רבה. תודה, גברתי. חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. מירב, מדוע הוועדה לא מתכנסת? כל השבוע היא לא מתכנסת כי הוא רב עם שמחה רוטמן על הרוגלות. יוסף, בבקשה, אדוני, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אי-אפשר לעבור לסדר-היום על התערבות של שר הכישלון הלאומי בן גביר ועל ההנחיות שלו, במיוחד בערים המעורבות, למנוע את קול המואזין (אומר בערבית: ). אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה לשר הגזען, הפשיסט הזה, ואני במידה מסוימת גם לא מופתע מניסיון ההתגרות שלו באוכלוסייה הערבית ובמיוחד בערים המעורבות, אחרי ההתגרות שלו סביב מסג'ד אל-אקצא וגם סביב כל מה שקורה בנגב מהריסות בתים וההתגאות שלו. אני גם לא מופתע ממנו שהוא מתחיל להתעסק עם מסגדים (אומר בערבית:), כי הוא בעצמו פיקח בצורה ישירה על הריסת מסגדים בנגב. מי שהרס את המסגד בוואדי אל-חליל אצל משפחת אבו עסא הוא השר בן גביר, בהוראה ישירה. מי שהרס לפני שבועיים מסגד באום אל-חיראן, ואני הייתי שם, זה השר בן גביר. ולכן לא מפתיעה אותנו ההתנהגות של השר המופרע הזה, כי ככה הוא היה כל הזמן. מי שאשם זה לא בן גביר, כי בן גביר הוא גזען,

כהניסט. אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלו, אנחנו מכירים את ההרשעות שלו, אנחנו מכירים את ההרשעה שלו בתמיכה בטרור. ולכן זה לא חדש. כבוד השר אמסלם, מה שחדש, שהשר המופקר, הגזען, הפשיסט הזה, הוא שר סביב שולחן הממשלה. הוא מקבל לגיטימציה מכם. מי שאשם זה ראש הממשלה ביבי נתניהו, שנותן לאדם כזה להיות שר לביטחון לאומי, כביכול, כשהוא לא מפספס אף הזדמנות להתגרות באוכלוסייה הערבית. הוא רוצה להבעיר את השטח. לגבי המסגדים, לגבי (אומר בערבית:), אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה לשר המופקר הזה: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ). תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת ווליד טאהא. שלוש דקות, כבודו. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, השר בן גביר יעשה, כך פרסם, מסיבת עיתונאים ב-18:00. אני מוצא לנכון להגיד לו מעל הדוכן הזה שזה בסדר גמור, שיעשה מסיבת עיתונאים, רק שלא יפר צו איסור פרסום. אני אומר את הדברים דווקא גם על הרקע של הצעה של חברת הכנסת גוטליב על חוק החסינות של חברי הכנסת, שרצה להיות מורחב, בסוף הוא לא עלה בגלל איזשהו ויכוח פנימי, כנראה בוועדת השרים לחקיקה. לפי הצעת החוק הזו, אם היא הייתה מתקבלת, הוא יכול לעשות מסיבת עיתונאים ולהפר כל צו איסור פרסום. אני אומר את הדברים האלה, כי זו דוגמה קלאסית כיצד אנחנו, או יותר נכון הממשלה או חברי הכנסת, כורתים ענף שכולנו יושבים עליו. בסוף צו איסור פרסום הוא חלק מכלי העבודה,

ואז עולה פה על הדוכן שר, חבר כנסת, ויכול להפר כל דבר, ובסוף זה יכול להיות גם שיבוש חקירה. אז זאת הזדמנות גם להגיד לשר לביטחון לאומי - - לכישלון לאומי. - - שבעיקרון אסור להפר צווי איסור פרסום. אז שיראה את זה כאזהרה. אם מישהו אומר לו לפני 18:00, שלא יבוא בטענות אחר כך שפותחים בחקירה או שיש בעיה עם העניין הזה, ויתחיל להתגולל עוד פעם. מי שעובר על החוק, לא יכול להתלונן לאחר מכן שאוכפים חוק, בוודאי לא השר הספציפי הזה. זאת פעם ראשונה שבן גביר יפר את החוק. פעם ראשונה. אני אומר את הדברים האלה. לא היו לי הרבה הזדמנויות להזהיר מראש. הינה, יש הזדמנות להזהיר מראש. אני מניח שהשר לביטחון לאומי לא יעשה את הדברים האלה. בסוף יש לו אחריות, יש לו אחריות על ארגון גדול. לא משנות המחלוקות האחרות, בסוף ארגון אוכף חוק,

אסור שיהיה עבריין, גם אם הוא עבריין. המציאות הנוראה היא שיושב על כיסא השר לביטחון לאומי אדם שהורשע בפלילים יותר מפעם אחת, והוא יושב במערכת האכיפה מדינת ישראל. והתוצאות לא מאחרות לבוא, בכל התחומים כולם: אירועי רצח בחברה היהודית ובחברה הערבית, תאונות דרכים בעלייה של 22% בתאונות קטלניות. כל הדברים האלה לא מזיזים את השר הזה מהכיוון שלו, שאין בינו לבין אכיפת חוק וייצור מדיניות שבאה בסופו של דבר להציל חיים ולא כלום. מעטים האנשים שיש להם את האפשרות בתפקידם להציל חיים. יש לנו שר שעושה הכול חוץ מלהציל חיים. וגם הוא, כנראה, היום בערב יגיד עוד כמה דברים שלא בטוח שהם יהיו עבירה פלילית או לא יהיו עבירה פלילית, בוודאי ובוודאי באתיקה הציבורית הם לא יכולים לשכון בכפיפה אחת, בטח כשאתה שר לביטחון לאומי. אז אם מישהו אומר לו את הדברים האלה, אז בבקשה. ואם לא, אני מניח שאנחנו נדע בהמשך היום את דברי החוכמה שנשמע ממנו היום בערב.

תודה רבה. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 6,

חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ה 2024, שהחזירה ועדת הכלכלה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140, הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ה 2024. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אלהואשלה. שלוש דקות, כבודו. מכובדי היושב-ראש, רבים מאזרחי המדינה מעלים את התהייה מדוע עד עכשיו המלחמה בדרום לא מסתיימת ומדוע הממשלה לא ניגשת למשא ומתן להשלמת עסקה. התשובה היא די פשוטה ודי ברורה: כיוון שבממשלה הזו יושבים אנשים שהאינטרסים האישיים שלהם והאינטרסים המפלגתיים שלהם לא מאפשרים להם להסכים להפסקת המלחמה או להסכים

הראיה לדברים האלה היא התעלולים של הפרחח, (אומר בערבית:

שראש הממשלה מינה אותו לשר לביזיון לאומי, לביטחון לאומי. בכל פעם שהוא מרגיש שיש לו הסתבכות פנימית שלו עם שלטונות החוק וההסתבכות הזאת הולכת לצאת החוצה, אזי הוא מסיט את כל הדיון. הוא מסיט את כל הדיון הציבורי לנושא שהוא חושב שלגביו יש קונסנזוס, לדעתו, ואז הוא נאחז בסיסמאות שלו, שכולנו מכירים, כמו הסוגיה האחרונה שהוא העלה, להיכנס למסגדים ולהחרים רמקולים, לתת קנסות ולהתנכל לאימאמים ולמסגדים. רבותיי, אחרי 75 שנים של המדינה, זו הסוגיה שמעניינת את הקואליציה הזאת עכשיו, להתחיל להתנכל למסגדים שקיימים מאות שנים, לפני שבן גביר נולד לחיים ונהיה שר לביזיון לאומי? ואז קואליציה שלמה וראש ממשלה נכנעים לתכסיסים של (אומר בערבית ומתרגם:) של הפרחח הזה, של העבריין הזה, שמתנגד לסיום המלחמה ומסיט את הדיון כל פעם מחדש לנושא שהוא חושב שהוא מוצא עליו קונסנזוס בקרב תומכיו. עוד כמה דקות נדע איזה תעלולים יצאו מפיו לגבי הסוגיה הטרייה מאוד שיש על השולחן. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אלהואשלה, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בדרך כלל, כשמרכיבים ממשלה בוחרים את האנשים הטובים על מנת לשרת את האזרחים. אבל במקרה של בן גביר, זה הפוך. הוא לא משרת את האזרחים, הוא מתנכל לאזרחים ומתנקם בהם. מאז שמונה לשר במשרד לביטחון לאומי, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים עלייה בפשיעה בחברה הערבית ובכלל במדינה, רואים עלייה ברצח נשים, רואים עלייה במחיקת יישובים בנגב, עלייה בהריסת בתים בגליל, במשולש וגם בנגב, אלפי צווי הריסה, אנחנו רואים גם עלייה בתאונות דרכים. במקום להתעסק בכל הבעיות הקשות והמורכבות האלה, במה הוא מתעסק? ברמקולים במסגדים ברמלה, בלוד, ביפו, בחיפה, בעכו. מה הוא רוצה? מה הוא מבקש? בפעם אחרת ראינו שהוא מחפש להצית אש במסגד אל-אקצא, להדליק את התושבים, את האזרחים. הוא כל הזמן מחפש מלחמות.

אז אם הוא מקיים מסיבת עיתונאים ב-18:00 על מעצר האנשים שלו במשטרה, אז אני מציע לראש הממשלה לקיים מסיבת עיתונאים ב-20:00 ולפטר אותו, שילך הביתה. מספיק, הגיע הזמן שילך הביתה. הוא לא אמור להישאר דקה אחת בתפקיד הזה. הגיע הזמן שראש הממשלה ישים סוף לכל ההתנהלות הזאת. זה מה שנשאר. אז אני רוצה להגיד לבן גביר ולחבורה שלו ולכל מי שמהלל אותו: (אומר בערבית:). תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, ואחריו, יאסר חוג'יראת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אני אדבר על התקציב, על הגירעון, בנאום הבא. עכשיו אני רוצה לדבר על הישיבה שקיימנו היום בכנסת בוועדת הנגב והגליל. היה דיון על תוכנית 716, 717, שאני הכנתי לדרוזים בגליל ובכרמל ולדרוזים ברמת הגולן. אישרנו אז בממשלה, ואתה היית חבר בממשלה, תקציב של 3 מיליארד שקלים. היו אמורים להיות 600 מיליון שקל שיאושרו בתקציב של 2023. בדקנו ביצוע ומה נעשה בתוכנית. אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, וזה מה שאמר יושב-ראש פורום ראשי הרשויות יאסר ג'דבאן: שלא הייתה תוכנית טובה יותר מהתוכנית שהכנו למגזר הדרוזי מאז קום המדינה. אישרנו 2.459 מיליארד שקלים. היום בדקנו את אחוז הביצוע, אחוז ביצוע של 100%, כי בשנה וחצי שהייתי במשרד האוצר, שר במשרד האוצר, העברנו למשרדים את כל הכסף התוספתי שהיינו אמורים להעביר, 1.5 מיליארד שקל, והמשרדים ביצעו. בשנה וחצי קיבלו הרשויות המקומיות הדרוזיות 2.459 מיליארד שקל, למשרד הפנים, למשרד השיכון, לחלקות לחיילים משוחררים.

כשהתוכנית הסתיימה, כבר בסוף 2023, אנחנו לקראת סוף 2024 ועדיין אין תוכנית למגזר הדרוזי. היום נאמר שב-22 בדצמבר השנה תבוא תוכנית חדשה למגזר הדרוזי. אני מקווה ומאמין שראשי הרשויות הדרוזיות יעמדו על זה שהתוכנית שתאושר בממשלה הנוכחית לא תיפול מהתוכנית שאנחנו אישרנו. אם בשנתיים אישרנו יותר מ-2.5 מיליארד שקל, אני מקווה שהתוכנית לחמש שנים תהיה לפחות 6 מיליארד שקל, מתוכם 3 מיליארד שקלים תוספתי, אבל אני לא מאמין שיהיה דבר כזה ואני לא מאמין שיאשרו להם תוכנית כזאת. אני דורש מראשי הרשויות לעמוד על שלהם, לקבל 6 מיליארד שקלים לחמש שנים.

תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, ואחריו, חבר הכנסת נאור שירי. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא מזמן פנו אליי משפחת ח'וואלד, שגרים קרוב לבסמת טבעון. למעשה במרחק של כ-500 מטרים. הם גרים בחווה חקלאית, כ-100 אנשים, ולא מזמן הם קיבלו צווי הריסה לאחד הבתים שם. המשפחה הזאת פנתה כבר מזמן והגישה תוכנית יחד עם המועצה האזורית בסמת טבעון, בקשה לגורמי התכנון להרחבת תחום השיפוט. בתוכנית הראשונה, הייתה דחייה. אני רק נותן דוגמה לסוגיה בחברה הערבית של תכנון ובנייה של שכונות שלפעמים הן קרובות, ממש על גבול תחום השיפוט, כדי לאשר אותן ולתת להן אפשרות לספח אותן ליישוב קיים, מועצה מקומית קיימת, בשביל לתת להם את השירותים הנדרשים לכל אזרח במדינה. אותה שכונה כמובן מקבלת שירותי חינוך, הילדים שלהם לומדים בבתי ספר בבסמת טבעון, אבל שירותים אחרים בסיסיים, כמו שיש בכל מדינה מפותחת לאזרחיה, כמובן שאין. השאלה שנשאלת: מה עושים גורמי התכנון? אנחנו רואים ששר השיכון והתכנון מבקר בגבול רצועת עזה בשביל להקים שם התנחלויות. מה יותר חשוב, להקים התנחלות או לאשר את היישובים בחברה הערבית, יישובים בלתי מוכרים, שצריך לאשר אותם, ואזרחי המדינה קיימים וצריכים את השירותים האלה, במקום לדאוג לדברים אחרים עכשיו, צריך לדאוג לחברה הערבית.

הרשות לאכיפה הועברה בכנסת הזאת לשר לביטחון לאומי. אני הייתי משנה את השם של המשרד, זה משרד של האי-ביטחון וההרס הלאומי. לא ביטחון ולא בנייה לאומית, אלא הרס. מה שעושים השר ורשות האכיפה זה רק לחלק צווים, צווי הריסה. יש הרבה בתים שקיימים הרבה זמן בחברה הערבית, שכונות קיימות שנים על גבי שנים ולא סופחו ליישוב קיים, שכונת ח'וואלד שהזכרתי, שכונת סרקיס באזור של שפרעם שקרובה לקריות. לידה הקימו שכונה לתפארת, שכונה מפוארת של קריית אתא, אבל בהם לא הכירו, רוצים להרוס ולהעביר אותם מקום. זו הבעיה שצריך לטפל בה.

וצריך לתת להם פתרונות ולא רק לחלק צווי הריסה לחברה הערבית.

תודה, אדוני. חבר הכנסת נאור שירי, ואחריו, צבי ידידיה סוכות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר אמסלם דוד, אני רוצה לפתוח בגילוי נאות: אני מחבב את אמסלם דוד, הידוע בכינויו דודי. אתה בחור מצחיק מאחורי הקלעים, חברה'מן, יש לך תמיד בדיחות וסיפורים, נכון? צריך להודות בזה, כי זו האמת. אבל הפער שיש בין הבן אדם מאחורי הפרגוד לזה שעולה פה, באמת, אני אומר לך, ואני אמרתי, אני מחבב אותך, אתה היום עלית, ואני לא יודע אם שמת לב איך דיברת אל היועמ"שית. מאשים אותה: היא מפרקת, לובשת מכנסיים, קורעת את המכנסיים בדרך לריצה, לפירוק הממשלה. היא אשמה בכול. אתה עברת סעיף-סעיף ואמרת, והאשמת את הרמטכ"לים: את גדי איזנקוט, את בני גנץ, את כוכבי, את מי לא? רק אותי עדיין לא האשמת. אני לא יודע,

אבל זה היה לא נורמלי. תראה מה אתה אמרת, אני רשמתי: מישהו רק פירק מהאוטו של רבין את הסמל, ישר עצרו אותו. המישהו הזה היום יושב לידך. אתה נתת את הפירוק ואת כל ההתנהלות של רבין כדוגמה לאיך שהשב"כ עבד. רצחו את אותו ראש ממשלה. מי שהיה,

אם אתה זוכר את יגאל עמיר, בחקירה אתה יודע מה הוא אמר על איתמר בן גביר, שהוא שמע שגם הוא תכנן להרוג אותו. אתה, אני לא מבין מה אתה רוצה. מה אתה רוצה, שב"כ חדש? אתה רוצה שטלי גוטליב תהיה ראש השב"כ? אתה רוצה שניסים ואטורי יהיה היועץ המשפטי לממשלה? אתה מזלזל בו?

אתה מזלזל, בכולם. כולם אשמים, עברת אחד-אחד בכל המערכות, הביטחוניות, המשפטיות. - - - קודם כול, מכיוון שאני דובר אמת,

אני לא חושב שביכולותיו של ניסים ואטורי להיות יועץ משפטי לממשלה. תגיד שזה זלזול?

מסתבר שהוא יכול להיות חבר כנסת.

הדבר הנוסף שאתם ממשיכים,

אתה ממשיך לעשות, הפרשה, ואני מקריא לך מכתב האישום, אני לא ממציא. אתה לא חוקר, אתה לא בצוות החקירה, אתה לא במרתפי השב"כ. אתם עומדים פה אחד אחרי השני וממציאים עובדות אלטרנטיביות. מה שפלדשטיין מואשם בו: 1. הבן אדם לא עבר פוליגרף, 2. הוא היה חשוף לחומרים שאסור היה לו לחשוף. מכתב האישום: גילוי אמצעי ביטחוני שיכול לגרום לנזק לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, כולל חשיפת האמצעי, מסכן את חיי האדם, מגלה משימות,

פעולות ואמצעים מסווגים. הוא לא הדליף מצגת מצוק איתן כמו ראש הממשלה שלך. אם אתם כל כך נגד ההדלפות, למה הצבעתם ביום רביעי הקודם נגד חקירה ופוליגרף מהקבינט? תפסיקו לשקר. אתה פשוט משקר, באמת. אני רק רוצה לומר לך, אם ראש הממשלה לא ידע מהמסמך, והמסמך הגיע אליו ביוני, ביוני הגיע לאנשי לשכתו המסמך, והוא פרסם את זה בספטמבר. זאת אומרת אחד משניים: או שמדובר - - - תודה רבה. משפט אחרון. או שמדובר בראש ממשלה שהסביבה שלו הסתירה ממנו, או שמדובר בראש ממשלה שהוא שקרן בן שקרן. תחליט אתה. תודה רבה. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, לא נמצא. חבר הכנסת אלעזר שטרן, ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, יעלה פה ביום רביעי חוק שמאפשר לימודים באקדמיה, תואר שני, בהפרדה. על פניו אני מניח שהטיעון ההגיוני שיגידו: תנו להן בחירה, תנו לנשים חרדיות להתקדם. דרך אגב, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך: הח"כים החרדים לא רוצים את החוק הזה. הם לא רוצים שנשים חרדיות יתקדמו. לכן זה אולי סיבה טובה למה אנחנו היינו צריכים להגיד: יאללה, בואו נקדם, נלך על הראש שלהם, יהיו נשים משכילות. אבל אני אגיד מה הבעיה. הבעיה היא שהעניין הזה לא נגמר בנשים חרדיות שישבו בכיתה וילמדו. איך הן יגיעו לכיתה, נעשה להן מסדרונות בהפרדה? ואם ירצו ללכת לספרייה, נעשה בהפרדה? למה, ברחובות בני ברק יש הפרדה? בבנקים יש הפרדה? בסופרמרקטים יש הפרדה? ברכבת הקלה יש הפרדה?

מה היתרון של כיתה? שאתה יכול לשבת איפה שאתה רוצה. למה כיתות נפרדות? מי שרוצה תשב ליד גבר ומי שרוצה לא תשב ליד גבר. אפילו באל על, בבעלות חרדית, אין הפרדה. מי שרוצה יושב ומי שלא רוצה יושב במקום אחר. מה הבעיה? נגיד שתהיה כיתה בהפרדה, ונגיד שזה יהיה בהיסטוריה, אבל מי שרוצה להיות מהנדסת או ללמוד מתמטיקה, יגידו: שם זה לא בהפרדה, אז בואו נדאג שהיא תלמד היסטוריה ולא מתמטיקה.

בגלל שרק שם יש הפרדה. מה יקרה אחר כך? הרי תבוא מישהי, זה חלק מההידרדרות שהייתה לנו בציונות הדתית: הם הסתכלו על החרדים והשפילו את עצמם, איבדו את הביטחון העצמי, היא תגיד: מה, אז היא צדיקה, לומדת בהפרדה, ואני אלמד בכיתה רגילה? מה פתאום. אז גם אני אלך, אוקיי. ואיפה היינו עד עכשיו? יכול להיות שבגלל זה אין בבני ברק מה שיש אצלנו, לדוגמה רופאות דתיות, אז כאילו לוקחים מאחרים. ואם מישהי תרצה ללמוד רפואה, היא גם כן תבקש הפרדה? יגידו לה: ברפואה אין, אז לא תהיי רופאה. אבל יצרנו נורמה שצדיקה לומדת בהפרדה.

אני, יש לי הצעת תחליף לעניין הזה. הינה, יושב פה חבר הכנסת גפני. אני מציע במקום זה ללמד בכל המקומות להתייחס בכבוד לאישה, ולא צריך לראות בכל אישה דבר מיני, שמזה מישהו חושש, אלא קולגה, גם לספסל הלימודים ולפעמים גם לעבודה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת מיקי לוי, ואחריו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אלעזר, מה היית עושה בלי החרדים? על מה היית מדבר? האמת היא, היה לי יותר כסף, גפני. שלא יתחיל איתי. הכסף היה הולך יותר ליישובי הצפון. אתה שאלת, אתה בוועדת הכספים. - - - אתה יודע מה היינו עושים בלי חרדים. אבל לא דיברת על כסף. הרבה יותר כסף לאוניברסיטאות, לטכניון, ליישובי הצפון. בבקשה, חבר הכנסת שטרן. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב בראש. מכתב פומבי מאת דב מורן, ממציא הדיסק און קי, יזם וחלוץ בנשמתו, לשר הנכבד דוד אמסלם: "לשר דוד אמסלם שלום, לפני כחודש נשאת נאום בכנסת ובו אמרת עליי את הדברים הבאים" אני משמש רק כפה לדב מורן, "'דב מורן, בן אדם שיושב על מיליארדים'", זה נכון, "שכל היום יושב במרפסת ואוכל קוויאר, מסתכל על הרולקס, ואחד ביטון מנקה לו את האוטו ואפללו מנקה לו את החצר והגברת אוחנה שוטפת לו את הבית, והוא אומר: אין להם ערכים'. אני רוצה לתקן אותך, מר אמסלם. את כספי עשיתי בעבודה קשה. התחלתי מכלום, בית עני ברמת גן, אבא שהגיע לכאן ללא אגורה ולא לקח פיצויים מהגרמנים, כי הוא היה אוהד שרוף של בגין, שהיה כזכור נגד הסכם השילומים עם גרמניה. אני הקמתי חברה מאפס והבאתי אותה להצלחה עולמית. מיליארד דולר מכירות. ההמצאה של הדיסק און קי. נשמע קל? זה היה קשה. היו תקופות שרעבתי והיו לילות רבים נטולי שינה. מי עשה זאת? אני וחבריי". עידן, בבקשה. "שותפי באם-סיסטמס היה אריה מרגי, ואף פעם לא הפליתי בין אשכנזים למזרחים. לא ידעתי מה זו ההבחנה הזאת עד שאתה ושכמוך באתם עם ההפרדה, שהיא היא הגזענית האמיתית. לאבי החרותניק היו בחייו שני שותפים, אחד היה ערבי מפוריידיס" ואחד היה "איש מקסים, יליד מרוקו. אהבתי אותו מאוד ואת המשפחה שלו. איזה איש עדין ותרבותי, כל כך שונה ממך. לפני שנים רבות חשבנו שכל ההפרדה הזאת בין אשכנזים למזרחים - - - נעלמה, עד שבאו אנשים כמוך - - -". אחרי מכירת אם-סיסטמס הלכתי למגדל העמק והצלתי את בית החרושת שבמגדל העמק, 1,200 עובדים ללא שכר. חבל שאין לי זמן. אין לי רולקס ואני לא יושב במרפסת. השקענו עד היום ב-21 חברות. חצי מהשותפים שלי הם מזרחים. נדמה לי בנאום שאותו הבאת במקוטע בטוויטר, פניתי לאנשי המחאה. "דיברתי על האדון מעפולה והגברת מדימונה, שהם האחים שלי - - - אתה וחבריך למפלגה מביאים את העם הזה להסתה, גזענות,

סחי, פייק ניוז, הטעיה, שיטות של רמייה, אי-כיבוד הסכמים", חוסר יושרה, אני מדלג כי אין לי זמן. שני משפטים לסיום: כי מי שניהל את המגפה שלשיטתך, היא מגפת הקורונה, צריך להיות מוגדר אשכנזי אליטיסט ועשיר. מאיפה הוא עשה בדיוק את כספו? לא אכפת לי. דבר לסיום: שום דבר שקשור לקיפוח לא היה בזה. "המנקה שלנו היא אישה חכמה, היא מבינה את זה, ולכן היא סולדת מהמפלגה שלך, ואני מקווה שכך גם רבים אחרים. כוח, כבוד וכסף, תתבייש". אני מביא את הדברים בשם דב מורן. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, לא נמצאת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת, חבר הכנסת מנסור עבאס? - - - אוקיי. לפנים משורת הדין, תעלי לשלוש דקות,

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אנחנו מדברים, אומנם השם של הצעת החוק קצת מטעה, מדברים על הפחתת הגירעון, ודווקא ההצעה שמונחת בפנינו היא להגדיל את הגירעון, לא להפחית אותו. אני רוצה להזכיר לכולם שרק אתמול ועדת הכספים דנה בסכומים גדולים מאוד שהועברו לכל מיני מטרות שלא קשורות למאמצי המלחמה, לא קשורות למטרות אזרחיות שנובעות מהמלחמה. הכסף לא הולך לפצות את אלה שנפגעו במלחמה, אלא הכסף שהועבר אתמול, כולו - - חבר הכנסת דוידסון. - - הועבר בעצם להרחבת ההתנחלויות, להגדלת ההתנחלויות. לצערי הרב, היום בבית המשפט העליון, בית משפט נתן צו למדינה, שתסביר למה 200 מיליון שקל שהמדינה החליטה עליהם בזמנו כמענקי איזון, לפיצוי הרשויות הערביות על האפליה במענקים, לא עובר לרשויות המקומיות, למרות ואני מודה לחבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, שלא אושרו שום קיצוצים במענק הזה. אתה עמדת בצורה מאוד יפה, והעניין לא הגיע לוועדת הכספים ולא אושרו, ובכל זאת האוצר עוצר את הכסף ולא מעביר אותו. אז הינה, אני אגלה לך עוד משהו: מפריע לחבר הכנסת, השר בן גביר, קול המואזין, וכנראה לסמוטריץ' גם מפריע להעביר כספים לוועדי הווקף המוסלמי שאמורים לשמור על העניין של בתי הקברות והמסגדים. מתחילת השנה לא הועבר להם גרוש אחד. האוצר, זה שעוצר את הכסף שאמור לעבור, לאוצר לא אכפת להשתלט על כל הכסף של הווקף המוסלמי, לקחת את כל הכסף ואולי גם להעביר אותו להתנחלויות. אבל את המינימום, שזה גרושים שהם צריכים להעביר למסגדים ולבתי קברות כדי שישלמו, צריך לזכור, ועדי הווקף הם מינוי של השר עצמו, שר הפנים, אבל האוצר מונע מהם את הכסף עד ליום זה. אז שלא ידברו איתנו על לאשר הרחבת

צריך לשלם את הכסף שמגיע לאזרחים, וזה עוד נושא לפתחך. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת מנסור עבאס,

חברת הכנסת צגה מלקו, לא נמצאת, חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה שלוש דקות.

עד עכשיו כולם הקפידו על שלוש דקות,

בבקשה. כל המקצר הרי זה משובח. כל המוסיף גורע. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הייתי רוצה לדבר על הנושאים הדחופים שעל סדר-היום: בריאות הנפש, חיילים פוסט-טראומטיים שזקוקים להגיע לאגף השיקום ביחד עם עורך דין, שהם משלמים עליו באופן פרטי, אחרת הם לא יקבלו את הזכויות שמגיעות להם. אתמול פורסמו שלמעלה מ-20,000 חיילים פוסט-טראומטיים צפויים להיקלט באגף השיקום, ובמקביל פורסמה גם ידיעה שמנכ"ל משרד הביטחון דורש 200 תקנים של עובדים סוציאליים, והתשובה שמשרד האוצר נתן היא שהוא מאשר רק 50. אני שואל אתכם, כבוד השר נמצא כאן, איפה סדרי עדיפויות בזמן מלחמה בנושא כזה חשוב? שלחנו את החיילים שלנו לקרב. חלקם חוזרים, חלקם נפצעו בגוף, חלקם בנפש. איפה מדינת ישראל כשהם צריכים אותה? אשמח לתשובה.

פעם ראשונה שיש בינינו דיאלוג,

דבר קצת, או שאין לך מה לומר? 200 תקנים של עובדים סוציאליים לאגף, לביטחון. אמסלם - - - אתה כאן השר. בוא תענה לי. ממשלת ישראל, שלחתם אנשים להילחם על הגנת המולדת, למלחמה החשובה ביותר מקום המדינה. הם חוזרים מהקרב, חלקם עם פציעה נפשית. אגף השיקום בא ואומר: אני צריך עוד 200 תקנים של עובדים סוציאליים, כי יש לנו עומסים כבדים. משרד האוצר עונה שיש אפשרות ל-50 תקנים. האם זה תקין, כבוד השר? אני לא מכיר את הסוגיה. קודם כול, בוודאי שפצועי צה"ל צריכים לקבל priority, מה שנקרא, כתר ראשנו.

בפועל קיבלנו החלטה שמשרד הביטחון יקבל עשרות מיליארדי שקלים - - - בתקציב הזה. אני קודם כול קורא לשר הביטחון לטפל בסוגיה הזאת.

שמח, ואני מקווה שהקריאה שלך תגיע לשר הביטחון. קודם כול, בוודאי, בראש ובראשונה - - - יש עומס גדול מאוד,

יש עומס גדול - - - מה השאלה פה? אם אין כאן שאלה, אני אשמח שתעלה את זה בישיבת הממשלה. לא צריכה להיות שאלה, אבל אני אשאל. 200 תקנים של עובדים סוציאליים. משרד האוצר, אין לו מספיק כסף, יש לו כסף רק ל-50. גם נכים רגילים, דרך אגב, צריך לטפל בהם. אם הממשלה הייתה מתעסקת בדברים החשובים באמת - - - - - - אני מאוד ענייני. אם הממשלה הייתה מתעסקת בדברים חשובים, שזה נכי צה"ל, יש רפורמת נפש אחת, החלטת ממשלה 4088, שלא מאפשרת לשר הביטחון גמישות תקציבית ושינוי נהלים, רק על ידי העברת חוקים. האם בזמן מלחמה לא נכון

אני מסיים. לא נכון להתעסק בדברים המאוד-כואבים האלה, באנשים שצריכים את העזרה כאן ועכשיו, במקום כל השיגעון שרץ במקום הזה? תודה רבה. תודה, ירון. אני אשמח שתיקח את זה ברצינות ותעביר את זה.

אדוני.

אם יש דבר אחד שלא האמנתי שיקרה, זה שאני אצטרך לעמוד במליאת הכנסת ולהגן על השב"כ. מכל הדברים ההזויים שקרו במדינת ישראל, זה לא חשבתי שיקרה. אני לא יודע כמה מכם מכירים, אבל ראש השב"כ הוציא מסמך רשמי בחתימתו,

אולי לראשונה אי פעם, והמסמך הזה מתייחס ישירות לטענות שהופנו כלפי הארגון, טענות קשות, שאומרות שהארגון מפלה בין ציבורים, שהארגון נוהג בצורה לא שוויונית, שהארגון הפך להיות ארגון פוליטי, דברים הזויים כלפי הלוחמים שמגינים עלינו יום-יום, כלפי אלו שחושפים את כל מזימות הריגול של איראן, כלפי אלו הראשונים לסכן את חייהם בכל הגזרות במדינת ישראל. ואני רוצה רגע לעשות גם סדר בדברים: הטענה הגדולה ביותר הייתה של ראש הממשלה נתניהו שאם זה לא נתניהו לא חוקרים.

יש היום נגדת, סליחה, חוקרת בשב"כ, שנחקרת בדיוק על אותו דבר, על הדלפת מסמכים. סימנו את לשכת נתניהו, לא סימנו אף אחד. חומר מודיעיני מסווג מאוד מאוד דלף לעיתון גרמני, וככה התחילו את החקירה. ואני רוצה לומר לכם עוד משהו: בתוך החומר הזה שנגנב יש מערכת מאוד מאוד ייחודית של מדינת ישראל, ואני לא ארחיב יותר מזה. אבל אם חלילה המערכת הזאת הייתה יוצאת החוצה, היינו מסכנים גם לוחמים וגם את החטופים. המסמכים שנגנבו הועברו חודשים לפני שפורסמו בעיתון הגרמני. אז אם הם היו בלשכת נתניהו חודשים לפני שהם פורסמו, איך הוא לא ראה אותם? עכשיו אני באמת רוצה לשאול מפה בזמן שנותר לי: את מי אתם תוקפים? את מי אתם תוקפים? ראש ממשלת ישראל נתניהו, את מי אתה תוקף, את אותם אנשים שמאבטחים אותך ואת המשפחה שלך? פעם בשנה אתם רצים לוועדת השרים לענייני אבטחה, אני חושב שאתה אפילו יושב שם, השר אמסלם, ומתחננים ששב"כ יאבטח את הילד במיאמי. אז אם אתם חושבים שהם כל כך לא טובים, תשחררו אותם. אם אתם חושבים שזה ארגון שמסכן את המדינה, תשחררו אותו. אבל אתם יודעים שזה לא נכון. מדובר בארגון מקצועי, ארגון שעוסק בהצלת חיים יום-יום, וכל אזרח במדינת ישראל צריך להצדיע לו, ודאי האנשים שיושבים בבית הזה, שיודעים מקרוב מה הוא עושה. ואני רוצה מפה להעביר מסר ברור מאיתנו, מהצד שלנו פה, הצד הציוני על המפה: אנחנו מצדיעים לחוקרי השב"כ, אנחנו עומדים מאחורי השב"כ, אנחנו עומדים מאחורי ראש השב"כ ולא ניתן לאף אחד ואף גורם להכפיש אתכם.

חבר הכנסת משה סלומון, לא נמצא. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה, ואחריו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אדוני השר, עומר נאוטרה. עומר נאוטרה, אזרח ישראלי, אמריקאי, שעלה לארץ כדי להתגייס, שירת כמפקד טנק בגדוד 77, נחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר לצד חבריו.

עדכן דובר צה"ל כי הוא נהרג בקרב באותו בוקר. רק אתמול ההורים שלו נשאו נאום בארצות הברית, בעצרת בניו יורק, שם קראו לביידן וטראמפ לפעול לקידום עסקה. ואני מצטט מה שהם אמרו: מגיע להם לחזור הביתה. כל כך הרבה ימים ציפו, התפללו, לא ישנו בלילות, כאב שאי אפשר לתאר אותו. אני חושב כאבא, האם הייתי יכול, אם הייתי עובר דבר כזה. אני מספר לכם שנאוטרה נולד וגדל בלונג איילנד, הגיע לארץ כחייל בודד על מנת להתגייס, וב-7 לאוקטובר, כמו שאמרתי, הוא נחטף. נמרוד כהן, התותחן, שקד דהן ז"ל, נהג הטנק, ועוז דניאל ז"ל, הטען-קשר, היו איתו בטנק. רק היום ההורים דווחו שעומר הוא חלל. אתמול הייתי עם חברי היקר, המנטור שלנו, של יש עתיד, חבר הכנסת מאיר כהן, בכפר ורדים. נסענו בייחוד כדי לפגוש את איתן גונן, אבא של רומי גונן, רומי, הילדה עם החיוך שלא יורד מהפנים, רומי, שהייתה מדריכה בצופים, רומי, שהייתה רקדנית בלט, רומי, שכל היישוב הכיר אותה ואת החיוך שלה. היא הייתה בורג בנוער של כפר ורדים. אני רוצה להגיד לכם שיצאתי מהמפגש הזה עם איתן, אני לא יודע איך מאיר הרגיש, אבל אני חושב שהוא הרגיש כמוני, יצאתי עם תחושה וראיתי בעיניים שרומי חיה,

אבא של רומי,

חזר כמה פעמים ואמר: רומי חיה ורומי תחזור לארץ. אני רואה את זה בחלומות שלי, אני מרגיש את זה. הוא מחזיק, אמסלם, איזה 60 בקבוקי ויסקי מיוחדים, יש לו פטיש לדבר הזה, כדי לפתוח אותם כשהיא תחזור לארץ. אני חושב שהבניין הזה כל יום צריך להתחיל, קודם כול, בתפילה של כל אחד ואחד מאיתנו. אני בטוח שכולנו רוצים שהם יחזרו, כי המדינה הזאת לעולם,

לעולם לא תהיה אותה מדינה עד ש-101 החטופים, חיים או לא, יחזרו למדינת ישראל. וכולי תפילה שאנחנו נראה את רומי המקסימה עם החיוך שלה במדינת ישראל, ונגיע לאיתן כמו שהבטחנו לו, ונפתח בקבוק ויסקי יפני, כמו שהוא הראה לנו, ונשתה לכבוד חזרתה לארץ.

לכבוד חזרת כל החטופים והחטופות. אמן כן יהיה רצון. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה, גברתי. ואחריה, חברת הכנסת מירב כהן. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, האמת, רבים הרגעים במשכן הזה שבאמת אתה תופס את הראש ושואל את עצמך איפה אנחנו נמצאים ומה קורה פה ומתפלא מכל מיני דברים, אבל גם לצערי הרב, לאחרונה ישנם רגעים, שממש אתה עוצר את הנשימה ושואל את עצמך: האם לא נשארה בנו טיפה של אנושיות? האם לא נשארה בתוכנו טיפה של חוכמה, של שכל ישר, של הבנה, של אנושיות?

במקום לדבר על החוק של הפחתת הגירעון והתייעלות כלכלית, ויש לי הרבה מה להגיד בסוגיה הזאת, אני חייבת לדבר על ההצהרה של השר הכושל, אשר קורא להחרמת מערכות הכריזה מהמסגדים בגלל שהקול של המואזין מרעיש. אני רוצה לשאול אתכם, את אלה שנמצאים כאן ואלה שמחוץ לאולם, את השר אין לי כבר מה לשאול, כי אין לי ציפייה ממנו, כי אי אפשר לצפות ממנו למשהו טוב. עד עכשיו הוא מוכיח, פעם אחר פעם, כמה הוא בן אדם רע, כמה הוא, אפילו המילה "בן אדם", הוא לא ראוי לה. השר הזה, שאמון על הביטחון של האנשים, שכל הזמן הטענה שלו היא שאין לו משאבים להילחם בפשיעה וברצח ביישובים הערביים, ראינו שיש לו משאבים להריסות בתים, ועכשיו אולי, אולי עלה לו רעיון מאיפה באמת יביא כסף לסגירת הגירעון. אולי ימכור את מערכות הכריזה של המסגדים. אבל אני אגיד לו, וכולם יגידו לו, שהמערכות האלה לא שוות כסף, אבל הקריאה של המואזין שווה הרבה. אני רוצה להגיד לו וגם לכולנו: (אומרת דברים בשפה הערבית:) אתם יודעים מה?

חושבת שיש רבים בתוך האולם הזה, המשכן הזה, שיודעים מה המשמעות של להתפלל לבן אדם מאמין. אני חושבת שכשאנחנו מתייחדים עם האל, אנחנו נזכרים בטוב שאמור להיות בעולם, ומבקשים מעצמנו לעשות את הטוב הזה. ואז בא שר שניסה את כל הניסיונות שלו כבר שנה ומשהו כדי להבעיר - - תודה,

רק משפט אחד. - - את השטח בחברה הערבית. הוא לא הצליח בכל מקום, אבל עכשיו הוא רוצה להבעיר מלחמה על רקע דתי, וחבל שזה יהיה, חבל לכולנו.

חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה, ואחריה, אחמד טיבי.

תודה. כנסת נכבדה, בארכיאולוגיה יש מונח שנקרא "שכבת חורבן". זו השכבה שמכילה ממצאים פיזיים מאירועים גדולים, דרמטיים, והיא זו שמפרידה בין התקופות, שכבה שמעידה על סוף, שלפעמים הגיעה אחריו ממש ממש באותו אתר התחלה חדשה. ולפעמים השכבה הזו מעידה על סוף של מקום שהיה, נחרב ומאז שקע אל תהומות השכחה. כבר 423 ימים האדמה שלנו רועדת ובוערת, וכמעט 14 חודשים, 14 חודשים שאנחנו מתהלכים אחרת, מתהלכים בהפרעת קצב מעל פני האדמה, אדמה שאספה אל קרבה 1,801 חללי ונרצחי המלחמה, גיבורי ישראל, אדמה שספגה את הדם של 22,767 פצועים, תקשיבו למספרים, אדמה שכ-143,000 ישראלים פונו בה מהבתים שהם הקימו כאן במדינה, אדמה שמגנים עליה כ-300,000 חיילים וחיילות מילואים, אדמה שספגה מעל ל-27,000 שיגורי רקטות וטילים, אדמה שמאז טבח 7 באוקטובר ידעה 5,926 פיגועי טרור ותושביה רצו לממ"דים, שימו לב, 30,431 פעמים ב-935 יישובים. תראו איזה סדרי גודל של הרס וחורבן. אני מסתכלת מסביב, משתתפת בדיוני הוועדות, קוראת את סדרי היום שהממשלה הזו מביאה, את הצעות החוקים שהממשלה הזו מביאה, מנותקים. תקופת כהונתה של הממשלה הזאת, ממשלת האדמה החרוכה, תשאיר את אותותיה לא רק על הקרקע, אלא גם על החברה כולה. לצערי, על ההרס והשרפה בעוטף ובצפון יש מי שמתעקשים גם להוסיף את החרבת הדמוקרטיה, את הקרסת שלטון החוק, את ריסוק הערבות ההדדית, שלצערי מתכרסמת יום אחרי יום אחרי יום בציפורני הקואליציה והממשלה. אני לא יודעת לומר כמה זמן עוד תימשך ההיווצרות של שכבת ההרס והחורבן הזו, אבל כמו שברור שהשמש עולה במזרח, אני יודעת שכדי שתהיה פה התחלה חדשה, חייבים להחזיר את החטופים והחטופות, וחייבים להחליף את ממשלת התבערה הזו בממשלה של הסכמה רחבה.

תודה, גברתי. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת יבגני סובה. מכובדי היושב-ראש, אפרופו ההנחיה שנתן הפירומן המורשע למפקדי המשטרה כדי לפרוץ למסגדים, (אומר בערבית:), כדי להחרים את הכריזה, מדובר בפירומן. אומרים לי שבן גביר הוא נרקומן של הסתה וגזענות. לדעתי זה לא נכון, כי נרקומן הוא בדרך כלל קורבן, לפי התפיסה שלי לפחות. אז קורבן הוא לא. הוא מסית מתוך בחירה, אמונה ודרך חיים שהפכו למיינסטרים. רבים מהספסל הזה, ממפלגת השלטון, הם גם כהניסטים. האמת היא שהגיע הזמן להגיד שבן גביר הוא אויב הציבור הערבי, אבל הוא אויב גם של חלקים גדולים בציבור היהודי. הוא מחרב כמעט כל דבר. ומי ששונא את הערבים הוא אנטישמי, ולכן בן גביר הוא אנטישמי (חוזר על המילה בערבית), אנטישמי שמורשע בתמיכה בארגון טרור, והוא צריך להיות בבית דין ישראלי או בין-לאומי על האנטישמיות ועל הפשעים שהוא עושה, או מסית למעשי טרור. הוא גם אסלאמופוב. מי שאומר לפרוץ למסגדים הוא אסלאמופוב. עכשיו הוא רוצה להשתיק את המואזין. היה ניסיון בעבר, הכשלנו אותו. הוא רוצה להשתיק את המואזין. (אומר דברים בשפה הערבית:)

(אומר בערבית) מה הוא אומר? (אומר בערבית: ואללה אכבר - - - ) הוא אמר "אללה אכבר". (אומר בערבית: ) חברת הכנסת טלי גוטליב,

(אומר בערבית: ) אלוהים גדול יותר מהתוקפן. אסור לומר "אללה אכבר" - - - טלי, חברת - - - מבן גביר הפשיסט. מבן גביר האנטישמי. חברת הכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב. אסור לו בכלל לומר זאת. אסורה המילה

אגב, זו סיבה לאשפוז. קריאה ראשונה.

לא, לא, אדוני, לא צריך, זה מיותר. "סיבה לאשפוז", והוא נשאר שם. טלי, קריאה שנייה, גברתי.

עכשיו קראת לי ראשונה.

(אומר בערבית: אללה אכבר - - - שוכרן.) תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד, אדוני. אחריו, חבר הכנסת איימן עודה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני פחות מחצי שעה הליצן לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עשה מסיבת עיתונאים ושוב הוא איים על הממשלה שאוי ואבוי לה אם היא תמשיך לחקור אנשים שחשודים בפשעים. אז לפני שהממשלה נבהלת, אני רוצה מאוד להרגיע אותה. גם נמצא פה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, אני לא רוצה, חלילה שהוא יילחץ. ב-28 בנובמבר 2023 בן גביר עשה מסיבת עיתונאים והודיע שהוא יפרק את הממשלה אם המלחמה תיעצר. ב-30 בינואר 2024 בן גביר אמר שעסקה מופקרת תוביל לפירוק הממשלה. ב-8 באפריל 2024 הוא איים לפרק את הממשלה אם צה"ל יצא מחאן יונס, צה"ל, כידוע, יצא מחאן יונס. ב-28 באפריל הוא אמר, אחרי עוד התקדמות במגעים, עסקה מופקרת שווה פירוק הממשלה. ב-3 ביוני הודיע שהוא יפרק את הממשלה אם נתניהו יאמץ את מתווה ביידן להשבת החטופים, מייד נתניהו הודיע שהוא מאמץ את מתווה ביידן להשבת החטופים. ב-4 ביולי הוא שוקל לפרק את הממשלה אם תצא משלחת לקטר כחלק מהתקדמות עסקה לעסקת החטופים, מייד יצאה המשלחת לקטר כחלק מהתקדמות לעסקת החטופים. ב-12 באוגוסט 2024 הוא הודיע שהוא שוקל לפרק את הממשלה על רקע התקדמות נוספת בעסקת החטופים. ב-26 בספטמבר הוא הודיע שאם תהיה הפסקת אש "לא נהיה מחויבים לקואליציה"; יש,

הפסקת אש. ב-26 בדצמבר השר בן גביר איים שאם ייחתם הסכם בצפון הוא יפרק את הממשלה, כידוע, נחתם הסכם בצפון. ב-30 בדצמבר הודיע שאם ישוחררו מחבלים הוא יפרק את הממשלה. אל דאגה, הוא לא יודע בעצמו מה הוא אומר, הוא לא יפרק שום דבר, הוא ייצמד לכיסא. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת איימן עודה, לא נמצא, יצחק פינדרוס, לא נמצא, שרון ניר, לא נמצאת, דבי ביטון, בבקשה, שלוש דקות. אחריה, אושר שקלים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שיש לי כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם, להלין עליהם, לבכות על זה שכנראה הדור הצעיר שלנו וגם אנחנו ניכנס ותכף נחווה מדינה שלא הכרנו, שלא גדלנו עליה. אני אתחיל בדברים שמעסיקים, מטרידים אותי, אולי ממקצועי לשעבר ושאני קצת לפחות יכולה להבין, חברתי חברת הכנסת טלי גוטליב, אז בואו נדבר. במהלך החודשים אנחנו עדים למהלכים שמובילה ממשלת ישראל, מהלכים שמערערים את יסודות הדמוקרטיה שעליהם מושתתת מדינתנו. ההפיכה המשפטית כבר בעיצומה, כבר לא מסתירים את זה, ואינה עוד רפורמה לשיפור מערכת המשפט, זאת מתקפה ישירה על עקרונות הדמוקרטיה שמטרתה להחליש את מערכת האיזונים והבלמים ולרסק את מערכת המשפט כגוף עצמאי. בממשלת הבלהות הזו, אני אתן רק מספר מהפנינים שהם הובילו ושהם מובילים: חוק ביטול עילת הסבירות, שמאפשר לממשלה לפעול באופן שרירותי מבלי שמערכת המשפט תבקר אותה, חוק היועמ"שים, ניסיון להשתלט על תפקידי הייעוץ המשפטי במשרדי הממשלה ולהפוך אותם לכלי שרת של פוליטיקאים במקום לשמש כמגן על הציבור והחוק, חוק פסילת חוקים ברוב מיוחד, פגיעה ביכולת בג"ץ לפסול חוקים, חוקי התגברות, החוקים הללו מאפשרים לכנסת לחוקק מחדש חוקים שנפסלו על ידי בג"ץ. הממשלה הזאת קוראת לזה חיזוק הדמוקרטיה אבל האמת היא הפוכה. מדובר בריכוז כוח בלתי מוגבל בידיים שלטוניות. זו פגיעה באזרח הפשוט, בזכותו לחיים בכבוד, בביטחון ובשוויון. האם זו המדינה שאנו רוצים להוריש לילדינו, מדינה שבה אין ביקורת על השלטון, שבה אזרחים נאלצים לצאת לרחובות כדי להגן על זכויותיהם הדמוקרטיות הבסיסיות? אנו כאופוזיציה מחויבים להיאבק בכל הכלים הדמוקרטיים כדי למנוע את ההפיכה הזו. אני קוראת לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל: אל תשבו מנגד, הצטרפו אלינו במאבק על עתידה של המדינה. יחד נעמוד חזקים מול הניסיון הזה לפגוע בנו ובדורות הבאים. לא נאפשר לפרק את הדמוקרטיה שלנו, לא ניתן לממשלה הזו להוביל אותנו לתהום. אנו כאן כדי להבטיח שמדינת ישראל תישאר מדינה יהודית ודמוקרטית בדיוק כפי שנוסדה. ובשניות האחרונות, כמובן שבראש ובראשונה אנחנו מתפללים, ומייחלים, ומחזקים את המשפחות של החטופים והחטופות, וכולי תקווה שלא נצטרך כבר - - תודה. - - להזכירם מעל במה זו. ומי ייתן וישובו, החיים לשיקום והמתים לקבורה מכובדת, ועם שלם יתקומם,

אמן, כן יהי רצון, תודה רבה. אושר שקלים. טלי גוטליב, גבירתי. אחריה, מירב מיכאלי. שלוש דקות לרשותך, גבירתי. תודה, אדוני. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. דובר צה"ל, סוף-כל-סוף, אחרי 48 שעות מהאמירות האומללות של בוגי יעלון, שאומר שאנחנו עושים, לוחמינו, טיהור אתני בעזה, לקח לדובר צה"ל 48 שעות להוציא תגובה מכובסת, מכובסת, שבה הוא מבהיר שהלוחמים והחיילים שלנו עושים את הכול בהתאם לדין הבין-לאומי ומפנים אוכלוסייה כדי שלא תהיה פגיעה, ובאמת הדברים של בוגי יעלון הם חסרי בסיס. אדון הגרי, אני רוצה להבהיר לך מה קורה כשבוגי יעלון אומר את הדבר הזה. כשבוגי יעלון אומר שאנחנו מבצעים טיהור אתני ברצועת עזה,

ושוב אומר את זה, הוא חושף את כל חיילי צה"ל למעצרים בעולם. לא משנה איפה הם יהיו, הם יהיו חשופים להעמדה לדין ולמעצרים, ולכן מה שבוגי יעלון עושה זה סיוע לאויב וזה סיוע לאויב בעת מלחמה, ומקומו בצינוק, בצינוק. הגברת היועמ"שית, יש לה הנחיה שהיא לא מאפשרת למשטרת ישראל לפתוח בחקירה על עבירות ביטוי, עבירות מילוליות, בלי אישור שלה. שאלנו אותה בוועדת החוקה: גברת יועמ"שית,

דעי את החוק. בחוק סדר הדין הפלילי כתוב שנודע למשטרה על ביצוע עבירה, תפתח בחקירה. מאוד פשוט, נכון, אדוני השר? זה clear cut. היא המציאה הנחייה שללא אישור שלה לא פותחים בחקירה. ככה כל מי שממריד נגדך, נגד ראש הממשלה, נגד הממשלה, הסתה לרצח, לא נמצאים מאחורי סורג ובריח ואפילו לא נמצאים בחקירה. בסדר, זה, זה, היא קנתה לעצמה את הסמכות. רציתי להגיד ליועמ"שית, אגב כך: באמת, אם את לא יודעת הוראות חוק, תרשמי לי ואני אפנה אותך להוראות הרלוונטיות. והינה ההוראה הרלוונטית לימינו. הגורם היחידי שיש לו יכולת לעכב הליכים בפלילי משיקולים ענייניים זה היועצת המשפטית לממשלה. יועצת משפטית לממשלה בעלת תבונה, בעלת תום לב, בעלת רצון לשמור על עם ישראל ועל ניהול המלחמה לכדי ניצחון והתמודדות עם הזירות השונות, בעיקר עם שינוי ממשל בארצות הברית, ועם הזירות האחרות בתוך המזרח התיכון, ואנחנו נמצאים באמצע הסכמים שאני לא יכולה לדבר עליהם, יועצת משפטית הגיונית אומרת לעצמה: אין שום בעיה, אני מעבירה הודעה לבית המשפט, לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי, הודעה על עיכוב הליכים. בית משפט, בהקשר הזה אין לו שיקול דעת. אם היועמ"שית מעבירה לו הודעה על עיכוב הליכים, הוא מעכב הליכים. המשמעות היא שהמשפט מפסיק לשלושה חודשים. אוי ואבוי, איך אנחנו מעיזים להעלות רעיון כזה על ראשנו. איך אנחנו מעיזים לחשוב שאחרי הסכם בצפון וניתוק הזירה עם חמאס אולי חמאס יקדם איזשהו הסדר,

ואולי זה ישפיע, או איך זה משפיע על עיראק, ומה קורה עכשיו בסוריה ואיך הזירה בסוריה והמורדים בסוריה ישפיעו על הגבול הצפוני שלנו? כל זה מאוד ברור, אבל ליועמ"שית זה לא ברור בכלל, כי כל מה שהיא עושה, לחדל את ממשלת ישראל, לחדל את ראש הממשלה, לפגוע בחוסננו, כבודנו ונראותנו.

טלי, עמדת בזמן, שלוש דקות. אני סרה למרותך, אדוני היו"ר, אם עוד לא הבנת. סרה למרותך. חברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת קלנר. אדוני השר רוצה להתפרץ? אם אפשר, שלוש דקות לענות על מה שהיה פה. על פי תקנון הכנסת אתה יכול להתפרץ מתי שאתה רוצה. בבקשה. אתה השר, אתה יכול. שר הפנים, בוא בבקשה לשולחן הממשלה. אתה השר התורן. אתה יכול עד חמש דקות, אדוני, על פי התקנון.

תראה שתדבר חמש דקות. בבקשה. קודם כול, שירי, גם אני מחבב אותך, זה בסדר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חז"ל כבר אמרו פעם: חצי מהאמת גרועה מהשקר. עלה כאן חבר הכנסת מיקי לוי, יושב-ראש הכנסת הדגול, והקריא איזשהו מכתב שכתב לי בשנת 2020 דב מורן, בנובמבר 2020. דרך אגב, הוא נזכר בזה עכשיו, זה בן אדם שכנראה נמצא במנהרת הזמן, הולך אחורה. עכשיו, מה הרקע? הרי לא עליתי כאן וסתם פתאום דיברתי על דב מורן, אני לא מכיר אותו. דב מורן זה הייתה תגובה דב מורן, מה אמר ב-2020, בסרטון שהוציא? אנחנו צריכים ללמד את האנשים, את הגברת בדימונה והאדון בעפולה, אותם לא מעניין מה שאנחנו מדברים. מה שמעניין אותם זה מצבם הבריאותי, הכלכלי והביטחון. אותם ערכים לא מעניינים. זה מה שאמר דב מורן. מי זה? דב מורן, אותו דב מורן. מי זה? תשאל את החבר שלך מיקי לוי. זה היה לפני כמה שנים, ובגלל זה, דרך אגב, אני עליתי לכנסת ותקפתי אותו והסברתי לו שהגברת - - - מתי זה היה? נובמבר 2020. ואז אני עליתי לכנסת ואמרתי לדב מורן שהגברת בדימונה, ואני הבנתי למי הוא התכוון, בוודאי לא לאימא שלו, אלא אנחנו יודעים מי גר בדימונה ומי גר בעפולה. הוא לא כתב: הגברת בצפון תל אביב. אין להם ערכים, רציתי להגיד לו: אתה לא תאמין שההורים שלנו, עוד לפני שמעניין אותם מצבם הבריאותי והכלכלי והביטחוני, מעניינים אותם הערכים.

בשביל זה הם עלו לארץ ישראל, בגלל הערכים היהודיים, מר מורן, לא בגלל שהיה טוב פה. ולא היה אז, דרך אגב, בהרבה מדינות המצב הכלכלי היה הרבה יותר טוב מאשר פה. הם עזבו מדינות, ובאו לארץ ישראל בגלל הערכים היהודיים. אז לכן אני ממליץ לך, מיקי לוי - - - נאור שירי היה איתי בעיר הולדתי, ובשביל ההומור, כשהוא יצא ממוגדור, הוא אומר לי: מאיר, דבר כזה עזבתם למעברה לירוחם? אמרתי לו: כן, בגלל ציונות.

אבל מה שאני מציע למיקי לוי, הוא משחק חיש-גד, מוציא פתאום סתם איזה משהו, ומתחיל להקריא בלי קשר למה היה לפני ומדוע. תודה רבה. אושר שקלים, לא נמצא, טלי גוטליב, דיברה כבר. מרב מיכאלי, גברתי? אריאל קלנר, אדוני? לא נמצא. עידן רול, בבקשה, שלוש דקות.

אדוני היושב בראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אני רוצה לגעת בסוגיה שחשבתי עליה הרבה. אני תמיד נושא בכבוד את הדרך שלי לפה לפודיום, ואני חושב שהחברים שלי פה גם יודעים שאני אומר דברים אחרי שבחנתי אותם לגופם בצורה מהותית, לא מחנאית ולא פוליטית. אני חושב שההתנגדות להקמה של ועדת חקירה ממלכתית היא מיותרת. אני חושב שהקמת ועדת חקירה ממלכתית תשרת גם את הממשלה הזאת, גם את הבית הזה, גם את מערכת הביטחון וגם את הציבור, ציבור שכמהַּ לקבל תשובות, שכמהַּ לראות שהתחלנו תהליך של ריפוי לפחות ברמה הביצועית, ברמה המערכתית, באיך דברים מתנהלים. יש פה המון אנשים שעולמם חרב עליהם ב-7 באוקטובר, והם צריכים תשובות. הם צריכים לדעת למה. למה הוא חלק מהדרך המורכבת והלא-תמיד אפשרית להחלמה. אני מכיר את הטיעון, ולקחתי גם תקופה לחשוב עליו, אני מכיר את הטיעון שאומרים פה חלק מיושבי הבית, בעיקר מן הסתם בקואליציה, שאי-אפשר לסמוך על ועדת חקירה ממלכתית כי יושב בראשה שופט. אני לא מסכים עם זה. אני נוטה לכבד את רוב הטענות פה בבית ולחשוב עליהן. אני לא מסכים עם זה. אני חושב שאפשר בקלות למצוא שופט, בין אם זה שופט מחוזי, שופט עליון, שופט שכבר פרש, שכל סיעות הבית ירגישו איתו בנוח, וידעו שזה שופט שלפי רקורד השיפוט שלו, שלפי העמדות שעד היום הוא נקט בפסיקות שלו נדע שהוא שופט מתאים לסוגיה המורכבת, יעיל, שיעשה עבודה טובה. אני חושב שגם הציבור יודע את זה, ואני אומר את זה לחבריי פה בקואליציה. יש איזה מסע הפחדה על מה יקרה אם זו תהיה ועדת חקירה ממלכתית. לא יקרה כלום. יקרה תהליך בירור חשוב מאוד, שצריך לקרות כאן במדינה והוא יכול כבר לקרות. עכשיו, ועדת חקירה היא לא ציד מכשפות. ועדת חקירה היא ניסיון לרדת לשורש האמת כדי להתחיל תהליך של תיקון. מדינה כמו מדינת ישראל בשנה ומשהו האחרונות, שעוברת תלאות נוראיות, שעושה הקרבות בלתי נתפסות, שנמצאת במצוקה אדירה, מגיע לה לקבל תשובות. מגיע לנו להשתפר. מגיע לאזרחים שלנו לדעת שהלקחים הופקו כדי שאסונות כאלה לא יקרו יותר, וזה מבחינתי ערך עליון. האם אני חושב שוועדת חקירה ממלכתית יכולה לספק את זה בצורה שווה ושוויונית?

האם אני חושב שאנחנו יכולים לשבת כאן בבית ולדעת שיש רשימה סגורה של שופטים שכולם פה ידעו שיוכלו לכבד את הפסיקה שלהם? אני חושב שכל פסיקה צריך לכבד, אבל האם אני חושב שאפשר להגיע לשופט שכל יושבי הבית ידעו - - - אבל הגעת לסיום. אני כבר מתכנס לסיום. האם אני חושב שאפשר להגיע לזהות שופט, או שופטת, שכל יושבי הבית יוכלו לבטוח בו, להאמין ולגבות בפומבי את ההחלטה של הוועדה שבראשה יעמוד? חד-משמעית כן, ואנחנו חייבים לציבור, לאזרחים שלנו, את התהליך של הזה של החקר והריפוי. תודה רבה.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר הפנים, לא ברור לי למה שר האוצר לא נמצא בדיון על תקציב המדינה, כנראה זה לא מספיק חשוב לו. אין לכם תחושה שכבר היינו בסיפור הזה? ואם יש לכם תחושה, אתם צודקים. אנחנו באירוע של תקציב נוסף, מס' 3 לשנת 2024, ואם מישהו יגיד לכם שזה בגלל המלחמה ולכן כל שלושה חודשים אנחנו חייבים לעדכן את תקציב המדינה, אז הוא משקר לכם, כי זה לא המצב. זה פשוט הפעם הראשונה שכלכלת ישראל ותקציב המדינה מנוהלים על ידי שר אוצר במשרה חלקית. שר אוצר שמזלזל באנשי מקצוע, שר אוצר שבז לחברות הדירוג, שר אוצר שהחזון הגלוי שלו הוא לא ניצחון ולא סיום המלחמה אלא מלחמת התשה וחידוש מפעל ההתנחלויות ברצועת עזה, אגב, כמובן בניגוד מוחלט למטרות המלחמה. וזאת הסיבה שכלכלת ישראל, וככה זה נראה בחוץ, מתנהלת כמו קרקס. וזאת הסיבה שאנחנו המדינה היחידה בעולם שמצביעה ארבע פעמים על תקציב המדינה לאותה שנה. זה אירוע מיותר לגמרי וגם מזיק לגמרי. ואמרתי,

לפני קצת יותר מחודשיים בוועדת הכספים, כי התקציב הנוסף מס' 2, הוא פיקציה, הוא שקר. וכבר אז היה ניתן להכניס את כל השינויים שהאוצר נאלץ לבצע עכשיו. ואולי, רק אולי, היינו נראים קצת יותר רציניים. אני רוצה להגיד עוד משהו, גם לשר האוצר, גם לאנשי האוצר וגם לייעוץ המשפטי של ועדת הכספים ולייעוץ המשפטי של הכנסת. בתקציב הנוסף הזה יש שלושה מרכיבים: יש את המרכיב של הסיוע האמריקאי, יש את המרכיב של הלחימה בצפון ויש מרכיב של הוצאות ריבית, שלושה מרכיבים. אנחנו לא נאפשר לקואליציה לבצע את הטריק הקבוע, וברגע האחרון, לילה לפני ההצבעה, להכניס דפי החלפה ולדחוף לתוך תקציב המדינה עוד כסף, עוד כספים קואליציוניים פוליטיים לתקציב הנוסף מס' 3 לשנת 2024. אנחנו לא נאפשר את זה, ואני אומר את זה מראש. תודה רבה.

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו דנים עכשיו על התקציב, אבל הבטחתי למשפחות של החטופים שבכל פעם, בכל יום שאני עולה אל דוכן הכנסת, אני אדבר על

כבדו את טטיאנה, בבקשה. והיום בדיון של ועדת העלייה והקליטה, כרגיל, אנחנו נותנים זכות דיבור למשפחות של החטופים ולארגונים שמייצגים אותם. תודה, נאור. תודה שאתה עוזר לי. דיברה ד"ר טל ברו-אלוני מארגון הרופאים והרופאות למען החטופים, להצלת החטופים. ואני רוצה לצטט ממה שהיא אמרה. היא הגיעה לדיון של הוועדה על חיילים בודדים, והיא סיפרה על עידן אלכסנדר, שהגיע לארץ בודד לשרת בצבא. עידן אלכסנדר היה חייל בודד, 423 ימים, היום בודד מאי פעם. הוא הופקר על ידי הממשלה שלו, ששלחה אותו לשמור על הארץ שלנו. עידן הגיע מארצות הברית והתגייס לגולני, שמר עלינו, ונחטף מעמדת השמירה שלו בנירים. אנחנו הפקרנו אותו מאז. ד"ר טל המשיכה: ראינו ושמענו אותו השבוע, ואני כאן כרופאה כדי להגיד שמראה עיניים מטעה. גם אם הוא נראה יחסית בסדר, ראינו את הסרטון, הסבל הבלתי-יתואר שהוא עובר, המצב הגופני והפנימי שלו, את זה אי-אפשר לראות. ועכשיו אני אצטט דברים קשים, אבל חשוב שאנחנו כולנו נשמע אותם: אחרי 423 ימים בשבי רוב המערכות מתפקדות הרבה פחות טוב. אם הם נמצאים במנהרות בחושך, בלי חשיפה למים נקיים, בלי סניטציה בסיסית, המצב שלהם יורד ומחמיר, מערכת החיסון שלהם כושלת. על פי העדויות, אנשים ירדו 50%, חצי ממשקל הגוף שלהם. מסת השריר, כולל שריר הלב, עובד הרבה פחות טוב. החורף הזה, אנחנו נכנסים אליו, פוגש אותנו במצב הרבה הרבה יותר קשה ממה שהם היו. גם אלה שנחטפו צעירים ובריאים, היום הם כבר לא במצב הזה. הם לא ישרדו עוד חורף.

אם אנשים מדברים פה על ניצחון ועל כל מיני דברים, הניצחון היחיד, אם אפשר לקרוא לזה ניצחון, זה החזרת החטופים, חיים, לשיקום, ומתים, לקבורה ראויה. אבל זה צריך לקרות עכשיו. אנחנו מדברים על הצלה או המתה ואין זמן, אין. זאת האופציה היחידה.

אני מסיימת. אין זמן, וזאת האופציה היחידה. זה על הממשלה, אבל זה גם על כל אחד מאיתנו, מחברי הכנסת, כל מי שנמצא כאן. עוד מלחמה תוביל לעוד הרוגים. הגיע הזמן לסיים עם זה בעסקה, וזאת הדרך היחידה. תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, 423 ימים למלחמה, 101 חטופות וחטופים עדיין נמקים בשבי החמאס. והיום התבשרנו שסרן עומר נאוטרה נפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה. תארו לעצמכם את המשפחה, שבמשך 423 ימים היו בתקווה ובמאבק שהוא בחיים, והיום הם קיבלו את הבשורה הקשה מכול. באמת מספיק. משפחות החטופים כבר לא יכולות יותר. צריך להקשיב להם כדי להבין, אין להם יכולת להכיל את הטירוף הזה יותר, וחייבים עסקה. אבל הממשלה הזאת עסוקה בכול חוץ מקידום עסקה להשבת חטופים, חוץ מהפסקת הלחימה ושיקום החברה בישראל. בחודש האחרון הממשלה הגדילה וקידמה חוקים באמת הזויים, אנטי-דמוקרטיים בעליל, חוקים שמטרתם היחידה היא אינטרסים צרים, חקיקות פרסונליות, הישרדות הקואליציה. כל כך הרבה פוליטיקה קטנה, רק כוח, כסף וכבוד. רשימת החוקים שהבית הזה מאשר היא בושה לבית הנבחרים ולממשלת ישראל. היא בושה למדינה. אז אם נתפס יועץ שהדליף מידע ביטחוני, אצו רצו שני חברי כנסת חרוצים מהליכוד לחוקק חוק שיקנה חסינות. ואם חוקרים חבר כנסת בחשד לחשיפת מידע ביטחוני או תובעים אותו דיבה, מייד נשלף חוק להרחבת החסינות והפיכת חברי כנסת לשכבה מורמת מעם. וזה ממש חוק שלא קשור לעשייה הפרלמנטרית,

אנחנו מורמים מעם. וכאשר המשטרה משתמשת ברוגלות ומאפשרים שימוש ברוגלות,

לכולם כן, חוץ מנבחרי הציבור, לא על חברי הכנסת. ואם יש שר ביטחון לאומי שהוא כושל בביטחון הלאומי אז מייד מרחיבים לו את הסמכויות, כי זה בטח יעזור, אולי לפיקציה של המשילות. הממשלה הזאת מחליפה את היושר באינטרס אישי, ומבחינתה לעזאזל עם שלטון החוק, עם המשילות, יושרה, דוגמה אישית. וגם הקואליציה מנהלת קרב חורמה בחקיקה כנגד חופש הביטוי והתקשורת החופשית. אז שולטים על הרייטינג, פוגעים בתקציב התאגיד,

גם לסגור אותו, מאיימים בסגירת גלי צה"ל. ממשלה שמנסה לקדם חוק על מנת להקים ועדת חקירה פוליטית, ובעצם לאסור הקמת ועדת חקירה ממלכתית, היא ממשלה לא לגיטימית. כנראה שלממשלה הזאת יש הרבה סיבות לפחד מוועדת חקירה ממלכתית. תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, לא מוותרת. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי כנסת נכבדים, חזרתי היום מאילת, הייתי שם פחות מ-24 שעות, לצערי, בכנס לציון 20 שנה לקלאבהאוס. אז מה זה קלאבהאוס? כשמו כן הוא: מועדון שהוא בית, שהחברים בו מרגישים חזק את תחושת השותפות, את השייכות, את היותם משמעותיים. מדובר בתוכנית שיקום פסיכוסוציאלית לתמיכה לאנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות במסגרת הקהילה. בניגוד לטיפולים יומיים ולמודלים מסורתיים אחרים לטיפול במסגרת הקהילה, משתתפי התוכנית קלאבהאוס נקראים "חברים", לא מטופלים ולא קליינטים. ופעולות השיקום מתמקדות בחוזקות וביכולות שלהם ולא בהפרעות הנפשיות שלהם. התוכנית אינה קלינית ואין פסיכותרפיסטים או פסיכיאטריים בצוות המטפל. הקלאבהאוס פועל במודל שיתופי בין החברים לצוות ההפעלה וההנהלה, וכולם עמיתים לאותן מטרות. אין היררכיה, כולם שווים, החברים פועלים כבוגרים תורמים ולא כמטופלים. המודל נועד להוכיח, והוא מוכיח, כי אנשים עם בעיות נפשיות יכולים לחיות חיים פרודוקטיביים ומוצלחים מאוד בקהילה למרות ההפרעות שמהן הם סובלים ומידת חומרתן. כיום פועלים כ-325 קלאבהאוס ב-28 מדינות ברחבי העולם. בישראל פועלים חמישה בתים כאלו. הוותיק ביותר פועל בעפולה, בעבר פעל בנוף הגליל, והאחרים בטבריה, ירושלים, חיפה וחדרה. חברי יובל טלר הביא את המודל ארצה, ומאז, במשך 20 שנה - - - יובל טלר מהאוצר?

אתה יודע, יכול להיות.

אני מכירה אותו כפעיל חברתי, אבל אני אשאל אותו. במשך 20 שנה הוא מטפח, בונה ומסייע ועוזר, ופגשתי אותו באילת. איזה אדם, כמה אור הוא מביא, הביא, וכמובן יביא. עכשיו הם עמלים לפתוח קלאבהאוס בדרום. אין בדרום דבר כזה. שוקלים לפתוח אותו בבאר שבע.

אתה יודע מה, משרד הבריאות לא מאפשר זאת. הוא לא מאפשר לממן זאת. תפעול חודשי כזה עולה כ-100,000 שקל, אבל משרד הבריאות אומר: אין מכרזים, אתם לא יכולים לפתוח דבר כזה. והם מנסים לפתוח את זה באופן עצמאי, אבל זה באמת לא ישים כל כך. ולכן, אני קוראת פה למשרד הבריאות: הגיעה העת לצאת במכרזים. כבר שנים שאין מכרזים במסגרות בתחום השיקום של בריאות הנפש, אז הגיעה העת לצאת במכרזים כאלו, לאפשר צמיחה והרחבת מסגרות קיימות וחדשות.

לא אתמול, לא היום, עכשיו.

תשמרי על הקול שלך. דיברת שם הרבה, נראה לי, באילת.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, במהדורת יום שישי בערוץ 12 דני קושמרו הקדיש קטע שלם לשאלות שהוא היה רוצה לשאול את בנימין נתניהו, ראש הממשלה, אילו הוא היה טורח לתת דין וחשבון מינימלי לציבור הישראלי, בטח אחרי האסון הגדול שעברנו,

חטופים וחטופות,

שנה שלמה ללא ראיונות לתקשורת. הוא הציג שאלות שהוא היה שואל. אני שלחתי ברשתות החברתיות בקשה לציבור: מה הייתם רוצים לשאול את ראש הממשלה אם הייתם יכולים? סיננתי הרבה שאלות שחזרו על עצמן, ואלה השאלות, מרבית השאלות שקיבלתי: למה לא עשית שום מאמץ להשמדת החמאס עד 7 באוקטובר, אלא רק מבצעים קטנים ומממוקדים? מה הייתה עושה, בנימין נתניהו, אם הבן שלך היה חטוף? איך אתה, כאח שכול, יכול לתת לכל כך הרבה אחרים להצטרף למשפחת השכול רק בשביל שמירה על הכיסא שלך? הילדים שלי, בני שמונה, התחבאו עשר שעות בממ"ד כשהיו מחבלים בתוך הבית, איך אתה היית בונה את האמון שלהם בחזרה במקומי? שאלה של אימא. שאלה קשה: מתי תבוא לניר עוז? איך זה מרגיש לדעת שהיית ראש ממשלה כל כך הרבה זמן ובסוף לא יהיה אף בית ספר, כיכר או כביש על שמך? האם יש קו אדום שלא תחצה, ומהו? עוד שאלה, מה יוני היה אומר על האדם שהפכת להיות? עדי ישראלי שאלה: מדוע אתה ולשכתך נמנעים מלפרסם דוח מפורט ואמין על מצבך הבריאותי והנפשי? ועדי, לאור בג"ץ שהגשנו, החודש אמור להיות דוח מהימן. בואי נקווה שזה יקרה. אלון שליט שאל: מה ההסבר שלך לכל טרפודי העסקה להשבת החטופים והחטופות? קרן לחמן שאלה: למה אתה לא מתראיין לתקשורת הישראלית? קרן, שאלת השאלות. כי הוא מפחד, כי הוא פחדן. הלן אייזן שאלה: איך תעמוד מול עצמך בסוף הדרך אחרי הפילוג,

וכל הדם שנשפך למען המשך שלטונך? לימור לוינשטיין שאלה: האם אתה מודע למצב החטופים? מי גוסס, מי נאנסת? אני רוצה להגיד באמת שמגיע לנו, ותסכים איתי, ראש ממשלה שיענה על שאלות, שיתייצב מול הציבור ופשוט יענה על שאלות. פשוט ישיב לציבור. זה המעט-מעט שהוא חייב לו. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, חשבתי לעצמי על ערוצי התקשורת שלנו, לא עלינו, כמו שאנחנו יודעים, ערוץ 12, נורא ואיום, ערוץ 13, ערוץ תועבה, בכלל נסגור אותו.

הערוץ הקדוש, ערוץ 14. וחשבתי לעצמי: מה עושים, מה עושים בקואליציה בנושא? ונתקלתי, אולי גם אתם נתקלתם לאחרונה, בסוג של ערוץ תקשורת, מה שנקרא מפלגתון לא רשמי, שקוראים לו "מלוכדים ניוז". אז יש מגזין חודשי מודפס, יש ניוזלטר, יש ווטסאפים, יש סמ"סים,

עד כאן נשמע בסדר, בסך הכול. אפשר גם לפרסם בפלטפורמה הזאת בכסף. גם חברי כנסת נוהגים לעשות את זה בכסף. זה כבר דיון אחר, אבל תכירו שזה קיים. אבל פה לא נגמר הסיפור שלנו. לאחרונה מלוכדים ניוז שבו לחיינו כאשר הם פרסמו רשימה של 24 תוכניות ברשת ב' בחלוקה לשדרנים לפי מידת התמיכה או ההתנגדות שלהם לפעילות הממשלה. אני אחזור על זה עוד פעם, למי שלא קלט מה אמרתי: פלטפורמת תקשורת, שבחלקה מממנים אותה גם חברי כנסת מכספי הקשר לבוחר, שמפרסמת רשימה של שדרני רדיו בדירוג לפי מידת התמיכה שלהם או ההתנגדות שלהם לפעילות הממשלה. פתאום נזכרתי,

בשיטת המדרוג של לא אחרת משרת התחבורה: שיטת היהלומים, שיטת הרמזורים. מאוד אוהבים למדרג בממשלה ובקואליציה הזאת.

בתוך המדרוג,

זה תומך בממשלה במידה רבה, חמש, מתנגד לממשלה במידה רבה. תכף אולי נרחיב מה הסיבות שבגינן עושים,

נזכרתי שגם לשר קרעי יש איזו פיקסציה עם מדרוג. זוכרים את ועדת המדרוג של קרעי? גם לו יש קטע עם המדרוג. ורציתי להזכיר שרשימות כאלה עושים בדרך כלל בפינות חשוכות של העולם בכל מיני מקומות. ואז שאלתי את עצמי למה בעצם עושים את המדרוג הזה, מה יכולות להיות הסיבות למדרוג הזה. אולי כדי לראות למי אפשר לסדר ג'ובים ביום שאחרי ההשתלטות על התקשורת שתבוא עלינו בקרוב? אולי כדי לחשוב את מי צריך לחקור אם הוא לא בא לנו בטוב? אולי כדי לראות באיזה ח"כ או שר הוא תומך כדי לחוקק חוק נגד הערוץ שלו, או אולי אפילו לחוקק חוק נגד העיתונאי? הרי פה בכנסת הזאת עכשיו מאוד אוהבים להביא חקיקה פרטית, פרסונלית, לדברים שלא באים לנו טוב. אולי כחלק מהמהפכה בתקשורת נוסיף שיטת מדרוג לעיתונאים, לא רק לערוצי טלוויזיה כמו אצל קרעי, אלא ממש בחקיקה נמדרג אותם. אולי כדי לייצר ספין כדי שלא נדבר שוב על החטופים? טוב, את זה אנחנו כבר מכירים, זה קורה פה כל יום. אולי כדי לייצר שריונים ביום שאחרי? אולי לשריין לעיתונאי מקום ברשימה? הרבה אופציות עומדות על השולחן, וכמובן, בראשן: למי יתראיין ראש הממשלה? שהרי ראש הממשלה שלנו מתראיין או לערוץ הליטוף הביתי, אצל חבר שלו, טוב שלא ישבו על כוס ויסקי בריאיון או לתקשורת זרה. אלה שתי האופציות. תודה רבה.

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אי-אפשר לפתוח פה היום נאום בלי להשתתף בצערה של המשפחה של עומר נאוטרה. כולנו כואבים את זה יום ולילה עד שהם יחזרו. אבל עוד דבר אני רוצה לשאול אם כולם הבינו ששר עם 53 כתבי אישום מבקש להדיח יועמ"שית. אני חוזרת על זה, זאת לא טלנובלה בספרדית, זאת לא הסדרה, איך קראו לסדרה עם האוברולים הכתומים? עדיין, שר עם 53 כתבי אישום רוצה להדיח יועמ"שית.

אין לתאר. אבל אני רוצה לדבר על עוד רגע נוסף שהיה אתמול של כרסום ביסודות המוסריים והערכיים של מדינת ישראל, רגע שבו ההנהגה שלנו מנצלת את כוחה לא כדי להגן על הערכים של צה"ל, אלא כדי לרדוף אחרי אנשים שמביעים דעה שונה, דעה שהיא חלק מהותי מדמוקרטיה אמיתית. שר הביטחון ישראל כץ החליט לבטל את זימונו של איל נוה למילואים.

לא כי הוא כשל בתפקידו, לא כי הוא סיכן את ביטחון המדינה, אלא כי הוא העז להביע עמדה פוליטית שלא נוחה לממשלה הנוכחית. תשמעו טוב. איל נוה משרת כמגבש בסיירת מטכ"ל, יחידה שמזוהה עם מקצועיות ללא פשרות, עם רמה מוסרית מהגבוהות שיש ועם רוח הלחימה של מדינת ישראל. הוא עומד בחזית ההכשרה של דור הלוחמים הבא. והיום או אתמול החליטו שהוא לא ראוי לעשות את זה, לא בגלל המעשים שלו, אלא בגלל הדעות שלו. והמסר הוא ברור, אם אתה מביע דעה, אם אתה מתנגד למה שאנחנו עושים, אנחנו נרדוף אותך. אנחנו נפגע בשירות שלך, במעמד שלך ואפילו בזכות שלך לתרום למדינת ישראל. אז אני מנסה להבין איפה עובר הקו. האם עכשיו אנחנו נתחיל לשפוט כל חייל, כל מפקד, על פי עמדותיו הפוליטיות? האם צה"ל, הצבא של כולנו, יהפוך לכלי משחק פוליטי שבו מי שלא מתיישר עם הממסד יסומן? על מי נסמוך בשדה הקרב אם לא על ה"אילים"?

על השר גולדקנופ? על השר איתמר בן גביר? כי אני אישית הייתי מעדיפה את אייל נוה בשעת צרה. אותו הייתי רוצה לראות שמגיע לחלץ אותי, גם בצבא, אבל גם באזרחות. זה הזמן להגיד בקול ברור, דעות פוליטיות הן לא קריטריון לשירות בצה"ל. צה"ל חייב להישאר מחוץ לשדה הקרב הפוליטי. כל פגיעה בו פוגעת בנו, בכולנו.

תודה רבה. חבר הכנסת יהוראי להב הרצנו. לא יהוראי. יוראי. תזכור, אין לי אלוהים. טוב, אל תתגאה בזה לפחות. אל תצעק את זה. לא, רק כדי לעזור לך להבין. יוראי, כמו יוחאי. כמו שכתוב בתנ"ך, בדברי הימים ב'. עוד לא הגעתי לשם. אני עדיין - - - ב-? במלכים א'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, תקשיב, תקשיבו, אתמול באופן חריג חבר הכנסת משה גפני כינס את ועדת הכספים לישיבה מיוחדת כדי לבצע העברות תקציביות. למעלה מרבע מיליארד שקלים הועברו אתמול. לאן, אתם שואלים? 141 מיליוני שקלים הועברו למשרד של אורית סטרוק, 64 מיליוני שקלים למשרד המורשת, משרד המסורת קיבל 4 מיליוני שקלים, 58 מיליוני שקלים הלכו לחיזוק הזהות היהודית, 39 מיליוני שקלים למשרד הדתות, 10 מיליון שקלים להעצמת המשפחות היהודיות, 2 מיליון שקלים למימון בוררות לפי דין תורה, 39 מיליוני שקלים לשמירה על שטחים פתוחים ביהודה ושומרון, 1.5 מיליון שקלים לחקר דיני תורה ומשפט עברי. כמה כסף הועבר אתמול למילואימניקים, למפונים, לשיקום הלומי קרב? כמה כסף הועבר אתמול לשיקום ולסיוע לבעלי עסקים בצפון או בדרום?

אפס, ועוד פעם אפס. תקציב 2024 הולך להיפתח בפעם השלישית, הגירעון מרקיע שחקים, דירוג האשראי שלנו יורד ויורד, עסקים בדרום ובצפון קורסים, ובממשלה מעבירים כספים קואליציוניים לדילים פוליטיים, לדת ולמורשת ולמסורת ולזהות יהודית. זאת דוגמה בוהקת לסדר עדיפויות מעוות של הממשלה הזאת, דוגמה מובהקת לכך שבעיני הממשלה הזאת המלחמה נגמרה. ואם באמת נגמרה המלחמה, אז אפשר להחזיר את החטופים שלנו, ואפשר להקים ועדת חקירה ממלכתית ואפשר להחזיר את המנדט לעם וללכת לבחירות. תודה רבה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חברות וחברי הכנסת, קצת היסטוריה. פעם היה כאן שר אוצר, יגאל הורביץ שמו. הוא היה ידוע בכינוי "יגאל אין לי", כי תמיד כשביקשו ממנו תקציבים התשובה שלו הייתה "אין לי". לא משנה אם מהקואליציה - - אתה מחזיר אותנו לילדות. - - מהאופוזיציה, אם אלה היו חברים שלו, מהמפלגה שלו, יגאל היה אומר "אין לי". היום אנחנו כבר - - - אתה יודע איזה אינפלציה הייתה בזמנו? כמה אינפלציה? השאלה אם יגאל אשם. לא, סתם אני אומר. תכף אתה תראה מה יהיה כאן. הבעיה כאן יותר גדולה, כי כאן אומרים "יש לי" רק לחלק מהאנשים. 40 שנה אנחנו אחרי, יש לנו - - - לא. הוא אומר "יש לי", אבל כבר אין לו. אבל אין לו, כן. בעצם יש לנו שני שרי אוצר בתכלס, יש את בצלאל אין לי, לרוב אזרחי מדינת ישראל, ויש את בצלאל יש לי, שבעצם אין לו, אבל הוא אומר "יש לי" לחברים. אתמול החברים של בצלאל קיבלו, מה זה קיבלו. אורית סטרוק והחטיבה להתיישבות קיבלו 141 מיליון ש"ח, מאיר פרוש ומשרד ירושלים קיבלו 64 מיליון ש"ח, מיכאל מלכיאלי ומשרד הדתות עוד 39 מיליון ש"ח. לכל זה ולעוד הרבה כספים קואליציוניים יש לסמוטריץ'. מה אין לבצלאל? אין לו למשרד הבריאות, שיקוצץ בקרוב ב-300 מיליון ש"ח, אין לו לתשתיות או תחבורה,

שנת שיא בתאונות הדרכים, הן יקוצצו ב-770 מיליון ש"ח, אין לו להשכלה הגבוהה, האויבת של הדת, שתקוצץ ב-113 מיליון ש"ח,

שתקוצץ ב-100 מיליון ש"ח, אין לחקלאות, שתקוצץ ב-200 מיליון ש"ח, לתרבות והספורט אין לו, הם יקוצצו ב-100 מיליון ש"ח, הרי הכופרים ממילא משחקים בשבת, אין לו להגנת הסביבה, היא תקוצץ ב-20 מיליון ש"ח. האיש הזה, שאין לו לאזרחים, אבל יש לו למקורבים. כדי לממן את אלו שיש לו בשבילם הוא כל הזמן מגדיל את מסגרת התקציב, לכן אנחנו התכנסנו כאן, מממן את החברים בכסף שאין לו ומדרדר את ישראל במדרון חלקלק לתהום כלכלית. יש לנו ממשלה שחושבת שהיא יכולה לדרוש מהציבור לשלם עוד ועוד, להעלות מיסים, לבטל עדכוני שכר וקצבאות, רק כדי לממן לחבר'ה כל מיני תקציבים וג'ובים. ממשלה שיכולה להפקיר את האזרחים, להעלות מחירים, הכול בצורה בלתי סבירה, ובנוסף לדרוש מאותם אנשים, שלא נותנים להם, שאומרים להם שאין ומקצצים להם, לשרת חודשים ואולי יותר משנה במילואים, ואז לקחת את המיסים שלהם ולזרוק אותם שוב על החברים והמקורבים. ממשלת ישראל, אתם לא רואים את זה, אתם מנותקים, אתם חיים במגדל שן, אתם חושבים שכולם מאמינים לבלופים שלכם, אבל זה הולך להתפוצץ. אזרחי ישראל הם פטריוטים, אבל אנחנו לא פראיירים. תודה.

עוד ביטוי של השר הורביץ זה "רדו מהגג", "מטורפים, תרדו מהגג".

גם מתאים לתפיסה. אתה זוכר את זה? חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. מישהו הזכיר פה את השר הורביץ?

הוא הזכיר את השר הורביץ. הזכרת את השר הורביץ? 1980, משהו כזה, 1982. לפני. לפני. 1979. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לצד היתרון שבניתוק הזירות, להסדרה בלבנון צפויה להיות משמעות מסוכנת ביחס למה שעומד לקרות בעזה. במרחב הרב-זירתי שלנו במזרח התיכון אנחנו נבחנים בכל עת בעיני האויבים שלנו לפי איך שאנחנו מתנהלים בזירות האחרות. למשל, כשאתה בורח בצורה מושפלת מלבנון, אתה גורם לאינתיפאדה השנייה להתפרץ.

הטעות שלא השארנו בידינו רצועת ביטחון בדרום לבנון עם שליטה ביטחונית מובילה ישירות לכך שההסכם שנשיג בעזה אומנם יביא לנו את החטופים, בעזרת השם, אבל ישאיר אותנו ללא שליטה ביטחונית בפרימטר או בציר פילדלפי או במסדרון נצרים. למה שהחמאס יוותר על הוצאה מוחלטת שלנו מהרצועה אחרי התקדים בלבנון? המשמעות היא שאומנם החמאס כרגע ממוטט מבחינה צבאית, אבל די ברור שבמסלול הנוכחי אנחנו נעמוד בעתיד בפני אותה מציאות של ארגוני טרור מתעצמים שמהווים איום ישיר עלינו. שוב אנחנו מפקירים את ביטחוננו בידי גורמים זרים, ועל סמך ערבויות של מדינות זרות. זהו המודל להסכם בעזה שבמו ידינו כבלנו את עצמנו אליו.

אנחנו נבחנים בשבע עיניים על ידי כל הזאבים המשחררים לטרף מסביבנו שמחכים לראות כיצד נגיב על ההפרות של ההסדרה. החיזבאללה ירו היום שני פצמ"רים להר דב. האם אנחנו רק נגיב בעוצמה או שזו הפרה שמצדיקה את חידוש הלחימה? מה יהיה כאשר נתייצב על גבול הלבנון והרצועה? התיירות תחל לפרוח בעזרת השם, והכול יתנהל בשגרה רגילה פחות או יותר, ואז יגיעו ההפרות הקטנות של חיזבאללה, של החמאס ושל שאר ארגוני הטרור. האם אז נעז להיכנס חזרה ללבנון ולהילחם? האם מישהו באמת חושב שההיסטוריה לא תחזור על עצמה? האם לא ברור שהתגובות של מדינת ישראל תהיינה העתק-הדבק של חוסר התגובה להפרות לאחר הבריחה מלבנון וההתנתקות? גם אז הבטיח אהוד ברק שלבנון תבער אם יירו עלינו משם, ואריק שרון הבטיח שאש מעזה תיענה באש קשה מאי פעם. לדאבוננו, זה היה רק אחרי הטבח שבשמחת תורה. כמה דם עוד צריך,

להישפך על מזבח ההתמכרות לשקט והרצון לסיים מלחמות לפני הכרעת האויב וסילוק האיומים עלינו? לאחר המתקפה המחרידה בשמחת תורה התחלנו לעשות דבר גדול, ורוח גבורה גדולה נשבה ונושבת בעם ובלוחמים. אסור לנו שוב לפספס את ההזדמנות ולא לסיים את המלאכה.

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. מה, הוא גנב לך את הנאום? אני חייב לומר שזה לא קורה הרבה, אבל בהחלט הדברים שלו, אני חותם עליהם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, אני כבר תקפתי - - - זה מפריע. אפשר את ישיבת הסיעה של הליכוד ויהדות התורה ביחד, אם אתם יכולים לקיים את ישיבת הסיעה המשותפת, מה נעשה, זו הסיעה המשותפת שלהם. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, כשנחתם הסכם ההסדרה המביש הזה יצאתי נגדו,

בגלל המילה "הסדרה" מכבסת המילים הזאת, שאנחנו זוכרים אותה בדיוק אל מול החמאס. בדיוק אותה הסדרה מול חמאס אחרי שהוא ירה על ישראל. בדיוק אותו דבר אומרים: שקט ייענה בשקט, אנחנו נגיב בעוצמה, וראה זה פלא, עוד לא יבשה הדיו על ההסדרה הזאת, המכובסת הזאת, וכבר אנחנו רואים את הטפטופים. אנחנו חוזרים לעידן הטפטופים. עכשיו אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, ואני אומר את זה גם לך, אדוני השר, מדינת ישראל שילמה מחיר יקר בקרבות בצפון, שילמה מחיר יקר בדמות העובדה שהגליל הפך להיות רצועת ביטחון בתוך שטח מדינת ישראל, ריקה מתושבים, והיא שילמה מחיר יקר כי אזרחי ישראל קיבלו ב-7 באוקטובר איזשהו visual, לראות בעוטף עזה מה הכין להם החיזבאללה בצפון. והחיזבאללה בצפון הכין את זה תחת עינו הפקוחה של צה"ל, תחת החלטת מועצת הביטחון 1701,

אדוני היושב-ראש, זאת החלטה שעמדו מאחוריה לא רק ארצות הברית, גם רוסיה וסין. מה שנקרא, כולם נתנו את הגיבוי ל-1701, ותחת העיניים הפקוחות שלהם ושל יוניפי"ל הכינו לנו את הטבח מצפון. במקרה הזה הקדמנו אותם. אבל מה שברור לחלוטין הוא שחיזבאללה רק מכין את עצמו לאירוע הבא. ופה באירוע הזה, זה לא תגובה קשה,

הם ירו שני פצמ"רים, אנחנו נירה ארבעה, הם הרגו לנו אחד, אנחנו נהרוג להם שניים.

צריך להסיר את האיום מעל יישובי הצפון. צריך היה לעשות את זה בפעולה של צה"ל. הממשלה ברחה מהאירוע הזה, החליטה שהיא נסוגה, החליטה שהיא מפקידה את גורלנו בידיים של מישהו אחר, בידיים של הקהילה הבין-לאומית. שוב ושוב אותו הכשל. ולצערי, אנחנו רואים את אותה הקונספציה. עכשיו אנחנו נגיב, ויהיו לנו עוד כמה חודשים של שקט, ולאט-לאט, מתחת לאף של צה"ל ושל ממשלת ישראל, יבנו את המנהרות ויכינו לנו את הטבח הבא. לא תהיה ברירה. מה שצריך לעשות זה לגבות מחיר. גביית המחיר היא בדמות של שטח, אזור חיץ של 15 ק"מ, שלשם לא ייכנס אף מחבל חיזבאללה עד שיהיה ברור ויהיה בטוח שלא מכינים לנו על הגבול את אותו דבר שהכינו לנו במשך שנים החמאס, תחת ההסדרה שנתניהו הוביל. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חודש טוב. אדוני היושב-ראש, אתה בוודאי מכיר את הביטוי "עת לעשות לה' הפרו תורתך". מקורו של הביטוי במזמור תהילים קי"ט, והוא נדרש על ידי חכמי המשנה והתלמוד כהסבר מדוע ברגעים גורליים מותר לעשות צעדים חריגים. בעזרת הביטוי הזה הסבירו חכמינו, לדוגמה, מדוע הותרה העלאת התורה שבעל פה עלי כתב. ברוח הביטוי הזה, אדוני היושב-ראש, אני מבקש להציע ביטוי בן-ימינו: עת לעשות לחברה הישראלית, הפרו בריתותיכם הפוליטיות. העת הזו אינה עת שגרה. הכתובת על הקיר, והיא נוטפת דם. דמי אחינו החטופים זועקים אלינו מן האדמה, מתחת לפני האדמה. שעון החול של החיים הולך ואוזל. עקבותיהם של הנרצחים הולכות ונמחקות תחת אבק המלחמה. ואני שואל אתכם, חברי הקואליציה המתונים, שהרי לא כולכם קיצוניים, האם העת הזו לא מצדיקה את הפרת הברית שלכם עם הקיצוניים, שמצהירים במפורש על סדרי העדיפויות שלהם, שאומרים ללא בושה, כולל היום, שהקמת התנחלויות בלב הרצועה חשובה יותר מעסקה שתשיב את החטופים? האם זו לא העת שתאתגרו את הברית הלא-קדושה הזו ותעשו את המעשה האמיץ? האם רק בן גביר וסמוטריץ' יכולים להציב דרישות לנתניהו, ואתם נותרים שותקים למול שעון העצר המתקתק של חיי אחינו? מה תאמרו, לעזאזל, בשבת חזון לפני צום תשעה באב הבא, כאשר תקראו את דברי הנביא ישעיהו: "ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם, גם כי תרבו תפלה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו". מה תאמרו לעצמכם ביום הכיפורים הבא כאשר תקראו את מילות הפיוט "ונתנה תוקף": "מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש". עד מתי תורת הפוליטיקה תגבר על תורת החיים? איך אינכם פוחדים מיום הדין, דין שמיים ודין הציבור הישראלי והעם היהודי כולו? אתם הרי יודעים את האמת. אדוני היושב-ראש, אתה יודע את האמת. אחינו ואחיותינו לא יחזרו ללא עסקה. המחיר של העסקה הזו קשה, קשה מאוד, אך מחיר ההפקרה של אחינו ואחיותינו גבוה פי אלפי מונים. הרמב"ם אמר בהלכות תשובה: "חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה". אני קורא לחברי הקואליציה והממשלה בעלי המוסר והמצפון, הטילו עצמכם על הכף, הכריעו את גורל אחינו ואחיותינו לכף הזכות ולכף החיים. זו העת, זה הרגע, אין בלתו, זה מבחנכם.

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מתבקשים בימים האלה לאשר חוק חדש, חוק שבא להגן על חיילים שבעצם דילגו מעל שרשרת הפיקוד וההיררכיה שמעליהם והעבירו לעיני ראש הממשלה חומר מודיעיני. הסיבה שהחוק הזה בכלל הגיע לאוויר העולם היא בגלל שראש הממשלה טען בסרטון ארוך כאורך הגלות כי מסמך סודי ביותר, שהוא ממש היה חייב לראות כדי לקבל החלטות הרות גורל, לא הגיע לידיו והוא בכלל לא היה מודע אליו. ולכן, נגד בחיל המודיעין שהעביר אותו לידי אחד מבכירי יועציו סופג היום עלילה משל היה לפחות דרייפוס. כולנו הרי יודעים שאין מצב שראש הממשלה בנימין נתניהו, או מי מאנשי לשכתו הקרובה, ישקרו אי-פעם. הרי האמינות והערכים שלהם הם ממש מודל לחיקוי ילדי ישראל. ומה הם בעצם אומרים שקורה? שבמהלך המלחמה, וגם לפניה, חבורת קושרי קשר בתוך השב"כ, אגף המודיעין, המוסד ושאר ארגוני הביטחון והמודיעין, בעצם הסתירו מראש הממשלה מידע קריטי. הם השאירו את ראש הממשלה באפלה. בגללם ביבי לא ידע, באשמתם הוא לא שמע, לא ראה, לא קרא. אין מעשה בגידה חמור מכך. או שאולי יש. בואו רגע נקבל את הטיעון של נתניהו, שהבוגדים בדיפ סטייט בצבא הסתירו ממנו מידע קריטי לביטחון המדינה, ולכן היה חשוב שאותו נגד יעביר את אותו מסמך לאותו יועץ. הבעיה היא שעדיין אין מחלוקת על העובדה שלאחר שהמסמכים האלה, שכמו שביבי אמר, הוא ממש היה חייב אותם כדי לקבל החלטות קריטיות, הועברו במבצע ג'יימס בונדי לעיני הצוות הקרוב ביותר לראש הממשלה. אותו צוות קרוב ביצע בעצם מעשה בגידה כפול. במקום לדפוק שנייה בדלת של ביבי ולהביא לו את המסמך, הם הסתירו בעצם את קיומו מראש הממשלה, ועוד הוסיפו חטא על פשע והעבירו אותו לגורם עיתונאי זר. חברות וחברים, לא היינו צריכים חוק שבא להגן על מעבירי מסמכים לראש ממשלה, אלא חוק שבא להעמיד לדין על בגידה את אנשי לשכת ראש הממשלה. אם ראש הממשלה מתעקש שהוא לא ראה מעולם את המסמך, ואין חולק שהמסמך הגיע לידי יועציו הקרובים ביותר של ראש הממשלה, הדבר היחיד שברור הוא שיועציו של נתניהו ביצעו עבירה של סיוע לאויב בשעת מלחמה. אני מצפה עד מחר לשמוע על פיטוריהם של חברי הדיפ-סטייט שהסתננו ללשכת ראש הממשלה והסתירו ממנו בשעת מלחמה חומרי גלם מודיעיניים.

חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפגישותיי עם צעירים ישראלים אני שואל את עצמי אם נכון לצייר בפניהם את מלוא כיעורם ומזיקותם של דפוסי השלטון הנוכחי. שוב ושוב אני עונה לעצמי שמדובר בבני הדור שנלחם כבר 14 חודשים בלי הפוגה, באומץ ובמסירות, שאני מצפה מהם להמשיך להיאבק על דמותו ועתידו של הבית הלאומי שלנו. הצעירות והצעירים הללו זכאים לדעת באופן בוגר וכן כיצד פועלים בכירי השלטון הישראלי, וכך אני אומר להם: ראש הממשלה, שריו וח"כיו תומכים בהפקרת החטופים. הם אינם מוכנים לשלם את המחירים שנקב בהם נתניהו עצמו לפני חצי שנה בדיוק. מי שעוצר את המלחמה בלבנון היה צריך מזמן לעשות כך בעזה. דמי אחיותינו ואחינו זועקים מהמנהרות. ראש הממשלה ואנשיו מחלישים במודע את הדמוקרטיה הישראלית. בכוונת מכוון אתם מדרדרים את המשטר הישראלי מדמוקרטיה ליברלית לדמוקרטיה אלקטורלית חלולה. ראש הממשלה וסביבתו פועלים, אדוני היושב-ראש, ישירות ובעקיפין לביזוי מערכות החוק והמשפט והחלשתם. המהלך המתגבש לפיטורי היועמ"שית לממשלה הוא אבן דרך נוראה לכך. נתניהו עושה זאת תוך ניגוד עניינים חמור שהיה דורש מזמן את יציאתו לנבצרות. ראש הממשלה וחבריו משתלחים בראשי זרועות הביטחון, אלו שאכן כשלו ב-7 באוקטובר אך גם גילו חוסן אישי נדיר, יכולות מקצועיות מופלאות והצלחות תקדימיות, שראש הממשלה לא יודע, ובעיקר לא רוצה, לנצל אותם להיפוך קערה מדיני. ראש הממשלה וסיעותיו מכשירים חוסר צדק לאומי, הפליה בנטל והשתמטות משירות בעת מלחמה קשה. ראש הממשלה, כנסת נכבדה, מונע ברצועת עזה גיבוש ממשל אזרחי, כזה שאינו ישראלי ואינו חמאסי. הוא מאפשר את שיח ההתנחלות היהודי ההזוי, ומכוון, בעיקר מסיבות פוליטיות, להתמשכות הלחימה בעזה, ללא תוכנית לסיומה. 77 שנים בדיוק לאחר שהאומות המאוחדות העניקו לנו את הזכות להקים מדינה בארצנו ההיסטורית, אנחנו מצויים בנקודת שפל לאומית, שממנה ניחלץ בסיוע אותו דור צעיר, אמיץ וטהור לבב, שידע להיאבק גם בשדה האזרחי למען מדינת חוק ומוסר, כפי שהכריזה עליה, אדוני היושב-ראש, מגילת העצמאות שלנו בחלוף חצי שנה מהחלטת האו"ם,

לפני 77 שנים. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, צפיתי בהודעה - - - שר הפנים, שלא יקלקל אותך.

שר הפנים, שלא יקלקל אותך.

צפיתי בהודעה המאוד נרגשת של השר לביטחון פנים בן גביר הערב בתקשורת. בעצם הוא האשים את היועצת המשפטית, במילים מאוד מאוד חריפות, באנטי-דמוקרטיות ובסכנה נגד הדמוקרטיה. קצין שמילא את המדיניות שלי, בגלל זה בהרב מיארה רודפת אותו. עוד הוא אומר: הגיעו מים עד נפש, היועמ"שית אנטי-דמוקרטית. עלינו לפעול נגד הסכנה לדמוקרטיה. אני דורש לכנס כבר ביום ראשון את הוועדה כדי לפעול לפיטורי היועמ"שית. ואני לא יכולה שלא להגיב לדברים הללו. הרי אין דבר שהוא יותר ציני מזה. אין דבר שהוא יותר דמגוגי מזה. שר שהוא באמת עבריין ומקדם עבריינות ואי-כיבוד החוק בתוך המשטרה, אומר גם שהוא עושה הכול, כולל לאיים על היועצת המשפטית, בשם הדמוקרטיה. הרי הוא זה שמפר סדרתית את החוק, הוא זה שהפך את המשטרה למיליציה פרטית, הוא זה שכשהוא תיקן את פקודת המשטרה כתנאי להסכמה שלו להיכנס לממשלה, סירב לכתוב בסעיף המפכ"ל שהמפכ"ל כפוף להוראות הדין, הוא זה שגיבה ודחף הדחה לא חוקית של היועץ המשפטי של המשטרה, הוא זה שקידם סגן ניצב במשטרה בניגוד לחוק, נתן גיבוי מלא כשיש כנגדו כתב אישום בניגוד לחוק, כתב אישום על זריקת רימון הלם על מפגינים וכו' וכו', ואסור לקדם אדם כל עוד תלוי ועומד בפניו משהו כזה. אז אני שואלת אותך, היושב-ראש, הוא עוד מדבר בשם הדמוקרטיה ושלטון החוק? הוא בא להגן עלינו מפניה? הרי היא זו שמגינה עלינו מפניו. היא זו שמגינה בממשלה הזאת מפגיעה בעקרון השוויון, בזכות להיבחר, בתקשורת, במינהל תקין, מצונאמי של חוקים ששטפו את הכנסת: חוק ההשתמטות, הג'ובים, סבסוד המעונות, הזכות להיבחר, הפוליטיזציה של תלונות שופטים, בתי הדין הרבני, סגירת התאגיד של השידור של ערוץ 11, בחירת השופטים, פסילת היכולת להיבחר. ועוד ועוד ועוד דברים, כמו סגירת גלי צה"ל, הצעת חוק שמקילה על שוטר לזרוק רימון הלם לתוך מפגינים ועכשיו הצעת חוק חסינות למי שמדליף סודות גם לתקשורת ופוגע, ודיבר על זה קודם גדי איזנקוט, הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, קידום חקירה נגד אנשים בגין הסתה ללא אישור פרקליט, הצעת חוק הרוגלות. לכן אני רוצה לסיים ולומר: אני דיברתי איתך, אדוני היושב-ראש, כמה וכמה פעמים על כמה אנחנו רוצים וכמה חשוב לנו לקדם את השקט בעם ישראל בימים כל כך קשים, בתקופה כל כך מאתגרת. אני פונה מפה לשרי הממשלה ולשר בן גביר בפרט. תפסיקו עם כל השנאה הזאת וכל הסיסמאות הללו וההסתות הללו. מי שצריך להפסיק ולשמור על הדמוקרטיה זאת הממשלה הזאת ולא היועצת המשפטית לממשלה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. איזו ממשלה מהממת, ממשלה בחקירה.

את כתבי האישום ואת מספר חקירות ראש הממשלה ולשכת ראש הממשלה פשוט אי-אפשר לספור, אי-אפשר לעקוב. זה כל כך הרבה, זה באמת אי-אפשר פשוט לספור כמה חקירות,

עכשיו גם השר לביטחון לאומי, וואו.

לשכתו ומקורביו וכל מיני אנשים שהוא הדיח לדבר עבירה במוסדות הכפופים אליו. בקיצור, חגיגה של חקירות. אבל מה דחוף לממשלה הזאת לעשות? לבטל את הזימון למילואים של אחד ממובילי אחים לנשק. סכנת נפשות למדינה. אומנם אחים לנשק לא הדליפו מסמכים, לא שרפו והשמידו ראיות, לא הדיחו אף אחד לדבר עבירה,

היו שם כדי להציל את מדינת ישראל בשעתה הקשה ביותר כנראה מאז קומה, כשהממשלה הזאת שכבה על הקרשים הרקובים שהיא הרכיבה את המדינה הזאת עליהם. אבל זה מה שדחוף למדינה עכשיו לעשות, לממשלה הזאת. אחים לנשק הם הבעיה שלהם. אז רבותיי בממשלת הריקבון והחורבן, אחים לנשק ואחיות לנשק, אחיות, אימהות

ורבות ורבים אחרים, מחזיקים בשבילכם את המדינה הזאת, שאתם באמת עושים כל דבר כדי להרוס. הניסיון להגיד שהוא לא יהיה במילואים, איך נגיד, בואו נראה אתכם מביאים את הצעירים החרדים לשרת כשאתם כל כך נדיבים לבטל שירות של אחרים. תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מחר יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כשנועה אחותי רצתה להתקבל כסייעת בגן חינוך מיוחד אמרו לה בעירייה שזה לא אפשרי כי היא מרותקת לכיסא גלגלים ולא תוכל לרוץ אחרי הילדים. נועה וגם אני חשבנו שהכי חשוב שהסייעת תאהב את הילדים, לא בהכרח שתרוץ אחריהם. חשבתי שהעובדה שהיא אוהבת ילדים, מוכשרת ברמות אחרות, יש לה גישה לילדים מתקשים ושהיא תוכל לדבר איתם, לחבק אותם ולחנך אותם, היא זו שתקבע אם היא מתאימה לעבודה. מתברר שטעיתי. יש לה אומנם את כל אלה ובשפע, אבל רגליים לרוץ אין לה. כך נראים לא פעם חייהם של אנשים עם מוגבלות. אין סוף דלתות ננעלות בפניהם רק משום שהם מתמודדים עם מגבלה פיסית כזאת או אחרת. את רוב מה שאני יודע על התמודדויות של אנשים עם מוגבלות ועל היחס כלפיהם אני יודע דרך אחותי. החיים לצידה מלמדים אותי עד כמה גבוהות החומות שמעמידה החברה מולם. כמובן שעבור מי שיושב על כיסא גלגלים, גם מדרכה בגובה 5 ס"מ זאת חומה בלתי עבירה. זה קשה כל יום מחדש. כל מבט פוצע ועולב של עובר אורח או ילד שמצביע, כל פעם שנאלצים להמתין לאוטובוס בגשם הניתך או בשמש הקופחת כי אי-אפשר להיכנס עם הכיסא לתחנה, ואז מגיע אוטובוס לא נגיש, כולם עולים ורק היא נשארת להמתין לאוטובוס הבא, אולי הוא יהיה נגיש, כל פעם שהטיול השנתי לא נגיש, כל פעם שבכניסה לבתים של חברות, לקופות חולים, לבתי כנסת או לבתי הקפה יש מדרגה. אז יש שיפור ויש התגייסות של המדינה. יש חופים נגישים ומבני ציבור שנבנים עכשיו, כולם נגישים, ויש גם עלייה בתודעה. כל זה נכון אבל זה עדיין כל כך רחוק מהמקום שהיינו רוצים להיות בו. צאו החוצה מהבית, לאן שתסיטו את העיניים כבר תראו.

יצוין יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. נגישות היא גם מדרכה מונגשת, דלפק מונמך ומעלית בבניין, אבל לפני הכול היא יחס מכבד, אנושי ושוויוני. גם מעלית שתביא אותך לפתח הכניסה לא תסייע אם מעברו אין מי שרוצה לפתוח לך דלת.

תודה רבה ומרגש מאוד, חילי, באמת. חבר הכנסת משה טור פז.

הממשלתית. נזכור, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוא לא רק שר אוצר, הוא גם ראש מפלגת הציונות הדתית. אז אדוני היושב-ראש, תן לי לספר לך בדיחה שחרדים אוהבים לספר על מזרוחניקים, ברוח פרשת השבוע, פרשת תולדות. מסופר על רבקה שהייתה בהיריון. היא הסתובבה עם בטנה ההריונית. כשהייתה עוברת ליד פתח של בית עבודה זרה, התינוק בועט, כשהיא עוברת ליד פתח בית מדרש, גם התינוק בועט. מודאגת רבקה, מה יהיה? הרגיעו אותה ואמרו לה: שני תאומים בבטנך, הולכים להיות לך תאומים. רבקה נרגעה.

אחד אומנם בועט ליד בית מדרש אבל השני, ליד בית עבודה זרה. היא אמרה: זה מזל, העיקר שלא יהיה מזרוחניק, שלא יהיה פרווה, שלא יהיה גם וגם.

אופיר סופר, זה מה שהחרדים אוהבים לספר על הציונות הדתית. אבל מה שעושה בצלאל סמוטריץ' ראש המפלגה שלך, זה בדיוק להיות פרווה, לא בשר, לא גבינה, לא גיוס, לא תורה.

דווקא, צריך לומר שהשבת היא שבת ארגון של בני עקיבא. זה הזמן להזכיר שמגזר הציונות הדתית הוא לא פרווה. יש בו גם וגם ברמה הכי גבוהה שיש. גם תורה, גם עבודה, גם ספרא גם סייפא, גם צבא וגם תפילה. הינה דוגמה. השבוע פגשתי מכינה קדם-צבאית לבנות דתיות. מכינת צהלי בשלוחה שלה בקבוצת יבנה. כל הבנות בקבוצה הזאת לומדים היום תורה. כולן, 100% מהן, יתגייסו לצה"ל לשירות משמעותי. מאז תחילת המלחמה עלה אחוז הבנות הדתיות שמתגייסות לצה"ל והוא מגיע לקרוב למחצית מהשנתון. אבל ראש מפלגת הציונות הדתית לא מקבל, לא מוחה על הזלזול בתורה של הציונות הדתית, משלים עם בזיון תלמידי חכמים, הורס מעמד של שנים, של הגשר, הקו המחבר בין ספרא לבין סייפא, בין תלמידי החכמים לגיבורי התורה. אז מי ידאג לציבור הזה, שנותן כל כך הרבה, אם מדברים גבוהה-גבוהה על המשך המלחמה אבל מוכרים את המצביעים, את הקהילה, תמורת נזיד עדשים של שימור הקואליציה, חוק השתמטות, כספים שממשיכים לעבור על אוטוסטרדה. אז אני אומר לך, בצלאל סמוטריץ', אני גאה להיות חלק מהציונות הדתית, להיות בוגר בני עקיבא, להיות חלק משבת ארגון של בני עקיבא, שתהיה השבת, חלק מאלו שהם גם וגם, שלא מתפשרים על פסיק, אבל הגיע הזמן שלדבר הזה יהיה ייצוג ראוי. תודה רבה. חבר הכנסת אושר שקלים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אחר הצוהריים מוציא דובר צה"ל הודעה בתגובה לדבריו הנבזיים של מי שהיה כאן שר ביטחון ורמטכ"ל לשעבר, בזו הלשון: "צה"ל דוחה את הטענות החמורות על טיהור אתני ברצועת עזה,

בצה"ל ובחייליו", סוף ציטוט. אני שואל את מר הגרי: תגיד לי, איך זה שעברו למעלה מ-48 שעות ולא יצאה שום הודעת גינוי מטעמך? מאשימים את חיילינו הגיבורים בפשעי מלחמה ומפקד הצבא והדובר שלו לא חושבים מייד לבוא ולגנות ולהגן על החיילים שלנו? ועוד מי טופל עליהם את ההאשמות הללו? לא פחות ולא יותר משר ביטחון והרמטכ"ל לשעבר.

צריך להבין, האיש הזה הוא לא אדם פרטי, הוא לא אזרח מהשורה. יש משקל למה שהוא אומר, יש לו אחריות. דבריו הדהדו בכל כלי התקשורת של האויב ופגעו קשות ברוח העם ובביטחון המדינה. זה פגיעה בביטחון המדינה. מה אנחנו נאמר לאותם השופטים המנוולים בהאג?

רק אחרי 48 שעות פתאום מר הגרי נזכר להוציא הודעה כה רפה. איפה אתה, הרמטכ"ל? אתה לא מתבייש? איך אתה לא נותן גיבוי לפקודים שלך? הרי אתה זה ששולח אותם להילחם ולבצע את המשימות הקדושות למען העם והמולדת. הדבר המינימלי הוא לבוא ולתת גיבוי וגב וביטחון לחיילים שלנו. אני תוהה, האם ההודעה שדובר צה"ל הוציא בסמיכות להודעתו של יו"ר האופוזיציה, מר לפיד, שהרמטכ"ל לשעבר רק טעה, האם דובר צה"ל היה צריך לקבל את הגושפנקה של יו"ר האופוזיציה? חומר למחשבה. די - - - מה גושפנקה? תגיד לי, אתה יודע עברית? בכל מצב נורמטיבי היה צריך להוציא הודעת גינוי במיידית, להקיא אותו מהחברה, מהצבא, להתנער ממנו. אבל כאן זה נראה שלשכת דובר צה"ל הפכה להיות פוליטית, שאינה מייצגת את החיילים. דבר זה פוגע באמינות של דובר צה"ל, שלא לדבר על הרמטכ"ל הנוכחי, וזה מצטרף לאירועים נוספים שנתקלנו בהם לא מעט במלחמה הזו. אז מכאן אסכם ואומר שהגיע הזמן להוציא את הפוליטיקה מהצבא ולבנות שדרת פיקוד חדשה ואמינה שתייצג נאמנה את חיילינו. תודה רבה. חברת הכנסת צגה מלקו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, השרים, חבריי חברי הכנסת,

הציעה: לימודים אקדמיים בהפרדה. תגידי בבקשה שאת מתנגדת.

חשודה, אני לא חרדית, אני לא דתייה, אבל אני מספרת מניסיון החיים שלי. אני לימדתי בקריה האקדמית אונו בקמפוס חרדי, חרדיות,

- - - לא להפריע, בבקשה. אני לימדתי אותן, במיוחד בתקופה של הקורונה, כשהיו לימודים בזום. אני חושבת שאישה שרוצה ללמוד, להשכיל בנפרד, אני לא מאמינה שמישהו יתנגד. כשאנחנו מסתכלים ברמה לאומית, גם ברמה של לקדם נשים, זה מתבקש. אני לימדתי אותן, ראיתי בתקופה של הקורונה שהן למדו בזום בבית. לחלק גדול לא היה מחשב. מי שהיה לו מחשב, לא היה לו אינטרנט. אני נותנת בהזדמנות זאת את הקרדיט ואת תודתי לקריה האקדמית אונו, שעזרו, נתנו מחשב למי שאין לו. תאמינו לי, כולם סיימו בהצלחה את הלימודים.

אנחנו צריכים להסתכל ברמה כללית על לימודים. אישה שרוצה ללמוד בנפרד ולהשכיל, זה רווח של כולנו. ככל שאישה משכילה, החברה יותר בריאה. אני יודעת שהיום יש מתנגדים. לפי דעתי, מהניסיון, ממה שאני לימדתי אותן, והיום הן כבר עם תואר ראשון, אני גאה על זה. אני בגאווה שכל אישה ואישה - - יש לך על מה להתגאות. יש לך על מה להתגאות.

- - השכילה ולמדה, והיא כמובן יוצאת לעבוד וגם מתפרנסת, והחינוך של הילדים גם משתנה. לכן, חבריי, מי שמתנגד להשכלה גבוהה בהפרדה של נשים, אני חושבת שזו טעות גדולה. בסופו של דבר אנחנו רוצים לשלב ולקדם. כולנו יודעים, בשנת 2021 בג"ץ אישר לימודים בהפרדה כדי לשלב את החרדים. למה אנחנו צריכים למנוע מהם את ההשכלה? למה אנחנו לא יכולים לשלב אותם? ככל שמשכילים, זה רווח של כולנו. אתם יודעים מה, הייתה לי שיחה עם כמה חרדים, רבנים, הם לא רוצים שיגיעו לאוניברסיטה, אמרו לי אפילו. לכן כשיש רצון ללמוד ולהשתלב, אני חושבת שצריך לתת תמיכה לכל מי שרוצה להשכיל. השכלה זה דבר בסיסי ביותר להשתלב. תודה רבה. לכן אני תומכת בהצעת החוק של חברתי לימור, כי אני יכולה להיות עדה.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני שוב צריך לעלות כאן ולבקש מכם את המובן מאליו, וכנראה שהאור כבה מעל המקום הזה. עד כמה אתם יכולים לעלות לכאן, מחוצפים, עזי מצח, כאילו אתם חיים בעולם דמיוני, ולהשתלח במה שהיה מאז הקמתה של המדינה לקונסנזוס לאומי? הגם שרצינו לבקר, וביקרנו, עשינו את זה בכבוד. עולים כאן אנשים שלא מבינים מה זה צבא ומשתלחים במפקדי הצבא ומשתלחים במפקדי השב"כ ובחייליו. מי מקנה לכם את זה? הפוליטיקה בגרוש שלכם? מה, אתם לא מתביישים, אתם לא מתביישים? לא עולה בדעתכם ששומעים אתכם אנשים שבשעה שאתם יורים בבליסטראות בלוחמי השב"כ, הם נמצאים להגן עליכם ועלינו ועל כל ילד וילדה? בגלל שהם לא מנגנים את המנגינה שלכם, הם הופכים להיות לשנואי הארץ. אתם לא מתביישים? מי אתם חושבים שאתם? גם דובר צה"ל הפך להיות לאויב שלכם? מה הוא עשה, האיש הזה, מה הוא עשה? אתם בעזות מצח עומדים כאן ותוקפים את היועצת המשפטית. גם אם יש לכם ויכוח איתה, באיזו זכות אתם עושים את זה? צריך להקיא חלק מכם מהמקום הזה. קצת הגינות, קצת כבוד. תתווכחו, אל תשתלחו. אין לנו לא שב"כ ספייר ולא צה"ל ספייר ולא משטרה ספייר. אין לנו זה מה שיש. הרמטכ"ל לקח עליו אחריות. אבל אילולא המנהיגות שלו ומנהיגות המח"טים והמג"דים והאוגדונרים, לא היינו מגיעים להישגים כאלה. לא היינו מגיעים. אילולא ההתנדבות של,

גם האחים לנשק - - - אוי ואבוי, אחים לנשק - - - די,

אחים לנשק, לקחת את איל נוה ולהוריד לו את הזכות לגשת למילואים? מה, השתגעתם? תודה רבה. שלא ילכו למילואים, אני לא סומכת עליהם. סרבן, הוא סרבן. לסרבנות אין מקום בצבא. סרבן. כבוד שר הפנים מוזמן לסכם את הדיון. סרבנות זה אלה שאתם תומכים בהם לא להתגייס לצה"ל,

לא. זה סרבנות, תתביישו לכם. זה סרבנות. לא, לא. חבר הכנסת מאיר כהן, מאיר כהן, די. בבקשה, לרדת.

בהתאם לכך, לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל ונוכח הצורך המיידי בהגדלת מסגרות התקציב עבור ההתמודדות עם צרכיה הביטחוניים והאזרחיים של מדינת ישראל בשל המלחמה, נדרשה הממשלה להביא לאישורה של הכנסת חוק תקציב נוסף על חוק התקציב המקורי של שנת 2024, שאושר ערב המלחמה,

חוק התקציב הנוסף אושר בכנסת בקריאה שלישית בחודש מרץ 2024. אלא שבשנת התקציב 2024, נוכח הימשכות המלחמה, חוסר הוודאות הוא משמעותי יותר מאשר בשנים כתיקונן, על כן הקושי בדיוק התחזיות הכלכליות ניכר יותר בשנה הזו.

נוכח הימשכות המלחמה והשלכותיה ובמיוחד בשל הצורך בהמשך פינוי וריענון אוכלוסיות קווי העימות, הגישה הממשלה חוק תקציב נוסף,

שאושר בחודש ספטמבר 2024. כעת, בשל נסיבות חריגות ומשמעותיות שאין ביכולתן של מסגרות התקציב הקיימות לספוג, מציעה הממשלה חוק תקציב נוסף, שלישי, הכולל הגדלה בסך של כ-33.2 מיליארד שקלים חדשים. הנסיבות החריגות הינן: 1. במהלך השנה התברר כי בשל העיתוי שבו התקבל הסיוע האמריקאי ואופן מימושו, חלק מהסכום לא יהיה זמין לשימוש השנה. על מנת לאפשר את המשך פעילותו של משרד הביטחון לפי התכנון, מוצע להגדיל את מסגרת התקציב בסכום של 18 מיליארד שקלים חדשים, כחלף לכספי הסיוע, שייפרסו על פני השנים הבאות.

2. בשל התמשכות הלחימה העצימה במלחמת חרבות ברזל, תוך גיוס מילואים משמעותי, ובתוך כך היציאה למבצע חיצי צפון בלבנון, מוצע להגדיל את ההוצאה ב-13.4 מיליארד שקלים חדשים, לצורך מימון ההוצאות הנגזרות מכך. 3. בשל התייקרות הריבית על החוב הממשלתי, מוצע להגדיל את מסגרת ההוצאה בכ-1.8 מיליארד שקלים חדשים. אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק ולהעביר אותה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אדוני יושב-ראש הקואליציה, האם הסיכום הזה הניח את דעתך? אופיר. האם הסיכום הניח את דעתך? עדיין לא הניח את דעתך, לא השתכנעת. אז כדי שתשתכנע, אדוני יושב-ראש הקואליציה, וכדי שתשתכנעו גם אתם, חבריי חברי הכנסת, הרי שנפתח יחד בפרק שלישי בהלכות חנוכה, ביד החזקה לרמב"ם. כך אומר הרמב"ם: "בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם, ולחצום לחץ גדול. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכוהנים הגדולים,

והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכוהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנים, עד החורבן השני. "וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, בכ"ה בחדש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד. והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור. "ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים האלו, שתחילתן כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגלות הנס. וימים אלו הן הנקראין חנוכה, והם אסורין בהספד ותענית כימי הפורים. והדלקת הנרות בהם מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. "כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה. והמדליק אותה בלילה הראשון מברך שלוש ברכות ואלו הן: ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, ושעשה ניסים לאבותינו, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וכל הרואה אותה ולא בירך, מברך שתיים: שעשה ניסים לאבותינו וברכת שהחיינו. ובשאר הלילות המדליק מברך שתיים והרואה מברך אחת, שאין מברכין שהחיינו אלא בלילה הראשון. "בכל יום ויום משמונת הימים הללו גומרים את ההלל, ומברך לפניו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל, בין יחיד בין ציבור. אף על פי שקריאת ההלל מצווה מדברי סופרים, מברך עליו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב, שכל ודאי של דבריהם מברכין עליו. אבל דבר שהוא מדבריהם ועיקר עשייתם לו מפני הספק, כגון מעשר דמאי, אין מברכין עליו. ולמה מברכין על יום טוב שני והם לא תיקנוהו אלא מפני הספק? כדי שלא יזלזלו בו". תמשיך, זה מעניין אותם. אנחנו מנסים להבין אם כבר חנוכה. אנחנו מתכוננים. 30 יום קודם החג לומדים בהלכות החג. אז נכנסנו כבר, ראש חודש דצמבר. ולא הלל של חנוכה בלבד, היה פעם טייס, אחרי הנחיתה אמר הקברניט ברמקול: אני מאחל לכל אלה שעומדים חנוכה שמח, ולאלה שיושבים, Merry Christmas. אפשר? להמשיך.

בסוף תגיע לפורים. "ולא הלל של חנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים, אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרים בהם את ההלל. ושמונה-עשר יום בשנה מצווה לגמור בהם את ההלל, ואלו הן: שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה וראשון של פסח ויום עצרת. אבל ראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. ולא תקנו הלל בפורים שקריאת המגילה" היא-היא ההלל. כמה נרות הוא מדליק בחנוכה. מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמהדר את המצווה מדליק נרות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד. בין אנשים בין נשים. והמהדר יותר על זה ועושה מצווה מן המובחר, מדליק נר אחד לכל אחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. מה עם בית שמאי ובית הלל? לא שומעים, חבר הכנסת ביטון. הוא דיבר על מחלוקת בית שמאי ובית הלל. הרמב"ם, הרמב"ם פוסק כדברי בית הלל. חבר הכנסת ביטון מבקש לדייק את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, אז לבקשתו, אנחנו נדייק. בית שמאי פוסקים שהולך ופוחת, קרי ביום הראשון מדליק את כלל שמונת הנרות והולך ופוחת. בית שמאי.

בית הלל פוסקים: מוסיף והולך.

והמהדרין למהדרין? המהדרין מן המהדרין. בחנוכה כולם מהדרין. מה מקור הדין של דמי החנוכה? למה דמי חנוכה? למה לא דמי פסח? מה מציע היושב-ראש? אני לא יודע, אני שואל. אתה הרב. מה לגבי 200 מיליון השקלים? הינה, הוא שאל מה עם דמי החנוכה. אני שואל, זה מה ששאלתי. אני בטוח שפסיקת בג"ץ כנראה תגיע לקראת חנוכה ויהיו גם דמי חנוכה, 200 מיליון, לרשויות המקומיות הערביות. אינשאללה. "מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכים נר בכל לילה, עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות. בין שהיו אנשי הבית מרובים ובין שהיה אדם אחד". "אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא עם שקיעתה. לא מאחרין ולא מקדימין. שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. וכמה הוא זמן זה" - - - מה זה אומר? שאלה מצוינת. "כמו חצי שעה או יתר" מאז שקיעת החמה. "עבר זמן זה, אינו מדליק". אם הוא הגיע ממש לאמצע הלילה "וצריך שייתן שמן בנר כדי שתהיה דולקת והולכת עד שתכלה רגל מן השוק. הדליקה וכבתה, אינו זקוק להדליקה פעם אחרת". הדלקת הנרות, היא זו שעושה את המצווה. אם הדליק את הנרות בתנאי שטח טובים ואחר כך כבו הנרות, הוא לא חייב לחזור ולהדליק. אם הוא רוצה, יכול להדליק, אבל אין חובה. המדקדקים מדליקים מייד לאחר תפילת ערבית, בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים. אנחנו נעדכן גם בקבוצת הווטסאפ השכונתית מתי בדיוק זמן הדלקת הנרות. תצרף אותי. זאת אומנם לא השכונה שלכם, ובכל זאת. אנחנו נצרף אותך, ובלבד שתהיה איש של ספינג' ולא של סופגניות. אנחנו מעדיפים ספינג' על פני סופגניות יקרות. אני מקווה שהטריפוליטאים לא לוקחים - - - חנוך ביקש להצטרף. "כל השמנים וכל הפתילות כשרות לנר חנוכה. ואף על פי שאין השמנים נמשכין אחר הפתילה ואין האור נתלית יפה באותן הפתילות, ואפילו בלילי שבת שבתוך ימי חנוכה מותר להדליק השמנים והפתילות שאסור להדליק בהם נר שבת. לפי שאסור להשתמש לנר חנוכה, בין בשבת בין בחול, ואפילו לבדוק מעות או למנותן לאורה אסור". חזקו ואמצו. אנחנו נשלים את השיעור לאחר מכן. בחוק הבא נמשיך. חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה, בבקשה לשבת. נעבור להצבעה על הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 27), התשפ"ה,2024, בקריאה ראשונה. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 27), התשפ"ה,2024, לוועדת הכספים נתקבלה. הצבעתי בטעות אצל מיקי. זה בסדר? להלן תוצאות ההצבעה: 56 בעד,

אני קובע כי הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 27), התשפ"ה,2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכספים לצורך

ארי הצביעה פעמיים, של מיקי לוי. תוצאות ההצבעה בהתאם. חבר הכנסת אבי מעוז הצביע נגד, וזה לא נקלט. הוא הצביע נגד. תבדקו את זה. זה לא משפיע על התוצאה, נכון? על ההחלטה. לא הבנתי, תגיד להם, הצבעת נגד? אני הצבעתי נגד, ולא נקלט.

הייתה תקלה טכנית, הוא הצביע בעד,

יש הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה. חברי הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון מס' 6), התשפ"ה 2024, שהחזירה הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009. תודה. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס' 3), התשפ"ה 2024, לקריאה ראשונה. אני מזמין את השר, מי מציג את החוק? מי מציג, איזה שר, איזה שר מציג את החוק? השר רביבו, אתה מציג את החוק?

להמשיך? כבוד שר הפנים מוזמן להציג את החוק. אני מבקש כמובן לתקן, גם לפרוטוקול: כנראה שזה שכנע אתכם היטב, אבל בסיכום הצעת החוק הקודמת הצגתי גם את הצעת החוק הנוכחית. אז אני אוכל לעשות את זה גם בקצרה. זה לא הפריע לאף אחד, כנראה, סמכו על המציג הקודם. כאמור, חוק-יסוד: משק המדינה קובע, כי במקרה הצורך רשאית הממשלה להגיש בתוך שנת הכספים הצעת חוק תקציב נוסף.

לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ולנוכח הצורך המיידי בהגדלת מסגרת התקציב עבור צרכיה הביטחוניים של המדינה, נדרשה הממשלה להביא לאישורה של הכנסת חוק תקציב נוסף על חוק התקציב המקורי של 2024. חוק התקציב הנוסף אושר בכנסת בקריאה שלישית בחודש מרץ. בשנת התקציב 2024, לנוכח הימשכות המלחמה, חוסר הוודאות המשמעותי יותר מאשר בשנים כתיקונן, ועל כן הקושי בדיוק התחזיות הכלכליות ניכר יותר. לנוכח הימשכות המלחמה והשלכותיה, ובמיוחד בשל הצורך בהמשך פינוי וריענון האוכלוסיות בקווי העימות, הגישה הממשלה חוק תקציב נוסף שני, שאושר בחודש בספטמבר 2024. בשל הנסיבות החריגות, שאין ביכולתן של מסגרות תקציב קיימות לספוג, מציעה הממשלה חוק תקציב נוסף שלישי, הכולל הגדלה בסך 33.2 מיליארד ש"ח. הנסיבות החריגות הן: פער בעיתוי לקבלת הסכום של הסיוע האמריקאי, שמביא לכך שיש צורך להגדיל את מסגרת התקציב ב-18 מיליארד שקלים חלף כספי הסיוע, סיבה נוספת, הימשכות הליכי המלחמה העצימה במלחמת חרבות ברזל, תוך גיוס מילואים משמעותי ובתוך כך יציאה למבצע חיצי צפון בלבנון, שדורש הגדלה של 13.4 מיליארד ש"ח, סיבה שלישית, התייקרות הריבית על החוב הממשלתי, מה שדורש הגדלה של מסגרת ההוצאה ב-1.8 מיליארד ש"ח. אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק ולהעבירה לאחר מכן לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לכבוד השר. נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. אתה יכול להגיד מי אחריו? אחריו, חברת הכנסת מירב בן ארי. לא, מיקי לוי. בלבלת אותי. הצבעת במקום מיקי לוי, בלבלת אותי. הרשימה נעולה כמובן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לאיזה שפל הגענו. איתמר בן גביר, עבריין סדרתי, היחיד בכנסת שהואשם ב-53 עבירות, כמו כן כמי שתומך בטרור. טרור יהודי, אבל טרור, מי שאיים על ראש ממשלה שיגיע אליו, ולצערנו הגדול מאוד יגאל עמיר הקדים אותו, מי שהפך משטרה מפוארת למשטרה פוליטית. יש שם אנשים נהדרים ושוטרים נהדרים, נקווה שלא יצליח לגמרי, מי שמקדם שוטרים על פי מידת האלימות שלהם כלפי מפגינים. מי אתה, פרחח עבריין, שתאיים על היועצת המשפטית לממשלה? מי אתה, אדם שתמונתו של גולדשטיין הייתה תלויה אצלו בסלון, מי אתה שתאיים על בתי המשפט ועל הפרקליטות? מי אתה, השר לביטחון פנים, שתהלך אימים על מח"ש? פשוט לא יאומן כי יסופר. שר המשטרה, השר לביטחון לאומי, הוא שינה את השם של המשרד, שהוא עבריין והוא חלק מממשלה עבריינית שמצפצפת על החוק, שמצפצפת על היועצים המשפטיים, שעושה מה שהיא רוצה. הממשלה הזאת לא תאריך ימים. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, תראו, אני באמת מבין את המצוקה של הממשלה הזאת, של הקואליציה הזאת. הייתם הממשלה ב-7 באוקטובר, ואתם לא רוצים לקחת אחריות. הרי אתם יודעים שההיסטוריה תשפוט אתכם. כל אחד ואחד מכם יש לו כותרת: חבר בממשלת החורבן, חבר כנסת, חברת כנסת, בממשלת החורבן. זה ילך איתכם עד הקבר. אבל תבינו, יש לכם ילדים, יש לנו ילדים, יש פה עתיד. יש שם אחד שיושב, חנוך דב מלביצקי, הוא סגן יושב-ראש כנסת. הוא חושב שהוא בשוק. אם עוד לא גמרתם להזנות את המקום הזה, אז הוא צועק ככה, בתוך הכנסת: אין אלוהים, מה אתה רוצה? חבר הכנסת, זה לא מכובד. זה לא מכובד.

ברור שזה לא מכובד.

למה, כשהוא יושב פה, זה מכובד?

מאיפה זה כן מכובד? מאיפה זה כן מכובד? איבדתם את העשתונות. אתם השתגעתם?

סע לשלום - - - אין מחר? את הצעקות שלך תשמור למי שאתה מעניין אותו. סע לשלום, חביבי. מה אתה רוצה, לא שומע. לפיד 2024. סע לשלום. אני מקווה שמעבר לצרחות שלך, אתה גם מתבייש. אתה יודע שאתה לא שולט בעצמך.

אתה יודע שאתה לא שולט בעצמך. ממך אני מתבייש? אתה, בעצמך, לא ממני. מהילדים שלך, מהחברים שלך - - אל תדבר על הילדים שלי, בסדר? - - מהם תתבייש. את הילדים שלי אל תשים בפה שלך. אני אדבר על מה שאני רוצה. לא, על הילדים שלי לא תדבר. יש לי הפתעות - - - על הילדים שלי אתה לא תדבר. אתה מבין? כל פעם שתדבר ככה, אני אדבר על מה שאני רוצה. כלומניק, על הילדים שלי אתה לא תדבר. אתם חושבים שאין

אדוני היושב-ראש, אני חייב לומר שאני קצת מודאג.

ושר הביטחון פה ולא בדיונים ביטחוניים. תהרגו אותי, אני לא מבין את הממשלה הזאת. ירו היום על הר דב ושר הביטחון פה במליאה. חבר הכנסת גלעד קריב, אתה בקריאה ראשונה. אני אלך לקבינט ואעשה התייעצות ביטחונית ושר הביטחון יעשה פה פוליטיקה. השתגעתם. חבר הכנסת גלעד קריב, אתה בקריאה ראשונה.

עכשיו אני מתחילה. אני דואג לביטחון. מירב, את לא דואגת לשר הביטחון? חבר הכנסת גלעד קריב, אתה בקריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על הכוורת של בן גביר, או שמא נקרא לה כוורת הנחקרים. שימו לב כמה אנשים בסביבה של בן גביר מוצאים את עצמם בחדרי חקירות בשנתיים האחרונות. אגב, מה חשבו כששמו עבריין, שהכול יהיה פה סבבה? אז מסתבר שלא. אז בואו נתחיל עם שני הנהגים שלו. שני הנהגים שלו נחקרים בגין תאונת דרכים. אחד מהם עבר באור אדום והפך אדם לסיעודי. הוא, הנהג שלו, נמצא בחדרי החקירות, שלושה מהעובדים של הלשכה שלו, ובהם כמובן היועץ המהולל, הלוא הוא דוד בבלי, נחקר בחשד להפרת אמונים בפרשת חלוקת נשק בלתי חוקי, אני מזכירה לכם גם את מנהל האגף לרישוי כלי ירייה. הוא היה מנהל מצוין, ישראל אבישר. אגב, גם הוא בבית וגם הוא בחקירות, כמובן, איך אפשר בלי היועץ והמקורב בנצי גופשטיין. גם הוא נחקר בהסתה לגזענות, וכמובן שבינתיים הורשע בתיק אחר. היועמ"שית אשמה. עזוב, מסיבת העיתונאים הדרד'לה שלו. תכף אני אתייחס לענייני דרד'לה. אני רוצה לסיים. תשמעו, זה לא צחוק. יש קצין בכיר מאוד בשב"ס שנחקר עכשיו בחשד להפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט, יש קצין בכיר מאוד במחוז ש"י, המחוז הרגיש ביותר במדינת ישראל, שנחשד במתן שוחד לעובד ציבור, הדלפות והפרת אמונים.

זה לא קשור לימין ושמאל, וזה גם לא קואליציה ואופוזיציה. הוא לא חשוד

טיפה עמוד שדרה. הרי אם יש שר שהוא עבריין, מה ציפו, איך הכוורת שלו תפעל? ואת יודעת מה, טלי? למה זה לא קורה אצל אף שר אחר? למה זה קורה רק אצל אדם שהוא עבריין? למה כל הכוורת שלו בחקירות? למה הנהג שלו דורס - - למה את קוראת לו עבריין? למה את קוראת לו שר עבריין?

אתה מביא סביבך אנשים שנחקרים עכשיו במשטרה.

לצורך העניין יושב פה השר ארבל, אני רואה שהוא נורא-נורא עסוק, למה אצלו אין אף אחד שנחקר במשטרה?

למה אצל ישראל כץ אין אף אחד? - - - זה בגלל היועמ"שית - - - לא, זה לא בגלל היועמ"שית. רק בגללה. זה בגלל שיש אדם עבריין, וכשאדם עבריין, הוא מביא מסביבו עבריינים. כשאדם נורמטיבי, הוא מביא אנשים - - - תודה רבה. שנייה, לקחת לי - - - לא שנייה. לא לקחתי. סליחה - - - התחלתי אחרי שדיברת.

אתה תיתן לי עשר שניות - - - בבקשה לרדת.

תן לי עשר שניות לסיים.

קיבלת עשר - - - ככה אתה מתנהג?

אתה לא תגיד לי בבקשה לרדת - - - אל תאיימי עליי. אני אאיים עליך? אני לא מאיימת עליך.

תודה רבה.

ובאמת, שבהתחלה נתת לגלעד קריב לדבר, ואני בחיים - - לא,

התחלתי אחרי שהוא דיבר. - - לא מבקשת ממך עשר שניות. אז טיפה אינטגריטי ויושרה גם כשאתה נמצא על הדוכן.

חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. אני מבקש להתערב בשם הממשלה בדיון ולהשיב בקצרה. רק מירב, לכל אלה שאמרת יש חזקת החפות ואת שופכת את דמם. אני כבר שנתיים, פעם ביקשתי ממך לסיים? אין לי שום דבר נגדך - - - פעם אחת ביקשתי ממך לסיים? מה קרה?

אני לא אאריך, אבל אני אומר במשפט אחד.

וזה לא סוד, הרבה מאוד חילוקי דעות עם השר בן גביר, ולצד זה אני חושב שדווקא כדמוקרטים אנחנו חייבים לקדש את חזקת החפות ולתת לאותם קצינים, שהם משרתי ציבור, את יומם - - - אבל הם נחקרים במשטרה.

בסדר, אבל הם חפים מפשע.

גם הנשיא הרצוג נחקר במשטרה.

כדמוקרטים, חייבים לקדש. מה קרה - - - ודאי שכן. אנחנו, כדמוקרטים, חייבים לקדש את חזקת החפות. רגע, השר ארבל - - - עד כאן. אין לי מה להוסיף. תודה רבה. תודה רבה. לא הבנתי. פתאום אין חזקת - - - חבר הכנסת יוסף עטאונה,

אבל כשזה נוגע לשרים על עבריינים שלכם, פתאום אתם מזדעקים על חקירה.

אף פעם לא כתפיסה, תמיד כשזה מתאים להם ספציפית באינטרס. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. כבוד השר, היום שנינו היינו בכנס בעיר רהט בנושא ביטחון אישי בחברה הערבית, אבל לפני שהגעתי לכנס ברהט על ביטחון אישי, השתתפתי בדיון שהיה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שהיא בתחום המשרד שלך. ועל מה היה הדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בבאר שבע? רק בנגב זה יכול לקרות, כפרים שמוכרים 76 שנה קיימים כשהמדינה לא מכירה בהם ולא נותנת להם שום שירות, ובאים היום לקדם תוכנית שנקראת תוכנית הקרוונים, לאשר מבנים ארעיים כדי להעביר אוכלוסייה מהכפרים הלא-מוכרים לתוך היישובים הקיימים. כבוד השר, כולנו יודעים את המצוקה האמיתית בתוך היישובים הקיימים, ויצא לנו לדבר יותר מפעם על נושא הרחבת תוכניות המתאר לגבי היישובים כמו לקיה, כמו כסייפה, כמו חורה. בכל היישובים יש מצוקה. יש תוכניות להרחבת הקו הכחול ביישובים האלה, ומשום מה עד רגע זה לא נעשה שום דבר, ובמקום להרחיב את הקווים הכחולים ותוכניות המתאר ביישובים האלה, באים לאשר תוכנית שנקראת תוכנית הטרנספר: לקחת אנשים מהכפרים הלא-מוכרים, 76 שנה לא עשו להם כלום ורוצים להעביר אותם לתוך היישובים הקיימים, בשכונות מיוחדות, במחנות פליטים, ללא שום תנאים, ובאים לוועדה המחוזית לקבל הקלות לתת אישור אחרי העברתם בלי שום תשתיות. האנשים האלה סבלו 76 שנים ללא שום מענה, ללא שום שירות, ובאים היום גם לקחת אותם, גם לגרש אותם, גם להרוס את הבתים שלהם ולהעביר אותם במקבצים לתוך היישובים ללא שום תשתיות. אנחנו היינו בוועדה, אנחנו מתנגדים לתוכנית. הדרישה שלנו, הדרישה הצודקת של האנשים ושל האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב היא להכיר בכפרים הלא-מוכרים על בסיס אותו תכנון שקיים בנגב ליהודים. שיהיה אותו תכנון גם לערבים, כדי להכיר בכפרים על בסיס אותו תכנון.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. ווליד, אל תחזור על מה שהוא אמר, תביא דברים אחרים, תביא יישובים אחרים. חדשים? יישובים חדשים. אני אדבר ללב שלך. מכובדי היושב-ראש, אני רוצה לנצל את הנוכחות שלך כמנהל הישיבה כדי לדבר על נושא כללי, אבל גם להתמקד בסוגיה ספציפית שצריכה לגעת גם לך וגם לכל אחד מאיתנו. כל שר אומנם אחראי באופן ישיר על המעשים שלו, אבל הממשלה אחראית על המדיניות הכוללת של כל שריה, וראש הממשלה נושא באחריות ראשונה למעשיו של כל שר, גם כאשר המדיניות נקבעת במשרד של השר הספציפי. אדוני שר הפנים יושב פה, ואתה ער להתרחשות של הימים האחרונים ולהתנהלות בימים האחרונים של השר שהיה אמון על הביטחון האישי של אזרחי המדינה, תושבי המדינה, ועל העליהום הדתי והרדיפה הדתית והגזענית, הרדיפה שהיא בבחינת מעשה שנאה שהבן אדם הזה מנהל נגד החברה הערבית בריש גלי בתחום הזה ובכל התחומים האחרים.

כחברים בקואליציה, אני מכוון את הדברים אליך, שר הפנים, וגם אליך, היושב-ראש, אתם נושאים באחריות גם על המעשים שהבן אדם הזה עושה. לא יכול להיות שאתם כאנשים מאמינים מקבלים ומסכימים ולא יוצאים בצעקה נגד הצהרות פופוליסטיות של אדם שמחפש תמיכה אלקטורלית בקרב בייס מסוים, ועל הדרך דורך על כל החברה במדינת ישראל, על הדרך מעורר שנאה, על הדרך מעורר רדיפה דתית. אתם צריכים לצאת נגד זה לפני שהחברה הערבית יוצאת נגד זה. לא יכול להיות שכל התעלולים שלו עוברים בשקט. הוא מתגאה שהוא הורס לערבים, הוא התגאה שהרס מסגד באום אל-חיראן בנגב, ואנחנו לא רואים אתכם צועקים נגד. אנחנו לא רואים אתכם פונים לראש הממשלה ומבקשים ממנו שיעמיד אותו על הגבול שלו. שיפסיק עם הרדיפה, שיפסיק עם השנאה, שיפסיק עם השיסוי שהוא עושה באזרחי המדינה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על נושא אחר לגמרי, לא פוליטי, משהו בבריאות. אני רוצה להעלות את הנושא כי פנו אליי בעצם שני גורמים בלתי תלויים. פנייה אחת הייתה מאגודת הרופאים הערבים בנגב, והפנייה השנייה הייתה מד"ר דורית בליקשטיין, שהיא מומחית להמטולוגיה וקרישת דם. בשני המקרים פנו אליי כדי להעלות את הנושא של טיפול במחלה תורשתית, מחלה קשה שנקראת תרומבוציטופניה טרומבוטית מולדת, או בקיצור באנגלית CTTP. המחלה הזאת היא מחלה שניתן לטפל בה היום על ידי מתן פלזמה,

למתן פלזמה צריך תרומות. בדרך כלל לטיפול כזה יש גם תופעות לוואי, לפעמים יש אלרגיה. זה טיפול שלוקח כמה שעות, אבל לשמחתנו, בקהילה המדעית הצליחו לפתח תרופה חדשה. המחלה היא מחלה מטבולית אנזימטית, והצליחו בעצם לייצר את האנזים שיכולים לתת לחולים במקום האנזים הפגום. טיפול כזה הוא טיפול קל יותר, אפשר לתת אותו לווריד בכמה דקות, אולי 20 דקות לטיפול. זה טיפול שיכול להחזיק יותר זמן, ולכן הפנייה היא לנסות ולעזור לאותם חולים שאין להם, ואני רוצה להיות הפה שלהם כאן בשביל להכליל את התרופה הזאת אולי בסל התרופות השנה. בסך הכול בארץ, מדובר על 30 מקרים, 30 חולים, כמחציתם ערבים מהנגב, ולכן אני פונה כאן לכל מי שיכול ללחוץ ולעזור. מה העלות של זה בחודש לחולה?

אין לי מידע לגבי עלויות, אבל אני בטוח שזה לא עלויות גבוהות. אבל בגלל שכל פעם יש קבוצות קטנות ויש תרופות שלא נמצאות בסל, אז קודם כול הסכום הוא קריטי. דווקא בגלל שזה 30, ואת זה אתה יכול גם דרך ועדת חריגים. אני פשוט מכירה את זה. אנחנו מעלים את הנושא כי בעצם אני רוצה להיות פה לאותם אנשים - - דרך אגב,

לאותן משפחות, שאולי אפשר לעזור להן. הן לא דרך הסל. נמצא פה יושב-ראש ועדת הבריאות, יוני מישרקי.

אם זה רק 30. אנחנו לא רוצים, אני אפנה את זה, נעלה את זה אולי גם בוועדת הבריאות. בוועדה, תעלה את זה בוועדה. תודה. תודה.

זה חשוב מאוד. חבר הכנסת מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים - - - - - - אדוני. טלי, טלי, בבקשה. סליחה.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רוצה לדבר על תופעה, טלי, ובואו נוריד רגע את הצעקות. נמשיך אחרי זה - - - אני לא צועקת.

חנוך, אני מבקש ממך, אתה אף פעם לא עומד כאן, ואני צורח. היה מיותר מה שעשית. אתה יודע, גם כקולגות. שנינו יושבי-ראש הכנסת, שלפעמים מתקשים לנהל, צריכים לפחות להבין את זה, זהו. גם אם זה מתוך כאב. אני לא מטיל ספק שכל אחד מאיתנו כואב את הצד שלו. אבל אני רוצה לדבר על תופעה. אתמול הייתי בגוש שגב אצל דני עברי, ראש המועצה, ואני רוצה להעלות כאן תופעה שאנחנו לא כל כך מתייחסים אליה אבל היא בוערת. אני מראש מסייג, מקדים ואומר: אין בליבי ולו דבר וחצי דבר על הסדרה של יישובים ערביים. כשהייתי השר לפיתוח הרשות הבדואית נחשדתי על ידי כמה אנשי ימין קיצוניים שאני התפשרתי, אבל היה חשוב לי לבנות בכפרים מרפאות,

בתי ספר ולעשות הסדרה. לצערי הגדול, הרבה מאוד אנשים ראו בזה כאילו אני בא לקראתם, והיום אנחנו קוטפים את הפירות של ההסדרה הזאת. אבל, טלי, אתמול הייתי ביובלים, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב: ביישובים ביובלים צעיר שרוצה לבוא לנגב, אתם זוכרים כי מסמך קניג בשנות השבעים? - - - בשנות השבעים. כן, כן, אתה זוכר את זה. צעיר שרוצה לבוא לבנות על חצי דונם ביישוב, אם הוא בא לנהלל זה 3 מיליון שקל. בכפר הסמוך, תקשיבו, זה 300,000 שקלים. אז אנחנו כולנו יודעים, אבל לא עשינו עם זה כלום. זאת אחת התופעות הקשות ביותר, הספסרות בקרקעות של מינהל מקרקעי ישראל. זה דבר שאסור לו שימשיך להתקיים, וזה כולנו, אין קואליציה אופוזיציה. אני שמח שבכפרים הערביים נותנים ב-300,000 שקל, אבל אני עצוב שבכפר סמוך, במרחק של 500 מטר, זה קופץ פי חמישה. אחרי זה אנחנו מתפלאים. זה משגע. בקיבוץ האון מכרו כמה - - - אתה שומע את ראש המועצה דני עברי, אתה שומע את ראש מועצת כפר ורדים, אתה שומע את האנשים אומרים לך: אין לנו יותר התפתחות של חבר'ה צעירים, אף אחד לא יכול לבוא ולשלם 1.5 מיליון שקל על קרקע. מה זה, אם לא ספסרות? והמנהל מתנהג כאילו הוא אדון המדינה הזאת. פונים אליו שרים, פונים אליו חברי הכנסת, פונים אליו ראשי הערים, והוא בשלו: אני מחליט, כך זה יהיה. אנחנו צריכים לזעוק כולנו בקול אחד. מי שרוצה להתיישב בצפון ובנגב, אי-אפשר להטיל עליו מחירים כאלה, כי הם לא יבואו. אין שום סיבה שזה יהיה כך.

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אדבר על התקציב. פעם שלישית שאנחנו מצביעים על תקציב 2024, תקציב נוסף, פעם שלישית שאנחנו מצביעים על תקציב 2024. זו פעם אחרונה? לא, אבל הדבר המצחיק, כשאישרנו את התקציב בפעם השנייה אמרנו שם וגם האוצר אמר שהכסף מארצות הברית לא יגיע, 18 מיליארד שהיו צריכים להגיע מארצות הברית לא יגיעו. ידענו כשאישרנו את זה בספטמבר. ידענו שבצפון אנחנו צריכים תקציב ותתפתח שם מלחמה ואמרנו את זה בוועדה ואמרנו גם שהריבית תעלה בגלל ההלוואות, בגלל ההורדה בדירוג האשראי. כל מה שאנחנו עושים עכשיו, אמרנו את זה. אם נחזור לפרוטוקולים של הוועדה, אני אמרתי את זה: למה אנחנו מאשרים בספטמבר עכשיו תקציב כאשר אנחנו יודעים שהתקציב הזה לא רלוונטי למה שקורה במדינת ישראל, נצטרך לאשר עוד תקציב תוך חודש, חודשיים. עובדה שאנחנו מאשרים תקציב אחרי חודשיים,

אבל הממשלה הזאת זה לא דבר שמעניין אותה.

מדאיג, אנחנו מעבירים את התקציבים עכשיו, עודפים של 2023, כל העברות העודפים שמגיעות לוועדת הכספים ביותר מ-6 מיליארד שקל. אם אנחנו יודעים שאנחנו במצב כל כך קשה, למה את כל העודפים של 2023 אנחנו מעבירים עכשיו? כשאנחנו בדקנו ואני שאלתי על המשרד של ההתיישבות, כמה אחוז ביצוע וכמה כסף בוצע מתוך התקציב שהוקצה למשרד ההתיישבות ב-2023, התברר שזה פחות מ-50%. התקציב של 2023 היה 731 מיליון שקל, ובוצעו פחות מ-400 מיליון שקל, 350 מיליון ומשהו שקל.

השרה לא רוצה שהכסף הזה ילך, אז היא חייבה את כל הכסף האחר, ולכן אנחנו העברנו עכשיו את העודפים של 2023, שיכולנו לחסוך אותם למדינת ישראל. עם כל זה, השר בעצמו אמר, שר האוצר אמר: אנחנו צריכים לסגור חמישה משרדים, ואני אביא את זה בתקציב של 2025. עברתי על התקציב וכל מה שפורסם, אף לא משרד אחד יסגרו. והכסף הקואליציוני שאנחנו נעביר גם ב-2025, כי מה שמדובר עכשיו זה שיהיה כסף קואליציוני של לפחות 5 מיליארד שקל ל-2025, כסף קואליציוני. פורסם כל זה, אבל הממשלה הזאת לא רואה לנכון להוריד את הכסף הקואליציוני.

אם היו מבטלים את כל ההעברות של 2023, העודפים של 2023, והיו סוגרים חמישה משרדים והיו מוותרים על הכספים הקואליציוניים - - תודה רבה. - - אני אומר לכם, לא היינו צריכים לפתוח את התקציב עוד פעם ולהצביע עליו.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה, גברתי. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, האמת שאפשר לדבר רבות על הנושא של התקציב הנוסף ולא מספיק לנו גם מה שקורה בתוך הוועדה, אבל לצערי הרב אנחנו כל הזמן עסוקים בכיבוי שרפות. לכן, כבוד השר, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה נמצא כאן ולפנות אליך בעניין של העובדים בנצרת וספציפית בעניין של העובדות הסוציאליות, הרוב הן עובדות ולא עובדים סוציאליים. האמת, למען גילוי נאות, אני גם עובדת סוציאלית ועבדתי בנצרת 11 שנים, לכן הקשר הישיר שלי עם האגף וגם עם העובדות שם. אני חייבת להעביר את הזעקה שלהם, ואני מקווה שכבוד השר באמת ימצא אוזן קשבת, יקיים, יפעל ויעשה את הדרוש, וגם במיידי. לא יכול להיות, אנשים שמטפלים במצוקה של האנשים, וכבר חודש רביעי בלי משכורת. כבוד השר, אתה יכול לתאר לעצמך איזה חיים ואיזה חודש ואיזו התנהלות כספית כלכלית יכולים לנהל אנשים שארבעה חודשים לא קיבלו את המשכורת שלהם, שיש להם ילדים באוניברסיטה, שיש להם ילדים במעונות יום, שיש להם תוכניות, פרויקטים והתחייבויות לחיים שלהם, שיש להם צ'קים שהם כבר הוציאו, שיש להם הוראות קבע? אני לא מבינה למה כסף שעובר עבור תשלום שכר לעובד לא מגיע לעובד. לא משנה לי, יש בלגן, יש בעיה כספית בעיריית נצרת, אבל אפשר לעשות אחרת. כבוד השר, אני מקווה שאתה באמת שומע את מה שאני אומרת. היו מקרים, אני זוכרת את המקרה של עובדי ההוראה. פעם הייתה להם בעיה כזאת, ואכן הם הגיעו להסכמה, וזה עדיין עובד עד היום, פתחו קופה ספציפית לעובדי הוראה, והתקציב שלהם עובר מהמשרדים ישירות לקופה הזאת. אתה יודע שהעובדות אומרות לי: אימאן, אפילו ב-75% של המשרד אנחנו מוכנים להסתפק, אבל שיהיה לנו משהו, שנוכל לקנות אוכל לילדים שלנו, שנוכל לתת משהו לקטנים בחורף הזה הבא עלינו. לא יכול להיות שאנשים שאמורים לטפל במצוקה של אנשים, הם בעצמם כבר במצוקה. איך מצפים מאדם שהוא במצוקה כלכלית, שהיא רגשית עד הסוף, שייתן שירות למטופל ולקליינט שבא ללשכה בבקשת עזרה? תודה רבה. ברשותך רק משפט אחד. אני מקווה, כבוד השר, שאתה תעשה מעשה. אני יודעת שהייתה שאילתה כללית לגבי נצרת, אבל אי-אפשר להמשיך ככה. אני רוצה להגיד לך שהפרויקטים שאמורים להתנהל ולתת שירות, גם לזקנים, לא מתקיימים, אז הגיע הזמן שהמדינה תיקח את האחריות על מה שנעשה. תודה רבה. חבר הכנסת אלהואשלה, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו בחברה הבדואית, במיוחד תושבי הכפרים הלא-מוכרים בנגב, מאז קום המדינה אנחנו חווים תוכניות רבות, ועדות למיניהן, איך לטפל בבדואים. זה התחיל בהקמת הסיירת הירוקה ובוועדת אלבק ב-1976. ניסו למקד את הבדואים ולהכניס אותם ביישובים קבועים. ואז הייתה הסיירת הירוקה מגיעה לאוהלים של האנשים, של האזרחים, הורסת את הבתים של הבדואים. מה אתם חושבים, שהם הרימו ידיים ועברו לכפרים או ליישובים?

הם נשארו באדמות שלהם. אחר כך, ב-1986, ועדת מרקוביץ' והקמת מינהלת הבדואים, וזה לא עזר למדינה לנשל מהקרקעות את האזרחים שלנו. אחר כך הגיע שרון בתחילת שנות האלפיים והכיר בכמה יישובים בשתי מועצות אזוריות, אל-קסום ונווה מדבר. גם היישובים האלה, עד היום לא פותחו. אין תשתיות, אין חשמל, ובחלק מהם גם אין מים, העיקר לנסות על גבם של הבדואים. אחר כך הגיעה ועדת גולדברג. כמובן הציעו כל מיני הצעות, לא התייעצו עם המנהיגות הנבחרת של החברה הבדואית, וראינו את התוצאות. עם גולדברג גם הקימו את יחידת יואב ומינהלת דרום, היה גם ניסיון להגיע למתווה מסוים, אבל הוא לא צלח. אחר כך הגיעו תוכנית פראוור וועדת סקופ, והתוכנית למגורים זמניים, ועדכון חוק קמיניץ, ותוכנית המיקודים של שיקלי, והיום תוכנית הקרוואנים והטיוטה לחוק ריפמן. תגידו לי, אנחנו מעבדה של ניסיונות? ככה הממשלה מתייחסת לאזרחים הבדואים בנגב? הגיע הזמן שתפסיקו את המשחקים האלה, תכירו בקרקעות של הבדואים, ותכירו גם בכפרים הלא-מוכרים בנגב.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, 101 חטופים נמצאים 423 ימים במנהרות. 423 ימים הם נמצאים שם, הם חלק מיעדי המלחמה שהממשלה הכריזה עליהם, וזה כישלון מתמשך,

אם התוצאה היא כזאת, יש כישלון מתמשך כל הזמן. כבר מזמן הגיע הזמן לשנות את הכיוון, וזה לא נעשה. ראינו את הסרטון שהעביר חמאס של עידן אלכסנדר, וכל אחד יראה את זה כפי שהוא רוצה לראות את זה. יש שקראו לזה "טרור פסיכולוגי"; חברים, ראינו אות חיים מאדם שזועק לעזרה, ואין עוזר ואין מציל בממשלה הזאת, ולפחות עד עכשיו גם לא הייתה כוונה אמיתית להציל, ואמירות "עוד כוח ועוד כוח" הוכחו ככישלון. מה לעשות, אם זה מבחן התוצאה, זה כישלון, וכשנכשלים עוד פעם ועוד פעם, המילים הופכות להיות ריקות יותר ויותר, והבית הזה כבר הפך להיות בלתי קשוב למשפחות האלה. זו תמונת המצב. כשאתה מסתכל על התמונה הזאת ותמונות נוספות, ואתה רואה מן העבר השני את מה שאנחנו מקבלים בוועדת שרים לחקיקה בכל שבוע, הדברים שמאושרים על ידי ועדת השרים לחקיקה, אתה לרגע אחד לא מבין אם זו אותה מדינה. אתה שומע על אירוע שיש כתב אישום שהוגש כנגד אדם בשם פלדשטיין, שהיה יועץ של ראש הממשלה, ולפחות שתי הצעות חוק באות על פלדשטיין, האחת של רוטמן ועוד אחת שעברה ועדת שרים אתמול. ולוועדה הזאת לא אני הדבקתי את השם, כי אתם דיברתם כל היום על פלדשטיין. ואני אגיד לכם שתי מילים: כשיש כתב אישום כנגד בן אדם, ואני אומר לשר ארבל, לגבי מה שהתייחסת קודם: אני מסכים איתך במאה אחוז, אבל זה הולך לכל הכיוונים, לכל אורך הקו. כשיש כתב אישום על אדם לא מציעים הצעת חוק פרטית ולא מייצרים פייק בהצעת החוק הזאת, ככל שאפשר לחברי כנסת לא לייצר פייק. ואם הכוונה היא לייצר נרטיב שנתניהו לא ידע מעולם מה היה, ולכן הנרטיב הוא שיש כמה אנשים שמסתירים מידע, זה לא מתאים לעובדות כתב האישום,

המידע לכאורה לא עבר לנתניהו, הוא עבר לתקשורת הבין-לאומית, עם נזק למדינה, ואם אתם אומרים שזה כן עבר לנתניהו, מדוע נתניהו לא אומר שהוא קיבל את זה מפלדשטיין? אני אגיד לכם מדוע, כי ביום שהוא יגיד את זה, הוא ייחקר. אני אגיד לכם עוד משהו, הוא בכל מקרה ייחקר. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה.

יכול לקרות? מי רוצה להסיק מסקנות מהאסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל? מה אכפת מאמון הציבור? מי רוצה לדעת בכלל מה קרה פה? ולמה לדאוג לחיילים שלנו? הממשלה שמפקירה את חיילינו יום-יום עושה את זה גם במשפט הבין-לאומי, כי מה יכול לקרות? אז אני רוצה לומר לכם מה יכול לקרות. מה שיקרה אם לא תקום הוועדה הזאת שאמורה לקום, אתה תחשוף את כל חיילי צה"ל בפני הדין הבין-לאומי. ומה יכול לקרות? הדבר הכי פשוט שיש, הם יגיעו ויצאו מגבולות מדינת ישראל, ינחתו ויעצרו אותם שם. ולמה יעצרו אותם שם? כי מדינת ישראל לא חקרה, ומדינות שלא יודעות לחקור לבד, ואין להן מערכת שיפוט עצמאית, בית הדין הבין-לאומי עושה את זה בשבילן, וזה מה שממשלת הימין מלא מלא תביא על חיילי צה"ל. אז רגע לפני שאתם קופצים לגנות כמו מקהלה של איש אחד איזה משפט מגוחך ומיותר שאמר אדם שכבר אין לו שום קשר לבית הזה, שום קשר להנהגה הפוליטית, בואו תסתכלו עליכם. אתם דנים את חיילי צה"ל להיות מבודדים בעולם. אתם אומרים עכשיו לחיילי צה"ל: לא תוכלו לצאת ממדינת ישראל. ולמה לא תוכלו לצאת ממדינת ישראל? בוגי יעלון - - - בוגי יעלון אמר משפט מיותר,

ואני מגנה אותו - - חזר עליו כמה פעמים. - - אבל את עכשיו בהחלטות שלך לא להקים ועדת חקירה ממלכתית, גוזרת על חיילי צה"ל - - - - - - - לא לצאת מגבולות מדינת ישראל. את אמורה לדעת את זה, טלי. את משפטנית. אתה יודע שאתה משקר, אבל אתה משקר.

בואי ננהל על זה דיון. בואי ננהל על זה דיון. טוב, בבקשה. אתה רוצה תשובה? בבקשה. ברגע שמדינת ישראל לא תחקור את עצמה במערכת המשפט, מבחינת

מבחינת, בית הדין הבין-לאומי לא יחשוב שיש פה מערכת אכיפה עצמאית ורצינית,

אז הוא יוציא לבד את הצווים, ויותר מזה - - - אתה רוצה דיון? אתה רוצה תשובה? אתה רוצה תשובה?

זה לא עוזב אותי, כי כל פעם שאני מסתכלת,

לא על צרחות ועל הצעקות אלא על המעשים, אני שואלת: לאן אתם רוצים להגיע? מה המטרות של הקואליציה, של השלטון ושל הממשלה וחברי הכנסת? אתם רוצים שיהיה פה,

מצבה "פה הייתה מדינת ישראל"? לשם אתם שואפים? כאילו, באמת, תחשבו בהיגיון. ועכשיו תוך כדי כתבתי כמה דוגמאות. כרגע תמונת המצב: יש לנו חטופים, תרצו או לא תרצו, הם אזרחי ישראל, גם אם הם שמאלנים, להבנתכם. ככה עשיתם ניתוק לאזרחי ישראל.

כן. גם כל המפונים הם שמאלנים, כי הם מפונים, אז הם מעיזים לפתוח פה ולבוא בטענות, אז כל מי שלא מתאים הוא שמאלן.

אז חטופים יש לנו, מפונים יש לנו, הצפון עוד פעם מתחמם, כי היה ברור שזה יקרה אחרי הביזיון הזה, ההסכם הזה שעשיתם. אוי ואבוי, אם אנחנו היינו עושים כזה הסכם, הייתם מורחים אותנו פה על הרצפה. בדרום עכשיו היו יירוטים. הקטסטרופה הכלכלית, היא כבר פה. כל פעם שאני באופן אישי הולכת לסופר, ואני לא מומחית גדולה, אני רואה שתבנית אפייה שהיו שלוש ב-15, עכשיו שתיים ב-15, וזה כבר אומר לי הכול ברמה הפשוטה של משק בית.

זה מה שיש, ואני עוד לא נגעתי בהמון בעיות אחרות, זה ככה תוך כדי, אלה הבעיות. במה אתם מתעסקים? במה אתם מעסיקים את הכנסת? במה אתם מעסיקים את התקשורת? בחוק החסינות, בחוק הרג השידור הציבורי, בהפרדה מגדרית, בהדחת כל מי שלא בא לכם בטוב. האמת, כל מי שמעז לא לדבר לרוחכם, זהו, צריך להדיח אותו: יועמ"שית, פצ"רית, יועצים משפטיים, גנרלים. צריך ליישר קו עם השלטון. מי שלא, שילך הביתה. השתלטות עוינת על כל המערכות, ועוד לא דיברתי על השתמטות. ואללה יופי, זה מה שיש לנו וזה מה שאין לנו. בהצלחה למדינת ישראל.

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. מה שאני אומרת כאן לא תשמעו כמעט באף מקום. רוב האנשים או פחדנים על גבול הנמושות, או באמת קשה להם לתפוס את מה שקורה פה. ראשית, אני מישירה מבט לקצין הבכיר בשירות בתי הסוהר ששמו אסור לפרסום שנחקר ושוחרר. קודם כול דעו לכם, אני אומרת את זה קודם כול כסניגורית, וכל מי שהיה סנגור יודע שקצין - - כמה שנים,

- - שמוזמן לחקירה ונחקר באזהרה ומשוחרר, זה אומר שלא היה ואין בדל בחומר הראיות נגדו, אחרת הוא היה נעצר. זאת אומרת שלוקחים קצין בכיר בשירות בתי הסוהר, ומי שיודע, יודע איזה איש אדיר, עתיר זכויות, רב-פעלים, לוקחים אותו לחקירה כמו אחרון העבריינים, באיזוק, עם רובים, והוא משוחרר אחרי החקירה שלו. אתם מבינים על מה אני מדברת? מישהו יודע במי מדובר? אמות הסיפים צריכות להזדעזע.

אז קודם כול אדוני הגיבור, הגיבור.

אמות הסיפים מזדעזעות - - - אני מסירה את הכובע בפניך, מצדיעה לך, אדוני הקצין הבכיר בשירות בתי הסוהר, יודעת מי אתה, יודעת איזה פעילות אדירה אתה עושה, ואת העובדה שאתה משלם את מחיר רדיפתו של שר בישראל. עמד פה איזה חבר כנסת מיש עתיד - - יש לו שם?

- - אומר על השר איתמר בן גביר, שאני מכירה אותו באמת שנים כסנגור, לפני הכול היה סנגור, עורך דין - - מי זה? - - עמד ואמר שהיו 53 כתבי אישום נגד בן גביר,

איתמר הוא שיאן הזיכויים. איתמר בן גביר הוא שיאן הזיכויים. מ-53 כתבי אישום שהוגשו נגדו, הורשע בשמונה כתבי אישום: הפרעה לשוטר במילוי תפקידו - - בקטנה,

- - הקמת שאון במקום ציבורי, תמיכה בטרור כשאמר שכהנא צדק, אוי אוי אוי.

לשכת עורכי הדין, לשכת עורכי הדין עשתה הכול כדי שאיתמר בן גביר לא יהיה עורך דין. נהג מונית הוא לא יכול להיות, והוא שר בישראל, שאחראי למשטרה. אבל הוא היה עורך דין,

חברי הכנסת, גם לא שומעים

איך טעיתי בכם פעם? באמת, מפלגה שחשבתי שיש לה חזון. רק צרצרים ואמירות בלי כלום. ניפגש בתשעה מנדטים שאולי תקבלו,

כי אני לא רוצה לראות את הדמוקרטים, אני דווקא מעדיפה אתכם על יאיר גולן, אבל אתם במו ידיכם מחזקים את אחת המפלגות הנוראיות שתיכנסנה לכנסת באופן שלכם. כי את חושבת שאת עושה עבודה נהדרת.

באמת - - שמונה כתבי אישום.

וקצין המשטרה הבכיר אמר היום: מספרים לכם שיש כאן חשד להדלפות.

בשם כל השמות, קובעת בסעיף 8 שהמשטרה נתונה למרות הממשלה וסרה למרותו של השר לביטחון לאומי, שמתווה לה מדיניות. סעיף 8 ו-9 לפקודת המשטרה. מה עושה הגב' מיארה השערורייתית הזו?

אחרי שהיא פונה לבג"ץ ואומרת שלא טוב שאיתמר יהיה שר בישראל?

מי את בכלל?

אז כשאת לא יכולה לרדוף שר, את עושה את הדבר הבא: את מטילה אימה על הבכירים שבבכירים וסותמת פיות. ובכן, אני אומר - - תודה. רגע, לקחו לי את הזמן, אני מבקשת עוד 20 שניות. אני אומרת כאן לסיום, רבותיי, אנחנו רואים לך, גב' מיארה, רואים לך את הרדיפה שלך, משוללת הבסיס. והיום זאת תעודת עניות לממשלת ישראל, שחייבת, חייבת לפעול להעברתה של מיארה מתפקידה.

השר ארבל, צריך להצטרף לעניין הזה, להעביר את המחדלת הגדולה של ממשלת הימין.

אל תיתני עצות לשר הפנים.

אם נגיד שהוא נאשם בעבירה שיש עימה קלון את תגידי: אה, שטויות, עבירה של מה בכך.

אני לא סיסמאות - - - הוא עבריין. נהג מונית הוא לא יכול להיות. טלי, הוא עבריין, הוא עבריין לשעבר. לפי החוק, נהג מונית הוא לא יכול להיות,

חברי הכנסת. - - - המרשם הפלילי.

- - - ועם הארץ. בבקשה. תודה רבה. קודם כול, אין מה לדאוג. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש לו רק שמונה הרשעות, זה בסדר. אומנם מתוך 53, זה כאילו הסטנדרט. אם מישהו רוצה להיות, כל מי ששומע אותנו בבית, מישהו שרוצה להיות שר בממשלת ישראל, אתה צריך לייצר, לעבור את בן גביר: רק שמונה הרשעות פליליות ורק 78 הרשעות בתעבורה. אתה טועה, עבירה שיש עמה קלון - - - חבר הכנסת מיקי לוי,

אני מודיע לך מראש, אתה לא תוכל להיות שר לביטחון הפנים. הבן אדם לא יכול להעביר, אתה מדבר על נהג מונית? הוא לא יכול להיות מתנדב במשמרות הזה"ב, להעביר ילדים, אבל שר לביטחון לאומי הוא יכול להיות, כי זאת ממשלת חנמאל, זאת לא ממשלת ישראל. עכשיו, באמת, קודם כול, על פי פקודת המשטרה, המשטרה לא נתונה למרותו של השר, היא נתונה למרות החוק. הוא ניסה לעשות את זה, וזוכר חבר הכנסת סגלוביץ' הוא ניסה להכפיף את המשטרה אליו אבל הוא לא הצליח. המשטרה במדינת ישראל כפופה לחוק, ולא לשר העבריין, המורשע בפלילים, בתעבורה, במה לא.

רציתי לדבר על משהו אחר בכלל, סימון דוידסון. זו עבירה שיש עימה קלון, עבירה שיש עימה קלון. רציתי לדבר על ועדת הכספים, כי בכל זאת, עוד חוק תקציב. חבר הכנסת בליאק, זוכר, בדקה וחצי, אני אנסה לעשות את זה ממש מהר, אני אדבר בקצב טלי גוטליב,

לפני שבועיים, כשהיה דיון על חיפה והרחבה של מתווה הפיצויים. אני מעדכן אתכם, חבריי חברי הכנסת, שמשרד האוצר החליט לפצל את חיפה. הוא פשוט לא דיווח לראש העירייה. היו שם המון חברי כנסת, הוא החליט שקריית חיים וקריית שמואל לא קשורות לקריות ואין שם התראות, ולכן הן לא כלולות במתווה. ואז ראינו נציגות מופלאה של כל חברי הכנסת מהליכוד, כולל היחיד בדורו, זה שעכשיו בחיר ליבה של משפחת נתניהו, הלוא הוא אריאל קלנר, שזכה באמת לקבל לידיו את החוק המהותי שישנה פה את פני המדינה, ולהגיש את החוק הביזיוני של ועדת החקירה הפרטית שהם רוצים להקים. הוא תושב העיר חיפה, ובזכות החוק הזה גם יקבל את מפתח העיר. כמובן, האוצר עשה להם סיבוב. סמוטריץ' לקח אותם מסביב לפארק והפרידו את קריית חיים וקריית שמואל, שלא יקבלו את מתווה הפיצויים. - - - אתה משכת כבר את התביעה שלך על לוינסון? ליצן. משכת את התביעה? לא משכת את התביעה. אני מבקש להוסיף לי זמן. הסכם בוררות, ממש משכתי, אתם שמאל מטורלל.

עשר שניות.

הוא כתב התנצלות. עשר שניות, תודה רבה. תסיים. בקיצור, הם הגיע

אמרו להם: אין בעיה, ניתן לכל הצפון, לא ניתן לחיפה, ב-2 בדצמבר יהיה דיון בוועדת הכספים.

הגענו לוועדת הכספים - - תודה רבה. אין דיון על קריית חיים וקריית שמואל.

תתקשר למשטרה.

אתה סיימת לפני עשר שניות. לא סיימתי כי הוא פשוט מפריע לי. הליצן התורן שתובע את כל המדינה ומושך את התביעות שלו החליט להפריע לי. אז אמשיך בפעם הבאה.

חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה.

מה אתה צורח? דבר איתי באמצעות עורכי דין. רד מהדוכן, דמגוג. רק עם עורכי דין. חבר הכנסת כהן, תודה רבה. אדוני, אני לא מוכן שהם ידברו עליי. אז תתפטר. אז תשב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אומרים שאלו שלא לומדים מההיסטוריה, אני אשמח אם אלמוג ישב או שיצא. לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.

אתה משתלט על האירוע? אני אעזור לך.

אומרים שאלו שלא לומדים מההיסטוריה נדונו לחיות אותה שוב. עברו כמעט שנתיים מהרגע שיריב לוין עמד על הדוכן כאן ונשא נאום שהתחיל את כל הסחרור שמדינת ישראל עודנה נמצאת בו, וכעת אתם חוזרים בדיוק על אותם הדברים. בזמן שישראל נמצאת במלחמה הגדולה ביותר מהקמתה אתם ממשיכים במלחמה שלכם לרסס את הדמוקרטיה בחוק הרייטינג וסגירת התאגיד, פיטורי היועצת המשפטית, חוק חסינות מורחב לחברי כנסת, שחלילה אם הם מפיצים שקרים וקונספירציות לא יוכלו להוכיח אותם על טעותם בבית המשפט, חוק פרסונלי שמיועד להגן על מדליפים, מדליפי חומרים מסווגים שחלילה לא יפתחו את הפה. אבל כאן בדיוק הבעיה. לא החלפתם דיסקט אחרי 7 באוקטובר. מדינת ישראל ספגה את המכה הקשה ביותר שלה, ואתם מנצלים את העובדה שחלק גדול מהציבור לא מתעסק בדברים שאתם מקדמים כי הוא עדיין עסוק בחיים עצמם. הוא נלחם לשרוד את היום-יום במלחמה כלכלית ובדאגה לחיילים שנלחמים בעזה ובצפון, לחטופים במנהרות, 101 חטופים שלא ישרדו עוד הרבה זמן אם לא תיחתם עסקה להחזרתם. אכפת לציבור מהקניות בסופר, מהמצב הכלכלי, אבל אף אחד לא עושה כאן דבר ולו דבר קטן בשביל לסדר את המצב ולעזור לציבור. איך בנקודת הזמן הנוכחית הדברים שאתם מתעסקים בהם כאן יכולים לפתור את המצב ולעזור לציבור, סגירת החשבונות שלכם עם היועצת המשפטית, עם מערכת המשפט, עם לשכת עורכי הדין, עם ראשי מערכות הביטחון? איך בימים של מלחמה זה משרת את הציבור? איך זה משפיע על יוקר המחיה? הטירוף שנוצר כאן בשנתיים האחרונות התחיל בדיוק מהדברים ומההתנהלות שאתם פועלים בה ברגעים אלה. אבל הציבור בישראל נחוש. הוא חסם אתכם פעם אחת והוא יחסום אתכם שוב. אני לתומי קיוויתי שלמדתם משהו מהשנתיים האחרונות, אבל כנראה שסדרי העדיפויות - - תודה רבה. - - עדיין עקומים. משפט אחרון: הציבור בישראל לא באמת מעניין אתכם.

תודה רבה. חבר הכנסת משה סולומון, אינו נוכח. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, אני גר בנתניה. כל יום שאני צריך להגיע לירושלים, אני קודם כול נושא תפילה ל-Waze, לראות בכמה זמן אני אגיע הביתה מירושלים, בחזרה הביתה. ואני מוצא את עצמי בחודשים האחרונים,

מקלל בפנים את משרד התחבורה. אני אומר: איך יכול להיות שהבניין הזה, אנחנו מדברים על מיליון ואחד דברים ויש פה שרה במדינת ישראל שהתפקיד שלה זה יום-יום להיכנס למשרד, לפעול למען אזרחי ישראל, למען התחבורה בכבישים והתחבורה הציבורית, ואני כל הזמן רואה שהיא טסה לפה וטסה לשם, והתחלתי קצת לחפור ולראות מה קורה במשרד הזה, מה יכול להיות במשרד הזה, ואני גיליתי דבר שאתה לא תאמין. בתקופה שהיא נמצאת במשרד, הגברת מירי רגב, שזה היה פחות משנתיים, 17 בכירים עזבו את משרד התחבורה. 17, לא אחד, לא שניים. ואני מדבר איתך על בכירים, זה סמנכ"לים בכל מיני תפקידים. וחשוב שאנשים יבינו. רק בשבוע שעבר נעה סגל, סמנכ"לית תקצוב ותיאום תשתיות במשרד, הודיעה על פרישה. חיה אפשטיין קופול, מנהלת אגף הכלכלה ברשות אגף התחבורה,

יושבת-ראש חברת נתיבי איילון סיימה. סמנכ"לית אורטל ניב, סמנכ"לית מערכות מידע, פרשה. טלי ארקושין, גם כן סמנכ"לית, פרשה. היא ראש אגף מדידה והערכה. אבנר ברק, מנהל אגף תכנון מערכתי, פרש. שי קדם, ראש האגף לתכנון תחבורתי, פרש. ניר משה, ראש אגף בכיר תכנון ומדידה, פרש. נעה אבירם, סגנית ראש הרשות לתחבורה ציבורית,

ד"ר ארז קיטה, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,

אבי נאור, יושב-ראש הרלב"ד, פרש. מיכה מייקסנר, מנכ"ל רכבת ישראל, פרש. 17 בכירים במשרד התחבורה עזבו את תפקידם, והמשרד נותר ללא אנשים שיכולים לנהל אותו. השרה טסה ומטיילת בחו"ל. אין אנשים שעובדים במשרד. מה אנחנו מצפים? כשאני חוזר בחזרה ל-2019 אני מבין את ההתנהלות של השרה מירי רגב. ב-2019, כשהייתה שרת התרבות והספורט, בהחלטה שערורייתית הרסה את כל משרד הספורט והעבירה מעל מיליארד שקל למשרד האוצר, ועד היום הספורט הישראלי מדמם על החלטות הזויות של שרת הספורט דאז. אז אני קורא לשרה מירי רגב, שבי על הכיסא במשרד ותתחילי לעבוד.

חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, ככל שנמצא במליאה, שוב אני תוהה, איך שר אוצר לא נמצא בדיון על אישור תקציב המדינה. אבל אתמול שר האוצר פרסם ציוץ, אין לי מילה אחרת,

שבו הוא טוען שהמדיניות האחראית שלו שומרת על כלכלת ישראל חזקה ואיתנה, סוף ציטוט. האמת היא שאני יכול לומר שאכן כלכלת ישראל הייתה חזקה ואיתנה עד לפני שנתיים. היום כל נתון אובייקטיבי מראה את ההפך.

אחרי חמש הורדות דירוג האשראי, הצמיחה השלילית לנפש, יחס חוב תוצר שמתקרב ל-70%, העלאת מס הכנסה,

ביטוח לאומי, מס בריאות על מעמד הביניים, היא הרבה פחות חזקה, והממשלה שתוקפת ומחלישה את מוסדות השלטון הורסת את העתיד הכלכלי של הילדים שלנו. שמעתי בשבוע שעבר את שר האוצר מבלבל את המוח כי כיבוש מלא וניהול אזרחי של רצועת עזה יעלה למשלם המיסים הישראלי כמה מאות מיליוני שקלים בשנה, וחוזר שוב על השקר הזה כי המלחמה היא טובה לכלכלה. שימו רגע בצד את האסון האסטרטגי הבין-לאומי. אני רוצה לדבר על הכסף, כמה מאות מיליוני שקלים. ראשית מי שמזלזל בכמה מאות מיליוני שקלים לא ראוי להיות שר האוצר. אבל מעבר לזה אני רוצה להזכיר לכם, חבריי חברי הכנסת, כי לפני כמה חודשים הביאו לכם את התקציב הנוסף, מס' 2, ל-2024: הוצאה נוספת על פינוי תושבי הצפון, לחמישה חודשים בלבד, בעלות של, שימו לב, 3.4 מיליארד שקל. אז שר האוצר רוצה להגיד לנו כי ניהול אזרחי מלא לשנה שלמה של רצועת עזה יעלה כמה מאות מיליוני שקלים? כמה אפשר לשקר ולזלזל באינטליגנציה של הציבור? מדובר לפחות ב-30 35 מיליארד שקלים בשנה. החזון המשיחי של שר האוצר ושל החברים שלו לא ישאיר לישראל ולכלכלת ישראל סיכוי לשרוד. יתרה מזאת, שר בכיר, שפועל למימוש החזון המשיחי שלו בניגוד למטרות המלחמה, ומקריס את כלכלת ישראל, צריך לעמוד לדין על הפרת אמונים, לתשומת ליבה של היועצת המשפטית לממשלה.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, אנחנו דנים על חוק התקציב, ומאחורי המספרים יש אנשים. היום בשנת 2024 אי-אפשר לגמור את החודש במדינת ישראל. אי-אפשר לשרוד כלכלית במדינת ישראל. למעלה ממיליון איש חיים מתחת לקו העוני, ולעולם לא יעלו מעל קו העוני. האנשים האלה, גם אם יעבדו 24 שעות ביממה, לעולם לא יגיעו לרמה שתאפשר להם לשלם שכר דירה, לשלוח ילדים לחוג, לקנות מצרכים. אני כבר לא מדבר על דברים כמו לאכול בשר,

שהוא פשוט, מחירים מופקעים במדינת ישראל. אני רוצה להזכיר לצופים בבית וגם ליושבים כאן בבית הזה, מה היה בשנים קודמות. זה בעצם 16 שנה שראש הממשלה נמצא בשלטון כראש הממשלה, אני כבר לא מדבר על הקדנציה הראשונה. אני בדקתי מה היה בסוף שנות התשעים.

אדוני היושב-ראש,

כי אני עליתי ב-1997. אני זוכר את המחירים. היית יכול להיכנס לסופר וב-50 שקל לקנות דברים שמספיקים לך לכמה ימים.

אתן לך נתון שמשקף את הפער הכלכלי העצום שמדינת ישראל עוברת בשנים האלה. בשנת 1998 משכורת מינימום בחודש הייתה סביב 2,600 שקלים. השכר לשעה, 14 שקלים, והדולר היה סביב קצת יותר מ-4 שקלים. זה אומר שאם היית משלם על שכירות 400 דולר, 450 דולר, אפשר היה למצוא דירה באזור גוש דן, 500 דולר. אז אם יש לך אחד עם משכורת מינימום, זוג, ובן זוג נוסף במשכורת מינימום, אפשר לחיות. היום כעבור 27 שנה, שמתוכן, כפי שאמרתי, 16 שנים של ממשלות נתניהו, המינימום הוא 5,880 שקלים, 32 שקלים לשעה, אבל המחיר הממוצע, היום לא תמצא פחות מ-6,000 שקל לדירה, שזה 1,500 דולר. אז מה אנחנו מקבלים ב-27 שנה של הכלכלה הישראלית? שמשכורת המינימום עלתה פי שניים, אולי שניים וקצת, אבל המחירים של השכירות, המחירים של המזון והמחירים של המחיה עלו פי ארבעה וחמישה. פי חמישה. שכירות פי ארבעה, מ-400 ל-1,500 דולר. זו לא הדירה הכי טובה. זה בדיוק מראה לך שהתקציב הזה של 2024 ו-2025 פשוט יכניס עוד אנשים לעוני, כי הוא לא נותן מענה, מדינת ישראל תמשיך להיות יקרה, ולאנשים לא יהיה איך לגמור את החודש. זה הסיפור הכלכלי של מדינת ישראל תחת ממשלות נתניהו. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה,

אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. בבקשה, גברתי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, 101 חטופים, 423 ימים. כמדי מוצאי שבת אני מצטרפת לעצרת המשפחות. העצרת מתקיימת בשער הנגב, וכן, אלה כל המשפחות, לפחות מרביתן, שלהן יש חטופים, מהקיבוצים, מהאזור. אני רוצה לשתף אתכם בדבריו של קובי בן עמי, אחיו של אוהד בן עמי, שחטוף: שלום לכולם, לא תכנתי לדבר היום אבל אני רוצה, חשוב לי לבקש מכם ולומר, המשפחה אישרה היום לפרסם את הסרטון לגבי החטוף, וכפי שכולכם יודעים, אני אתעלם מהקריאה, כי זה מקשה עליי. אני מעדיפה לספר לכם שעלו משפחות לדבר, משפחות החטופים. הייתה שם הגר ברודץ', הייתה אשתו של יוסי שרעבי וכמובן קובי בן עמי, ומי שנמצאת איתנו כמעט בכל צאת שבת, לישי, שבעלה חטוף. אפשר לשמוע מהם את החוויות הקשות, החוויות של השיחות, של המילים האחרונות וחוויות השבי, אני מנסה לחשוב יחד איתכם,

חזרו וחלקם עדיין לא, החוויות של אלה שהיו בשבי, את התיאור, את הפחד, את הבכי החרישי, את האפשרות לצאת להתפנות, לזוז בכלל בתוך המנהרות החשוכות והקרות. ואנחנו נמצאים כאן בתוך המליאה, בתוך הבתים שלנו, בחדרים שלנו. אני רוצה לבקש מכם, באמת: בכל פעם שאתם נכנסים למקום שחם לכם, שהמיטה שלכם חמה, שסיר המרק שלכם מבעבע, תחשבו על אלה שנמצאים שם על אדמה, על חול, על איזה מזרן, עם איזה בגד שהם לא הורידו 423 ימים. בואו נרעיד את המדינה. אנחנו לא צריכים להיות כאן. אנחנו לא צריכים להיות כאן. אנחנו צריכים כולנו לצאת לרחובות עד שהם יחזרו הביתה. חברים, זה לא שפוי. אני מנסה לתאר אם זה היה קורה, חלילה, מה מצופה? מה מצופה? יש פה הנהגה, וסיימנו עם כל מה שיש מסביב - - תודה. - - ויש ניצחונות מרהיבים. אני שוב פונה אליך, ראש הממשלה, ואל כל חברי הקבינט, ואני מזכירה - - תודה. - - שמפלגת יש עתיד נותנת רשת ביטחון. תחזירו אותם הביתה.

זה לא הגיוני לשמוע את הסיפורים, לשלם במחיר. וכן, רק עסקה תחזיר לנו אותם הביתה. תודה רבה.

חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש.

בשבוע שעבר נפגשתי עם כמה משלחות מכל העולם, נפגשתי עם משלחת של נשים מסין, נפגשתי עם משלחת של הפרלמנט של אסטוניה ושל הפרלמנט של פינלנד, נפגשתי עם 30 כומרים מסיאטל וקיימתי אירוע תמיכה ותפילה משותפת עם נוצרים אוונגליסטים מ-17 מדינות בעולם שהגיעו לקראת כ"ט בנובמבר. זה אירוע שאני מקיימת בפעם השנייה בכנסת. קיימתי אותו בפעם הראשונה בשנה שעברה, ואני מקווה שאמשיך את המסורת של התמיכה וההזדהות עם מדינת ישראל והצבא. את כל זה עשיתי בשבוע אחד. רציתי להסביר ולספר את הסיפור הישראלי, מה עבר עלינו בשנה האחרונה. סיפרתי להם את האמת על המלחמה שנכפתה עלינו, על זרועות התמנון האיראניות והכוונה של איראן להשמיד אותנו,

על החטופים. התפללנו ביחד בעבור החזרת החטופים. האנשים האלה שפגשתי הם החברים הכי קרובים שלנו בעולם, ועלינו להמשיך לחזק את הקשרים איתם. לצערי, המסר של כל המשלחות, גם מהפרלמנט, גם מהאוונגליסטים,

ברור וכואב. הם אומרים לנו: למה לא שומעים ולא רואים אתכם? הסיפור הישראלי פשוט לא קיים במדיה הבין-לאומית. התחושה היא בדיוק כמו לפני שנה, אנחנו ממשיכים להפסיד במלחמת ההסברה. רק אתמול בוועדת הכספים, לצד העברת כספים קואליציוניים לחיזוק זהות יהודית ולמשרדים שונים, עבר גם תקציב בסך 40 מיליון שקלים לטובת הפקת סרטוני הסברה ישראלית. ואני כמובן חושבת שלהעביר כסף לטובת ההסברה זה מהלך ברוך ומבורך, אבל אני תוהה: האם העסק הזה בכלל מנוהל? איפה מפרסמים את הסרטונים האלה שבשבילם אושר תקציב כזה גדול? היכן יש פירוט? מה האימפקט של הסרטונים האלה? מישהו בודק? מישהו עושה בקרה? זה שקוף לציבור? לנו, לחברי הכנסת?

האם יש בכלל מישהו שמתכלל את נושא ההסברה הישראלית? מה קורה במשרד החוץ? במשרד התפוצות? במשרד ראש הממשלה? מה האסטרטגיה שלנו בנושא? לפני חצי שנה ראש הממשלה דפק על השולחן ואמר בקולו שאנחנו מפסידים בנושא ההסברה.

האם נעשה משהו בנדון? אנחנו חייבים לבנות ממש צבא חזק, עם רמטכ"ל - - תודה רבה. - - עם אסטרטגיה ברורה, כדי לנצח בתחום ההסברה - - תודה רבה. - - אחרת אנחנו נפסיד גם פה.

חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, 423 ימים עברו מאז השבת השחורה באוקטובר, האסון הכבד ביותר שידעה המדינה. היום הייתי בדיון מאוד חשוב בוועדה לביקורת המדינה שבו הוצגו בפנינו עיקרי מסקנות והמלצות הדוח של ועדת החקירה האזרחית, אותה יוזמה אזרחית ברוכה שקמה מתוך מחדל המנהיגות וסירוב ראש הממשלה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בדוח הוצגו עדויות וממצאים מטלטלים, כשל מערכתי מהותי של כל הדרגים. הוועדה קובעת כי ראש הממשלה נתניהו אחראי לפגיעה בכל מוקדי קבלת ההחלטות, ובהם הקבינט והמל"ל, באופן שמנע כל דיון רציני הכולל ריבוי דעות בסוגיות המשמעותיות. נתניהו אחראי במידה רבה לקונספציה של כסף תמורת שקט, ואחראי להשתקת הקולות שביקרו את הקונספציה הזו. כולנו התמכרנו לשקט ולגישה של כסף יענה את הכול. התמכרנו גם למודיעין, ומודיעין טוב ככל שיהיה אינו חזות הכול. הגורמים שהיו אמורים לאתר את האיום בזמן היו עיוורים לסימני האזהרה. התמכרנו גם לטכנולוגיה, שאפשרה למקבלי ההחלטות לצמצם תקציבים ולבטל חלופות, אבל כשהטכנולוגיה קרסה, נותרנו ללא עיניים וללא יכולות פיקוד ושליטה בשטח. גם מדיניות ניהול הסכסוך במקום סיומו הובילה לחידלון. ראש הממשלה נתניהו נהג במדיניות של שקט ייענה בשקט, והסתפק בהבנה שמדי פעם יהיה עוד סבב לחימה בעזה. מדיניות ההכלה של האיומים על הגדר התפוצצה בפנינו, וכשלה כישלון אדיר. בחמאס ובחיזבאללה צפו במתרחש בחברה הישראלית בשנים האחרונות. הם ידעו על המשברים הפוליטיים והחברתיים, וכך התזמון המתאים לפגוע בנו הגיע לאחר שנתיים סוערות וריבוי שסעים על רקע פוליטי. התפתחה כאן תרבות של פסקנות במקום ספקנות, הדיונים הצבאים רודדו והפכו שטחיים, והייתה אווירה כוללת של יהירות, אחידות קולות בצמרת והערכת חסר של האויב. במשך זמן רב איש לא התייחס אל הכתובת שהייתה על הקיר. במבחן התוצאה, כל מנגנוני ההגנה קרסו. חיילים וחיילות, אזרחים ואזרחיות הופקרו לגורלם. למרות שכמעט הכול היה ידוע ברור וכתוב, אף אחד לא קרא, לא הבין ולא פעל למניעה. הוועדה האזרחית ממליצה לאמץ תרבות של לקיחת אחריות, תחקור ותיקון ברמה הלאומית. והחשוב מכול: אנחנו חייבים למשפחות הנרצחים, החטופים והנפגעים ועדת חקירה ממלכתית.

חבר הכנסת מיקי לוי. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חברי הכנסת, נמצא חבר הכנסת, נמצאה האבדה, חבר כנסת שיגיש את החוק ההזוי על הקמת ועדת חקירה מיוחדת. חבר הכנסת אופיר כץ, איך זה שלא לקחת את זה?

אני מבין איך לא לקחת את זה. איזה חוק הזוי. אם אתם חושבים שהאופוזיציה תשתף איתכם פעולה ותיתן שני חברי כנסת להקים את הוועדה הפחדנית, העבריינית, עם החוק ההזוי הזה, אתם טועים. לא תקום ועדת חקירה מן הסוג הזה. ועדת חקירה מהסוג הזה אך מחזקת לנו את תפיסת העולם שנתניהו פחדן, פוחד לקבל אחריות, פוחד מוועדת חקירה ממלכתית. שנה שלמה, שנה וחודש וחצי אין לו את האומץ לבוא ולהגיד שני משפטים, בכל משפט שלוש מילים. המשפט הראשון: אני מקבל אחריות, זה ממנו והלאה, זה חזק ממנו, והמשפט השני: ועדת חקירה ממלכתית. חבר הכנסת קלנר, לא רוצה לכנות אותו במילים לא יפות שליחו של מי? החוק ההזוי הזה, גם אם תעבירו אותו ברוב שיש לכם, 68 ימין מלא מלא, כל אחד מכם יצטרך להסתכל בראי אל פני ההיסטוריה, ופני ההיסטוריה יסתכלו על מי שיצביע בעד חוק הזוי כזה, עברייני, להקמת ועדת חקירה מיוחדת. האסון הכי גדול שאירע למדינת ישראל מיום הקמתה, ועדת חקירה מיוחדת, כאשר במדינת ישראל הוקמו ועדות חקירה ממלכתיות לדברים של מה בכך, יחסית. כל הדברים היו חשובים: השילומים מגרמניה עבור שורדי השואה, משבר המים, עקורי גוש קטיף, שימו לב, על עקורי גוש קטיף הוקמה ועדת חקירה ממלכתית על ידי הוועדה לביקורת המדינה, מניות הבנקים. איך אתם חושבים להקים ועדה הזויה פוליטית בעיקרה לאסון הכי גדול שהיה במדינת ישראל, לאונס נשים, לרצח ילדים, לרצח גברים, להפקרת יישובי העוטף, להפקרת התצפיתניות? היום הייתה ועדת החקירה, לא אספיק להגיד את זה. אעלה פעם נוספת. אני יכול להגיד לכם: תתביישו.

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. תודה. כנסת נכבדה,

השעה עכשיו אחרי 10:00, ואני הערב לא הייתי בבית ולא יכולתי להקריא לילדים שלי את הסיפור בשעת הסיפור הקבועה שלנו, אז ברשותכם, אקריא להם מכאן, מהבמה. אני תמיד מנסה להנגיש להם את מה שקורה במדינה באמצעות סיפורים פשוטים. אז אתם מוזמנים להאזין לסיפור הבא: באמצע יער עתיק וסבוך חי פשפש קטן שתמיד חלם לעלות לגדולה. עד שאצליח, חשב לעצמו בעודו מביט במראה, אדבר על כולם סרה. הפשפש היה מעביר את ימיו בללכלך על הבריות: הנמלים? עצלניות, האריות? רכיכות, הנמרים? סוסים טרויאניים, הסוריקטה הצופה? בת יענה, הסוס? חמור, וכך הלאה והלאה. כולם היו נבלות חוץ מהפשפש שחי על אתונות וחיפש מלוכה. יום אחד פרצה ביער שרפה גדולה. החיות התגייסו לכיבוי הבעירה חוץ מהפשפש, שברח וטיפס על ענף של עץ, ובזמן שהחיות סיכנו את עצמן כדי להציל את הכלל, התחיל לצעוק ולדרוש את כל הסמכויות לידיו. כי הפשפש ורק הפשפש יכול לעצור את האש, חזר וליהג בעודו מפיל מהעץ עלים יבשים אל הלהבות שלמטה.

בזמן שהפשפש מקשקש, הגיע אל מתחת לעץ הפיל הגדול, רוקע ברגליו על האדמה, מחסל מוקד תבערה אחרי מוקד תבערה. הינה ההזדמנות שלי, חשב הפשפש. הוא קפץ על גבו הרחב של הפיל וזחל עד לראשו. הפיל דילג מעל עצים שנפלו, חצה ואדיות והרים, רוקע ברגליו, מכבה את האש, מועך גחלים לוחשות. ובעוד כל החיות מוחות טלפיים ומסתכלות על הפיל בגאווה ובתודה, צעק הפשפש: על לא דבר,

ובירך: ישתבח שמי ויתהלל. אני הפשפש שניצח את האש.

בעודו יושב מדושן עונג, שולח נשיקות אל עצמו במראה, פתח רדיו ושמע ריאיון בגלי צה"ל שבו השר איתמר בן גביר אומר: אני נכנסתי לקבינט, ותראו איזה יופי, פתאום חיסלנו את נסראללה, פתאום עשינו מבצע ביפרים, פתאום יצאנו לתמרון. שמע הפשפש וצחק. לילה טוב, ילדים שלי. תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אדוני השר שם ביציע, אני רוצה להודות מעל בימה זו לנשיא הנבחר טראמפ על אמירה חותכת,

אולטימטום של ממש לחמאס שיחזיר את החטופים עכשיו או שיקבל עליו גיהינום. זו אמירה שאני חושב שכל ישראלי שקרא אותה קיבל צמרמורת בגוף, ממש כמו שאני קיבלתי. האמירה הזו היא אמירה שהייתה צריכה להישמע מצד כל מעצמות העולם ב-7 באוקטובר, אמירה ברורה, אמירה שמסבירה שאין פה מורכבות בנרטיב. זו אמירה של עולם חופשי, מערבי, שמבין מי הטוב, מבין מי הרע, לא מתפלפל, לא מסתבך ולא מנסה להכניס כל מיני שיקולים כדי לצאת בסדר עם כולם. זה אפילו מדהים קצת לראות שהאמירה של הנשיא טראמפ, שעבורנו כישראלים היא אמירה כל כך ברורה מאליה, היא אמירה של צדק, כשמגיע מנהיג ואומר: המעשה הכי נתעב בעולם קרה ב-7 באוקטובר, שחררו אותם עכשיו או שתישאו בתוצאות. אני חייב להגיד שכמחוקק, כאזרח, מאז 7 באוקטובר אני שוב ושוב ציפיתי לשמוע את זה. ציפיתי לשמוע את זה ממנהיגים בעולם המערבי, ציפיתי לשמוע את זה מאישי ציבור. זה נראה לי משהו כל כך טריוויאלי אפילו.

כשאנחנו ילדים מדברים איתנו על טוב ורע. כשאנחנו מתבגרים אנחנו מבינים שהמושגים של טוב ורע הם הרבה פעמים מעורפלים, סובייקטיביים. ועדיין יש בעולם הזה גם אמת אבסולוטית מוחלטת, אובייקטיביות גמורה וטהורה, כמו במקרה הנורא של החטופים. העולם המערבי, שלא אמר את מה שהנשיא טראמפ אמר היום, מן הראוי שיישר קו ויצטרף לאולטימטום, ויעביר מסר ברור לחמאס שאומר: שחררו את החטופים מייד, או שתישאו בתוצאות ותחוו גיהינום.

תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה, גברתי.

הצעת החוק התמימה,

של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שתעלה ביום רביעי, הקובעת זכות להפרדה מגדרית באקדמיה כדי לשלב את המגזר החרדי בלימודים וכדי לשלבם בהמשך בשוק העבודה, היא לא אחרת מאשר פתח לאירועים של אפליה במרחב הציבורי, בניגוד לחוק האוסר אפליה ובניגוד לזכות השוויון. אם הצעת החוק הזאת תעבור, המשמעות תהיה ברורה: המוסדות האקדמיים במדינת ישראל יהפכו למוסדות הממסדים אפליה מגדרית באופן חוקי, וזו רק תחילת הדרך. על פי החלטת ממשלה משנת 2014, ממשלת ישראל הכירה בתופעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי כתופעה חמורה המתאפיינת בהזזת נשים ובהטלת חסמים מטעמים מגדריים על נוכחותן של נשים, ולכן הממשלה דאז חייבה פעולות אקטיביות כדי למנוע את התופעה והחליטה החלטת ממשלה וחוקקה חוק האוסר אפליה. ולא ייאמן שהיום, בשנת 2024, במציאות שבה החברה הישראלית, יש בה כבר נשים גיבורות, משרתות כלוחמות, כטייסות בשדה הקרב, תוקפות באיראן, בזמן שנשים נלחמות על מקומן במוקדי קבלת החלטות, הממשלה הזאת מקדמת חוקים שידירו נשים מהמרחב הציבורי ויחזירו את מדינת ישראל לימי הביניים. זה ברור שזה לא ייגמר באוניברסיטאות, ומהר מאוד נראה את זה בספסלים האחוריים באוטובוס, בספריות, בקופות חולים, על גדות המדרכה, פשוט נעביר נשים ללכת על מדרכה אחת וגברים על מדרכה אחרת,

בתמימות, כי יש זכות לנשים להפרדה מגדרית, שבקצה מפלה נשים, את כל הנשים, ומדיר אותן מהמרחב הציבורי. הצעת החוק היא מדרון חלקלק. היא לא רק מדרון חלקלק, היא המדרון עצמו. היא מבטלת בהינף יד חקיקה שנקנתה בייסורים בעקבות אירועי הדרת נשים לאורך שנים, ולכן החוק קבע במפורש שאפליה היא הדרה. במדינה דמוקרטית מתוקנת, במקום שהממשלה תילחם באפליה כנגד נשים, היא מחוקקת חוקים שמעגנים את האפליה, גיבוי חוקי לכל מי שמדיר נשים. עכשיו נכניס את זה לתוך חוק ממוסד וניתן guarantee לכל מי שיגיד לאישה לעבור לספסל האחורי של האוטובוס, כי אפשר.

אדוני, משפט אחרון. אני רוצה להזכיר לכל הליברלים מהליכוד את דבריו של ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי כבר בשנת 1929 אמר לחבריו בוועד העיר - - תודה רבה. אדוני, רק דבריו של ז'בוטינסקי. - - "בכל ליבי הייתי רוצה להשתתף בהוצאות ועד העיר, אבל עד שלא יהיה מקום וחלק - - - לנשים בעסקי העדה, שמי לא יימצא ברשימת משלמי המיסים של מוסדכם". קחו דוגמה מז'בוטינסקי. תודה רבה.

חברת הכנסת וולדיגר, אינה נוכחת. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, אתמול חשף העיתונאי אביעד גליקמן ששרה נתניהו קיבלה עדכונים מראש מפרקליטות המדינה בדבר סעיפי כתב האישום כנגד החשודים בירי נורי התאורה אל עבר בית ראש הממשלה. כזכור, שרה נתניהו אינה נפגעת עבירה. היא לא הייתה נוכחת במקום, שום דבר לא כוון אליה, ועם זאת, היא קיבלה עדכון מוקדם, מה שמעלה בסימן שאלה את טיב החקירה ומחייב לבדוק זיהום חקירה ושיבוש חקירה. זה נתפס,

שהיא עודכנה מראש על סעיפי כתב האישום לפני שפורסמו? היא לא נפגעת העבירה. ממש הלך רוח מקארתיסטי לחלוטין. יש לומר שזה מתווסף לדברים אחרים, למשל שר ביטחון, זה שנבחר לתפקידו כדי לחוקק חוק השתמטות בזמן מלחמה, האיש שעוסק בפטור לטרור יהודי והתנכלות לאחים לנשק תוך כדי מלחמה, כן? אני רוצה להגיד לכם, הלך הרוח הזה של רדיפה והתנהלות שלטונית מאיימת על מתנגדי שלטון הוא סכנה אמיתית לדמוקרטיה, אבל גם לחיים שלנו, גם למציאות חיינו. מי שנדמה לו שזה נקודתי, טועה לחלוטין. ככה אנחנו מגלים שקבוצת תומכי הליכוד מסמנים עיתונאים בתאגיד לפי מידת תמיכה בממשלה, לפי קטגוריות, כאילו זה המדד אם התאגיד, כן או לא, או כאילו ביקורת על ממשלה בזמן מלחמה, אחרי טבח, הפיכה משטרית, קריסה כלכלית והכול, היא דבר שאסור שיקרה, ואם הוא קורה, אתה מסומן. זה כבר דיקטטורה על מלא. פעילי מפלגת שלטון עושים טבלאות של עיתונאים כדי לדעת כיצד נכון לנהוג בתאגיד השידור הציבורי. רצף של דברים מופרעים לחלוטין. אני רוצה כן להגיד שבנוגע לחשיפה של גליקמן, פניתי לעמית איסמן, פרקליט המדינה, בדרישה לתשובות, עם סימן שאלה גדול על טיב החקירה וזרקור על כך שיש חשד לזיהום חקירה. אני אחכה לתשובתו. ניכר שיש כאן הלך רוח מקארתיסטי שמשליך על שומרי הסף, אנשים שצריכים לעמוד בפרץ ולא להיכנע, לשמור על המדינה, על הממלכתיות, על ישראל, לשמור על הממלכה ולא לשרת את המלך.

חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש.

חבריי חברי הכנסת, אני חשבתי לעצמי היום, כשישבתי בוועדת הכלכלה,

איך לומר, האדישות, האדישות שבה אנחנו כבר מקבלים ומסתכלים על משפחות החטופים.

ימי שני הם ימים מאוד עמוסים בכנסת, וכמובן שמטה המשפחות מקפיד להגיע, והם יושבים בפתח הוועדות ובדרך כלל פותחים בדברים. ופשוט הסתכלתי על החדר, וישבה שם דודתו של שגיא דקל חן, החטוף היקר, שיש לו שלוש בנות קטנטנות ואישה שמחכות לו בבית, והיא דיברה על עומר נאוטרה, זיכרונו לברכה, שהיום בבוקר התקבלה ההודעה שהוא נרצח ב-7 באוקטובר והוא חטוף. היא אפילו לא דיברה על האחיין שלה, היא דיברה על מישהו אחר. היא הייתה מאוד חזקה ברגעים האלה, אבל הדמעות לא הפסיקו לרדת לה מהעיניים. היא לא יכלה לשלוט בזה. הסתכלתי על החדר ועל האדישות המטורפת שהחדר התנהל בה. ישב שם שר החקלאות, ובסיום דבריה,

שום תגובה. הוא לא פנה אליה, הוא לא אמר לה משפט, שני משפטים: הלב שלי יוצא אליכם, החטופים זה מעל הכול, אנחנו נעשה הכול להשבתם.

התעלמות, כאילו זה אוויר. אני רוצה להקריא לכם מדבריה של פרופ' מירב רוט, שהיא פסיכולוגית קלינית והיא פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות מאוניברסיטת חיפה, והיא מהצוות המוביל שמטפל בנפגעי 7 באוקטובר.

מתוך כתבה שהתפרסמה בהארץ, להקריא לכם קצת על הפרשנות שלה של מה קורה לנו: "תגובת ההנהגה למחאה להשבת החטופים עלולה לגרום לנו להתייאש, וזו בדיוק התוכנית: לשחוק את כוח ההתנגדות שלנו. לתת לנו תחושה שאנחנו אוויר. אל תתבלבלו, הם לא סתם תוקפים. הם עושים זאת כי אנחנו משקפים את מה שהם רואים בראי, כי המאמץ שלנו כן משנה". הוא מאוד משנה. היא מדברת על הממצאים הנפשיים הקשים ביותר שאפיינו את פדויי השבי שבהם הם טיפלו מאז העסקה הראשונה: "ניתוק (דיסוציאציה) חריף, חוסר התמצאות במרחב,

חרדות, דיכאון, התקפי זעם, הפרעות שינה. אלה נמצאים בהלימה לנתונים הגופניים המזעזעים שנתגלו אצלם, פגיעות במערכת העיכול,

מצוקה נשימתית, דלדול שרירים ועוד, שאפיינו את השבים אחרי 50 יום". זה, שלא לדבר על אחרי שנה ו-. "במקום שממשלת ישראל תרגיש מבוישת,

מכה על חטא, חברי הממשלה תוקפים את משפחות החטופים, ונשאלת השאלה למה". הפירוש הפסיכולוגי שלה, של פרופ' מירב רוט הוא, "הם תוקפים אותם ומגרשים אותם מכל ועדה ומפגש, כי הם פועלים עליהם כמו מראה. כשחברי הממשלה מביטים בהם או בנו, הם רואים השתקפות של כישלון עצום שנובע מרשלנות, זחיחות וערלות לב,

"היוהרה היא אחותם התאומה של העיוורון והאדישות. מי שיוצאים להפגין ולמחות משקפים את חטא היוהרה שלהם ותוצאותיו האיומות". תודה. רגע, משפט אחרון. "לכן הם מנסים לגרום לנו למה שאנחנו מכנים בפסיכולוגיה 'חוסר אונים נרכש': אנחנו רגילים להלימה בין המאמץ שלנו לתוצאות" ופה אין הלימה, אבל המטרה של הדברים שלה היא לחזק את הקהל שמפגין למען החטופים ולהשאיר את זה על סדר-היום.

חברת הכנסת יסמין פרידמן. אין הלימה,

אל"ף. יש אלימות. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני בכלל עליתי לדוכן כדי להעביר משהו סופר-חשוב. הממשלה לא עוסקת בהפיכה משטרית, מה פתאום? למה שתחשבו ככה בכלל? למה שתהיו מודאגים? זו ממש לא הכוונה שלה. הם פשוט רוצים לפשט לכם את החיים. חס וחלילה, לא צריך שתחשבו, שתעמיקו, שתחקרו מה הממשלה עושה, לא צריך שיפקחו עליה, לא צריך שיפריעו לה. כל עוד אתם חושבים או מיישרים קו עם הממשלה, הכול תקין ועתידכם מובטח. למה בעצם שתחשבו שהממשלה רוצה לפגוע בחופש הביטוי? מה זה השטויות האלה? אנחנו נסדר עבודה לכל כתב שהדירוג שלו הוא 1 או 2 במדד הנאמנות לממשלה. ראיתם את הדירוג הזה? אין לי מושג מאיפה הוא הגיע, אבל דירוג על מדד נאמנות לממשלה.

הם גם יהיו לארג'ים, אם אתה מדד 3, אז אולי תהיה בצוות הכנת קפה, אם אתה ערוץ טלוויזיה שהוא גם שופר של הממשלה, אז נגדיל ראש, נדאג לך למחיקת חובות, להטבות שתפורות בדיוק במקרה למידות שלך. למה באמת שתחשבו שהממשלה מחלישה את מערכת המשפט? זה בכלל לא נכון. בסך הכול מה שהיא עושה, היא דואגת לגיל השלישי, שיצאו מהר לפנסיה, במיוחד אם אלה שופטים. אז מה אם שר המשפטים לא מקיים את צו העליון ולא ממנה נשיא לעליון כבר יותר משנה, רק כי הוא לא מצליח להגיע לרוב לשופט שהוא רוצה.

בואו נשנה את החוק ונאשים את היועמ"שית לקינוח. למה אתם מלינים שאנחנו רוצים לדאוג לחלשים? חברי כנסת עומדים בפני חקירה, מה,

הרי היא סתם חוקרת אותם. אין כלום, לא היה כלום. והינה גם דאגה לחלשים יש פה בכלל. אם אפשר להפריד בין נשים לגברים, מה טוב,

באוטובוסים, באקדמיה, ותכף בטח בכנסת. אז לסיום, אני רוצה להרגיע, לא מדובר בהפיכה משטרית, אלא קצת כמו שיפוץ קטן בבית. נכון, בזמן השיפוץ יש רעש, אבק, אולי בטעות מישהו מוריד איזה קיר תומך, אבל כשתראו את התוצאה הסופית, תבינו שזה לא הבית שלכם וגם לא המדינה.

תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני שר הרווחה יעקב מרגי, בזמן שהותה של השרה להפקרת הסביבה עידית סילמן בוועידת האקלים בבאקו, היא נתנה ריאיון עיתונאי שבו התחייבה שהיעדים בחוק האקלים לא ישונו, שהיא לא תיכנע ולא תתפשר על כך. אתמול הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק האקלים, וראה זה פלא, לא רק שהיעדים העלובים שהופיעו בחוק שונמכו, אפילו אותם הממשלה יכולה לדחות בלי אישור הכנסת.

על מה אנחנו מדברים, ולמה אני פונה אליך, אדוני שר הרווחה? לא כי אתה היחיד משרי הממשלה שנמצא במליאה, אלא כי מדובר בסופו של דבר על הקרקע שאנחנו הולכים ללכת עליה, על האוויר הנקי או המזוהם שאנחנו נושמים, על המים הנקיים שאנחנו הולכים לשתות, על האוכל המזין שאנחנו צורכים, על הביטחון הלאומי, על הבריאות, על הרווחה של אזרחי ישראל. והחוק הזה שעידית סילמן מקדמת, חוק האקלים, הוא חוק גרוע, כי הוא לא גורם לממשלה לעבוד כדי להילחם במשבר האקלים ולהגן על הסביבה. מה שהיה הוא שיהיה. עסקים כרגיל. ולמה זה מסוכן? כי ישראל נמצאת על הוט ספוט, אנחנו על השבר הסורי-אפריקני. אם בכל העולם מפחדים שהמעלות יעלו במעלה וחצי, כאן הן כבר עלו, הגענו למעלה וחצי. וישראל לא עושה מספיק, לא כדי להיערך למשבר האקלים ולא להפחית פליטות. ובמקום שהממשלה תיקח את זה ברצינות והשרה הזאת תיקח את תפקידה ברצינות, היא פשוט זורקת את האחריות, וזה דבר שהוא לא זר לכם.

יעקב אשר, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה,

קיים עשרות שעות של דיונים על חוק האקלים. עשרות שעות. פשפש בו, ניסה לשפר אותו. ישבתי יחד עם חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, יחד עם הארגונים הסביבתיים, עשרות שעות בוועדה יחד איתו. אתה יודע לכמה דיונים הגיעה השרה סילמן? לכמה דיונים על חוק האקלים, החוק שלה, היא הגיעה לוועדה בכנסת? אפס. לא הגיעה פעם אחת. והנציגים שלה הגיעו? מהמשרד. השרה צריכה להגיע. זה חוק מסגרת, זה חוק שאמור לשנות את אופן העבודה של ממשלת ישראל, של כל משרדי הממשלה, לשנות את המודוס אופרנדי של האירוע, כדי שהמשרדים יתחילו להיאבק במשבר האקלים על אמת. היא לא הגיעה אפילו לישיבה אחת. היא התחייבה שהיעדים לא ישונו, שונו ועוד איך. אני לא מצליח להבין. אני לא מבין את זה. איפה אתם? תודה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, היום ב-10:00 שר האוצר הוציא הודעה שמס הקנייה על רכבים חשמליים יעלה מ-35% ל-45%, וכל התעשייה הייתה שמחה. כולם היו מאושרים שזה עלה רק ב-10%, ואמרו: איזה מזל, הצלנו את האירוע. מס הקנייה, נכון להיום, הוא 35% על רכבים חשמליים. הדבר הזה אפשר לישראל להיות המדינה עם החדירה הגבוהה ביותר בעולם של רכבים חשמליים, עם אפשרות לדמיין חזון שבו ישראל תוביל את העולם ברכבים חשמליים, רכבים אוטונומיים, ואפילו רחפנים שיסיעו אנשים. הכול מתחיל מהתחבורה החשמלית. ובכלל, להוביל את העולם באנרגיה ירוקה, בתהליך שבו אנחנו גם נתרום לכדור הארץ, גם לכלכלה, גם נעשה טוב וגם נעשה את החיים טובים יותר.

זה לא מה שהיה. היום בבוקר שר האוצר הודיע שהמס על רכבים חשמליים יעלה ל-83%, כמו רכבים רגילים. כל התעשייה הייתה בהלם, כולם לא ידעו מה לעשות, היבואנים לא ידעו מה לעשות, האזרחים שרצו לרכוש רכב חשמלי לא ידעו מה לעשות, התחילו לקנות מלאים, התחילו לעשות כל מיני עסקאות קומבינציה ועסקאות מכר, וחשבו שזה הסוף של התעשייה. היום היה דיון בוועדת הכספים, דיון שאני יזמתי יחד עם כמעט כל סיעות הבית הזה, ואז לפני זה, כדי שלא יהיה בעיות קרדיט, שר האוצר הוציא את ההודעה שלו, ואנשים היו שמחים כי אמרו: לא עלה ל-83%, אלא עלה ל-45%. אבל עדיין יש העלאה, ועדיין אין איזושהי החלטה אסטרטגית, אין איזושהי תוכנית שהולכים לפיה, אין קו ברור שאומר לאזרחי ישראל, ליבואנים, לתעשיינים, למי שרוצה לא יודע מה, לפתוח כאן מפעל לייצור בטריות לרכבים, שאומר מה המדינה עושה,

איך אנחנו נדע להתמודד עם זה עוד שלוש שנים או עוד עשר שנים. אפילו עכשיו ההעלאה הזאת היא בהוראת שעה, ואומרים שזה יעלה 200 ומשהו מיליון שקל למשק, אז שאלנו מאיפה ישיגו את זה,

כי השר הפתיע את כולם לפני הדיון בוועדה, כדי שתהיה עליו פחות ביקורת. ככה הממשלה הזאת מתנהלת, עם זריקה של איזו עז, פגיעה אנושה בכלכלה, באנשים,

בלי להתחשב באזרחים בכלל, ברגע האחרון איזשהו ריכוך של העז, וככה מתנהלים מעכשיו לעכשיו. ותעשיות שלמות, במקום שהן יהפכו להיות התעשיות המובילות בעולם, הופכות להיות שק חבטות של הממשלה, וגם העולם בורח מאיתנו, כי אף אחד לא יודע מה קורה, היום זה ככה, מחר זה ככה. ככה אנחנו מתנהלים בכל תחום, גם בתחום התחבורה.

לא דיברתי בכלל על שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. לא שמענו ציוץ שלה על זה.

אני רק מסיים, אדוני, עם משפט אחרון.

לא על הפקק בנמלים, שמעלה את המחירים, לא על תאונות הדרכים ולא על שום דבר למען האזרחים, אלא אם כן הם יהלומים.

חבר הכנסת אבי מעוז,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בעוד שבעה שבועות הנשיא האמריקאי הנבחר אמור להיכנס לתפקידו. מכיוון שמדובר במעצמה הגדולה בעולם, ברור שצריך להתכונן כדי להיות מתואמים בסוגיות מהותיות. צריך להתכונן מבחינה אסטרטגית ביחס לאיראן ולעצירת תוכנית הגרעין שלה, צריך להתכונן מצד כינון היחסים עם סעודיה, כל זה ודאי נכון. אבל צריך גם להתכונן מבחינת מערכת החינוך. האם משרד החינוך שלנו מתכונן למהפכה שטראמפ הולך לעשות ביחס לחדירת תרבות הפרוגרס המעוותת למערכת החינוך ולשטיפת המוח שהיא גורמת לילדים? מה אתה יודע על

שבבתי הספר לא יתנהלו בהסתרה כלפי ההורים או בניגוד לרצונם. בדיוק משום כך, וכדי למנוע הסתרה גם אצלנו, הודעתי לפני שנתיים על תוכניתי להקים בעבור ההורים מערכת שקיפות לתוכניות החיצוניות במשרד החינוך, כדי שההורים יוכלו לדעת מה הן התוכניות החיצוניות המועברות בכיתות של ילדיהם, מי מעביר אותן ומי מממן אותן, במטרה להפסיק את ההסתרה מההורים. לצערי, עד היום לא קוימה התחייבות לתקצב את הקמת מערכת השקיפות. טראמפ אמר שבכהונתו, ואני מצטט, משרד החינוך יודיע למדינות ולמחוזות שאם מורה או גורם רשמי בבתי ספר יציע לילדים את האפשרות שיכול להיות שהם לכודים בגוף הלא-נכון, הם יעמדו בפני השלכות חמורות וביטול המימון הפדרלי. סוף ציטוט. האם משרד החינוך שלנו ייקח ברצינות את האתגר שהציב בפניו הנשיא הנבחר מעבר לים? טראמפ הבטיח שכחלק מהכשרת המורים, הוא יקדם חינוך חיובי על המשפחה הגרעינית, תפקידי אב ואם וחידוד השוני והייחודיות של גברים ונשים, במקום לטשטש אותם. טראמפ באמת סמל של משפחה מסורתית. לא מסובך, אדוני שר החינוך: אבא ואימא, גברים ונשים. בעזרת השם, כשטראמפ יממש את ההבטחות הללו, גם אנחנו צריכים לעשות זאת. אנחנו צריכים להתכונן כבר מעכשיו. אדוני היושב-ראש, בספר תהילים נאמר על התקופה של שיבת ציון: "אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עמנו" קודם הגויים יכירו ורק לאחר מכן גם אנחנו נכיר בכך. "הגדיל ה' לעשות עמנו" לפעמים זה הסדר. אם אכן הנשיא טראמפ יממש את התחייבויותיו במערכת הבחירות, אציע לממשלה לאמץ אותן אחת לאחת. ראויים ילדי ישראל לפחות למה שראויים ילדי אמריקה.

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חבר הכנסת גלעד קריב. העיסוק שלכם בנושא הזה מעלה שאלות גדולות. יש לכם כנראה בעיות של זהות.

אצלכם בישיבות כל היום מתעסקים בנושאים האלה?

זה מרכז הכובד של לימוד התורה שלנו? אפילו לא יודעים על זה. אפילו לא קיים. נו, זהו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדי השר לשירותים חברתיים, לפני זמן לא רב התהלך כאן במליאה שר הביטחון. לאחר מכן הוא יצא לפרסה וניהל שיחות חולין עם חברי כנסת ממפלגתו. הדבר נראה כבר קצת מוזר, בהינתן העובדה שבדיוק באותו רגע התחיל גל התקיפה של צה"ל בלבנון בעקבות האפשרות הממשית לקריסת הפסקת האש. בשעה שמתקיימים דיונים די סוערים במערכת הבין-לאומית אם ניתן להציל את הפסקת האש, שר הביטחון של מדינת ישראל עסוק בשיחות חולין בפרסה. צריך הוכחה טובה יותר שבעצם לא בשר ביטחון אנחנו עוסקים, אלא בשר נוסף במשרד הביטחון לענייני הטרלת הרמטכ"ל ולענייני קידום חוקי ההשתמטות.

היה ניתן להסתפק בהלצות הללו אם שר הביטחון לא היה מנסה להפוך את צה"ל ואת מערכת הביטחון למרכז הליכוד. לפני ימים אחדים שר הביטחון, בצורה שחורגת באופן דרמטי מסמכותו, נתן הוראה לאגף כוח אדם לבטל את ההזמנה של חייל מילואים, בניגוד גמור לפקודת מטכ"ל שמסדירה את הדרך שבה מחליטים על השעיה או על הדחה של חייל מתפקיד, בין שהוא בסדיר, בין שהוא בקבע ובין שהוא במילואים. אבל שר הביטחון שלנו חושב שאת צה"ל ינהלו כמו את מרכז הליכוד, ובעצם שהכהונה שלו כשר ביטחון היא במסגרת ההכנות שלו לפריימריז בליכוד. הדבר המדהים הוא שכמה ימים לפני כן צה"ל קיבל החלטה לגבי קצין אחר, אבל שר הביטחון שלנו לא מוכן שההחלטות יתקבלו על ידי הצבא,

איך הוא ישחיר את פניו של הרמטכ"ל ויקבל קרדיט בבייס על המלחמה שלו באחים לנשק? אז על השקרים נגד הארגון המפואר הזה, כאילו הוא קרא לסרבנות, כבר נאמרו כל המילים. ולמה ממשלת ישראל הנוכחית פוחדת מאחים לנשק, הדברים ידועים, כי הארגון הזה חשף את ערוותה של הממשלה הכושלת הזו אחרי 7 באוקטובר. הכול ידוע, ידוע למה הממשלה והקואליציה מקדשות מלחמה על הארגון של אחים לנשק. זה לא יעזור לכם. אבל להפוך את צה"ל למרכז הליכוד,

כבר חסר תקדים, ואין דבר מסוכן מכך.

חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, פרקים קטנים מעלילות ממשלת החידלון הלאומי. בחוק הקודם, שמתי לב לשם שלו, הוא נקרא החוק להפחתת הגירעון ולהגבלת ההוצאה התקציבית. ובכן, מי שנובר רק מעט מבין שלא מדובר על הפחתת גירעון, אלא על חוק להגדלת הגירעון. זה לא חוק להגבלת ההוצאה התקציבית, זה בעצם חוק להגדלת התקציב. ככה, איזה ניסיון להנדוס תודעה. עכשיו יותר לעומקו של התקציב שכרגע מדובר בו, בואכה תקציב 2025, שמי יודע מתי יונח. בזמן שאנחנו, אדוני היושב-ראש, סופגים הורדה אחר הורדה בדירוג הכלכלי שלנו בעולם, הינה הממשלה לא מצליחה לקדם בשום אופן את הגדלת הפריון, התוצר, הצמיחה שלנו, לא מצליחה בשום אופן לקדם אוכלוסיות נוספות, שאני מניח שהן כמהות להגדלת הרווחיות המשפחתית. אנחנו בוודאי כולנו כמהים שכך יהיה. כאלה הם בדיוק פני הדברים כאשר אנחנו מתמודדים אל מול פני המלחמה הנוראה, והממשלה עסוקה בפטורים גורפים לציבורים רחבים, מעשה קשה ביותר לא רק לחוסן, אלא גם לביטחון הלאומי שלנו. זאת ועוד, בעוד שאל מול האויב הקשה והמר שלנו, המשמעותי בליגה אחת פחות מאיראן, הלוא הוא החיזבאללה, עצרנו את הלחימה והגענו להסדרה מחוררת ומדאיגה, מול החמאס המובס, חבריי וחברותיי, הממשלה מסרבת לעצור את הלחימה במתכונת שהציע ראש הממשלה, ולו כדי להחזיר את החטופים. זו לא רק שערורייה ונרפות אלא זהו ביזיון והתעללות. מול עולם מתחמם ומתנכר, במקום לאפשר את חיזוק החקלאות הישראלית, האוצר מציע, והממשלה אישרה, לפגוע בידע הארגוני העצום שצברנו בישראל, הן במשרד, הן במכון וולקני והן באקדמיה ובשדה, לפגוע בתקציבי המחקר והמו"פ והתמיכות השונות ולגדוע את השלד המצוין של כוח האדם במשרד. לשמחתי ולהוקרתי כמה חברי כנסת הודיעו היום בוועדת הכלכלה שהם לא יצביעו בעד תקציב כזה לשנת 2025. תודה רבה.

חבר הכנסת מתן כהנא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, יש פה גם שר. ווליד, זה לא יעזור לך, אני ה-1,000 ואתה 999. - - זה הטיעון שלך. זאת בדיקה. עקיבא נוביק בדק. יש פה ויכוח ארוך-שנים. מסתבר שאני סחבק, אני החבר הכנסת ה-1,000 שהושבע מאז קום המדינה. ווליד טאהא ה-999. כמה - - - הוא טוען שעשו פה איזה סוויץ'. אני ה-1,000 ואתה ה-999. את הסוויץ' עשו ב-1967. בדיוק. חברים, אני מתרשם שברשתות השיח נהיה רעיל, ובאמת אנחנו חוזרים במהירות לאותו שיח מכוער שהיה פה לפני תחילת המלחמה. אני רוצה להקריא משהו שכתבה ללי דרעי. היא אמרה, ליתר דיוק, בכנס ירושלים בשדרות. תמללתי את זה ואני אחזור על דברים שהיא אמרה: אני בעיקר עכשיו עוסקת בלחבר, בלדבר על אחדות, בלדבר על אחווה, כי אנחנו הקטנים, היא פנתה אל עמית סגל: אתה,

הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום שלך לא סתם, אבל אנחנו הקטנים לא יושבים בקבינט. אנחנו הקטנים, מה יש לנו חוץ מלהתרכז בדבר הזה שנקרא אחדות? אבל לא אחדות מזויפת. יש עולם של דעות. אז עמית סגל עונה לה: אנחנו לא סתם מדברים. אותו סיפור על הקב"נית מחטיבת אלכסנדרוני, שאומרת "כת של אוכלי מוות" היא אומרת את זה עלייך כשהבן שלך לחם באלכסנדרוני. אז יש הבדלים בכל זאת. אז היא עונה לו: השבעה על הבן שלנו הייתה בגינה, מה שנקרא "הגינה" והייתה נראית בעצם כמו ג'ונגל. לא טיפחנו את הגינה שלנו בעלי. לצערי, לא היה לנו זמן, מחשבה וכדומה. הסתיימה השבעה - - אפשר בבקשה שקט במליאה? מנהלות סיעה, בבקשה. הסתיימה השבעה, החלטנו לגדל ולטפח את הגינה. אני מביאה גנן ואני אומרת לו: אבל מה אנחנו עושים עם כל העשבים השוטים פה? זה נראה ממש אין-סופי.

בערך כך: אפשר לבזבז חיים שלמים בלדבר ובלנכש את העשבים השוטים. כל היום אתה יכול לומר: ההוא אשם, ביבי אשם, גלנט אשם, אחים לנשק אשמים. כל היום אתה יכול לעסוק בעשבים השוטים, ואז השיח, תרתי משמע, לא גדל.

הדברים היחידים שמגדלים את השיח הם אור, מים ותשומת לב לגדל את השיח. העשבים השוטים תמיד יהיו שם. זה ממכר, אני מכירה את זה.

האנשים הקטנים, פשוט צריכים לעסוק בשיח שאנחנו רוצים לגדל אותו. אז תפסיקו כל הזמן לחפש מה היה, מי אשם לפני ואיך ללכלך אחד על השני. תסתכלו קדימה כדי שנוכל לשקם את מה שצריך שיקום.

תודה רבה. חבר הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת. חבר הכנסת משה טור פז,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אנחנו עוסקים כאן הרי בחוק תקציב נוסף. בפתח דבריי, אני רוצה להזהיר ממנהג נפסד שמקובל פה, לצערי, במקומות מסוימים, בזמנים מסוימים.

מביאים את התקציב הרגיל, חבר הכנסת לוי, אתה בוודאי מכיר את זה, מביאים את כל מה שאפשר בזמנים הרגילים, ואז לילה אחד, ממש מאוחר, רגע לפני סוף התקציב, עושים את מה שנקרא "דפי החלפה" מביאים את כל הסעיפים בתקציב שרוצים להחביא אותם.

אדוני היושב-ראש, ככה בעצם הקואליציה מכניסה את הכספים הקואליציוניים, את כל הדברים שהיא לא רוצה שאנחנו נראה, מביאה אותם בשנייה האחרונה.

כאן אני מזהיר ואומר: חברים יקרים בקואליציה, דפי החלפה, לא בבית ספרנו. את הכספים הקואליציוניים, אתם רוצים להביא אותם? תביאו אותם באור היום, שהציבור יראה ויבין מה יש לו מול העיניים. הדברים האלה מתחברים ישירות לפרשתנו, פרשת ויצא. אני רוצה כאן לצטט מדברים שכותב אחד מיזמי הון הסיכון הגדולים בעולם, ישראלי, אדם יקר בשם מייקל אייזנברג, בוגר הישיבה שבה למדתי. על פרשתנו, פרשת ויצא, הוא אומר את הדבר הבא. למי שמכיר, הפרשה נפתחת כמעט בהתחלה בדברים הבאים: יעקב בורח לחרן ואז הוא רואה באר בשדה. על הבאר יש שלושה עדרי צאן, רובצים עליה, כי "מן הבאר ההיא ישקו העדרים", ואבן גדולה על פי הבאר. הוא אומר: רגע, "עוד היום גדול", למה אתם כאן? הוא אומר לרועים. הם אומרים: "לא נוכל". כלומר, הם לא יכולים להשקות "עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר". מה הבעיה פה? למה בעצם זה קורה? אומר הבן של הרמב"ם, רבי אברהם בן הרמב"ם, את הדברים הבאים: בעצם האבן הזאת נבעה מחוסר אמון. כל בעלי העדרים בחרן לא סמכו אחד על השני, אז מה הם עשו? שמו אבן גדולה, ורק כשכולם באים, אתה שומע, ינון? רק כשכולם מגיעים, הם יכלו לגלול את הבאר. את האבן. יעקב אבינו בעצם בא ושבר את הרגולציה על ידי זה שגלל את האבן מעל הבאר. ממשיך כאן מייקל אייזנברג ואומר: זאת דוגמה לנזק לכלכלה כשיש חוסר אמון. כמה עשרות שנים קודם לכן אנחנו פוגשים את עבד אברהם, שכשהוא בא אל הבאר, רבקה, וגם בנות העיר,

ואף אחד לא משגיח על השני, כל אחד משקה כמו שהוא רוצה. הפרופסור האמריקאי לכלכלה פרנסיס פוקויאמה אומר: אווירה של אי-אמון בחברה מטילה מעין מס על כל הפעילות הכלכלית לענפיה, עלויות שחברות הנהנות מאמון בין-אישי וחברתי גבוה אינן נושאות בהן.

שכשאנחנו עוסקים בתקציב, אמון הוא נקודת היסוד. את דפי ההחלפה, את התקציבים הקואליציוניים, תביאו לנו בעיניים, תביאו לנו באור היום. אל תבואו כמו גנבים בלילה. זו משמעות האמון של דמוקרטיה. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, דקה לרשותך, אדוני. איך הגענו למצב שאתה עולה? שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבריי חברי הכנסת, רון, האמת, לא חשבתי לעלות. למה בחרת? אני אסביר לך.

אף פעם לא תשמע אותי פה משתלח על דרג מקצועי. אבל אתה יודע - - - יש לי הרגשה שיגיע ה"אבל".

לא מגיע אבל, אני אומר את זה במפורש. קודם כול, מירב בן ארי אמרה שעבריין מקיף את עצמו בעבריינים. אי-אפשר לקרוא לאדם שעדיין נמצא רק בחקירה, כבר לקרוא לו עבריין.

אני רוצה לשאול אותך, איך אתה קורא לאדם שהורשע? לא משנה, כל מי שאומר. אגיד לכם גם יותר מזה.

לאחרונה, אני רואה שלוקחים מעצרים מינהליים, סליחה, מעצרים עד תום ההליכים, אלה שזרקו פצצות תאורה, שזרקו לבית ראש הממשלה, את פלדשטיין. מי שהורשע הוא עבריין. אני אומר על כולם. היום עוצרים לך קצין בכיר. כבר פורסם השם שלו?

נציב השב"ס, עוצרים אותו. איך עוצרים אותו? באים, חוסמים אותו. תגיד לי, מה? הוא עבריין כזה שאי-אפשר להגיד לו: עוד דקה אני מגיע אליך. אולי הוא עבריין. אתה יודע מה? אז מה? אני רוצה לשאול אותך שאלה. תקשיב, אני נגד כל מעצר כזה שמגיעים ליד הילדים או בצורה כזאת, במיוחד עם אנשים שזאת פעם ראשונה איתם. אתה יודע, לא יכול להיות שבאים לבן אדם באמצע הלילה, ב-05:00, עם אקדחים שלופים, או שבאים בפראות. יש ילדים. עם כל הכבוד, חבר'ה, אל תשכחו שיש פה ילדים. אם זה עבריין מורשע, שכבר פעם,

עזוב, אני לא אומר לך מה לעשות,

אבל לא יכול להיות,

אתה היית חוקר, שייקחו אנשים, ייקחו אותם בצורה, באמת אני אומר לך. אני מדבר על נציב שב"ס,

חוסמים אותו באמצע רחוב, לוקחים אותו, או שבאים ולוקחים פעם ראשונה אדם - - - ינון, איפה היית כשעצרו את האלה שחילקו פלאיירים בבית כנסת?

אגב, אני אמרתי את זה גם אז וגם עכשיו אני אומר. אני אומר את זה אז וגם עכשיו אני אומר, שבסופו של דבר זה יחזור אלינו.

ואני אומר לך שאני נגד כל מעצר כזה. אבל לא אמרת. אמרתי את זה ואני אומר את זה. אותם אלה שזרקו את פצצות התאורה לבית ראש הממשלה, לא צריך לעצור אותם עד תום ההליכים. לא יכול להיות.

זה לא עבריינים שנמצאים, שהם מחבלים ושיש עליהם כבר כמה וכמה תיקים. לא יכול להיות שאת פדלשטיין ימשיכו לעצור עד תום ההליכים, לא יכול להיות שאת הנגד, ימשיכו לעצור אותם עד תום ההליכים. ינון, לא אמרת, אתה יודע.

ואני אגיד את זה בכל פעם שתשאלו אותי, וגם אם לא ישאלו, אני אעלה ואדבר על זה. לא יכול להיות שנציב שב"ס, יעמדו ככה, בצורה כזאת, פעם ראשונה, ויעשו לו את מה שעושים לו. חבר'ה, אנחנו נמצאים, עם כל הכבוד, יש אנשים שיש להם, מגיעה להם החפות. יש להם, קודם כול, את חזקת החפות שלהם. תודה רבה.

יש להם ילדים, ודי עם המעצרים האלה. אם הוא עשה דבר רע - - תודה רבה.

תקרא לו, הוא יבוא. תאמין לי שאם תקרא לו הוא יבוא. תודה רבה.

אני מזמין את השר שלמה קרעי לסכם את הדיון. בבקשה, אדוני.

מכובדי השר, מכובדיי השרים, חבריי לאופוזיציה,

אנחנו

אתם לא. אתם דמוקרטים? מה יש לכם לומר על יועצת משפטית שעוצרת לחקירה את כל מי שלא מוצא חן בעיניה? היא עושה את העבודה שלה. זה נקרא חוק. מה יש לכם לומר על יועצת משפטית שכשהמדיניות של הממשלה לא מוצאת חן בעיניה, היא פועלת כדי לסכל אותה באמצעות חקירות?

אתם דמוקרטים, לא? מנדלבליט, אתם זוכרים את הסיפור של מנדלבליט? מישהי קראה לעברו במחאה "פרשת משפטים בושה". מדינה דמוקרטית. חבר הכנסת טור פז, פרשת משפטים בושה. עצר אותה בעצם יום השבת וגרם לה לחלל שבת ולשוטרים שלקחו אותה לחקירה. - - - להגיד "פרשת משפטים בושה", לזרוק הערה כזאת, זה דינא דמלכותא? בשביל זה יועץ משפטי צריך לעצור אישה לעיני ילדיה, בעצם יום השבת? אתם דמוקרטים, לא? אז עכשיו היועמ"שית מגדילה לעשות ורודפת פקידים, גורמי מקצוע מסורים. גורמי המקצוע. אתם תמיד מהללים את גורמי המקצוע. - - - מי שיפר את החוק ייעצר, מה לעשות. די,

תגיד לי, מי יכול לחקור את היועמ"שית?

נניח, לא גלי בהרב מיארה, החברה שלכם.

יועמ"שית אחרת עוצרת כל מי שלא מוצא חן בעיניה, או שזורק לעברה איזו קריאה, או שפועל בהתאם למדיניות שלא נראית לה, היא עוצרת אותו לחקירה. מי יכול לחקור אותה? מי יכול להעמיד אותה לדין על הפרת אמונים? תגלו לי. אתם דמוקרטים, לא? - - - אתה לא מכיר את העובדות. תגיד לי. - - - המשטרה עצמאית בפתיחת חקירות. אתה קשקשן.

רגע, רגע. אתה עכשיו אומר לי שהמשטרה יכולה לזמן את היועמ"שית לחקירה? באישור פרקליט המדינה, כן. אתה קשקשן. ופרקליט המדינה, צריך אישור של היועמ"שית.

פרקליט המדינה לא פותח בחקירה של אנשי ציבור בלי אישור של היועמ"שית. זה מה שנקרא "הנחיית יועמ"שית".

הרי אתם יודעים את זה. אתם לא מסוגלים לשלוט. אתם לא מסוגלים לנהל. אתם חבורה של אפסים, זה מה שאתם - - תפסו את בן גביר עם מכנסיים למטה. - - ואתם יכולים להגיד היועמ"שית מהבוקר עד הערב.

תלכו מפה, די. - - - אבל אתם דמוקרטים, לא? אתה דמוקרט?

אתה איש צבא, אתה לא מסוגל להיות דמוקרט.

די, תלכו.

אתה החזקת יועצת שהיא מהאחים המוסלמים אצלך בוועדת החוץ והביטחון. אתה לא דמוקרט. קרעי, אתה מביך את עצמך, תעבור נושא. אבל אתם דמוקרטים, אמרתם. איך אפשר לפעול כנגד הפיכה לאור יום? יועצת משפטית שלא באה לה טוב המדיניות של הממשלה. לא באה לה טוב המדיניות של השר בן גביר, והיא עוצרת את כל מי שלא מוצא חן בעיניה.

די. - - - אתם כלום - - - איך אפשר במדינה הדמוקרטית שלנו לחקור יועמ"שית על זה שהיא הפכה להיות כלי שרת בידיים של האופוזיציה? איך אפשר? ואתם יודעים מה? עוד שאלה. עוד שאלה בדמוקרטיה. עוד שאלה דמוקרטית: אתם מאמינים בהפרדת רשויות,

מאיר, אתה מאמין בהפרדת רשויות, באיזונים ובלמים. תגידו לי אתם, תנו לי איזון אחד, בלם אחד קטן, בלם של אופניים, של קורקינט, איזה בלם הכי קטן יש לנו להחלטה של בג"ץ? בג"ץ ביטל חוק-יסוד. מי יכול לאזן את ההחלטה הזאת? מי יכול לעשות, בלשון שלכם, overruling? מי יכול להעביר ביקורת על החלטה של בג"ץ? מי יכול.

אבל אתם דמוקרטים. אתם, דמוקרטים. תסבירו לי איזו דמוקרטיה זו אם יש כאן גורמים שמשתמשים בכוח הזרוע שמעולם לא ניתן להם. נוטלים לעצמם סמכויות, כאלו שאף אחד לא הסמיך אותם, לבטל חוקי-יסוד, לבטל חוקים, לעצור אזרחים שקוראים לעברם "פרשת משפטים בושה", לעצור פקידים רמי דרג רק בגלל שהמדיניות של השר לא מוצאת חן בעיניהם. אתם דמוקרטים, לא? אתם יודעים שכל זה יכול להתהפך עליכם? האמת שזה לא יכול להתהפך עליכם, כי אתם תהיו באופוזיציה עוד הרבה הרבה שנים, בעזרת השם. אז כנראה בגלל זה אתם לא מפחדים שזה יתהפך עליכם.

תרד. די, די. קרעי, השר קרעי, די, מספיק. שר הביטחון, יש לו לילה מתוח. אל תדאג. המטוסים באוויר. לוחמינו הגיבורים עושים את העבודה, משמידים מטרות טרור, שומרים על הריבונות של מדינת ישראל.

שר הביטחון צריך ללכת לקריה, צריך לעשות התייעצות ביטחונית, ואתה מבלבל לו במוח. קרעי, שר הביטחון צריך ללכת לדבר עם הרמטכ"ל. תפסיק לבלבל. יש מלחמה ואתה

- - - קרעי, שר הביטחון צריך לנסוע לקריה,

שר הביטחון הזה מסוגל,

גם להגיע לישיבות ממשלה ולהיות קשוב לשרי הממשלה, גם להיות כאן במליאת הכנסת, כי אתם לא נותנים לו קיזוז, וגם לשלוח בינתיים את הצבא ואת הלוחמים שלנו לעשות את מה שנדרש.

לממש את מה שהעם שלח אותה לעשות. אתם לא מסוגלים. אתם לא מבינים מה היא דמוקרטיה בכלל. מבחינתכם, דמוקרטיה - - - מה לך ולדמוקרטיה?

מה זו דמוקרטיה? דמוקרטיה זה שהעם הולך לקלפי והכנסת והממשלה מבצעים את המדיניות. ולא פקידים שעוצרים לאור יום את מי שקורא לעברם "פרשת משפטים בושה", או שהשר לא מוצא חן בעיניהם, או שבג"ץ פתאום נוטל לעצמו סמכויות מכוח עליון, מועצת גדולי הבג"ץ, שיכולים גם לבטל חוקי-יסוד. זה קורה רק בדמוקרטיה של לפיד ויש עתיד,

אתם הרי דיקטטורה. אתם חייבים לשרת את המנהיג כדי שתיכנסו לרשימה, או למה שנשאר מהרשימה שלכם. אנחנו מאמינים בדמוקרטיה. מה - - - רם, אתה יודע שאצלכם זו לא דמוקרטיה. הרי אתה קראת תיגר על המנהיג שלך ואתה לא תהיה ברשימה שלו בכנסת הבאה. זו אינה דמוקרטיה. אנחנו דמוקרטים. אני רואה שיש לנו פה עוד קצת זמן, אז בואו נקרא קצת ממעלליה של הדמוקרטיה שלכם, ממעלליה של היועצת הפוליטית לאופוזיציה. אז הינה סיכום, סיכום קצר, סיכום קצר על עבודת היועצת הפוליטית לאופוזיציה. חוק הפוליגרף לקבינט, היא הצביעה נגד. היא הכריעה שאי-אפשר לקדם אותו. אגב, רון כץ - - כן. - - ניסית לקדם את חוק הפוליגרף בשבוע שעבר בלי שזה עלה לוועדת שרים.

אבל אתה יודע למה לא צריך את זה?

כי כבר אין הדלפות מהקבינט. המדליפים הראשיים יצאו. כל ההדלפות שיש עכשיו לירון אברהם זה מהקבינט של לפני שנה. כבר אין לו הדלפות מהקבינט, לכן לא צריך את החוק שלך. תודה רבה, חברים. חברי הכנסת, נעבור להצבעה. נא לשבת. נעבור להצבעה על חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס' 3), התשפ"ה 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה.

את הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס'

התשפ"ה 2024, לוועדת הכספים נתקבלה. 59 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס' 3), התשפ"ה 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 46) (דמי חבר), התשפ"ה 2024, של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, לקריאה ראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת חנוך מלביצקי להציג את הצעת החוק. בבקשה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תקציב לשכת עורכי הדין לשנת 2025 צפוי לעמוד על 83 מיליון שקלים. מתוכו גובים 66 מיליון שקלים, צופים לגבות 66 מיליון שקלים, מציבור עורכי הדין. 66 מיליון שקלים. חוק לשכת עורכי הדין מחלק את הפעולות שהלשכה יכולה לעשות לשניים: אלו שבסעיף 2 הן פעולות החובה שהלשכה צריכה לעשות, אלו שבסעיף 3 הן פעולות הרשות שהלשכה רשאית לעשות. מעיון בטיוטת התקציב, כפי שנשלחה למחוזות על ידי הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, עולה תמונה מעניינת. אם מכמתים את כל העלות של הרכיבים שמצוינים בסעיף 2 לחוק לשכת עורכי הדין,

פעולות החובה שהלשכה מחויבת לבצע, ומוסיפים תקורה ומוסיפים עוד כל מיני הוצאות נלוות, בקושי מגיעים ל-20 מיליון שקלים, בעוד שמעורכי הדין גובים 66 מיליון שקלים. זה אומר בעברית שבמקום שעורכי הדין ישלמו 1,000 שקלים בשנה דמי חבר ללשכה, הם היו יכולים לשלם 300 שקלים בשנה דמי חבר ללשכה, ועדיין יישאר מספיק כסף להכול. ללשכת עורכי הדין, על פי התקציב שלה, יש כ-17 מיליון שקלים הכנסות ממקורות אחרים, שהם לא גבייה מעורכי הדין. ואין שום מניעה בשבילה לבוא ולקבוע תשלומים פרטניים במידה והיא חושבת. אם היא רוצה לעשות כנסים, אם היא רוצה לעשות השתלמויות מקצועיות, אם היא רוצה לממן פעילות כזו, לממן פעילות אחרת, היא יכולה כמו יתר האיגודים המקצועיים לעשות גבייה. עורכי הדין שרוצים לעשות השתלמות מקצועית בתחום Y יכולים לשלם בשבילה, אין שום היגיון לחייב את כל עורכי הדין לשלם על כל ההשתלמויות שהלשכה רוצה לעשות. כאשר איכשהו, תמיד, תמיד, אותם ארבעה-חמישה משרדים מאזור מסוים מאוד בארץ, הם אלה שמעבירים את ההשתלמות המקצועית.

במקרה או שלא במקרה, בהצטרפות מקרים כמו שהיינו אומרים בשכונה, יוצא שעמית בכר הוא יוצא אחד המשרדים הללו ועשרות מיליוני שקלים מגיעים לשם. מה שעוד מעניין זה לראות את התקציבים השיוריים, נקרא לזה. לשכת מנכ"ל של לשכת עורכי הדין, 4 מיליון שקלים, תקציב ליועצים במיקור חוץ, 3 מיליון שקלים. מה זה בדיוק היועצים? מה זה בדיוק מיקור החוץ? לא ברור. אולי זה חלק מאותם היועצים שמייצרים את אותן ההודעות שראינו בשבוע שעבר על חשבון הלשכה, שמוערכות בכחצי מיליון שקלים. גם כן, לא ברור. מה שמאוד מעניין זה דרך הפעולה במחוזות. תקציב המחוזות מורכב מרכיב קבוע ומרכיב משתנה. אני בטוח שזה מאוד מעניין את כל אלה שכסף ציבורי חשוב להם,

זה כסף ציבורי. למה זה כסף ציבורי? מכיוון שיש כ-90,000 עורכי דין במדינת ישראל,

שכדי להתפרנס ולעבוד הם מחויבים לשלם דמי חבר ללשכה. אין להם אפשרות לא לשלם דמי חבר ללשכה. לכן לשכת עורכי הדין פה בעצם גובה דמי חבר לארגון שלה מכוח חוק. דמי חבר לארגון מקצועי, מנדטורי, מכוח חוק. מה שלא קיים בשום מקצוע אחר. כשאתה בא ואתה מסתכל על החלוקה למחוזות אתה רואה דברים מדהימים.

את מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין שמונה 22,000 עורכי דין, קצת יותר, 22,000 עורכי דין. למחוז מרכז של לשכת עורכי הדין אין בניין, אין מרכז משלו, והוא שוכר מקום לפעילות שלו ב-700,000 שקלים לשנה, שהוא מממן מתוך תקציב המחוז. זה נחמד. אז לא ברור מדוע לשכת עורכי הדין מאשרת שיפוצים במאות אלפי שקלים לכל מיני מחוזות אחרים כאשר לעורכי הדין של מחוז מרכז עדיין אין מקום. למה שיפוצים? אפילו שכירות הם צריכים לשלם. ולמה זה? אולי, רק במקרה, זה קשור לזה שיושבת-ראש מחוז מרכז לא נמצאת בקואליציה של עמית בכר. הוא מאוד מאוד לא מבסוט ממנה, בכלל. במהלך הדיון האחרון הוא שלח לה הודעת ווטסאפ, כי הוא הבין שהיא העבירה לנו מידע לגבי התקציב, לגבי דברים אחרים. תוך כדי דיוני תקציב הוא שלח לה הודעה, והוא אומר לה: אתם מצאתם את מלביצקי שותף, שיהיה לכם בהצלחה בתקציב. - - - כן, התנהגות מפיוזית של בריון, זה לא מפתיע. גם אליי הגיעו שני שליחים, עד כמה שאני מכיר ויודע לפחות, אף אחד מהם לא מכיר זה את זה. באים אליי ואומרים לי: תקשיב, ישבנו עם עמית בכר, הוא רציני מאוד, הוא לא מתכוון לוותר, ותדע לך שהבנו,

שאם אתה לא תרד מהסיפור הזה, זה יגיע בסוף לחקירת משטרה. מעניין. בסוף הדיון האחרון, כאשר כבר יצאתי מהדיון וצעדתי לכיוון המליאה, פגש אותי עמית בכר ליד המזנון החלבי, ואמר לי: אל תדאג, חנוך, אני עוד אכניס אותך לכלא. אבל יהיה בסדר, אני אבוא לדאוג שנותנים לך תנאים טובים. זה עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין, בריון בשקל וחצי שכנראה לא רגיל שעומדים מולו, לא רגיל שמתנגדים לו ושההתנהלות שלו הביאה את הלשכה למצב שלה. אם קודם דיברנו על המחוזות, זה בכלל נחמד. מחוז תל אביב שלו, שהוא בא ממנו, היה יושב-ראש ועד מחוז תל אביב, סבל מגירעון תקציבי שהוא הכניס אותו אליו כשהוא היה יושב-ראש ועד המחוז. בשנתו הראשונה כראש לשכת עורכי הדין, מה עשה עמית בכר? הוא קיצץ מהתוספת שמקבלים כל המחוזות בלשכת עורכי הדין כדי לתת למחוז תל אביב. זאת אומרת, ראש לשכת עורכי הדין קיצץ מכל יתר המחוזות כספים כדי לממן גירעון שהוא בעצמו יצר במחוז הבית שלו, מחוז תל אביב. זה האיש, זו הלשכה, זו הפעילות שלה. זה לא היה יכול לקרות בשום מקום אחר במדינת ישראל, בטח ובטח לא במקום שממומן מכספים מנדטוריים שאנשים מחויבים לשלם. לכן ברור לחלוטין שהחקיקה הזאת היא חקיקה נכונה, היא חקיקה שנועדה בסופו של דבר להפחית את העלות הכספית של דמי החבר שעורכי הדין נאלצים לשלם, והיא אומרת דבר מאוד מאוד ברור ללשכת עורכי הדין: יוכלו לגבות מהחברים אך ורק את הסעיפים שחובה עליהם לבצע. את כל הפעילות שהם יכולים לבצע, שיש להם רשות לבצע, יגבו אם ירצו בצורה וולונטרית. אבל מנדטורית, עורכי הדין יהיו חייבים לשלם רק עבור פעילויות החובה. מי שיקבע את התקציב עבור אותה פעילות חובה תהיה לשכת עורכי הדין, וזה יאושר על ידי רואה חשבון המבקר של הלשכה ועל ידי חשב משרד המשפטים. זה התיקון שעשינו לעומת הנוסח שעלה בטרומית ושבעצם מנתק את כול אותם דיבורים על מעורבות פוליטית בניהול התקציב של הלשכה. לא שכנראה איזושהי מעורבות פוליטית של יו"ר לשכה זה דבר שפחות מפריע לחלק מהאנשים, אבל לפחות אי-אפשר יהיה לטעון מעכשיו שיש פה מעורבות פוליטית מצד הממשלה. אני אומר כבר בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שלב אחד. השלב הבא זה להפוך את לשכת עורכי הדין כולה לוולונטרית, כמו שיש את לשכת רואי החשבון, כמו שכול יתר האיגודים המקצועיים במדינת ישראל קיימים. אז יכול להיות שתקום עוד לשכה ואז, כנראה, יצטרכו לתת תמורה אמיתית לכסף. מי שירצה להיות חבר בלשכה שבכר יקים,

מי שלא,

דרך אגב, לפני שקמה לשכת עורכי הדין היו שלושה איגודים מקצועיים במדינת ישראל שאיגדו את עורכי הדין. אתם יודעים כמה עורכי דין היו חברים בכול האיגודים המקצועיים ביחד לפני שקמה לשכת עורכי הדין? פחות מ-20%. זה כנראה גם מה שיהיה הפעם. תודה רבה. תודה רבה. כעת אנחנו נעבור לדיון האישי. לפני כן אני נועל את הרשימה, הרשימה גם ככה הארוכה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. למה אתה לא מסכים - - - חבר הכנסת מתן כהנא נוכח.

מתן, תנסה בלי לומר תזמון פעם אחת. תזמון, תזמון. הוא מתזמן בצורה מדויקת. יש לו שלוש דקות, הוא יתזמן אותן נכון. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה לשאול את חבריי לקואליציה מה עוד תהיו מוכנים לעשות - - - סגרתי את הרשימה מזמן. רוצה לשאול את חבריי לקואליציה מה עוד תהיו מוכנים לעשות, עד כמה נמוך תהיו מוכנים לרדת, כדי לפרק ולפגוע במוסדות הממלכתיים שלנו? כמה נמוך תהיו מוכנים לרדת כדי לפגוע במשטרה? כמה נמוך תהיו מוכנים לרדת כדי לפגוע במשטרה? כמה נמוך תהיו מוכנים לרדת כדי לפגוע בצבא? זה פשוט לא נתפס. מה יותר חשוב מהדברים האלה? מה, השלטון? נתניהו? מה כל כך חשוב שאתם מוכנים לפגוע כזאת פגיעה קשה בצבא, כזאת פגיעה קשה במשטרה? אתם הורסים את כל המערכות. בכלל, אתם מבינים את ההיררכיה של כאלה מוסדות? אתם מבינים מה המשמעות שעכשיו כול חייל יכול לקחת כל מסמך ולתת אותו למשהו, למשרד ראש הממשלה, לעקוף כל היררכיה צבאית ולעשות מה שהוא רוצה? כל אחד במשטרה עכשיו יכול ללכת ישר לשר ולהגיד לו מה שהוא רוצה? זה פשוט בלתי נתפס. בלתי נתפס שאתם מוכנים ככה להרוס את הצבא, להרוס את המשטרה, רק כדי לשמר את הממשלה הגרועה ביותר בתולדות מדינת ישראל, בלי להבין בכלל שיש פה עוד היסטוריה שלמה, יש עוד עתיד שלם שאנחנו צריכים להחזיק בו מעמד ביחד, להחזיק את כול העתיד שלנו ביחד. אתם פשוט הורסים ומחריבים את המוסדות הכי חשובים שלנו. פשוט בלתי נתפס. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, לפני הכול, משקפת נאמנה את התייחסות הליכוד, מפלגת השלטון מודל 2024, לדמוקרטיה. ביוני 2023 לפני כמעט שנה וחצי, בעיצומו של ניסיון ההפיכה המשטרית נערכו בחירות בלשכת עורכי הדין. שני מועמדים השתתפו במרוץ. הקואליציה יחד עם השופרות שלה מערוץ 14 תמכה במועמד מאד מסוים. אבל עורכי דין מכל רחבי הארץ התגייסו וחשבו אחרת, וברוב מוחץ בחרו במועמד אחר, 73%, עו"ד עמית בכר. עו"ד עמית בכר שלא מהסס להגן על שלטון החוק, על עצמאותה של מערכת המשפט ומתייצב פעם אחר פעם מול הניסיונות הבלתי-פוסקים של ממשלת נתניהו המסוכנת להחליש את מוסדות המדינה ולהרוס את הדמוקרטיה הישראלית. אבל מה שווה לשכת עורכי הדין אם בקואליציה לא שולטים בה? מסתבר שלא הרבה. בואו נעשה סיעור מוחות ונשאל את עצמנו, אם בחודש יוני 2023, בבחירות בלשכת עורכי הדין היה זוכה עו"ד אפי נווה, מועמד הקואליציה, האם הצעת החוק הזאת הייתה באה לעולם? ודאי שלא. אבל מה לכם ולדמוקרטיה? הפסדנו? הובסנו? אנחנו נשנה את החוק ונפגע בלשכה. הבאנו אסון על עם ישראל? נאסור על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. לשכת ראש הממשלה מתנהלת כמו ארגון פשע? נתקוף את השב"כ ונעביר חוק מופרך שמעניק חסינות לגונבי מסמכים מצה"ל. מינינו עבריין לשר לביטחון לאומי שרק הולך ומסתבך עם החוק? נאיים על היועצת המשפטית לממשלה, נהפוך את המשטרה לפוליטית, נסתום את הפה לתקשורת החופשית. כולם כבר יודעים איזה משטר אתם מנסים לבנות כאן. למשטרים כאלה יש שם, אבל אנחנו לא ניתן לכם.

תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. אדוני היו"ר, מה יקרה כשהם יעלו לשלטון - - - חברת הכנסת מירב בן ארי,

אלמוג כהן, לא מפנק אותך עדיין, בטוח שתקשיב לי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות. תודה רבה, אדוני היושב בראש. בבקשה. - - - כנסת נכבדה.

חבר הכנסת אלמוג כהן. תאזקי אותי, קחי. חבר הכנסת אלמוג כהן. תפסיק לדבר שטויות. מה נסגר איתך? חבר הכנסת אלמוג כהן, היא אפילו לא התחילה לדבר, תקשיב למה שהיא אומרת. - - - אני לא רוצה שהוא - - - - - - הכול פה שקט. בואו נעיר קצת את - - - יש פה אנרגיות לא טובות, בואו נריב. תודה רבה.

האמת היא שאני מסכימה עם חבר הכנסת כהן, ברור שיש כאן אנרגיות לא טובות, כי כל מה שאתם עושים זה רע. איך יהיו אנרגיות טובות? תראה מה הממשלה מביאה ביום שני, שני חוקים שבהם היא פורעת את תקציב המדינה עוד פעם. במקום לקחת מהכסף הקיים, היא עוד פעם עושה מה שהיא רוצה. אחרי זה היא מביאה חוק נגד לשכת עורכי הדין, שאני תוהה לעצמי,

אם לשכת עורכי הדין הייתה כן מתייצבת לצד יריב לוין, האם היינו מקבלים את החוק הזה? כנראה שלא. ובסוף, כדי להסביר כמה הם לא עושים כלום, הם מביאים חוק של מכוני כושר. הכול סבבה במדינה, הכול מדהים, אין בלגן בצפון, אין חטופים, בואו נדבר על מכוני כושר. למה לא? הכול טוב. אז כן, ברור שיש בעיות, וברור לי שאם לשכת עורכי הדין הייתה מתייצבת, הרי הם לא היו מקבלים את החוק. אתם אומרים: אלה נגדנו, ניתן להם חוק נגדם. ככה אתם עובדים. אבל אני רוצה להקדיש משהו בשתי הדקות שנותרו לי לקובי יעקובי, נציב שב"ס, שכעת פורסם שהוא חשוד בפלילים. האם אתם מבינים, הינה, אתה מכיר אותו טוב. האם אתה מבין את גודל האירוע? נציב שב"ס חשוד בפלילים. תבינו, תפנימו, תבינו לאן לקח אותנו השר הכושל. לאן, לאן נוליך את הבושה? אמרו על קובי יעקובי שהוא מטאור.

אם אתה שומע אותי, הבעיה במטאור, שבסוף הוא מתרסק - - - - - - - וכל פעם, כל מי שהולך עם השר הזה מתרסק. כל הלשכה שלו חשודה בפלילים. תבינו, הוא נציב שב"ס. לאן נוליך את הבושה?

ואת, עדיף בכלל שתהיי בשקט. הדברים שאת אומרת הם הסתה יום-יומית - - כמה רוע לב.

את רעת לב - - - - - נגד כל גופי הביטחון. כמה רוע לב. את רעת לב, רעת לב. יש בך - - - שאי-אפשר לתאר בכלל. והעובדה ש-67 חברי כנסת שותקים על הדברים הנוראיים שאת אומרת, על הדברים המזעזעים - - - חברת הכנסת גוטליב.

מגיע למדינה הזאת שהשר הזה הגיע למצב הזה שנציב שב"ס במשמרת שלו נחקר בפלילים. תודה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי מוותר, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב,

- - - מדברים על קובי יעקובי, אני אספר לכם מי זה קובי יעקובי. לערלת לב אני לא מדברת. אל תדברי. לא מדברת לערלת לב. ניצב קובי יעקובי, מפקד תחנת מוריה, מפקד מרחב ציון, בעל אות מופת על חילוץ במסגרת תפקידו,

לוחם סיירת, לוחם יס"מ, זה קובי יעקובי, שהתמנה להיות נציב שירות בתי הסוהר. כל סנגור בן שעה יאמר לכם שמי שנעצר כאחרון העבריינים,

יש פה את סגלוביץ' נעצר בבוקר, משוחרר בלי שום תנאי מגביל אחרי 12 שעות, אני רוצה לראות מישהו שהוא ישר בפני עצמו ויגיד לכם שזה אומר שאין בתיק בדל ראיה נגדו. עומדת כאן חברת כנסת, מוציאה מהפה שלה את השם "קובי יעקובי", ניצב קובי יעקובי, בלי שהיא יודעת עליו כלום, זה רוע לב מזוקק, כי קובי יעקובי מסר את עצמו לטובת מדינת ישראל. קובי יעקובי משלם את מחיר הרדיפה של היועמ"שית את השר לביטחון לאומי. הוא שוחרר בלי תנאי מגביל אחרי שעות של חקירה, שעות של חקירה. קובי יעקובי, אני מכירה אותך כניצב במשטרה. אני יודעת מה עשית בתחנת המשטרה שפיקדת עליה, איזה לוחם היית, איזה לוחם יס"מ היית, איזה מפקד בתוך הפעילות הזאת. מצדיעה לך, מסירה את הכובע, מסירה את עיניי. אני לא יכולה להסתכל בעיניך על החרפה שהייתה היום מנת חלקך, להילקח כאחרון העבריינים. מתביישת ומצטערת, וצר לי שיש חברי כנסת שלא מסוגלים לשים לרגע פוליטיקה בצד, להסתכל על סיטואציה שבה נלקח אדם בעל שיעור קומה בצורה כזאת לתחנת המשטרה ומשוחרר בלי אף תנאי מגביל. אז זה רוע לב. אותה אחת שדיברה על קובי יעקובי אמרה כאן: מה קרה לפלדשטיין שהיה עצור? זה לא נורא, המעצר. זה הרגע שנפל לי קיר, כי אנחנו יכולות להיות נוקבות, אנחנו יכולות להתבייש, תשלחו אותי לבושה עד מוחרתיים, אבל לעולם אני לא אאטום את הלב שלי ולעולם, כולי תקווה, שלא ייגע בי רוע חס וחלילה כלפי מישהו. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מוותרת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, תראו, אני לא יודע מה לחשוב, הרי לא מדובר כאן באיזושהי קואליציה או באיזושהי ממשלה שקמה בבוקר וחושבת: איך אני אעשה טוב למדינת ישראל, איך אני אחזיר את החטופים, איך אני אדאג ליוקר המחיה, מה שממשלה נורמלית צריכה לעשות.

מה שאתם עושים, אתם הפכתם להיות חברה קבלנית להריסה. אתם הורסים כל מוסד ממלכתי שיש. כל מוסד. את הפרקליטות אתם הורסים, את בתי המשפט אתם רוצים להרוס, את לשכת עורכי הדין אתם רוצים לחסל. מה אתם משאירים פה? את רשות השידור אתם רוצים לחסל. מה אתם עושים? קרעי, תגיד לי מה אתה עשית טוב במשרד התקשורת מהיום שאתה שר, מה עשית טוב חוץ מלפרק כל הזמן - - אז בוא אני אספר לך - - - - - חוץ מלפרק ולהשמיץ ולהסית. מה עשית טוב? לא עשית שום דבר טוב בחיים שלך, חוץ מלפלג וחוץ מלהסית וחוץ מלהרוס. אבל אתם לא תהרסו עוד הרבה זמן, כי אנחנו נפרק אתכם. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. אתה מתכוון מטאפורית, נכון? בהחלט מטאפורית. בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אמש הלכתי לנחם את משפחת קוגן, בת זוגו והוריו של הרב צבי קוגן, זיכרונו לברכה. משפחת קוגן ביקשה שננציח את הרב צבי, ולכן אני רוצה לשתף את סיפורו. חברי הכנסת, זה מפריע. זה מפריע שם. בבוקר 21 בנובמבר צבי יצא מביתו לעוד יום רגיל. על פי הדיווח של וול סטריט ג'ורנל, הוא עלה על רכבו, עבר בחנות המכולת הכשרה בדובאי שבה עבד, וכלל לא ידע שהוא מטרה לחיסול. אשתו רבקי, כשבעלה לא שב הביתה, דאגה והתריעה על כך בפני קהילת חב"ד שאותה הוא ייצג באיחוד האמירויות, והם פנו לרשויות. זה כבר היה מאוחר מדי. הרב צבי קוגן נחטף על ידי מחבלים והובא לעבר עומאן השכנה. הרשויות באמירויות מצאו את גופתו ורכבו של קוגן סמוך לגבול. בשיחות שניהל קוגן ז"ל עם חבריו הוא סיפר שמעולם לא הרגיש לא בטוח בחייו באמירויות, ששם התגורר במשך ארבע שנים. אחיו ראובן עמד שם בראש הקהילה. הוריו של צבי עלו מקישינב בירת מולדובה בדיוק לפני 35 שנה. ילדיהם כבר נולדו כאן, בירושלים. אף אחד לא חשב שצבי יהפוך לאחת הדמויות המרכזיות בקהילה היהודית באיחוד האמירויות. הוא חילק חלות למשפחות עבור ארוחת שבת וסייע בהפעלת הסופר הכשר היחיד במדינה. היום קהילות יהודיות בכל רחבי העולם חשות תחת מתקפה. חבר הכנסת עידן רול, זה מפריע מאוד. סכנות של ממש - - - חברי הכנסת אלמוג כהן, עידן רול, זה מפריע מאוד. אפשר לדבר בחוץ. סכנות של ממש מרחפות בכל עת מעל ראשיהם של יהודים בכל העולם, והמגמה רק מתחזקת. כל פגיעה בקהילה היהודית, בוודאי אחרי שנה וחודשיים של מלחמה קשה כאן, במדינת ישראל, מטלטלת קהילות שלמות. הרצון של האויבים שלנו לרדוף אותנו בישראל ובתפוצות לא עתיד להסתיים. אסור להתעלם מבעיות שלא ייפתרו מעצמן. עלינו לחזק את הקשר עם קהילות יהודיות ברחבי העולם, לעבוד לצד רשויות מקומיות בכל העולם ומנהיגי קהילות דתיים, חרדים, רפורמים, חילונים, עם כולם. אנחנו נמצאים בעיצומו של מאבק לא רק על הקיום הפיזי שלנו בישראל, אלא על הנפש והרוח של העם היהודי. תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אה, נוכח, סליחה. חבר הכנסת עידן רול, מוותר, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. קארין נוכחת. מה זה? איפה?

הסתכלתי לשם, סליחה. היא מוותרת.

חברת הכנסת קארין אלהרר נוכחת ומוותרת, חבר הכנסת אביחי בוארון, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, מוותרת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', עוד פעם, מוותר שוב, חברת הכנסת שלי טל מירון,

חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חבר הכנסת גלעד קריב, נוכח ורוצה לדבר. בבקשה. אני מבקש מהיושב-ראש שתחזיר את אלמוג כהן לצד השני. הוא מסתיר לי. הוא רשאי להיות בכל מקום, אבל הוא לא יפריע. לייק, לייק, לייק, אדוני היו"ר. הוא עולה לדבר. מתושלח. יש לו חבורה טובה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, הסיפור מאוד פשוט. אפשר להשתמש באגדה על אותו נוכרי שבא להתגייר בפני הלל, והלל אמר לו: תעמוד על רגל אחת. אז הינה, אני עומד על רגל אחת, לא רואים, ואני אומר: הסיפור פשוט, הקואליציה והממשלה ניסו להשתלט על לשכת עורכי הדין. הריצו עבריין. למה? כי רצו שלשכת עורכי הדין תעזור להם עם המהפכה האנטי-דמוקרטית. אבל בניגוד לתחזיות שלהם, ציבור עורכי הדין בישראל אמר את דברו בענק, בהשתתפות חסרת תקדים. אז מה עושה הממשלה העבריינית ומה עושה הקואליציה העבריינית? פוצחות במסע נקמה נגד לשכת עורכי הדין. זה הסיפור כולו. עומד חבר הכנסת המציע, מדבר איתנו על פעולות רשות, פעולות חובה, שטויות. הרי פעולות הרשות כתובות, פעולות הרשות כתובות בחוק עצמו, הן מעוגנות בחוק שיצא מהבית הזה. אז עומד פה חבר הכנסת המציע, במקום להיות אמיתי ולומר לציבור: נכשלנו בלהמליך עבריין על לשכת עורכי הדין, אז הגיע הזמן לשרוף את הבית. עכשיו, כדרך אגב, כפי שמתאים לממשלה ולקואליציה, הכול מלווה בשקרים. לפני כמה שבועות עמד כאן, כשהעבירו את החוק בטרומית, שר המשפטים, אתם זוכרים? סיפר על המסעות של לשכת עורכי הדין בספינות, צחק על זה, "ספינת האהבה". שקר גמור. הלשכה לא הוציאה שקל. עמד חבר הכנסת המציע ואמר שהלשכה משקיעה גרושים בתהליכי האתיקה. הסתבר שהוא לא יודע לקרוא את התקציב: למעלה מ-10 מיליון שקלים באתיקה מקצועית. פשוט שקרנים. שקרנים. עכשיו תאמר לי, חבר הכנסת מלביצקי: אתה, כל כך אכפת לך משלטון החוק, למה לא מטריד אותך שהממשלה שלכם מפירה את חוק-יסוד: משק המדינה ולא מניחה את התקציב? הרי אתם מדברים על כבודה של הכנסת שנרמס על ידי בית המשפט. אתם חלק מממשלה עבריינית שמפירה כבר שבועות את הוראת חוק-יסוד: משק המדינה. זה לא מעניין אותך? לא. כבודה של הכנסת מול הממשלה זה לא עניינך, רק מול בית המשפט העליון. אתה מגבה ממשלה שמפירה חוק-יסוד, ושר משפטים שמפר פסיקה של בג"ץ - - תודה רבה.

- - בקונצים ותרגילים.

תודה רבה.

אתם ממשלה עבריינית, קואליציה עבריינית, ולא יעזור לכם - - תודה. - - ציבור עורכי הדין הראה לכם את הדרך בבחירות ללשכה, ואנחנו נראה לכם את הדרך בבחירות לכנסת. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח. קריב, אתה יודע מה זה לא תעשה שניתק לעשה? חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת. הוא בא ללמוד פה קצת תורה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חבר הכנסת משה סעדה, אינו נוכח.

בבקשה, לרשותך שלוש דקות, ברגע שהפודיום יתאים לגובה. יאללה, הבדיחה הרגילה, עד שייקח לפודיום לרדת. זה מה שאומרים גם לי. אתה רוצה סולם גנבים?

פשוט סימון לא אוהב אותנו, את האוכלוסייה הזאת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, רציתי לדבר הערב על נושא שמאוד חורה לי: אדון משה בוגי יעלון, שר ביטחון, רמטכ"ל לשעבר, שבאמירות חסרות אחריות, אני מנסה לחשוב מה עבר עליו באותו רגע שהוא אמר, על החיילים הקדושים שלנו - - מה שעבר

- - שהם מבצעים טיהור אתני ופשעי מלחמה. מה עבר עליו? אני יודע שהשתיקה הזאת, השתיקה של המחנה, של האחים שלנו ממחנה השמאל, היא שתיקה כי הם מובכים מהאירוע הזה, ובצדק. זה אירוע מביך, ואני חושב שמשה בוגי יעלון הוא איש חסר אחריות, הוא איש שפל, הוא איש בזוי. בזמן שהלוחמים שלנו, הלוחמים והלוחמות, האריות והלביאות שלנו, לוחמים בקרבות עקובים מדם, האיש חסר האחריות הזה פשוט גורם להם לדמורליזציה. הוא גורם למדינת ישראל לפגיעה אנושה, אנושה, בטריבונלים בין-לאומיים. והעולם שותק. העולם שותק. אני היום הגשתי, אדוני היושב-ראש, הצעת חוק פרטית שתשלול מאנשים כדוגמת משה בוגי יעלון, האיש השפל והבזוי הזה, את הפנסיה שלו, 70,000 שקלים. הציבור מימין ומשמאל ששולחים את הילדים שלהם לצבא,

חברתי אפרת רייטן, איפה היא? נמצאת? אפרת רייטן, שהבן שלה, שאלוהים ישמור אותו אמן, לוחם בצבא, לוחם עז נפש, וגם היא שולחת אותו לצבא, את הדבר היקר ביותר בשבילה, ומשה בוגי יעלון מעז לומר שהבן של אפרת רייטן, שאני כל כך אוהב ומעריך, שהוא מגיבורינו, הוא מהמכבים של דורנו, שהבן של אפרת רייטן הוא פושע מלחמה. זה אירוע מטורף. אתה מנסה לחשוב מה עובר לאיש הזה בראש, אדוני היושב-ראש. הרי אתה היית הרמטכ"ל שלנו, אנחנו הפקדנו בידיך את היקרים שלנו, אנחנו לחמנו לפי הפקודות שאתה הבאת לנו. אבל יש עוד אירוע שכואב לי,

ואני אציף אותו. הרמטכ"ל שותק בכל האירוע הזה. הרמטכ"ל פשוט ממלא פיו מים ובשתיקה רועמת פשוט מפקיר את חיילי צה"ל. אני קורא לרמטכ"ל לצאת עוד הערב בהצהרה שהוא מתנער מהאמירות חסרות האחריות הללו. זה פשוט חוסר אחריות משווע, והרמטכ"ל, אני קורא לך: תתנער מהדברים המבישים האלה.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר, אחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים ואטורי, אינו נוכח.

אני מזמין את חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי לסכם את הדיון, בבקשה. - - - אתה בטח עכשיו תקשיב למה שהוא יאמר ואתה תשמע מה יש לו לומר על זה. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת קריב יצא, אז קודם כול אני בטוח - - - - - - אה, סליחה. אני בטוח שאתה - - - שאני אפסיד? אני בטוח שאתה תסכים איתי לגבי התיקון של הדוגמה שנתת, כי לא הלל אמר לו לעמוד על רגל אחת, אלא בא אותו גוי להלל הזקן ואמר: רבי, למדני את התורה על רגל אחת. ואז, מה הוא אמר לו? לך, אל תעשה לחברך, והשאר, צא ולמד, נכון? אז הוא לא אמר לו: תעמוד על רגל אחת - - - נכון, והשאר פירוש שהוא צא ולמד. ואידך זיל גמור.

הוא לא בא ואמר לו, חלילה: תעמוד על רגל אחת, הוא אמר לו: תלמד אותי ככה בחפיף, וזה מה שהוא אמר לו, בלי להעמיק. יאללה, קדיש דרבנן ותרד. וזה דווקא מעניין. למה זה מעניין? מכיוון שאני בטוח שאתה גם תתעניין, מכיוון שראיתי ששאלת. רבי יהודה לייב אשלג, שהיה ידוע בכינויו "בעל הסולם", וכתב את פירוש "הסולם" בספר הזוהר, אחד הכתבים שהוא כתב נקרא מאמר לסיום הזהר, ותראה מה הוא כותב שם: "כי העובדה היא, שהקב"ה הוציא ארצנו הקדושה מרשות הנכרים, והחזירה לנו, ובכל זאת עדיין לא קיבלנו הארץ לרשותנו, מפני שעוד לא הגיע זמן הקבלה, כמו שביארנו בעניין שלמות ההשגה, באופן שנתן, ואנחנו עוד לא קיבלנו. שהרי אין לנו עצמאות כלכלית, ואין עצמאות מדינית בלי עצמאות כלכלית. ועוד הרבה יותר מזה, כי אין גאולת הגוף בלי גאולת הנפש, וכל עוד שרוב בני הארץ שבויים בתרבויות הזרות של האומות, ואינם מסוגלים כלל לדת ישראל ותרבות ישראל, הרי גם הגופות שבויים תחת הכוחות הנכרים, ומבחינה זו נמצאת עוד הארץ בידי הנוכרים. והמופת הוא, שאין שום אדם מתרגש כלל מן הגאולה, כמו שזה היה צריך להיות בזמן הגאולה אחרי אלפיים שנה. ולא בלבד שאין בני הגולה מתפעלים לבוא אלינו וליהנות מן הגאולה, אלא חלק גדול מאותם שנגאלו וכבר יושבים בתוכנו, מצפים בכיליון עיניים להיפטר מגאולה זו ולשוב לארצות פזוריהם". חנוך, תכבד את מי שלא היה.

אני מקריא מתוך מאמר לסיום הזוהר שכתב רבי יהודה לייב אשלג, שידוע בכינויו "בעל הסולם", שכתב בין היתר את פירוש הסולם בספר הזוהר. "הרי שאף על פי שהקדוש ברוך הוא הוציא הארץ מרשות האומות ונתנה לנו, עם כל זה, אנו עוד לא קיבלנוה, ואין אנו נהנים מזה. אלא שבנתינה זו, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את ההזדמנות לגאולה", וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה שאנחנו קיבלנו פה את הארץ ואנחנו נמצאים פה ויש לנו את כל הדברים האלה, זה הכול טוב ויפה. השאלה היא, מה אנחנו עושים מזה, ואם אנחנו ממלאים את הייעוד שלנו כעם ישראל בארץ ישראל או שאנחנו מנסים לעשות פה איזשהו משהו אחר שלא שייך אלינו בכלל. אני שמח מאוד שאני רואה אותך מהנהן בהסכמה, גלעד. - - - נכון, ועל זה אני חושב שפחות מדי מדברים. אני חושב שאנחנו כולנו צריכים להבין שהמדינה שהכרנו לפני 7 באוקטובר לא תשוב להיות כפי שהייתה, ושהדור שעכשיו נלחם והדור שעובר את המלחמה גם מהבית, הוא השתנה והוא אחר, הוא רוצה דברים אחרים, יש לו דרישות אחרות, ובחלק גדול מהדברים הוא לא יסכים עוד לדברים שאולי הוא הסכים בעבר. אם פעם יכולנו באמת להסתפק בזה שפה זה בסדר, כי פה אולי פחות רוצים להרוג אותנו ממקומות אחרים, ופה יש צבא ששומר עלינו, ופה יש את כל הדברים האלה, אנחנו רואים שזה גם לא מספיק. אנחנו רואים שבגלל כל מיני תהליכים פנימיים שקורים בתוכנו, תהליכים שאני חושב שלא אתה מכוון אליהם ובטח לא אני מכוון אליהם, של קיטוב עמוק מאוד, קורים לנו דברים קשים מאוד. זה לא אומר שאנחנו צריכים להסכים, כי לא נסכים. סביר להניח שככל שיחלוף הזמן, הרי ריבוי הדעות ילך ויגבר. לא מנסים ליצור פה חלילה איזושהי אחידות, אבל כן, אני חושב, שבעיקר אנחנו פה צריכים להבין שיש איזשהו חוט מאוד מאוד דק שעדיין קושר ומחבר אותנו. לעמים האחרים, לאומות העולם, הם רואים את זה ובשבילם אין כל כך הבדל בינינו. אבל איכשהו אנחנו, הרבה פעמים פה משתדלים להבליט דווקא את מה שמפריד ודווקא את מה שמקטב על פני דברים אחרים. עכשיו, דיברתם קודם על הנושא של רמיסת שלטון החוק, ואני רוצה לדבר איתך על האירוע של אכיפה בררנית. אכיפה בררנית היא דבר חמור. היא דבר חמור גם בגלל שהיא בעצם חותרת תחת האושיות של הצדק הטבעי, מה שנקרא, ומעבר לזה שהיא חותרת תחת האושיות של הצדק הטבעי, היא גם מערערת את האמון של האנשים ברשויות אכיפת החוק. במדינה כמו מדינת ישראל, חשוב שלאנשים יהיה אמון ברשויות אכיפת החוק. וקשה מאוד להסביר כיצד יש מקרים מסוימים שלחלוטין לא מקבלים התייחסות מרשויות האכיפה או שאולי מקבלים התייחסות איטית מאוד, כזאת שלא מרגישים אותה, לבין מקרים אחרים, שבהם אנחנו רואים שמתבצעים מעצרים ממש גרנדיוזיים, כאילו הם לקוחים מאיזה סרט אקשן, בין שזה של קציני מודיעין, בין שזה של בכירים בשב"ס. תוך כדי נסיעה, יוצאים לאותו בכיר בשב"ס עם נשקים שלופים, מורידים אותו מהאוטו, כמעט דו"צ מתפתח שם עם המאבטחים שלו. דברים מטורפים שאתה פשוט לא מבין מה קורה עם הדבר הזה, ואיך יש מצד אחד, איך זה נקרא? כזאת להיטות, zealous, אומרים באנגלית, לבוא ולהביא אנשים לחקירה, לחקור מייד, ואיך למשל יש מקרה, כמו בשדה תימן, שהודלף חומר בשלב המעצרים שמצוי רק בידי התביעה,

כמה אנשים מהפרקליטות הצבאית כבר התעסקו עם התיק של שדה תימן? 15?

רון, אתה היית בפרקליטות הצבאית, נכון?

כמה אנשים מתעסקים בתיק גדול בפרקליטות הצבאית? תלוי לאיפה זה מגיע, אבל פרקליט והצוות שלו. 20? פחות. נגיד 20. אמרת "פחות". כמה זמן לוקח לחקור 20 אנשים? איך יכול להיות שעברו כל כך הרבה חודשים בלי שהתבצעה אף לא פעולת חקירה אחת לגבי חומרי חקירה בשלב המעצרים, שלא נמצאים אצל אף אחד חוץ מהתביעה, שהודלפו לכתב טלוויזיה ושימשו להוציא את דיבת ישראל בעולם? היה שם עצור אחד בבית ליד? איך יכול להיות מה שקרה בבית ליד ואין עצור אחד? איך קרה שבבית ליד, בפריצה שפרצו למחנה צבאי, והכול מצולם, אין עצור אחד - - - יכול להיות שהבינו - - - מה זה הצביעות הזאת? יכול להיות שלא חשבו שיש פה עילה למעצר.

אני לא יודע. פריצה לבסיס צבאי.

לשאול אותם, לתחקר אותם, צריך? אני לא פליליסט. הרי אמרו שקיבלו הוראה לחקור. אני לא אומר שצריך לחקור, אבל באה הפצ"רית לוועדת החוץ והביטחון, כשאתה היית, ואמרה שקיבלו הוראה לחקור. באה היועמ"שית והודיעה בישיבת הממשלה שהיא חוקרת. איך יכול להיות שהיא חוקרת פחות מ-20 איש וכלום, כשזה מאוד מאוד קל? אלה אנשים שיודעים בדיוק מי הם, שהייתה להם גישה לחומר. אז הצדק יוצא. אם לא היו ראיות, סגרו את התיק. סגרו את התיק?

את מה? על איזה תיק אתה מדבר? אני מדבר על ההדלפה. לא פתחו פה. צריך שיהיה תיק, על ההדלפה של הסרטון המגמתי לגיא פלג של שדה תימן, שהוצג כאילו הוא סרטון שבו מראים את לוחמי הכליאה שלנו לכאורה מבצעים מעשה שלא ראו בסרטון הזה, שהוא היה חומר שהודלף מהצוות שחקר, כי זה לא חומר שמועבר להגנה בשלב המעצר, זה היה רק אצלם. איך אתה מסביר את זה? הם כל כך

הם כל כך חזקים שמחזיקים אתכם? אתם לא מסוגלים לשלוט? אני לא יודע מה זה אתם ואנחנו, אני לא יודע מה זה אתם ואנחנו, אבל אני אגיד לך מה, אני לא יודע מה זה אתם ואנחנו, אבל בהחלט אני חושב - - - אתם, הממשלה של הימין. נכון, אני לא חושב שאנחנו חפים מטעויות. אני חושב שאחת הטעויות הגדולות - - - חסרות פה סמכויות? היועמ"שית אשמה בזה? בית המשפט העליון אשם בזה? היועמ"שית לא אשמה בדברים שקדמו לכהונתה. - - - אתה משווה את מה שנתנו לכם? גם לפי החוק, הכול היה בסדר - - - נכון, כי אצלכם, הממשלה שלכם, עוד זרמה. פשוט לפי החוק.

אתם הייתם ממשלה - - - ישבנו עם היועצים המשפטיים, ולא חרגנו - - - - - - יש הבדל. אפשר להקשיב ליועצים המשפטיים, אבל יש הבדל בין להקשיב ליועץ המשפטי לבין יועץ משפטי שחושב שהוא זה שצריך לחוקק. יושב בוועדה יועץ משפטי, למשל באחת הוועדות, ואומר: אני לא שוכנעתי שיש צורך בחקיקה. אתה מסכים איתי שיש בעיה?

שיועץ משפטי בא ואומר: אני לא שוכנעתי שיש צורך בחקיקה. אני חושב שיש בעיה גדולה מאוד שממשלה פועלת בניגוד לחוק. זו בעיה גדולה מאוד, גדולה מאוד. אני לא מדבר בניגוד לחוק.

היועץ המשפטי צריך להרים דגל אדום, דגל שחור, איך שלא תקראו לזה. - - - אני לא מדבר בניגוד לחוק. אני לא מדבר בניגוד לחוק. זה בניגוד לחוק.

כי אז היועצים המשפטיים היו באים ואומרים שזה מנוגד.

יש מניעה משפטית. לא אומרים את הדבר הזה. לא אומרים את הדבר הזה.

לא אומרים שיש מניעה משפטית, אומרים: אנחנו לא השתכנענו שהחקיקה הזאת מוצדקת. זה לא שיש מניעה. אני לא אמור לשכנע את היועץ המשפטי.

את הדין וחשבון שלי נותן לקהל הבוחרים שלי כשבא יום הבוחר, כמוך. היועץ המשפטי, לא. תפקידו חוקי? לא חוקי. תפקידו לא לשמש עוד איזה ערכאת ערעור על שיקולי החקיקה, וזאת אחת הבעיות. - - - את היועצת המשפטית.

אני חושב שזה הגיע למצב, ואמרתי את זה גם פה, אני חושב שמדיניות האכיפה הסלקטיבית שלה ומדיניות - - - לפני רגע אמרנו שהיא לא סלקטיבית.

צבאי והיא - - - חנוך, שאלה. שנייה, אבל אני עם רם. אני מאוד חושב שזה סלקטיבי.

דרך אגב, שלא היו צריכים להיות במעצר עד תום ההליכים, ושהבקשה שמגישים נגד אחים לנשק למעצר עד תום ההליכים שגויה, ושהיא מוגשת רק בגלל שהגישו נגדם, ומנסים לעשות פה איזה זהות, שכאילו אלה מצד אחד,

גם אנחנו מהצד השני. זו הבעיה באכיפה סלקטיבית, שלא שומעים ללשון החוק. בכדורגל לפעמים שופט עושה איזה טעות, ואז הוא מנהל את המשחק בלנסות לתקן את הטעות לטובת הקבוצה השנייה. זה מה שקורה בדיוק עם הייעוץ המשפטי במקרה הזה. אני רק רוצה להבין במסגרת מושג האכיפה הבררנית, האם אתה גם כולל את העובדה שעד עכשיו לא מתנהלת חקירה נגד עשרות אנשים, חלקם חמושים, שפרצו לבסיס צבאי והרביצו לחיילים? גם זה במסגרת האכיפה הבררנית של משטרת ישראל תחת השר

אם מישהו, קודם כול אני מסתייג - - - כן או לא? אז אני רוצה לענות. קודם כול אני מסתייג מהאמירה שלך לגבי שר עבריין. אבל מעבר לזה - - - הוא שר עבריין. מעבר לזה, אם מישהו הרים יד על חיילי צה"ל, מקומו בבית הכלא. איך אתה מסביר שהמשטרה עד לרגע זה לא פתחה בחקירה? אין עצור אחד מהתפרצות של עשרות אנשים, חלקם חמושים, שהגיעו מאורגנים לבסיס בית ליד. במקום לשבת בכלא, הם יושבים במליאה. אני חושב שזה בדיוק - - - תראה, חנוך, מה קורה. במקום לשבת בכלא, הם יושבים מולך במליאה.

כמו שהסברתי קודם לרם, שהאכיפה הסלקטיבית היא נמר שבעייתי מאוד לרכוב עליו, וכאשר אתה עסוק באכיפה סלקטיבית כלפי צד אחד בצורה אובססיבית כאשר מגיעה אכיפה כלפי הצד השני, אתה מנסה לייצר איזונים לכאורה גם במקרים לא מתאימים. מה לעשות, זו העובדה. או שאולי המשטרה לא חוקרת, לא מביאה ראיות. היועצת המשפטית הרי לא חוקרת.

היועצת המשפטית מורה על חקירה. במקרה הזה היא לא חוקרת.

מה לעשות - - - אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר מאוד כשאנחנו מדברים על צה"ל ואנחנו מדברים על כוחות הביטחון. אין לנו בעיה לא עם צה"ל ולא עם כוחות הביטחון, וצריך מאוד מאוד להיזהר. אלה אנשים מסורים, שנותנים - - - - - - רגע,

ממני לא שמעת. ממני לא שמעת. אלה אנשים מסורים, שנותנים את חייהם למען ביטחון מדינת ישראל. אני מכיר את זה מידיעה אישית, בואו נגיד ככה, אבל כן יש בעיה עם איזה תפיסה - - - חנוך,

לא ראיתי שיש טרור יהודי.

לא הרגו ראש ממשלה פה? לא הרגו ראש ממשלה? זה שרצחו זה טרור? כל רצח הוא טרור, מיקי? כל רצח הוא טרור? הוא יהודי. כל רצח הוא טרור? זה היה רצח? זה היה טרור. זה היה רצח שהוא רצח - - - טרוריסט. זה לא טרוריסט, הוא לא הואשם בטרור. יגאל עמיר הואשם בטרור? לא שרפו בדומא ילדים? יגאל עמיר הואשם בטרור?

האשימו אותו בכל מה שאפשר היה, ובצדק. בטרור הוא

בן אוליאל, שרצח תינוק והוריו, הוא לא טרוריסט יהודי? עמירם בן אוליאל, זה שחברת הקואליציה שנמצאת פה קראה לו "צדיק", חילקה פיצות לאלה שתמכו בו,

הוא לא ביצע אקט של טרור? על בסיס מה הוא הואשם? הוא אכן נשפט? כן. כן, בטח. ובמה הוא הורשע? ברצח? בפעולת טרור או ברצח? אני שואל אותך אם אתה רואה בזה טרור. אני לא חושב שמישהו בפרקליטות אצלנו - - - האם אתה רואה בזה טרור?

יוראי, אני לא חושד שמישהו בפרקליטות פה במדינת ישראל, אם היה אפשר להדביק, בוא נקרא לזה ככה בשפה גסה, אישום בטרור לנער גבעות כזה, או מה שהוא לא היה, לא היו עושים את זה. כנראה שלא היה אפשר להרשיע אותו ביסודות העבירה של טרור, והרשיעו אותו בעבירה מסוג רצח. אתה, גם יש לך רקע משפטי, נכון? אתה מבין את ההבדל הזה בין רצח לבין פעולת טרור. גולדשטיין זה טרור או רצח? אני שואל אותך אם בעיניך פשע לאומני שבמסגרתו יהודי רוצח במסגרת תג מחיר משפחה ערבית, זה לא טרור. אתה שואל אותי איזשהו משהו זה? אני לא יודע כמה מקרים כאלה קרו, והמקרה של אותו עמירם בן אוליאל,

אז אני אומר לך שכנראה המקרה של עמירם בן אוליאל, מכיוון שהפרקליטות לא האשימה אותו בפעולת טרור מלכתחילה זאת אומרת, אפילו לא האשימו אותו בזה, זה לא שניסו ובית משפט לא קיבל את זה. אני אומר לך, אפילו לא האשימו אותו בזה.

רגע, טוב שבאת. עדיין אין לכם רוב. ולכן אני חושב שכל השיח הזה הוא לא נכון. והינה מגיעה חברת הכנסת בן ארי. חברת הכנסת בן ארי, טוב, היא עסוקה עכשיו, אבל גם כן, היא קודם עלתה פה ודיברה על ראש השב"ס,

מפקד שב"ס,

קודם דיברת על מפקד שב"ס. נציב. נציב שב"ס, ואמרת שהוא נחקר בפלילים, נכון?

ואיך אנחנו נוביל את הבושה וכו'. את מסכימה איתי שבן אדם - - - חנוך, אתה מעכב את שר הביטחון מהתייעצות ביטחונית. אני לא מעכב את שר הביטחון. תאמין לי שאני לא מעכב את שר הביטחון. ריבונו של עולם, שר הביטחון יושב במליאה ושומע את חנוך מלביצקי מפלפל. ותראה מה זה, ועושה בשבועיים מה שהקודם לא עשה בתשעה חודשים. מה, מה הוא עשה?

אבל נעזוב את זה. רגע, תכף נגיע למה הוא עשה. הוא - - - מה הוא עשה?

אבל אני רוצה לדבר איתך, ברשותך, על זה שדיברת קודם על נציב שב"ס.

את בטח מסכימה איתי שזה שבן אדם נחקר ויש נגדו חשדות על משהו, והבנתי שהוא שוחרר בלי שום הגבלה, אבל גם אם הוא לא היה משוחרר, עדיין לא הופך אותו לאשם, נכון? אני דיברתי רק על זה שחוקרים נציב שב"ס.

יכול מאוד להיות שהחקירה הזו לא תוביל שום דבר. ואז מה? עצם החקירה מזעזעת בעיניי.

וצריך לשאול שאלות קשות את מי שהורה על החקירה הזאת.

את מסכימה איתי?

מי עוד? תראי מי מנהל את מדיניות האכיפה במדינת ישראל.

אומרים לך: חנוך,

אתה אומר "יועמ"שית"?

כאילו, זה רפלקס אצלכם? לא, אין לי רפלקס איתה.

דרך אגב, עד לפני שבועיים הייתי מאלה שלא חושבים שצריך להעביר אותה מתפקידה, אבל בעקבות מה שקרה עם ירי פצצות תאורה לבית ראש הממשלה, המדיניות הזאת של אין אכיפה, של האכיפה הבררנית, מביאה למצבים - - איזה אכיפה בררנית?

יש ארבעה עצורים מאחים לנשק על זיקוקים במעצר עד תום הליכים, כשבן אדם דורס מישהי והופך אותה למשותקת ולא עוצרים אותו. את חושבת שהם היו צריכים להיות במעצר עד תום ההליכים?

אני מסכים איתך. איפה היית עד עכשיו? הלו.

אני מסכים איתך, אבל גם אלו מפרשות המסמכים, גם הם לא היו צריכים להיות במעצר עד תום ההליכים. תגיד לי, מעצר עד תום הליכים?

מעצר עד תום הליכים זה כלי מאוד מאוד חריף - - נראה לך הגיוני? - - מאוד מאוד חריף, ואני אומר לך שלא אלו היו צריכים להיות במעצר עד תום הליכים ולא אלו היו צריכים להיות במעצר עד תום הליכים.

יש הבדל בין פלדשטיין לבין האחרים שם. לא כולם עשו אותו דבר. כן. אבל גם הוא, מה הוא יכול לעשות מהבית? כמו שהם, מה הם יכולים לעשות מהבית? יש בעיה שלו של חלופת מעצר בית?

את יודעת שאין. יש הבדל בין עבירת ביטחון לבין זיקוקים. אבל איזה עבירת ביטחון? זה הרי מסמך שהצנזורה אישרה לפרסם אותו.

פעולת טרור יהודי,

פעולת טרור יהודי,

פעולת טרור יהודי. כך פעולת טרור יהודי?

הוצאה מחוץ לחוק, בבית הזה. כך הוצאה מחוץ לחוק. על ידי שמיר, על ידי שמיר. כך הוצאה מחוץ לחוק.

הם הודיעו על תמיכה בטרור. הם לא ארגון טרור, הם הורשעו בתמיכה בטרור. זה כמו שפה יש חברי כנסת שהם תומכי טרור והם עצמם לא הורשעו בפעולות טרור.

נכון, הינה,

יש אחד, אחד שהורשע.

אני לא חושב שיש אחד, אני חושב

חבר כנסת מכהן אחד בבית הזה לדיראון עולם הורשע פעמיים בתמיכה בארגון טרור, בהפצת חומר תעמולה ובארגון טרור פעמיים,

אתה לא מתבייש בזה?

קריאות: קריאות: - - - קריאות: - - - קריאות: - - - היו"ר משה סולומון: קריאות: - - - היו"ר משה סולומון: אם כן, אנחנו מותירים את ההצבעה על כנה, על כנה. 55 בעד, 53

מטרת הצעת החוק היא להפוך את הוראת השעה להוראת קבע,

לבטל את חובת נוכחות המדריך במכון הכושר בכל עת שנמצאים בו מתאמנים בגירים. חשוב להבהיר שחובת נוכחות מדריך במכון כושר בזמן שקטינים מתאמנים בו תעמוד בעינה. לצד ביטול החובה, הוועדה הוסיפה לחוק הנוכחי חובה שמכון כושר יקבל מתאמן חדש שבעת הרשמתו הצהיר שזו עבורו הפעם הראשונה שבה הוא מתאמן במכון כושר, רק אחרי שמדריך מטעם המכון העביר למתאמן הדרכה הכוללת תוכנית אימון מותאמת אישית, כללי הבטיחות במכון הכושר ודרכי הפעלת המכשירים. כחלק מדיוני הוועדה בהצעת החוק, התווספה להצעה חובת נוכחות של אדם שעבר קורס עזרה ראשונה במתחם שבו נמצא מכון כושר בכל עת שבה לא נוכח מדריך. לבסוף, מוצע ששתי דרישות אלו,

חובת הדרכת מתאמן חדש ונוכחות של אדם שעבר קורס עזרה ראשונה, לא יחולו על מכון כושר הנמצא בבניין מגורים, במקום עבודה או בבית מלון,

שהוא אינו פתוח לציבור הרחב. אני מבקש להודות לצוות הוועדה בראשות מנהלת הוועדה הגב' אתי דנן, ליועץ המשפטי עו"ד צח בן יהודה, ולשר מיקי זוהר, שנענה לבקשתי להוסיף את החובה בהדרכה של מתאמן חדש ונוכחות של אדם שלמד עזרה ראשונה בכל מכון כושר. אני קורא לחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בנוסח שאושר על ידי הוועדה בקריאה שנייה והשלישית. תודה רבה.

להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצות העבודה ויש עתיד. קבוצת סיעת העבודה: חברת הכנסת מרב מיכאלי - - - - - - כתוב לי כאן העבודה ויש עתיד. יש גם רשות דיבור אחרי זה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, הסתייגות, אתה מוותר? חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת. קבוצת סיעת יש עתיד: חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח, חברי הכנסת מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן. מיקי לוי,

בבקשה. תהיו פה, חברי הכנסת. יש פה סדר, אני קורא לפי הסדר. אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, עלק הסכם הפסקת אש. תגידו, אתם לא מתביישים? ועוד דיברתם גדולות ונצורות. היום ירו על מדינת ישראל. היום ירו על מדינת ישראל, ומה התגובה? איזו תגובה לפלפית. נתניהו חתם על הסכם עם ארגון טרור שיעי. נתניהו חתם על הסכם הפסקת אש עם ארגון טרור שיעי. כל מה שתגידו, כל ההצהרות, כל השליחויות, לא יעזור לכם. נתניהו חתם על הסכם הפסקת אש עם ארגון טרור שיעי, ארגון טרור הזוי. הכי משעשע היה לשמוע את שופרות נתניהו מנסים להגן על ההסכם ההזוי שהוא חתם עליו. אם חס וחלילה ההסכם היה מובא על ידי ראש ממשלה כלשהו שאינו נתניהו, הייתם מכלים בו את זעמכם. אתם זוכרים את הביקורת שמתחתם על ראש הממשלה דאז לפיד, ביקורת על שלא הביא את הסכם המים הכלכליים עם לבנון לאישור הכנסת. זוכרים? שר המשפטים לא אחת עמד פה על הדוכן וזעק: נתתם חבלי מולדת. הסכם על מים כלכליים, לא על ריבונות, לא על ביטחון, לא בתוך מלחמה שנמשכת כבר 14 חודשים. את ההסכם הזה היה ראוי שיביאו לכנסת. ועל מה פתחתם את הפה? על מים מלוחים כלכליים, עם באר גז יבשה, באר גז יבשה, אין שם טיפ-טיפונת של גז אפילו. לפיד הביא אותו לקבינט, ואחר כך לממשלה, ואחר כך לשני דיונים בוועדת החוץ והביטחון. נתניהו הביא את ההסכם השבוע רק לקבינט, לא הביא אותו לממשלה ובטח לא לכנסת ולוועדת החוץ והביטחון. רק לקבינט. אבל פתחתם את הפה: לא הבאתם אותו לכנסת. הביא אותו פעמיים לוועדת החוץ והביטחון, לשני דיונים, ועדת החוץ והביטחון פעמיים, קבינט וממשלה.

על פי אדם אחד יישק דבר, מה זה חשוב בכלל. בסעיף 13 של ההסכם, תשמעו טוב, יש קריאה של לבנון וישראל לארצות הברית ולשותפיה באו"ם לסייע במשא ומתן עקיף בין ישראל ללבנון כדי לפתור את נקודות המחלוקת שנותרו ביניהן לאורך הקו הכחול. בהתאם להחלטת מועצת הביטחון 1701, זה סעיף מדהים, יש 13 נקודות מחלוקת על קו הגבול בינינו לבין לבנון, מחלוקת יבשתית. אתם רוצים להזיז את הגבול. אני רוצה להביא לידיעתכם שהלבנונים דורשים את הנקודות האלה, סיפוח לטובתם, לצד שלהם. אני רוצה עוד לגלות לכם שהסעיף הזה הובא גם לממשלת לפיד, והוא דחה אותו על הסף. אבל אתם חסרי עמוד שדרה, עם ראש ממשלה חסר עמוד שדרה, שהסכים לדון ב-13 נקודות גבול יבשתי, לא מים מלוחים. גבול יבשתי, להזיז גבול יבשתי בינינו לבין לבנון. אין פוצה ואין מצפצף. כלום ושום דבר. זה מותר להזיז גבול, להביא לדיון בכלל. אין לכם חוט שדרה. אין לכם אופק. תתביישו. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי,

תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני עליתי בנאום הקודם שלי ודיברתי על ניצב קובי יעקובי, נציב שב"ס. אמרתי שמעצר של נציב שב"ס זה אירוע מזעזע.

שזה אירוע קשה, שזה מרעיד את אמות הסיפים. זה מה שאמרתי. עלתה לכאן חברת הכנסת גוטליב וצרחה עליי שאני לא מכירה את קובי והוא איש כזה וכזה. אז קודם כול, אני מכירה את קובי יעקובי, כי הייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים הקודמת, ואני מכירה אותו מצוין. אומנם יש לך נטייה כל הזמן לחשוב שאת יודעת הכול,

אני גם עבדתי עם קובי, והכרתי אותו מצוין, ומה שאמרתי כאן מעל בימת הכנסת זה שמעצר של אדם כזה זה אירוע מזעזע. זה מה שאמרתי. וכל אדם מימין ומשמאל צריך להגיד את זה. ואם הגענו למצב כזה, אז זה מצב חמור מאוד. לבוא לפה ולהשתלח בי: את לא מכירה את קובי יעקובי.

ואללה, אני מכירה אותו. תפסיקי לחשוב שאת יודעת הכול. תפסיקי לחשוב. חברת הכנסת מירב, את רעת לב. מירב בן ארי (יש עתיד): זה לא יעזור אם תצעקי עליי.

את בן אדם באמת, באמת, שאני לא רוצה להתייחס אליו.

לא רוצה לצעוק עליך, לא רוצה להתייחס אליך. לא רוצה.

אני אעצור, תמשיכי לצרוח. תמשיכי לצרוח. תמשיכי לצעוק. קונסנזוס - - - שאת - - - חברת הכנסת בן ארי. תעצור לי את הזמן עד שהיא תפסיק לצעוק.

חברת הכנסת גוטליב, תאפשרי לה לדבר. אני לא אצעק עליך. אני לא אטנף עליך מעל בימת הכנסת. אני לא אגיד את הדברים שאמרת.

אני לא ארד לרמה הזאת. אני לא. אני אגיד לך דברים נכונים, שאת לא יודעת הכול - - אני לא אומרת את זה. - - ושאני מכירה את קובי יעקובי לא פחות ממך, ואת לא יכולה לבוא לדוכן הכנסת ולחשוב שאת יודעת הכול על השב"כ, על הרמטכ"ל - - - - - - - על נציב שב"ס, וכמה שתצעקי ותקללי אותי עכשיו, אני לא ארד לרמה הזאת. אני לא מקללת.

אני סיימתי, סיימתי.

תמשיכי. תראי איך את מדברת. כי את רעת לב. חברת הכנסת גוטליב, אני קורא אותך קריאה ראשונה. אני לא ארד לרמה הזאת, לא יעזור לך. רעת לב. חברת הכנסת גוטליב, קריאה שנייה. את לא תוציאי אותי לרגע מהאיזון שאני נמצאת בו.

חברת הכנסת גוטליב, קריאה שנייה. אני רגועה, אני שלווה.

ואני אמשיך להגיד את דברי האמת שלי, ובדברי האמת שלי, האירוע הקשה היום הוא מזעזע.

בדברי האמת שלי נתתי דוגמאות לשרים מתוך הקואליציה, ואמרתי שעובדה שאף אחד מהכוורת, לא של אבי דיכטר,

לא של משה ארבל, אף אחד לא נחקר במשטרה. לא אמרתי שאף אחד אשם. לא אמרתי את המילה "אשם". תבדקו את הפרוטוקול. אמרתי שחקירה של כוורת של שר זה דבר שצריך להטריד, ולא רק את חברי הצד הזה, ואם אנחנו אנשים ישרים, אנחנו צריכים להיות מוטרדים שאחד אחרי השני נחקרים בכוורת שלו. זה מה שאמרתי. ולבוא ולהוציא את דבריי מהקשרם ולצעוק לי "רעה" וזה, לא יעזור. אני יודעת בדיוק מה שאמרתי, אני עומדת מאחורי כל מילה שאמרתי, ואני מזועזעת שדווקא במקום שאמור לשמור על אכיפת החוק במדינת ישראל, דווקא במקום הקדוש הזה, כל הכוורת נחקרת, או רובה, ונציב שב"ס נחקר, וקצין בכיר נחקר, וזה חמור. - - - רק בגלל - - - ולא יעזור כל היום יועמ"שית ויועמ"שית. אני מניחה שאת קמה בבוקר או בלילה ואומרת מתוך שינה יועמ"שית. משהו בכם צריך להיות מוטרד, מוטרד, שכוורת שלמה של שר נחקרת. אז יכול להיות שבאחד טועים ובשניים טועים, אבל בשלישי וברביעי ובחמישי ובשישי אנחנו צריכים להבין - - - - - שנייה. תאמין לי, ואטורי, תאמין לי שכל מה שאמרתי פה מילה במילה, יכולת גם אתה להגיד. יכולת. לא אמרתי כאן מילה של אשמה. לא אמרתי מילה של תוכחה. להפך. ואני רוצה להקריא לכם בעשר השניות שנותרו את דבריו של קובי יעקובי, שהוא מפקד פה במחוז ירושלים, בשנת 2020, ימי הפגנות בלפור, על הטענות שאמיר אוחנה עומד מאחורי מעצרים. אומר קובי יעקובי: זו "אגדה". "אם הייתי מאמין שיש פה יד מכוונת של שלטון מושחת שעושה שימוש כזה במשטרה שסמויים מעלימים אנשים למרתפים,

אולי גם אני הייתי חושב לעשות מעשה". תודה רבה.

זה קובי יעקובי בימי מעצרי בלפור. תודה רבה. הקראתי מילה במילה שלו. תקשיבו. לפני שצועקים לאדם שהוא ערל לב או רע, תקשיבו למה שהוא אומר. תודה רבה. חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ, אינו נוכח, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, איך אתם לא מתביישים? אני באמת שואל. איך אתם לא מתביישים שמירב בכלל צריכה לעלות לפה ולהסביר? למה אתם תוקפים אותה ועל מה?

מה עשיתם בחיים שלכם שתגיעו לעשירית ממה שהיא עשתה במשטרה, בשב"ס, בוועדה?

על מה אתם תוקפים אותה? זה מוטיב חוזר אצלכם. אתם תוקפים את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, את היועמ"שית, את מי לא? עוד מעט תתקפו את הסדרנים של הכנסת. מה הקטע שלכם? מה הקטע שלכם לחשוב שאתם יודעים הכול? מי שם אתכם בעמדה הזאת שאתם מעל כולם?

מה עשיתם?

מה ההישגים שלכם, ממשלת נתניהו האדירה, ימין ימין, מהיום שנבחרתם? מהיום שנבחרתם הבאתם עלינו את 7 באוקטובר, הבאתם עלינו את הרס הכלכלה, הבאתם עלינו את הרס הביטחון האישי. מה עשיתם? מהיום שבאתם למדינת ישראל, נבחרתם, מה עשיתם?

מישהו יכול להגיד לי? כן, אלמוג, צעקת קודם. מה עשיתם? מה עשיתם? חוק גירוש משפחות. מה עשיתם? מה עשית? חוק גירוש משפחות. אני רוצה לספר לך משהו. החוק הזה מגיע לשר הפנים.

ואני הגשתי שאילתה לשר הפנים: האם תגורש משפחה אחת? שר הפנים פה. תשאל אותו כמה יגורשו. אזרחי ישראל צריכים עשייה, לא פופוליסטים עלובים כמוכם. הם לא רוצים הבטחות. הם לא רוצים כותרות. הם לא רוצים שתבלבלו להם את המוח. הם רוצים ממשלה שקמה בבוקר, הולכת לעבוד בשבילם, ולא מבלבלת להם את המוח. הם לא רוצים להכיר אותך, הם לא רוצים להכיר אתכם, הם לא רוצים לדעת איך קוראים לאף אחד שיושב פה. הם רוצים לקום בבוקר, ללכת לעבודה שלהם ולא לפחד שמישהו יירה בהם, ולא לפחד שמישהו ידקור אותם, ולא לפחד שיירו להם טילים על הבית, ולא לפחד להיכנס לסופר. זה מה שאזרחי מדינת ישראל צריכים. ואתם יכולים לשבת על הכיסאות שלכם ולהרגיש לא נוח, אבל תמיד אגיד לכם את האמת בפנים. מהיום שנבחרתם הבאתם אסון על מדינת ישראל. אין אחד, אחד, שיושב פה ויכול להגיד: אני עשיתי משהו טוב מהיום שנבחרתי. לא עשיתם כלום טוב מהיום שבו נבחרתם. אז אם אתם רוצים לעשות דבר אחד טוב, תתנצלו בפני מירב בן ארי ואחרי זה תתפטרו. רגע, כבר - - - מתי צרפתי הרכבי, מוותרת.

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, יסמין פרידמן, אינה נוכחת, דבי ביטון, אינה נוכחת, משה טור פז, מוותר. סימון דוידסון, מוותר.

לא. זה החוק שלו, זה בנפשו, הוא יכול לוותר?

היא סימנה לי שהוא יהיה עשר דקות. עכשיו באמת - - - עכשיו תקבלו הרצאה ללילה. עשר דקות. על שתי ההסתייגויות?

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שגית, חשוב לי קודם כול לעשות גילוי נאות - - - אוקיי, תעשה חמש דקות ועוד חמש דקות.

קודם כול, כל חיי עסקתי בעסקי הספורט, הייתי יושב-ראש איגוד השחייה, הקמתי וניהלתי מועדוני ספורט, ובידי אשתי היום נמצא קאנטרי קלאב, וזה דבר שחשוב לי להגיד לפני שאדבר על החוק הזה. החוק הזה הגיע לוועדת החינוך כחוק שהמטרה העיקרית שלו היא לפגוע בציבור. יש מאות אלפי אנשים שמגיעים לחדרי הכושר ללא ידע, ללא מקצועיות תחילה. יש הרבה מאוד מקרים, לצערי הרב, של פציעות בחדרי הכושר, חלקם גם נגמרים,

במצב של מוות, אם זה דום לב וכדומה, הרבה מאוד פציעות של נפילות מהליכונים, ממכשירים של דחיקה. הגיע חוק לכנסת ישראל בזמן מלחמה, והמטרה של החוק הזה בעצם לבטל לחלוטין את נושא מדריכי הכושר. זאת אומרת שבן אדם יגיע לאולם כושר, וייכנס לאולם בלי שאף אחד ילמד אותו, בלי שאף אחד יעזור לו אם יקרה לו משהו, אם חס וחלילה הוא ייפול, חס וחלילה יקרה לו מקרה לבבי. ככה קיבלנו את החוק הזה. אני רוצה לומר שאני הזדעזעתי בהתחלה. לא האמנתי שבמדינת ישראל 2024 ידאגו לזה שלציבור לא היה ביטחון,

לא יהיה לו ביטחון בריאותי קודם כול. אני לא מדבר על מקצועיות איך להתאמן. ואני שמח להגיד שהחוק הזה נכנס בצורה מסוימת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ויצא שונה לחלוטין. הכנסנו בחוק הזה, ועל זה בעצם אני רוצה לברך את יוסי טייב. הוא לא נמצא פה, אבל בעבודה משותפת הצלחנו להכניס סייגים שאיכשהו שומרים על בריאות הציבור. חשוב לי שהציבור ידע את זה. חשוב לי שגם אתם תדעו שהילדים שלכם, או החברים שלכם, או ההורים שלכם, כשהם מגיעים לחדר כושר, יש עדיין חובה מסוימת לבעלים של חדרי הכושר. קודם כול, לגיל קטינים, עד גיל 18, חייב להיות מדריך חדר כושר. אם אתם יודעים על מצב שבו אין מדריך, זאת עבירה על החוק. זאת אומרת, אם יש ילד אחד בן 16, 17 חובה שיהיה מדריך בחדר כושר.

האחריות של הבעלים של מכון הכושר. אם הוא לא שם מדריך לקטינים הוא עובר על החוק, הבעלים של חדר כושר עובר על החוק. הדבר השני שהיה מאוד מאוד חשוב הוא הנושא של העזרה הראשונה. צריך להבין שמדריך שמסיים את הלימודים שלו מקבל גם תעודת עזרה ראשונה. ברגע שהיינו מעבירים את החוק, איכשהו היית מגיע לחדר כושר,

לא משנה כמה אנשים מתאמנים, אין עזרה ראשונה לאף אחד,

קורה משהו ואין מי שיעזור. הכנסנו בחוק עזרה ראשונה חובה, זאת אומרת במתחם, אם זה קאנטרי קלאב, אם זה מועדון ספורט, אם זה חדר כושר, חייב להיות מגיש עזרה ראשונה על פי חוק. זה חשוב מאוד להצלה של אדם, אם קורה לו משהו. הדבר הנוסף שנכנס בחוק הזה זאת חובת הבעלים של חדר הכושר להציב מדריך למי שהוא חדש.

אדם שלא התאמן ומגיע בפעם הראשונה לחדר הכושר על פי החוק חייב להיות מדריך שיעביר לו אימון ניסיון וילמד אותו מה הוא צריך לעשות בחדר הכושר איך הוא עולה על ההליכון, איך הוא עוצר אותו, איך הוא עובד עם המשקולות. כל זה כדי לשמור על הביטחון שלו, שחס וחלילה לא יקרה לו שום דבר. אז לסיכום כל הנושא הזה של החוק הזה, אני רוצה לומר שהגיע חוק ריק, שאומר שלא דואגים לאף אחד בציבור הישראלי, ויצא חוק שבעצם מגן באופן סביר על הציבור הישראלי. דבר אחד שאני ביקשתי מאוד ולא הצלחתי לקבל הוא הנושא של הגיל השלישי. אני רציתי לחייב את חדרי הכושר להציב מדריך כאשר מגיע אדם שהוא בגיל השלישי. לפעמים מגיעים אנשים בני 70, בני 80, לחדר הכושר, הם מועדים, הם לא יודעים מה לעשות. אף אחד לא יעזור להם. לצערי הרב, לא קיבלו את הדבר הזה, וזה נו"ן גדול, בגלל זה אצביע נגד החוק הזה. הדבר הזה של הגיל השלישי מאוד מאוד מפריע לי, מפריע לי שלא ישמרו על הסבא שלנו, על האבא שלנו, על האימא שלנו, כשהם הולכים לחדר כושר. לסיכום הדברים אני רוצה לומר כך: צריכים לדעת שעדיין לבעלים של חדר הכושר יש אחריות, אחריות גדולה, לשמור על בריאות הציבור, לדאוג לזה שכשיש קטין בחדר כושר יהיה בו מדריך, לדאוג לזה שיהיה מגיש עזרה ראשונה, לדאוג לזה שאדם שלא יתאמן יקבל מקצועיות, זאת אומרת יקבל אבחנה - - תודה. - - והדרכה בשיעור הראשון. אני מאוד מקווה שבסופו של דבר ישמרו על הבריאות שלהם, ואנשים יעשו ספורט ויחזרו בבטחה. ולמרות כל מה שאמרתי, האופוזיציה תצביע נגד החוק הזה, שהוא מיותר.

תודה רבה. השר יריב לוין מבקש להגיד גילוי נאות. הייתי אומר שזה אפילו גילוי נאות למהדרין, מהדרין מהדרין ומהמחמירים. אבל אני אגיד שרעייתי היא עובדת שכירה בחברה שיש לה בין היתר גם חדרי כושר, אז אני אומר את זה לפרוטוקול. לצאת מכל ספק, ספק-ספיקה. תודה. כן. אני לא מציע שזה יהיה הסטנדרט שיתקבע ביחס לניגודי עניינים.

תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי. מה? לנמק הסתייגות. גילוי נאות: אני לא סובל חדרי כושר. אוקיי, אז אתה מוותר. חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח. אם כן אנחנו עוברים כרגע - - - רגע, רגע, לאן אתה עובר? להסתייגות הבאה. ההסתייגות הבאה, הסתייגות 4. קבוצת סיעת יש עתיד: חבר הכנסת יאיר לפיד,

חבר הכנסת מאיר כהן,

קארין אלהרר, אינה נוכחת, מירב כהן, אינה נוכחת, אלעזר שטרן, אינו נוכח, מיקי לוי, אינו נוכח, מירב בן ארי, אינה נוכחת, רם בן ברק, אינו נוכח, יואב סגלוביץ' אינו נוכח, בועז טופורובסקי, אינו נוכח, מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, עידן רול, אינו נוכח, יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, ולדימיר בליאק, אינו נוכח, רון כץ, אינו נוכח, מטי צרפתי הרכבי, מוותרת, טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, יסמין פרידמן, אינה נוכחת, משה טור פז, מוותר, סימון דוידסון, חבר הכנסת סימון דוידסון, מוותר, חבר הכנסת נאור שירי - - - לא, לא, למה? סימנו לי משם. אני אגיד עוד מילה. בבקשה, חבר הכנסת סימון דוידסון. הוא עושה כושר. אני רק רוצה דבר אחד ששכחתי. יש עוד שני מוקדים שלא צריך בהם בכלל מדריך חדר כושר: בתי מלון ובנייני מגורים. בבתי מלון צריכים לחתום על הצהרת בריאות וזה מספיק. בבניין מגורים זה באחריות של צוות הניהול, של מי שמנהל את הבניין הזה, שלא ייכנסו אנשים מבחוץ ורק התושבים של הבניין. זה דבר שהיה חשוב לי להגיד. ואני רוצה, יוסי טייב הגיע. חברים, חשוב לי שנלמד כולנו מהבית הזה, טלי, טלי, יש ועדה בכנסת שנקראת ועדת חינוך, תרבות וספורט, בוועדה הזאת, בראשות יוסי טייב,

הוא משתף פעולה - - - - - לא לערב פוליטיקה. ויש הרבה חוקים שמגיעים חוקים לא טובים ויוצאים חוקים טובים. עשינו את זה בחוק הספריות, הדוגמה של חדרי הכושר זאת עוד דוגמה. ובאמת אני חושב שאפשר בעבודה משותפת בוועדות עצמן לעשות שינויים ולהוציא חוקים שבסוף יהיו טובים לציבור. אז אני מפרגן לך, יושב-ראש הוועדה יוסי, על עבודה באמת מקצועית.

הוא משתף פעולה עם הקואליציה, יאיר.

אלמוג כהן, זה אחרי 00:00, לך לישון. אלה לא השעות שלך. תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח. אם כן, אנחנו עוברים כעת, להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור. אלמוג, אלמוג, תוריד את

לא, לא, רשות דיבור.

לקבוצת העבודה רשות דיבור של סעיפים 5 ו-6. אנחנו חוזרים על אותה רשימה, נכון? אתה רוצה לנמק? חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אני מקשיב למה שהנהגת יש עתיד אומרת לי. מאחר שאתה נציג הסיעה, אז לרשותך עשר דקות. אני אדבר חמש. זו כבר החלטתך. - - - לדבר שלוש. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת - - עמיתיי? - - מכובדיי השרים, אחד השמות שנזכרו כאן הערב בישיבת המליאה פעמים רבות הוא שמו של הרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון.

שמעתי, שמעתי אתכם, עכשיו אני מדבר. - - - שמענו אתכם, באמת. שמענו. - - - לדיראון עולם. לדיראון עולם, טוב, נו. - - - עכשיו אתם יכולים לעמוד כאן ולהשמיץ את הרמטכ"ל לשעבר. אני כמובן גם - - הוא השמיץ את עם ישראל. - - לא השתמשתי

- - בביטוי שהוא השתמש בו. אני גם לא אשתמש בעתיד. אבל תאמרו, אתם באמת חושבים שהמתקפה התורנית שלכם תוכל להסתיר את העובדה שמי שמעמיד בסכנה את חיילי צה"ל ואת מפקדי צה"ל זה חברי הקבינט שלכם, שקוראים בימים האחרונים ממש לדילול מחצית מהאוכלוסייה בעזה - - די,

- - או לעידוד הגירה? מי - - - זה חוץ וביטחון. והרעיון הזה זוכה להתעניינות מצד ראש הממשלה, כמו שאמר איתמר בן גביר, או דניאלה וייס, שאומרת בריאיון בערוץ 12 שהיא נכנסה כבר אין-ספור פעמים לשטח הצבאי הסגור, בניגוד להוראות החוק של הבית הזה, כדי לתכנן הקמת התנחלויות. ואנחנו לא שומעים מילה. לא שומעים מילה מראש הממשלה ומשר הביטחון, שנמצא כאן בשעות הקטנות של הלילה לשיחות עם חברי המפלגה שלו. שום מילה. משר הביטחון ומראש הממשלה, שום מילה של הסתייגות מהקריאות לדילול אוכלוסייה, לפינוי קבוע של תושבים פלסטינים מצפון הרצועה, להקמת התנחלויות. ואני כבר לא מדבר על קריאות שיוצאות כבר 14 חודשים מחברי קבינט להרעבה מכוונת. אבל הבעיה זה בוגי, בוגי יעלון.

הבעיה היא לא בוגי יעלון, גם אם המילים שהוא השתמש בהן הן מילים קיצוניות שהוא לא היה צריך להשתמש בהן. הבעיה היא שישנה בתוך ממשלת ישראל חבורה קיצונית, קיצונית, שקוראת בצורה מפורשת להפרה של הדין הבין-לאומי ולהפרה של החוק הישראלי. והחבורה הזו, שזוכה לשתיקה בהסכמה מצד ראש הממשלה, מצד שר הביטחון, הם אלה שמסכנים גם את מפקדי צה"ל, גם את חיילי צה"ל, ואת המעמד הבין-לאומי של מדינת ישראל. אבל אתם נתתם לחבורה הקיצונית ביותר, המופרעת ביותר בקואליציה שלכם, להכתיב את הטון.

נתתם לרוח הכהניסטית הלאומנית להשתלט על מפלגת השלטון, והתוצאות הן בהתאם. ולכן כל הניסיון שלכם להסיט את תשומת הלב לארגונים מן המחאה, להסיט את תשומת הלב אל עבר הדברים של הרמטכ"ל לשעבר, לא תשנה את העובדה הבסיסית, אתם מפקירים את כולנו. הפקרתם את כולנו לפני 7 באוקטובר, הפקרתם את כולנו בשבועות ובחודשים הראשונים לאסון הגדול הזה, אתם מפקירים את כולנו עכשיו כשאתם מחדשים בזמן מלחמה את המהפכה המשטרית, וכאשר אתם נותנים לכוחות הכי קיצוניים בחברה הישראלית להכתיב את הטון בתוך הממשלה שלכם. אתם מפקירים ואתם מופקרים. ובדיוק כמו שאתם עסוקים בלדבר על אחים לנשק בשעה ששר האוצר - - שפלים,

סרבנים בזויים.

- - שר האוצר שלכם, השר הנוסף במשרד הביטחון - - סרבנים שפגעו בביטחון ילדינו. - - ב-2017 פרסם מאמר שקורא במפורש לסרבנות.

חבר הכנסת אלמוג. אז אתם מדברים על אחים לנשק. אז באותה מידה שאין לכם שום סיבה לדבר על אחים לנשק, אין לכם גם שום סיבה להתגולל - - סרבנים בזויים. - - על בוגי יעלון בשעה ששרים בכירים בממשלה שלכם קוראים להפרת חוק. ומכיוון ששר הביטחון בכל זאת נמצא כאן ולא בהתייעצויות ביטחוניות בקריה, באמת, אני חס עליו.

אם הוא לא צריך להיות עכשיו בקריה - - סרבנים בזויים ושפלים.

כי מחר בבוקר אני מניח שיש לו הרבה עבודה בתור שר ביטחון בזמן מלחמה, אבל אם הוא כבר כאן, אז אולי רצוי, בזהירות מתבקשת, להזכיר שאחת החקירות שמתנהלות כרגע בעניין המתרחש בלשכתו של השר העבריין קשורה למה שקורה עם הפשיעה הלאומנית היהודית באזור יהודה ושומרון.

ואי-אפשר להתעלם מהעובדה שהדבר הראשון שהעסיק את שר הביטחון שלנו בעיצומה של מלחמה היה בניגוד לעמדת השב"כ, לקבוע קטגורית, קטגורית, שבכל מקרה ובכל תרחיש אסור להשתמש בכלי המורכב, הלא-פשוט, המטריד, שצריך להשתמש בו במשורה, של צווים מינהליים. זה מה שהעסיק את שר הביטחון שלנו בימים הראשונים לכהונתו. וכשפרטי הפרשה שקשורה היום למחוז ש"י של משטרת ישראל יתבררו, אז נבין עוד פעם איך דמויות מרכזיות בליכוד כורתות ברית מסוכנת ובזויה עם הכוחות הכהניסטים, באופן שמציב איום אמיתי על ביטחונה של מדינת ישראל. תתבייש לך, שר הביטחון כץ, שבזה אתה מתעסק.

להצעת החוק, כאמור, הוגשו גם בקשות רשות דיבור. חבר הכנסת מנסור עבאס, מוותר. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. אחים לנשק סרבנים בזויים, שפלים. סרסרו בביטחון ילדינו. חבר הכנסת אלמוג כהן. המיטו עלינו אסון נוראי. לא נשכח ולא נסלח. לא נשכח ולא נסלח. סרבנים בזויים, שפלים.

ראינו את השקרים שלך בתחקיר. כבוד היושב-ראש - - - בבקשה, לרשותך חמש דקות.

שאתה שקרן.

חברי הכנסת, חברי הכנסת. בבקשה. השעה מאוחרת.

גלי, אתם שקרנים, גלעד אמר.

אתה יודע לפעמים, אדוני, זה מתפרץ, זה חזק ממני. אני מתנצל. אז אתה יכול ללכת לפרסה לשתות קפה.

בבקשה. עמוק בלב שלך אתה מבסוט על הפרסומים שהיו היום - - על מה? - - כי זה עושה לך טוב. מה, מה? לפחות הרגשת נקם בזה שזרק אותך וכינה אותך בכינויים משפילים. אז מי יודע, יכול להיות - - "שטיח" זה לא משפיל. - - שבפנים אתה מבסוט. "שטיח"

מה אנחנו למדים באמת מהפרסומים שהיו היום על השר לביזיון לאומי? - - - הם כנראה לא - - - אנחנו למדים שמי שגדל על דפוס חיים מסוים - - מה הבעיה? - - קשה לו להשתחרר מזה אם לא עוזרים לו להיגמל. איך אני אגמול אותך מלבקר מחבלים? אדם שהוגשו נגדו 53 כתבי אישום - - איך אני אגמול אותך מלבקר משפחות של מחבלים?

- - אדם שהורשע ביותר מ-13 הרשעות בבתי המשפט - - - - - חברת הכנסת טלי גוטליב. - - אדם שבית המשפט - - - - - משפחות מחבלים - - - - - הרשיע אותו - - חברת הכנסת טלי גוטליב,

- - בסיוע לארגון טרור - - - - - איך אני אגמול אותך, איך אני אגמול אותך - - - - - האדם הזה לא נגמל, לא נגמל מדפוס ההתנהלות העברייני שהוא גדל עליו.

אומרים לי שכבר קראתי לך קריאה שנייה, אז אני לא רוצה להוציא אותך.

פשוט חזר לדפוס ההתנהלות שהוא צמח עליו.

שהוא גדל עליו.

כי אין לו דפוס התנהלות אחרת. אתה יודע לקרוא - - - הוא עבריין בדם. איפה זה כתוב?

הוא עבריין בדם.

הוא עובר על החוק באופן שוטף - - - - - תומך טרור בדם. - - בלי שהוא מתכוון. - - - - - - קריאה שלישית - - - די - - - אבל כנראה, לתשומת לב הייעוץ המשפטי, לתשומת לב יו"ר הכנסת, זו לא התנהלות של פרלמנט. אוהו - - - זו התנהלות של כנופיה, שלא מאפשרת לאלה שמתנגדים לדפוס ההתנהלות העברייני שלה להתבטא

- - להגיד מה הם חושבים, להגיד מה דעתם. - - - יש לכם להתבייש. בסדר. מה זה, אנחנו - - - להתבייש. בממשלה ובקואליציה - - עכשיו אנחנו מתביישים. - - החשוכה, הקיצונית - - והעבריינית. - - העבריינית ביותר - - עבריינית. - - בתולדות מדינת ישראל. כאשר יתבררו הידיעות - - לפחות אנחנו לא תומכים בטרור. - - ותתבהר התמונה - - אנחנו לא אוהבים שרוצחים אנשים. - - ותתבהר התמונה על העבירה - - איזו עבירה? - - של השר - - - לביזיון - - - של השר לביזיון - - - הנאומים

תודה שאת מזכירה לי את הכינוי שהדבקתי לו, השר לביזיון לאומי, דפוס ההתנהלות העברייני - - לא מבין אותך. אדוני היושב-ראש - - - - - - - - שהוא צמח עליו, שהוא גדל עליו, הוא חוזר אליו עכשיו, אבל כנראה הפעם - - - חברי הכנסת. חברי הכנסת. - - - אבל כנראה הפעם זה יהיה גם הסוף שלכם. (אומר בערבית: לכו לעזאזל.) הסוף שלך.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. - - - אין לו אומץ להוציא אותה. היה נאום של טלי, לא נאום שלו. ככה מתנהלת כנסת. גן ילדים. - - - - - - תתביישו לכם. תתביישי לך. אני עכשיו

אני הולכת עכשיו להתבייש.

קריאות: - - - חברי הכנסת, נא לאפשר - - אני מתביישת שתומך טרור נמצא בכנסת. בזה אני מתביישת. את תומכת טרור. את תומכת טרור.

חברת הכנסת טלי, את בקריאה שנייה, והפעם אני מוציא אותך. את בקריאה שנייה. היא בקריאה שלישית. היא בקריאה שנייה. רק בקואליציה יש אחד מורשע בסיוע לארגון טרור.

בבקשה. לך לנחם משפחות מחבלים. בבקשה. הוא יזכיר לך. אני רואה - - - - - - שבי, שבי. איך אפשר להוציא את זה ממך? מעניין מאוד, גדלת ככה, אתה תמיד תהיה כזה. מתי זה יסתיים, הסיפור הזה? בבקשה. אני אמשיך לך את הזמן, עצרתי את הזמן.

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול בהתחלה אני רוצה להעיר לך, אדוני היושב-ראש, לא כך מנהלים ישיבה, עם כל הכבוד. - - - תודה על ההערות. קודם כול, אתה קראת לה בשתי קריאות, ואז חזרת עוד פעם על קריאה שנייה ולא הרחקת אותה. אצלי אתה קראת לה שתי קריאות. וזה אני רוצה שיהיה לפרוטוקול. - - - הכול בסדר. וזה לא בסדר בכלל. מכובדי היושב-ראש, היום השתתפתי בכנס בעיר רהט להגברת הביטחון האישי לאזרחים בנגב. והגיע לדיון והשתתף בו ונתן נאום חוצב להבות ראש העיר של דימונה, שאני מכבד אותו,

באמירה שלו היום לגבי החיים המשותפים בנגב, והנגב הוא של כלל האזרחים ושהוא רוצה חיים משותפים בנגב, גם יהודים וגם ערבים יכולים לבנות בנגב ולהכיר בכפרים הלא-מוכרים ונגד הריסת בתים, אבל אנחנו לא מחפשים רק הצהרות, בני. אנחנו רוצים לראות דברים בפועל, איך אנחנו עוצרים את מסע ההריסות בנגב. ואני רוצה להזכיר לך, בני, ולכל אלה שמחאו לך כפיים, שליד דימונה, מזרחית לדימונה, יש יישוב בשם ראס ג'ראבה. אתה הסכמת ונתת אור ירוק לגרש את התושבים של הכפר, בלי שום חלופה, בלי שום אלטרנטיבה. אז לאיפה ילכו תושבי ראס ג'ראבה? לאן יעברו? מה הפתרונות שנתתם להם? אז אנחנו לא רוצים רק לארגן כנסים ולצאת בהצהרות, אנחנו רוצים פתרונות,

ואתה, כיושב-ראש של הנגב המזרחי והאחראי על כל האוכלוסייה מזרחית לכביש 60, אני רוצה להגיד לך שעקרו את היישוב ואדי אל-חליל, ואנשים עכשיו גרים מתחת לעצים בלי קורת גג. כנ"ל גם ביישוב אום מתנאן. אני וחבריי ביקרנו ביישוב אום מתנאן.

זה אחד שהוא נווד, אין לו בית. חבר הכנסת אלמוג. בדואי - - - אבל אין לו קורת גג. - - - בערבית - - - אין לו קורת גג. חבר הכנסת אלמוג.

אתה צריך לעזור לאנשים, למוחלשים.

מה זה בערבית בדווי? הפקרתם אותנו, הפקרתם את הבדואים,

אתה הולך לנחם אותם - - - הפקרתם את האזרחים הבדואים בנגב. - - - חבר הכנסת אלמוג. יו"ר המפלגה שלך צוהל על הריסות בנגב. חוק ריפמן יסדיר את הנגב. חוק ריפמן הוא חוק גרוע.

לא מתאים לאוכלוסייה הבדואית. ומחר יש לנו ישיבה כאן בנגב - - ייתן להם - - - ייתן להם שגשוג,

- - ואנחנו נדון על החוק הזה, אבל חוק שלא משתף את הציבור ולא מגיעים להנהגה של הבדואים - - תסלם. - - על מנת לדבר על החוק הזה - - התנועה האסלאמית - - - - - אז אי-אפשר להנחית עלינו דברים. תעזוב אותך. - - - התנועה האסלאמית - - - אני לא רוצה לשמוע אמירות פופוליסטיות. אני הגעתי לכאן על מנת לשרת את האוכלוסייה שלי, ואתה יודע את זה טוב. לא הגעתי להתעמת. רוצים פתרונות לאנשים. ריפמן. ריפמן זה לא פתרון. ריפמן זה פתרון מהבחינה שלך, לא מהבחינה שלי. אתה לא יכול כל פעם, ואני לא מדבר עליך ספציפית, שתנחיתו תוכניות על הבדואים. אז תציעו

צריך להפסיק את ההריסות, זה מה שאנחנו דורשים. מספיק עם הגישה הזאת. אז תציעו הצעה קונקרטית. זה לא מוביל לשום פתרון.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, מוותר.

כן, קבוצת העבודה, אתם מושכים את ההסתייגויות? זה אתה, אתה פה. קבוצת יש עתיד? להצביע על ההסתייגויות. נצביע על ההסתייגויות.

הכנסת, תפסו את מקומותיכם. אנחנו מצביעים כרגע על ההסתייגויות. הסתייגות מס'

לסעיף 1, הצבעה. הסתייגות 1 לא נתקבלה. 12 בעד, 30 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. מירב, הסתייגות מס' 2?

הסתייגות מס' 2, הצבעה. הסתייגות 2 לא נתקבלה. 12 בעד, 30 נגד.

זו לא עברה. הסתייגות מס' 3, ממשיכים לפי הסדר, מירב?

הסתייגות מס' 3, הצבעה.

12 בעד, 32 נגד. גם הסתייגות זו לא עברה. הסתייגות מס' 4, הצבעה. הסתייגות 4 לא נתקבלה. 12 בעד, 32 נגד. גם הסתייגות זו הוסרה. אם כן, אנחנו מצביעים על סעיף 1 כנוסח הוועדה. סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. 32 בעד, 11 נגד. הסעיף עבר. אנחנו ממשיכים עכשיו להסתייגות מס' 5, הצבעה. הסתייגות 5 לא נתקבלה. 12 בעד, 32 נגד. גם הסתייגות זו הוסרה. הסתייגות מס'

הצבעה. הסתייגות 6 לא נתקבלה.

גם הסתייגות זו הוסרה. אם כן, אנחנו מצביעים כרגע על